בוקר טוב. היום יום רביעי ל' בסיוון התשפ"ב, 29 ביוני 2022. אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת הכנסת. הודעה לסגנית המזכיר, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (שטח מחיה במתקני שירות הביטחון הכללי) (הוראת שעה), התשפ"ב 2022. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב 2022,

פ/3660/24, של חבר הכנסת יואב קיש, הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 16) (הרחבת זכויות נפגעי עבירה), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת יבגני סובה,

אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת.

תודה רבה. בדיוק חבר הכנסת אבוטבול נכנס. רציתי להגיד לך שאתה פטור מלהשיב. אנחנו עוברים לנושא הבא, שאילתות דחופות. שאילתה לשר הביטחון: העסקת חיילים בגלי צה"ל בשבת, של חבר הכנסת משה אבוטבול. סגן שר הביטחון, בבקשה.

לשבץ חיילים. ב-2018 שובצו בין 10 ל-14 חיילים, וכיום יש 26 חיילים, לא רק שלא צמצמו את מספר החיילים ששובצו בשבת אלא אף הוסיפו. רצוני לשאול: מה ייעשה להפסקה מיידית של שיבוץ החיילים בתחנה בשבת? אלו דברים שגם נפסקו בבג"ץ, כפי שידוע לאדוני. אני שואל את זה גם כיושב-ראש השדולה למען שמירת השבת בכנסת. תודה רבה. שידורי תחנת גלי צה"ל נמשכים לאורך כל ימות השבוע, גם במועדי ישראל, למעט ביום כיפור. הרציפות התפקודית של התחנה היא הכרחית לצורך שמירה על הרלוונטיות הציבורית של התחנה גם במהלך סופי השבוע והחגים.

בהמשך לדבריך, חבר הכנסת אבוטבול, אציין כי התחנה מקפידה על עקרון המינימום ההכרחי, כך סוכם, ומעסיקה חיילים במהלך סופי השבוע ובמועדים בהתאם לנחיצותם המקצועית לתפקודה התקין של התחנה בסבב תורנויות. כמו כן, במהלך סופי השבוע ניתנת העדפה לשילוב תכנים שהוקלטו מראש ולהעסקת אזרחים. תודה רבה לך, סגן השר. שאלת המשך. זריז, בבקשה. שאלת המשך: כבוד שר הביטחון, יש לפחות שש תחנות טלוויזיה ורדיו שלא פועלות בשבת, ויש תחנות רדיו שפועלות בשבת. כמובן, הייתי שמח שכולם ישמרו שבת, אבל אני כמובן מתנגד לכפייה, ומקווה שיום יבוא וזה יבוא מתוך רצון טוב. ההבדל בינם לבין גלי צה"ל הוא שהן לא כופות על חיילים לעבוד בשבת. רוצים לשדר בשבת? תשתמשו באזרחים עובדי צה"ל. למה אתם מנצלים את החיילים הלא-דתיים? מה, כי רק יש לכם בכך כוח עבודה זול? פקודות צה"ל קובעות שבשבת מותרת רק תעסוקה מבצעית. אפילו אימונים אסורים בשבת. וכי חיילי גלי צה"ל הם יותר קרביים מיתר יחידות הצבא שמעבידים אותם גם בשבת? לפי ההתחייבות לבג"ץ, מספר החיילים שעובדים בתחנה בשבת לא צריך להיות 20, ואפילו לא חייל אחד, אלא אפס חיילים, ואין שום סיבה שזה לא יקרה כבר בשבת הקרובה. באיזו סמכות אתם רומסים את שלטון החוק, מצפצפים על בג"ץ, חורגים מפקודות הצבא ומנצלים חיילים שלא יכולים להתנגד לכפייה זו? זה לא כפייה חילונית? חבר הכנסת אבוטבול, אני חולק על דעתך שפסיקת בג"ץ אסרה שירות של חיילים.

היא בהחלט מורה, הייתה הסכמה גם של המדינה לרדד, כפי שאמרתי, בדרכים שונות. יחד עם זאת, מדובר ביחידה בעלת הקשרים צבאיים. כך קורה בנושא תשתיות. אנחנו לא מנצלים חיילים. אנחנו מאפשרים להם לשמש בקודש גם בשבת, תוך הבנה שמדובר כאן באיזון עדין בין ההיבט של שמירת השבת ושמירת התפקוד הרציף. אני מניח שאנחנו נמשיך לרדד את העניין גם בהמשך, ויחד עם זה, התפקוד של אותו אורגן יימשך גם בעתיד.

חסרים אזרחים, אדוני? קח אזרחים. למה הם צריכים לסבול כחיילים? זה לא תואם את בג"ץ, עם כל הכבוד.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר,

אני פשוט מחכה לתשומת ליבו של השר. אני איתך.

פשוט אמרתי בוקר טוב ולא השבת. אתה צריך להכיר אותו שיש לו, כמה אנשים בבת אחת. כן, חלוקת קשב. פשוט בדרך כלל הוא משיב ומגיב. אדוני השר, לרשות מקרקעי ישראל מוקנית הזכות לבטל עסקאות בשל אי-עמידה במועדי הסכמי הפיתוח להשלמת בנייה. רצוני לשאול: 1. כמה בקשות ארכה מוגשות מדי שנה? כמה נענות בחיוב וכמה בשלילה? 2. האם הוטלו סנקציות או בוטלו זכויות במכרז למי שלא עמד בזמנים של הבנייה? 3. מהי עמדת השר ביחס להטלת קנסות על יזמים מאחרים?

אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת גינזבורג, חבריי חברי הכנסת, קודם כול, לגבי השאלה הראשונה מדי שנה מוגשות כ-1,500 בקשות כאלה, פלוס מינוס. בסך הכול,

בשנים 2017 2021, אנחנו מדברים פה על חמש שנים, הוגשו כ-6,100 בקשות מהסוג הזה. למעלה מ-90% של הבקשות האלה בדרך כלל נענות ברמ"י בחיוב, בהתאם להחלטת הנהלה מס' 4226, ארכות וחריגים, בהתאם להחלטת מועצה 1513, הקובעת זמן מוקצב להשלמת בנייה ומטילה סנקציות בגין מתן הארכה אלא אם כן נתגלו חסמים תכנוניים או חסמי פיתוח במקרים חריגים. לצערי, ברוב המקרים בקשות ארכה נובעות מהסיבות האחרונות שהזכרתי: או חסמי פיתוח או חסמים תכנוניים שלא מאפשרים ליזמים להתקדם. בהתאם לסעיף 576 בקובץ החלטות מועצה, נקבע לו"ז קצוב בחלוקה לסוגים שונים של בנייה: עד שמונה שנים לבנייה רוויה מעל 100 יחידות דיור ולבנייה נמוכה מעל 50 יחידות דיור לקבלנים ולתעסוקה, עד שש שנים בקרקע שהוקצתה בפטור ממכרז למטרות תעשייה ותיירות, ועד שמונה שנים בבנייה למטרות ציבוריות. במקרים שבהם עוברים את התקופות המוגדרות מתקיים שימוע,

לפני ביטול עסקה, במקרים שלא ניתנה הארכה. לגבי השאלה אם בוטלו עסקאות, אכן בוטלו עסקאות שלא עמדו בלו"ז להשלמת הבנייה. ישנם מקרים כאלה. בהמשך למדיניות שנקבעה על ידי המועצה בשנת 2016, אדגיש כי תהליך ביטול עסקה ביוזמת רמ"י הוא תהליך מאוד לא פשוט,

מחייב הליך שימוע. אומנם הואיל והרשות, בהתאם למדיניות המועצה והיושב בראשה, מקדישה את כל מרצה לשיווקים לעת הזו, ביטולי העסקאות נערכים כתגובה על בקשה להארכה, ואין פעילות יזומה של ביטולים.

הרשות נערכת לפעילות יזומה של ביטולים בעתיד. זאת אומרת, זאת שאלה של ניהול סדרי עדיפויות. עדיפות מס' אחת כרגע של רשות מקרקעי ישראל זה להוציא את השיווקים לשוק בהיקפים כמה שיותר גדולים כדי להציף את השוק בהיצע. בדרך כלל פעילות של ביטול עסקאות היא פעילות תגובתית לבקשות ארכה שלא אושרו, אבל כמובן בכפוף לשימוע שנעשה לאותו יזם. אני ביקשתי מהרשות להיערך, כפי שבאמת מצוין כאן בתשובה, להיערך גם לפעילות יזומה לביטול העסקאות. עכשיו לשאלתך הכללית, חבר הכנסת גינזבורג, לגבי המדיניות שלי. אני חושב שבאמת אחת מהבעיות של שוק הנדל"ן היום היא משיכת זמן. לרובה יש לצערי סיבות, בעיקר במישור של השלטון המקומי. אדוני מכיר היטב את האירוע, וישנם תהליכים בשלטון המקומי שלוקחים הרבה פעמים זמן, לפעמים זה התדיינות לגיטימית בין היזם לשלטון המקומי, כי היזם רוצה אישור של תוספות זכויות בנייה והשלטון המקומי מנהל איתו משא ומתן, ואז הדברים נתקעים. אי-אפשר פה לבוא בטענות לאף אחד, לא ליזם,

היזם ניגש למכרז כשהוא יודע על מה התב"ע המאושרת. לאדוני יש זכות לשאלת, אתה רוצה שאלה נוספת? חבר הכנסת גינזבורג. אם אדוני מאשר את הדו-שיח,

אני מאשר לך. אתה יכול לגשת לצד. אני יכול לגשת לצד, אבל אפשר שזה יישאר כמו דו-שיח. מה שתרצה. פשוט חברי הכנסת לא שומעים. חבר הכנסת גינזבורג, אתה צודק שיזם לא חייב לבקש תוספת זכויות. יש לו זכות לבקש, וכמובן לרשות המקומית יש זכות לסרב. הבעיה היא במקרים שאנחנו לא מגיעים לתשובה הברורה. היזם הגיש בקשה, כי אני עוד לא מכיר יזם שיש לו יכולת והוא לא מנצל אותה, ברור שזה כדאי לו, והרשות המקומית, במקום לתת לו תשובה ברורה,

נכנסת איתו לאיזשהו הליך של סחבת מאוד מאוד ארוכה, שהיא לא אומרת לו לא אלא מידיינת, אלא מידיינת מולו על היקפים של תוספות זכויות בנייה, מבקשת ממנו השלמות חומר ועוד ועוד ועוד. כאן באמת נוצר חוסר הבהירות הזה, שהרבה פעמים מעכב את הפרויקטים ולא מאפשר להתקדם. לפעמים הסיבה לעיכובים זה התניות תכנוניות שהיו בשלב התכנון.

הרבה פעמים הכדור הוא בצד של המדינה אומנם, אלה רשויות שונות של המדינה: לפעמים

שצריך לבנות כביש אבל הכביש הזה לא תוקצב, לפעמים מט"ש שצריך לבנות אבל הוא לא מתוקצב וחסר תקצוב, או שיש הגבלות אחרות שבשרשור מונעות את בניית המט"ש, וגם במקרים כאלה, אין מה לטעון כלפי היזם. בסוף פה, בדרך כלל המילוי של ההתחייבויות התכנוניות האלה הוא בכלל לא בידיו אלא בידי גורמים אחרים, רובם גורמי מדינה. אנחנו עכשיו עוברים אחד-אחד על פקקים מסוג כזה ומנסים לחלץ אותם פרטנית, כולל על ידי תקצוב ייעודי, בהסכמה עם שר האוצר על כך שהוא מתעדף מאוד פתרון בעיות תשתיתיות לצורך הדיור, בסדרי העדיפויות מבחינתו, במשרד האוצר. יש אפילו סוג של צוות שדן על בסיס שבועי בנושאים האלה, ואנחנו מנסים לחלץ את הפקקים מהסוג הזה, שהם בדרך כלל בצומת בין גורמי מדינה שונים, שחלקם צריכים למלא התחייבויות תכנוניות, חלקם צריכים לתקצב את זה וכן הלאה וכן הלאה. וכמובן קיימת גם תופעה, לצערי, של הלנת קרקע, ואני מניח שאדוני כיוון אולי יותר למקרים האלה כשהוא שאל. כדי להתמודד עם התופעה הזאת, בדיוק ביקשתי מרמ"י, במקרים שבהם אין סיבה חיצונית,

לדחייה המשמעותית, להתחיל בהליכים של ביטול עסקאות גם לצורך יצירת הרתעה יותר גדולה. חלק מההחלטות שעברו לאחרונה למעשה הופכות את תקופת ההמתנה מצד היזמים כשהקרקע ממשלתית ללא כדאיות. למשל במרכז הארץ, אנחנו הגענו היום לכך ש-80% מהדירות נמכרות במחירים קבועים של שנת 2020 מינוס הנחה של 20%. בתנאים כאלה של עסקה, ליזם שלקח את הקרקע לא שווה להלין, כי מחירי השוק עולים. אבל הוא לא יכול להקפיץ את המחירים של 80% מהדירות, אז שווה לו כמה שיותר כבר לעשות את הסבב ולהחזיר את ההשקעה ולרוץ לפרויקט הבא. זאת הייתה אחת מהסיבות שאני התעקשתי להגדיל את האחוזים במרכז הארץ, ששם הקרקע יכולה לסחוב את כמות הדירות בהנחה מעבר ל-60% שהיו בשלב הראשון של התוכנית לפני כשנה. ב-80% לא יהיו הלנות קרקע. אדוני יכול להיות רגוע, כל קבלן יהפוך עולמות גם מול הרשות המקומית, גם מול כל מה שאפשר, כדי להתקדם כמה שיותר. גם בפריפריה, כש-65% מהדירות הן במחיר קבוע מינוס 20% ובמחירי שנת 2020, גם שם לא שווה להלין את הקרקע,

קצב עליית המחירים הוא לא כזה. גם התיקון שאושר עכשיו בחוק המכר, שנינו היינו שם בוועדת כספים, ואני מקווה שעוד מעט יאושר במליאה, עושה שלא כדאי לאחר ברגע שנחתם החוזה עם הרוכש, כי עכשיו כבר אי-אפשר להרוויח על הצמדה למדד תשומת הבנייה, ולכן שווה לרוץ כמה שיותר ולהתקדם בעסקה. לכן כמה צעדים רגולטוריים שנעשים כאן, גם במועצת רמ"י וגם בכנסת, למעשה הופכים את התהליך הזה של הלנת קרקע או עיכוב בבנייה ללא כדאי כלכלית, ולכן המקרים האלה ילכו ויתמעטו. יישארו מקרים של קרקע שהועברה ליזמים בעבר בתנאים אחרים, ששם עדיין הייתה כדאיות, ולכן כאן צריך פעילות יזומה של רמ"י, ובמקרים של עיכובים אמיתיים צריך לטפל שם פשוט בחילוץ הפקקים,

תודה רבה, אדוני. תודה רבה. אם כך, אנחנו, שאלת המשך. תודה רבה, אדוני השר. המספרים שהצגת בפני המליאה הם מספרים מטרידים. זה אומר שעשרות אלפי דירות מעוכבות מדי שנה ומוארכות מדי שנה כי הבנייה לא מסתיימת. אלה נתונים מאוד מאוד מטרידים. לא שמעתי כמה בקשות בוטלו בפועל, לא ציינת זאת. אדוני לא שאל, אז אין את הסטטיסטיקה הזאת בשאילתה.

אבל זה לא מקרים רבים. אלה הליכים משפטיים מאוד כבדים,

וגם רציתי לדעת, וגם לא השבת: האם הוטלו סנקציות? האם הוטלו קנסות ביחס לכך? גם את זה לא שמעתי. זה דווקא היה בשאלה. הקנסות היו, אבל ברוב המקרים הם גם פחות. הרווח מהלנה הוא יותר גדול מהקנס.

אני חושב, לכן הקנס האמיתי זה ביטול עסקה.

אז אדוני, לפני שאני אמשיך בשאלת המשך, אני מברך אותך, אדוני היושב-ראש, כדאי לברך את השר אלקין. היום הוא העביר חוק מאוד חשוב, חוק המכר, חוק מכירת דירות, והוא יגיע היום למליאה לקריאה שנייה ושלישית. זה חוק מאוד משמעותי, שישפר את מצבו של הצרכן, של רוכש הדירות, בצורה ניכרת מאוד, ויפסיק את הניצול הציני והעלאת המחירים של הדירות. אז אני מברך אותך,

גם על היוזמה וגם על המהירות של העברת החוק. תבורך, וזה באמת באמת חשוב. אני חושב שההתמהמהות הנובעת מרצון להקלות ושינוי תב"ע אחרי שאדם זכה במכרז בניין על קרקע היא פשוט, לא אומר שערורייה, היא כמובן זכות מוקנית,

אבל צריכה להיות אצלכם בתוך המנגנון איזה מין התניה שברגע שאדם קונה מסמכי מכרז, מתמודד במכרז על קרקע לבניית פרויקט, הוא יודע בדיוק מה הוא קונה, הוא יודע מה זכויות הבנייה, הוא יודע מה יכול ומה משווק על ידכם. לא יכול להיות שאחרי שהוא קנה הוא מתחיל משא ומתן להגדלת שבס ושבס-כחלון, שבוטל לאחרונה, וכל מיני הקלות, ואולי אפילו שינוי תב"עות. זה דבר שבאמת לוקח זמן. לרשות המקומית כמובן יש אינטרס, כי היא מקבלת על זה השבחה, היא מקבלת על זה אגרות, מקבלת על זה הרבה מאוד דברים, אז בוודאי שתהיה התמהמהות. השאלה היא איפה אתם שמים את הקו. אם זו הקרקע שאושרה בתכנון, למה לאפשר אותה? למה לאפשר את ההקלות האלה, שהן רעה חולה בכלל בעולם התכנון? חבר הכנסת גינזבורג, גם לנו יש אינטרס בתוספות בנייה מהסוג של שבס ודומים. ממקום של, זה נכון, אבל רוב הוויכוח האמיתי הוא על תוספות דירות, ולנו יש אינטרס להגדיל את מספר הדירות בשוק. אנחנו בזמנו שקלנו עם שרת הפנים מהלך של ביטוח האופציות לבקשת תוספות יחד עם תוספת אוטומטית על כל תב"ע שקיימת היום, אבל לצערי זה לא הבשיל, ומוסדות התכנון לא אהבו את המהלך הזה. זה היה יכול לפתור את הבעיה ולייצר ודאות, אבל בוודאי שאנחנו לא יכולים למנוע מהקבלן את הזכות שיש לו בחוק לבקש תוספת בנייה שמותר לו לבקש. מה שנדרש פה, וזה באמת נמצא במגרש של השלטון המקומי, זה תשובה מהירה של השלטון המקומי. אין טעם להפוך את זה למסכת הידיינות ארוכה עם היזם. ואין אפשרות לקיים, אתה מחליט שלא. כי אני מרוויח מתוספות בנייה עוד דירות. אתה מרוויח גם שיתוף של בנייה. אז אני אומר, תלוי מה לוחות הזמנים. בסופו של דבר אין לי אינטרס להגביל את היזם לגמרי מלבקש תוספת בנייה, כי אני רוצה כמה שיותר דירות בשוק. זה נכון שהייתי שמח להגביל את לוח הזמנים להידיינות עם הרשות המקומית. אדוני, אם אתה אומר שכ-90% מהבקשות מוארכות, אז משהו לא בסדר.

לא 90%. סליחה, 90% אתה מאשר בקשות.

רוב הבקשות הן בקשות להארכות קטנות יחסית, וברוב המקרים זה מסיבות שלא תלויות ביזם אלא דברים מהסוג שהזכרתי. יש כמות גדולה מאוד של, זה חוסר ודאות. כשאין ודאות, תגיד את זה למוסדות התכנון, שמאשרים, ולך, ולך. שמאשרים פרויקט אבל מצמידים אליו, כביכול מאשרים פרויקט, מוסדות תכנון אישרו תב"ע, אנחנו רוצים, אני מדבר על תב"ע מאושרת. ביקשו למשוך זמן. לא, זה בסדר, קיש. קיש ביקש למשוך זמן. לא, די, הוא לא הולך לפרסה, הוא בסדר. למשוך זמן או לא?

אוקיי. בכל מקרה, אז אני עונה,

משרד התכנון אישר תכנון, בדק תחבורה, הכול. עכשיו אתה אומר שיש אינטרס להוסיף דירות. זה יפה מאוד, אבל זה עוקף תכנון. לא לזה התכוונתי, חבר הכנסת גינזבורג. רוב הבעיות הן במקום שמוסדות תכנון אישרו פרויקט בנייה ושמו על זה התניות שסיכוי הביצוע שלהן הוא בינוני או שדורש גיוס ייחודי של משאבים שאינם קיימים כרגע או הסכמות בין כל מיני גורמים.

שם הדברים נתקעים, כביכול יש פרויקט שמאושר תכנונית, אפשר להתקדם איתו ולכאורה במקביל לפתור את הבעיות שכרוכות בהתניות התכנוניות, רק שה"לכאורה במקביל" הזה לא כל כך עובד. בזה אנחנו עכשיו מרוכזים. יש הרבה מאוד יחידות דיור, ביבנה לבדה יש 12,000 יחידות דיור שמעוכבות על הסוגיה של רכבת ישראל שרוצה משהו, מקצועית, שעולה המון כסף והאוצר לא מאשר. זה רק כדוגמה. לכן, שם רוב הבעיות, לא בבקשות לשינוי תב"ע אלא בתב"ע קיימת, בהתניה קיימת, שהגורמים שלא תלויים ביזם לא מסוגלים לבצע את ההתניה ולכן היזם נתקע. לא נפתור את זה כאן, כנראה. תודה רבה. תודה רבה. לפני שאתה יורד, אני חושב שאם היית צריך להיות שר השיכון, רק בשביל השנה הזו היה כדאי לחכות. שינוי חוק המכר, הרפורמה הזאת, לפחות מבחינתי מביאה בשורה בלתי רגילה, בלתי רגילה לרוכשי הדירות,

התגברות על בעלי אינטרסים. אני נותן לך את כל הכבוד והברכות רק על הרפורמה,

אתה לא צריך להפריע לי כל פעם. אתה לא צריך. זה לא מועיל לך שאתה מפריע.

מספיק.

תן לי להגיד את מה שאני רוצה. אני לא מדבר הרבה. הצעת החוק היא של סמוטריץ'. חבר הכנסת קרעי, מספיק.

זו הרפורמה החשובה ביותר בתחום הדיור בשנים האחרונות, התגברות על בעלי אינטרסים. אני מברך אותך על כך בברכת דרך צלחה ותודה רבה על כך. אם כבר, אדוני, תודה רבה קודם כול על הברכות. אבל אני יכול לקחת עוד דקה? אתה יכול לקחת יותר, אתה שר. לא, דווקא בשבח המוסד הזה של השאילתות. אדוני הזכיר את חוק המכר, וחבר הכנסת קרעי הזכיר את חבר הכנסת סמוטריץ'. תהליך קידום החקיקה המשותף שהובלנו שלושתנו ביחד, אתה רואה,

אנחנו כמשרד וחבר הכנסת סמוטריץ' וחבר הכנסת קושניר כחברי כנסת בהצעות פרטיות, היה פה שיתוף פעולה של שלושה גורמים:

אני גם מכבד את האחרים ומברך אותם. אדוני, אתה יודע איך זה התחיל? משאילתה במליאת הכנסת. זה התחיל, לא ידעתי. במשרד אנחנו עבדנו על שורה של תיקונים לחוק המכר מהרגע שנכנסתי לתפקיד. במקביל, בחודשים האחרונים מאז שנכנסתי לתפקיד, חבר הכנסת סמוטריץ' שאל אותי שאילתה על ההיגיון בהצמדה מסוג כזה למדד תשומות הבנייה. בתשובה על השאילתה שלו אמרתי שאנחנו מתחילים לעבוד על תיקון חקיקה, וכאן נוצר שיתוף פעולה בעקבות זה. לפעמים שואלים אותי למה צריך שאילתות, אדוני היושב-ראש, ומה הכנסת יכולה לעשות,

במסגרת התשובה לשאילתה נוצר שיתוף פעולה בין הממשלה לכנסת שבסוף יסתיים,

באישור סופי של החוק בקריאה שנייה ושלישית. זה מה ששאילתה אחת פשוטה יכולה להוליד. יפה, אז אני גם מצטרף לברכות לחבר הכנסת סמוטריץ' וגם לחבר הכנסת קושניר. הם פשוט לא היו פה אז לא צירפתי אותם, אבל הינה, באנו על סיפוקנו בעניין הזה. תודה רבה. תודה לך. אם כך, אנחנו ממשיכים בסדר-היום, בהצעות החוק. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת יואב קיש, בכפוף להנחה על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע ומימון מפלגות, שהוכנה בוועדת הכנסת לקריאה ראשונה. ההצעה כוללת שני חלקים: חלק אחד הוא ההתפזרות ויציאה לבחירות, אנחנו מציעים בשלב זה שני מועדים, וההחלטה תוכרע בהמשך החקיקה, החלק השני הוא נושא מימון המפלגות. תיקונים אלה מוצעים עקב קיום חמש מערכות בחירות בפרק זמן של פחות מארבע שנים, דבר שמציב בפני המפלגות קושי ניכר בניהול המשאבים הציבוריים המוקצים להן. תיקונים הוכנו בנוסח דומה לזה שנחקק לפני מערכת הבחירות האחרונה כהוראת שעה לבחירות העשרים-וחמש. תיקון מרכזי עניינו סוגיית ההלוואות שניתנות לסיעות. בשל הפיזור המוקדם של הכנסות האחרונות נמנעה מהסיעות האפשרות להחזיר את ההלוואות. מוצע שלא לקזז את סכומי ההלוואות ממקדמות מימון הבחירות לכנסת העשרים-וחמש, על מנת שלא יקרה מצב שבו לא ייוותר לסיעות תקציב מספיק לבחירות. החזר ההלוואות יחל בחודש שלאחר כינונה של הכנסת העשרים-וחמש ויימשך עד תום ארבע שנים וארבעה חודשים מכינוסה של הכנסת. כמו כן, סיעה שתיקח הלוואה בכנסת העשרים-וחמש, סכום ההלוואה יגדל כך שהוא יהיה בשיעור מרבי של מחצית מהוצאות המימון השוטפות שסיעה מקבלת בחודש לתקופה של ארבע שנים וארבעה חודשים. מובן שבקביעת סכום ההלוואה יובאו בחשבון ההלוואות שלקחה הסיעה בכנסות הקודמות. מוצע לאפשר לסיעות שלא קיבלו הלוואה או שלא קיבלו את מלוא סכום ההלוואה עד לתחילתו של החוק, לקבל 80% מההלוואה המלאה, ובלבד שיבקשו זאת בתוך עשרה ימים מיום התחילה. היה גם דיון בנושא הגדלת יחידת המימון כפי שנעשה בהוראת שעה בבחירות הקודמות. ראינו גם את השופטת אילה פרוקצ'יה, שהייתה בוועדה ומסרה שתקיים דיון בשאלת שיעור יחידת המימון בהקדם. לכן החליטה הוועדה חד-פעמית, לא כתקדים, וגם לא מהלך שעדיין הושלם, לפחות לחכות ולראות מה באמת הוועדה הציבורית תביא להחלטה בעניין זה. הבנתי שהוועדה כבר הזמינה את נציגי המפלגות לפגישה והיא התקיימה כבר היום בבוקר.

מוצע לקבוע כי התוספת האחידה לכל אחת מהסיעות תעמוד על 1.4 יחידות מימון במקום יחידה אחת, וזאת בהתחשב בהוצאות הקבועות המתחייבות של כל הסיעות וכדי לצמצם את הפגיעה בסיעות הקטנות. מוצע כי מקדמת המימון תהיה בשיעור של עשר יחידות מימון במקום בשיעור של 70% מעשר יחידות מימון, וזאת כנגד ערבות בנקאית. התיקון האחרון עניינו הארכת התקופה שקובע החוק לעניין הגשת דוחות הסיעות למבקר המדינה והתקופה שעומדת לרשות המבקר להגיש את הדוח מטעמו. בדרך כלל התקופות המנויות בחוק אינן מספיקות ומחייבות את כולם ואת המבקר לפנות לוועדת הכספים ולבקש ההארכה כעניין שבשגרה. ההצעה אינה גורעת מסמכות ועדת הכספים, אך הכוונה היא שהתקופה הנקובה בחוק תהיה מספיקה. הצעת החוק אושרה בוועדת הכנסת בהסכמה רחבה של חברים מהקואליציה ומהאופוזיציה. אבקש מהכנסת לאשרה בקריאה הראשונה ולהחזירה לוועדת הכנסת לשם השלמת הליך החקיקה. תודה רבה. חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה. אתה רשום.

חבר הכנסת אבוטבול, אתה ראשון. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר, קודם דיברתי על הנקודה בשאילתה של

צה"ל, על ידי חיילים, דבר שנוגד את הפסיקה שהייתה. אני תמיד מרבה לדבר, גם כיושב-ראש השדולה למען שמירת השבת בכנסת, על כל הנושא של חילולי שבת, בפרט בנושא של המרחב הציבורי, דבר שהוא חמור כשלעצמו. אנחנו צריכים לדעת ולהבין שזה דבר שהוא נוגד את תפיסת עולמנו שהמדינה הזאת נקראת מדינה יהודית, מדינת היהודים, ולכן חייבים להקפיד בכל מה שקשור לשמירת השבת, לפחות במרחב היהודי, במרחב הציבורי הרחב. אני רוצה לקרוא את ברכת נשיא המדינה שנשלחה אלינו, של מר יצחק הרצוג, נשיא המדינה, לשדולה למען שמירת השבת בכנסת, ברכת נשיא המדינה לכבוד השדולה למען השבת. עוד לפני שהחיים נעשו מהירים כל כך, מלאי התראות, צפצופים וצלצולים, עוד לפני שהמסכים השתלטו על שדה הראייה, על זמן האיכות הפשוט, על הארוחות, על היחד הקהילתי והמשפחתי, על המפגש פנים-אל-פנים, באשר באה שבת, באה מנוחה, מנוחה ליגע ומרגוע לעמל. ואם הדבר היה נכון בעבר, הוא בוודאי נכון ונצרך עכשיו.

כשהחיים רודפים אותנו, כשהאדם חסר את ההזדמנות להתכנסות פנימה, לשקט פנימי, השבת מאפשרת לכל החפץ בכך להכיר את הכוח שבמנוחה ולהטות את הקשב למקום אחד. להכיר ולהיפגש. קצר המצע מלהביע את הגיוון, העושר והעוצמות שמצאו כל גווני הפסיפס היהודי המרהיב, בעלי דעות ותפיסות שונות, ברעיון השבת. רבי אהרון מקרלין, מחבר המזמור יה אכסוף, הדגיש את השבת, שבת קודש, כיום התעלות רוחנית פנימית: "נועם הנשמות, עונג הרוחות ועדן הנפשות". ברל כצנלסון, מאבות תנועת הפועלים הישראלית, הדגיש את היותה של השבת אבן היסוד של התרבות העברית ומתנה שהעם היהודי נתן לאנושות. מהשבת הוא שאב השראה לחזון חברתי מפותח, וראה בה את "ההישג הסוציאלי הראשון של האדם העובד בהיסטוריה האנושית". ואילו הרב אברהם יהושע השל ז"ל, הוגה ומעמיק, פרופסור ותלמיד חכם, צאצא של האוהב-ישראל מאפטא, ראה בשבת את האושר האמיתי של היקום: יום של הפוגה בכל ההתנגשויות האישיות והחברתיות, יום של שלום בין אדם לחברו ובין אדם לטבע, שלום בתוך האדם. כל הנעלה והנשגב שבעולם מתאחד עם בורא עולם. זוהי השבת, האושר האמיתי של היקום. ואכן מגוון החוויות, מגוון הדעות, מגוון ההתייחסויות לשבת, מצביעים יותר מכול על עוצמתה של השבת כחוויה אישית ולאומית מכוננת. השבת איננה של שבט, איננה של מפלגה, איננה שייכת ליהודי אחד ויהודי אחר אין לו בה חלק,

שכאילו לאחד אין חלק, השבת עמוקה וגדולה כדי שכולנו נוכל לקחת בה חלק. אם נשאל כלשון חז"ל "שבת של מי?" התשובה חייבת להיות: שבת של כולם. השבת מזמינה אותנו, את כולנו, להתחבר לדופק של העם שלנו ולקבל השראה ממקור משותף, מקור הברכה, שטמונים בו רוב חוכמה וטוב. אני מאחל לשדולה למען השבת בראשות ידידי חבר הכנסת משה אבוטבול להיות שדולה שבה כל ישראל חברים וערבים זה לזה, ומי ייתן וכולנו נצליח לשאוב מעט שבת גם לתוך ימי המעשה. בברכה, ידידך ואוהבך יצחק הרצוג, נשיא המדינה, וכל טוב. אנחנו מאוד מודים לנשיא המדינה על הדברים החמים של ערך השבת. וכמו שאר מנהיגי המדינה הדגולים שדיברו תמיד בשבח השבת, גם אנחנו נאחל שהממשלה הבאה שתקום תהיה שומרת שבת יותר.

תודה רבה. חבר הכנסת קרעי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בפרשת השבוע נקרא "זאת חֻקת התורה, ויקחו אליך פרה אדומה". המדרש מסביר: חוקה, גזרה היא מלפניי ואין לך רשות להרהר אחריה. על מצוות פרה אדומה אמר שלמה המלך: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני". ולמרות זאת המדרש נותן הסבר חלקי: משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך. אמרו: תבוא האם ותקנח צואת בנה. כך תבוא פרה ותכפר על חטא העגל.

לפני קצת פחות משנה קמה ממשלת הונאה מסוכנת לעם ישראל. בשר מבשרו של הימין העז לעשות את מה שאף ממשלת שמאל לא עשתה והקים ממשלה שנשענת על תומכי טרור. את כל מה שהבינו רבים וטובים ממנו מאז קום המדינה הוא לא השכיל להבין, אטם את אוזניו לאזהרותיו וזעקותיו של המחנה הלאומי כולו, והינה באה המציאות וטפחה לבנט על פניו. אבל הוא, שבוי בתסמונת שטוקהולם, התאהב בשיגעון. אני לא יודע מי האם בסיפור של בנט,

אלקין וסער שצריכה לבוא ולקנח את צואת בנה ולתקן את הנזק הנוראי שהם ושותפיהם עשו למדינת ישראל, אבל מה שבטוח, שהבכיינות מעוררת הרחמים שלהם לאופוזיציה ולנתניהו לבוא ולהציל אותם מעצמם לא עושה רושם על אף אחד. פתאום נזכרו בנתניהו, אחרי שהחרימו אותו ואת חצי מהעם והעדיפו לשבת עם תומכי טרור, פתאום הם נזכרו בו. במקום להסתכל על עצמם במראה ולהודות בכישלון, טופורובסקי מאשים בשקר ובהוצאת דיבה חברי מרכז ליכוד. חברים, אתם פשוט עלובים. אתם מזכירים את סיפור יפתח בפרשה, שבאו אליו ואמרו לו: "ויאמרו ליפתח לכה והייתה לנו לקצין ונלחמה בבני עמון. ויאמר יפתח לזקני גלעד הלא אתם שנאתם אותי ותגרשוני מבית אבי ומדוע באתם אלי עתה כאשר צר לכם". אתם באים עכשיו לנתניהו, מתחננים על נפשכם. למרות הכול, כמפלגת שלטון אמיתית עם אחריות לאומית, לא ניתן לנערים המשחקים בממשלה לפגוע במדינת ישראל. השם ישמור אותנו מראש הממשלה שהולך להיכנס מחר בבוקר. אנחנו נהיה כאן האם שתבוא ותקנח את צואת בנה. נקים ממשלה יהודית לאומית ערכית ונתקן את כל מה שקלקלתם ונחזיר את הגאווה הלאומית, לתפארת מדינת ישראל. חבר הכנסת שיין. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, פעם אחר פעם אנחנו עולים לכאן, המיקרופון עובד כאן, אדוני? לא שומעים, פעם אחר פעם, אדוני, עולים לכאן עם דברי בלע שפשוט אני לא מאמין שנאמרים כאן מעל השולחן הזה. קודם כול, חברי אבוטבול, אתה ציטטת קודם, תקשיב רגע, תקשיב. היושב-ראש, תקצוב את דברי הבלע שלו בזמן. ציטטת קודם את כתביו של הרב השל,

האם אתה מודע לתפוקתו היוצאת-דופן של הרב השל? האם קראת את מסתו על השבת? שאלתי אותך שאלה. אתה ציטטת את הרב השל לגבי השבת, שאתה רצית לקדם את השדולה למען השבת? שאלתי שאלה: כן או לא? תשאל את הנשיא הרצוג שהוא ציטט. אל תבוא אליי בשאלות, לך אליו.

לכן אני אומר, אני שמחתי לשמוע את הרב אבוטבול מצטט את הרב השל, מגדולי התנועה הקונסרבטיבית. אני שמח על כך.

חבר הכנסת אבוטבול, לא זכור לי שחבר הכנסת שיין הפריע לך. שאל שאלה, לא. תן לו לדבר.

זה יפה מאוד. הבורות זה הדבר הכי, פה.

עליך, עליך, עליך. ציטטת את הרב השל, והרב השל, כבודו במקומו מונח. אתה לא תדבר על הנשיא כך.

תרד למטה. חוצפן. ולכן, כשאתה מצטט, זה טוב שאתה מצטט, ותודה.

אל תדבר ככה על נשיא המדינה. חוצפן, חוצפן. הוא הולך הביתה. וגם כבוד הנשיא. תגיד שגם כבוד הנשיא. כבוד הנשיא, נהדר, אבל אתה זה שמצטט את הרב השל. הולך הביתה. היושב-ראש, נשיא המדינה, אתה לא מגן על הנשיא?

אתה חוצפן. ההפך, הרב השל וכבוד הנשיא גדולים המה. שאלתי אותך שאלה ולא ענית כי לא רצית. אני לא רוצה לדבר איתך בכלל. חבר הכנסת אבוטבול, קריאה ראשונה. לא מדבר איתך.

לך.

לכן אנחנו נמצאים פה, בימים האלה,

עכשיו, ראינו מופעי ראווה. קודם שמענו פה בכלל קללה כמעט על כך שנכנס ראש ממשלה הלילה. ה' ישמור אותנו מראש הממשלה, כך נאמר לנו, ה' ישמור אותנו. אין גבול לכל הדבר הזה, לרוע הזה, לרשע הזה, לרעל הזה שפה שמו על השולחנות האלה.

כוחות האופל. ראש הממשלה שמכנה חצי מהעם "כוחות האופל",

אבל הרי קורה דבר נוסף, אדוני היושב-ראש, אם תרשה לי לדבר.

הדבר הנוסף שקורה פה,

אנחנו ישבנו פה בוועדת הכנסת, ובוועדת הכנסת, בצורה הכי צינית שנאמרה, ראינו איך מדברים איתנו על ביטול פרויקט המטרו בשביל שבוע אחד של בחירות,

ובו בזמן על העלאת יחידת התמיכות למען הבחירות. מה אנחנו רואים, חברים? הציניות בתוך המערכת הפוליטית, תוך כדי רמיסת קדושת היהדות, מגיעה לשיאים שלא ידענו קודם, שימוש נלוז בשמו של ריבונו של עולם כאן מעל הבמה, פרשנות למהי אצבע אלוהים, שימוש נלוז בנושא הקדושה ושימוש נלוז בכספי ציבור. חברים, אנחנו כאן אומנם הולכים לבחירות, אבל יש גבולות.

אתם הולכים הביתה.

אדוני, שהעם שומע את הקולות ורואה את המחזות ומבין שבבחירות הבאות צריכה להתקבל הכרעה ברורה לשמור על שפיותה של המדינה, לשמור על הציונות, לשמור על החירות, לשמור על הלאום היהודי בתוך המדינה, על כל המסגרות של הליבה היהודית שאותה אנחנו רוצים בתוך מדינת ישראל. ואם כך יהיה, ייטב לעם הזה. תודה לך, אדוני. יוסי, תתחילו לארוז. תודה רבה. רשימת הדוברים סגורה. חבר הכנסת טל, בבקשה. יוסי, תתחילו לארוז ולהעמיס.

חבר הכנסת אבוטבול, אתה בקריאה ראשונה. למה לך להוסיף? בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הכנסת מתפזרת, ואני מנצל את ההזדמנות הזאת לציין את אותם לקחים ותובנות שאני מפיק בתור אחד ש-30 שנה חוקר את הנושא של מדיניות סביבתית והכנסת, הממשלה וכו'. לדעתי מדובר בכנסת הירוקה ביותר בתולדות ישראל. היו אין-ספור דיונים, ואני שמח שהייתה לי הפריבילגיה ליזום חלק מהם ולנהל דיון, במיוחד בפעם הראשונה דיון בוועדה שעוסקת בנושא האקלים באופן ספציפי. אני רוצה לשתף אתכם בכמה תובנות שעלו מאותם דיונים, שהשתתפתי כמעט בכולם. דבר ראשון, פעם אחר פעם אנחנו רואים שמשאבי המשרד להגנת הסביבה וגורמים סביבתיים אחרים הם זניחים. הם אינם מספיקים כדי לספק את האכיפה, את הפיקוח ואת ההרתעה הנחוצים כדי שנראה באמת שיפור בביצועים סביבתיים. הדבר הזה חייב לבוא לידי ביטוי בתקציבי ישראל בשנים הבאות. הדבר השני, אני חש שמדינת ישראל ונבחריה טרם הפנימו את משמעות משבר האקלים ומשבר המגוון הביולוגי.

מבמה זו, אני פונה לחברי חבר הכנסת קיש, שיושב פה, אני מקווה,

שתשחרר אותו לדקה כדי שאני אוכל להגיד. לפני שש שנים ניסחתי חוק בנושא מגוון ביולוגי. אני עובד על זה עם גילה גמליאל, ואני מבקש, זה חוק שמחכה לאישור, קריאה ראשונה. היא נחוצה. דבר אחרון, בעצם שני דברים שאני רוצה לומר: כיליד ארצות הברית אני רואה בדאגה את הפיצול בין ימין לשמאל בכל הקשור לשיח הסביבתי שכאילו להיות ימין זה אנטי-סביבתי, ושמאל, אתה נגד. בישראל זה עוד לא קרה. אוי לנו. אני שמח על השותפות שראינו גם בכל הסיעות. דבר אחרון, אנחנו רואים שיש הרבה התייחסות לאותן בעיות בוערות, אבל כיבוי שרפות זה לא מספיק. אנחנו חייבים לפתוח שיח על המגמות ארוכות הטווח. מדינת ישראל תכפיל את עצמה מבחינת האוכלוסין תוך 30 שנה. הלחצים שאנחנו רואים יהיו עוד יותר קשים. בואו נתחיל להיערך לקראת הדבר הזה, כדי שנוכל להבטיח גם לנכדינו סביבה נאותה. לסיום, תודה רבה לכל המחוקקים הירוקים ששיתפו פעולה. אנחנו באמת עבדנו יחד. תודה רבה לעידית סילמן, שמינתה אותי ליושב-ראש ועדת משנה של ועדת בריאות בנושא האקלים. תודה רבה למנהלת הסיעה שלי, מיכל, ליובל, ובכלל על היחס הקולגיאלי שזכיתי לו. אני מקווה שניפגש פה בקרוב עם כנסת תוססת ועוד יותר ירוקה, ונעשה למען ארץ ישראל בריאה וטובה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו כבר בדיון המי-יודע-כמה להסביר למה הכנסת הזאת צריכה להתפזר, אבל אני רוצה כן לדבר, אני שומע את הרחש-בחש והדאגה פשוט, אתה יודע, זה קורע את הלב, לתקציב שחברי הכנסת עכשיו דואגים לעצמם למימון המפלגות. אני פשוט מתרגש מהדאגה הזאת לכספי ציבור. אני ישבתי פה בשנה האחרונה, ואני זוכר איך בכל הצבעה רצו פה לכל מיני מפלגות ולכל מיני חברי כנסת וקואליציה של 61 והקמת משרדים והקמת כל מיני דברים, רצו פה מיליונים, הרבה יותר מאותם 30 מיליון של מימון מפלגות שרוצים אולי להעלות. זה, 1. רק לנורבגים עכשיו ארבעה חודשים, נכון. לא, והשיפוץ שם של הביטחון ברעננה. אתה איש של מספרים. תבדוק. שישה משרדי ממשלה עולים יותר מ-23 נורבגים.

משרד מודיעין,

שישה,

שישה. 34 מול 28. תמשיך.

הוא איש של מספרים. הוא יודע. והכסף חוגג, על 30 מיליון.

אני רוצה להזכיר לנו,

לפחות שנדע אנחנו את האמת, הרי הסיפור הזה של מימון מפלגות, יש שתי אפשרויות לעשות בחירות: או להחתים מישהו שקשור לכמה חברות ויש לו אינטרסים על ערבות ולקחת מהבנק או, בשביל שיהיה טוהר הבחירות ושיהיה נטול אינטרסים, אז בעלויות תישא המדינה. אפשר לעשות את זה כמו בארצות הברית, תאמינו לי. אפשר לעשות את זה כמו בארצות הברית, שלוביסטים ואינטרסנטים, מסתובבות פה מספיק חברות לוביסטיות שהיו דואגות לממן את הבחירות האלה בצורה טובה. כשבאים להגן על הדמוקרטיה, שהיא תהיה נקייה, על זה כולם מתקוממים. חושבים שאין עלויות לדבר הזה ומדברים על 30 מיליון שקל כאילו על זה יקום וייפול. איפה קצת יושרה, קצת יושרה פנימית? הרי אם תמורת הצבעה אחת היה צריך להעביר 30 מיליון לאיזו עירייה, לאיזו עירייה היה צריך להעביר 30 מיליון, כולם היו בסדר עם זה,

כי זה חלק מהתהליך הדמוקרטי. אבל פתאום פה מתקוממים כל היפי נפש ומסבירים לך: לא, זה חורבן העולם, חברי הכנסת דואגים לעצמם. מישהו מאיתנו מרוויח שקל מכל הסיפור הזה? מישהו מאיתנו יוצא לו משהו מכל הסיפור הזה? קצת, טיפ-טיפה, יושרה פנימית. ואני רוצה לסיים עם דבר אחד. שואלים אותנו כל הזמן: איך אתם מוכנים למסור את הנפש על חינוך הילדים? איך אתם מוכנים שלא ילמדו וכן ילמדו? אנחנו עכשיו בפרשת השבוע זאת חוקת התורה. אומרים חז"ל: "אדם כי ימות באוהל" "אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה". התורה לא נקנית באיזשהו, בפרנג'יות, בקלות, אלא במי שממית עצמו עליה. על זה אנחנו גדלנו. איפה יוסי שיין, שקודם שאל אותי? על זה אנחנו גדלנו ועל זה, כמו שאלפי שנים נלחמנו, על זה אנחנו נילחם, ובעזרת השם, אנחנו נחזור לכנסת שתדע להעריך את הדבר הזה ולהעלות אותו על נס, וזה מה שיציל אותנו. תודה רבה.

כנסת נכבדה, היום נצביע שוב בעד פיזור

קיבלתי פניות רבות של אנשים עם מוגבלות ששואלים: שירלי, מה הלאה? מה עם כל הדברים החשובים שאנו מקדמים? הלב נצבט. ראש הממשלה נפתלי בנט תפקד באופן מצוין לכל הדעות. הוא הוציא את ישראל מהבוץ ומהכאוס, הגלגלים החלו לנוע בכיוון הנכון, ישראל חזרה לצמוח. עם השבעתי לכנסת הצבתי לעצמי מטרה לחולל שינוי וכך עשיתי:

רפורמות לקידום אנשים עם מוגבלות שמעולם לא נגעו בהן, הבאתי להגדלת שעות תרגום ותמלול לחירשים וכבדי שמיעה מ-45 שעות ל-70, רפורמת הנגשת 100 אוטובוסים בין-עירוניים, הבאתי תקצוב להנגשת מוסדות תרבות, הובלתי את החלת חובת המסכות השקופות בבתי החולים, והרשימה עוד ארוכה. בד בבד התרגשתי מהשותפות האמיצה בין ראש הממשלה נפתלי בנט לבין ראש הממשלה החליפי ושר החוץ יאיר לפיד. סוף-סוף ממלכתיות, לראות אנשים שנמצאים בפוליטיקה הרבה שנים נוהגים בכבוד האחד עם השני, מקיימים הסכמים, ובעיקר, יודעים שהמדינה ואזרחי המדינה הם ראשונים בסדר העדיפויות. אין לי ספק, הציבור בישראל ראה והבין:

שפויה, טובה, שיודעת לכבד האחד את השני ולהעדיף את המאחד על המפלג. בכנסת הזאת עבדתי קשה לקדם, בין היתר, נגישות בגני שעשועים ובפארקים, נגישות

סל תקשורת לחירשים וכבדי שמיעה, רפורמה בחוק לרון, הכרה בחירשות חד-צידית, הרחבת האישור למעונות יום לילדים עם מוגבלות לשעות הצוהריים ועוד דברים רבים וטובים. בשנה הזו התקדמנו המון. המודעות לאנשים עם מוגבלות שודרגה מהשוליים אל מרכז סדר-היום הודות לעבודה הרבה שנעשתה על ידי חבריי חברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה.

רק כאשר עובדים יחד מגיעים יחד לתוצאות טובות בעלות השפעה רבה יותר. נכון, נעצרתי באמצע, אך עבודה רבה ומשמעותית עוד לפנינו. כיושבת-ראש ועדת המשנה לנגישות עירונית ויושבת-ראש ועדת המשנה לחינוך המשלב, אני יכולה להעיד מדם ליבי כי מצב הנגישות והחינוך המשלב בישראל בכי רע, כי אנחנו עדיין שקופים מדיי. לא אנוח ולא אשקוט עד שבנחישות ובעקביות ובתעוזה אמשיך לשנות את התודעה והחקיקה בישראל על שלל סוגיה בנוגע לקידום זכויות ושוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות גם בכנסת הבאה. תודה רבה.) תודה רבה לחברת הכנסת פינטו. חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה, מוותר. חבר הכנסת קיש, סיכום. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו כבר לקראת ההצבעה בקריאה ראשונה על חוק פיזור הכנסת. אני לא הולך להאריך. ברגע שהיו פה 61 שישבו אנחנו נעשה את ההצבעה, ולא נספור את סיעת העבודה, וגם לא יודע מה קורה עם שאר הסיעות בקואליציה, אבל לא נכניס אותם לסיכום.

חשוב לי להתייחס לסערה אחת שעלתה פה בתקשורת, בנושא חוק המטרו. אני לא יודע אם אתם זוכרים, מי שהיה פה בלילה,

השר מאיר כהן, שאתה היית פה, שהמשותפת אמרו לי: יש איזה פעיל ליכוד מרעננה שבגללו יש בלגן בגלל המטרו. אמרתי: איך קוראים לו?

התחלנו לצחוק. אז מסתבר שבאותה שעת לילה, כשהיינו בבדיחות הדעת, לקחו את זה עיתונאים ועשו מזה כאילו אמיתי. אז הינה, אני אומר ככה לכל עם ישראל: מעולם לא דיברו איתי פעילי ליכוד, לא מרעננה ולא מכפר סבא, על חוק המטרו. אני לא עסקתי בפרטים האלה, ובטח לא עכשיו. זה כדי שבדיחות הדעת לא תהפוך להיות למצג שווא,

עכשיו יותר מזה, רגע, עכשיו אני חייב לספר לכם. מכיוון שהמטרו הפך להיות נושא, אני רוצה להקריא לכם הודעה, הודעה שקיבלתי היום ממישהו שאני לא מכיר, הוא אומר את השם שלו, ותראו את החוצפה של אנשים. אני חייב להקריא לכם.

אני רוצה להקריא לכם, תראו את החוצפה של האנשים. אני כחבר ליכוד, הוא מזדהה כחבר ליכוד, נותן פה את תעודת הזהות שלו, ועוד קבוצה של עשרות ליכודניקים נצביע לך בפריימריז רק אם תוריד את האולטימטום ותיתן לחוק המטרו לעבור. תבינו את האבסורד. בקיצור, אין שום קשר. אני יודע שקשה לאנשים להבין מה זה מפלגה דמוקרטית, אבל גם במפלגה דמוקרטית אנחנו נבחנים מול הציבור, וכל פעם יש כאלה וכאלה, ולעולם אני לא מתחשב בספינים כאלה של שטויות. זה פשוט בולשיט. אני לא הולך ולא פעלתי אף פעם לפי הדבר הזה. כמו שאמרתי, גם כשאתמול אמרתי את זה, זה היה בבדיחות.

העניין עם המטרו, עכשיו אני כן רוצה להתייחס. אפשר קצת שקט, היושב-ראש? אני מבקש שקט במליאה. בבקשה, סדרנים, תעזרו להשליט שקט וסדר. תודה רבה. מה האמת ומה קרה עם חוק המטרו? חבל שהשרה מיכאלי לא נמצאת פה.

החוק הונח בפברואר. אני אומר את זה לחבריי בליכוד, כי לא כולם יודעים. חברים, חבריי בליכוד ובש"ס, תקשיבו רגע. החוק הונח בפברואר ולא קודם, השרה מיכאלי לא קידמה. היו הרבה שיקולים וסיבות למה לא, אבל אחת הסיבות המרכזיות, החוק הזה לא מעכב את המטרו, המטרו יצא לדרך, תוקצב, הכול רץ. מדובר על עשר שנים קדימה. העיכוב שיהיה בהעברת החוק לא ישנה שום דבר. לא שינינו ולא גרמנו לשום נזק. הנזק היחידי שקורה, אתם יודעים מה? שהמינויים שאביגדור ליברמן ושרת התחבורה רוצים לעשות, זה לא יצא לפועל. הם מינו כל כך הרבה, אבל עדיין הם רוצים למנות. אז הם רוצים מינויים.

הם רבו על זה בינם לבין עצמם, בגלל זה גם החוק לא התקדם. הסיבה השנייה היא שרת תחבורה כושלת, כושלת בנתב"ג בתורי ענק, בקריסה של כל המערכת בנתב"ג, באוטובוסים, שביתת נהגי אוטובוסים,

השר לשעבר ישראל כץ,

יש לך שרת תחבורה,

לידך השרה מירי רגב, שניכם הייתם שרי תחבורה מהליכוד, יש לנו שרת תחבורה מהעבודה, כושלת, נכשלת בנתב"ג, נכשלת באוטובוסים, נכשלת בכבישים, ורוצה ספין, ספין מטרו, ספין מטרו שאין בו שום דבר, שלא מעכב שום דבר, והיא תולה בזה. אז אתם יודעים מה אמרנו לה? ניתן לך גם קרדיט, אבל אנחנו נעשה את זה רק כשנוכל ללכת לתאריך בחירות נוח ולא במקרה אחר. הכול אני אסביר, אבל זה ייקח זמן.

עכשיו אני רוצה לסיים את נושא המטרו ולומר לכם בצורה הכי פשוטה: המטרו זה ספין של התקשורת. כולם מבינים ששום דבר לא יינזק. כל הסיפור זה לחץ של ליברמן למינויים, של שרת התחבורה לקרדיט,

אם זה באמת, איפה שרת התחבורה מיכאלי?

שרת התחבורה מרב מיכאלי, אני פונה אלייך דרך הטלוויזיה: אם באמת המטרו זה כזה דבר אסטרטגי, העיכוב הזה למדינת ישראל, אז תבואי ותצביעי איתנו במליאה, יעבור התאריך והמטרו יעבור. כנראה שגם את מבינה שהכול פשוט ספין תקשורתי שלך על הציבור. זה לגבי המטרו. שמנו את זה בצד. איזוק, איזוק, אני אדבר על האיזוק, אבל, חשוב איזוק, חשוב, תחכו בסבלנות. אני אדבר עכשיו על חוק הוויזות. חוק הוויזות זה אירוע אחר לגמרי, זה אירוע של חקיקה שנעשתה בחופזה וללא שיקול דעת. יש שם נושאים מאוד רגישים בצנעת הפרט של אזרחי מדינת ישראל, יש פה גם חשש מאוד גדול לכניסה לישראל ללא פיקוח. אני לא רוצה להעמיק בזה, אלה דברים שצריך לעשות. אנחנו לא היינו שותפים לחקיקה הזו. זה נושא רגיש, מורכב, אנחנו נדון בו בכובד ראש ובוודאי לא נעביר אותו בחאפ-לאפ פה במסגרת ניקוי השולחן. זה לא על השולחן עכשיו וזה לא, כולם פה? לא, אני לא רוצה שמית. תביא, שכולם ישבו ונגמור את זה. אתה משגע את האנשים. יש לך 61? יש.

טוב, אז חברים, לשבת. אני רוצה לסכם ולומר,

תכניסו, תכניסו את כולם. תכניסו את כולם מאחור, שבו. אני רוצה לסכם ולומר: אנחנו בתקופת הספינים. מפלגת העבודה, הינה אני אגיד עוד מילה. יש עכשיו לחץ עצום מכל מיני, גם חברות וחברי כנסת, גם מפלגות, להובלה של כל מיני חקיקות שלא היו בהסכמות. זה מייצר עומס עצום על הכנסת, ואם זה ייפתח, האירוע לא ייגמר, ולכן אנחנו יחד עם הקואליציה בהבנה ברורה שרק מה שעבר הסכמות קורה וכל מה שלא היה בהסכמות לא ייכנס.

כל הרעש והטררם, אני מתנצל כבר בפני כולם, תהיה ועדת הסכמות, האירוע נמשך. כרגע זה מה יש. תודה רבה. תודה רבה. בבקשה לשבת. אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית בנושא: הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע ומימון מפלגות, בכפוף להנחה על שולחן הכנסת, בקריאה

יש כאן כמה פנלים שלא עובדים. עוד לא אמרתי. לא התחלתי. יש לו חושך בפנל.

הינה, באים אליך, אני אמתין דקה.

עובד.

אם כך, בבקשה, חברי הכנסת, נא לשבת. הצעת חוק התפזרות הכנסת, בקריאה ראשונה, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק התפזרות הכנסת

ליריב לוין, אני אהפוך. מאה אחוז, אני אבטל אותו. 75 בעד, חמישה נגד, אין נמנעים. נא לבטל את הצבעתו של חבר הכנסת יריב לוין. חברת הכנסת רגב, אצלך זה נלחץ?

רק לבטל את הצבעתו של יריב לוין. רק מבטלים את הצבעתו של חבר הכנסת יריב לוין, והתוצאה היא: 74 בעד, חמישה נגד. לפיכך הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע ומימון מפלגות עברה בקריאה ראשונה ותועבר לדיון בוועדת הכנסת. יושב-ראש ועדת הכנסת, יש לך הודעה,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי הצעות החוק הבאות יועברו לדיון בוועדות כמפורט להלן: ועדת ביטחון הפנים תדון בהצעת חוק להתמודדות עם תופעת דמי החסות (תיקוני חקיקה), התשפ"ב 2021, פ/2463/24, של חברת הכנסת רות וסרמן לנדה. הוועדה לקידום מעמד האישה תדון בהצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון, עידוד ייצוג נשים במועצות אזוריות) רק שנייה. אני מבקש, חברי הכנסת, חבר הכנסת קיש. בבקשה, מהצד של הליכוד, לכו לשתות קפה, תחזרו אחר כך, זה מאוד מפריע. סדרנים, בבקשה לעזור לי להשליט סדר במליאה. אני אודה אם מי שמדבר יצא לשתות קפה. תודה לכם. בבקשה. 1. הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון, עידוד ייצוג נשים במועצות אזוריות), התשפ"א 2021, פ/2151/24, של חברת הכנסת נירה שפק וקבוצת חברי הכנסת, 2. הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות)

הגברת עידוד התמודדות נשים לראשות רשות מקומית או מועצה אזורית), התשפ"ב 2022, פ/3182/24, של חברת הכנסת ענבר בזק וקבוצת חברי הכנסת, 3. הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון, הגברת עידוד התמודדות נשים לראשות רשות מקומית או מועצה אזורית), התשפ"ב 2022, פ/3728/24, של חבר הכנסת מאזן גנאים וקבוצת חברי הכנסת. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. אני מבקש בכל לשון של בקשה. חברי הכנסת, מי שמשוחח, שיצא לפרסה,

תודה רבה. ממשיכים בסדר-היום, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה,

שטח מחיה במתקני שירות הביטחון הכללי) (הוראת שעה), קיבלה פטור מחובת הנחה, הונחה על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה. מציג, השר זאב אלקין, בבקשה.

בבקשה לעבור, להושיב את חברי הכנסת, ומי שמדבר, לבקש לצאת לשתות קפה בפרסה. אני מבקש את עזרתכם, יש בלגן במליאה. אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, חבריי השרים וחברי הכנסת, אני מתכבד כאן להציג את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (תיקון, שטח מחיה במתקני שירות הביטחון הכללי) (הוראת שעה), 2022. בפסק הדין בבג"ץ 1892/14 קבע בית המשפט שטח מחיה מינימלי שיש לתת לכל עצור ואסיר במתקני הכליאה במדינת ישראל. לצד המאמצים הנעשים להכשרה והוספה של מקומות כליאה במתקני שב"ס לשם קידום העמידה בפסק הדין בכל הנוגע למתקני המעצר שבהם מוחזקים עצורים שנחקרים בידי שירות הביטחון הכללי, כבר במועד מתן פסק הדין היה ברור שהתאמת שטח המחיה שנקבעה על ידי בית המשפט תארך זמן רב יותר בגלל המאפיינים הייחודיים של המתקנים האלה ותהליכי הבינוי המורכבים יותר לגביהם. מובן כי שטח המחיה שנקבע בפסיקה צריך לחול גם לגבי מתקנים אלו של שירות הביטחון הכללי, אולם לשם כך נדרשת תקופת היערכות ממושכת יותר, וזה מה שהצעת החוק הזאת באה להסדיר, הארכת תקופת ההיערכות לעמידה בהוראות פסק הדין כדי לאפשר התארגנות מתאימה. חשוב להדגיש שהמורכבות בקידום בינוי במתקנים אלה הוצגה לבית המשפט, ובהתאם בית המשפט קבע בתחילה מועד נפרד ליישום פסק הדין במתקני מעצר אלה, ואף התייחס לאפשרות להסדיר את הנושא בחקיקה ייעודית.

לאחר הארכות שניתנו ביחס לכלל המתקנים, המועד להשלמת העמידה בהוראות פסק הדין ביחס לכלל המתקנים הוא סוף השנה הזאת, ביום 31 בדצמבר 2022, לכן חשוב לקדם חקיקה זו בהקדם האפשרי. בהצעת החוק כמה רכיבים עיקריים: הרכיב הראשון הוא הסמכת ראש הממשלה, שאחראי לשירות הביטחון הכללי, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי וועדה של הכנסת שתיקבע, לקבוע כללים ביחס לשטח המחיה המינימלי במתקני המעצר שתחת שירות הביטחון הכללי לתקופת הוראת השעה. על פי המוצע, הכללים ייקבעו בין היתר בהתאם לשיקולים הנוגעים לנתונים הפיזיים של מקום המעצר, שיקולים הנוגעים לעצור עצמו ולשמירה על ביטחונו והצורך למנוע פגיעה בחקירה,

בשים לב לחובה לשמור על בריאותו וכבודו של העצור, ולחובה להבטיח כי החריגה מההוראות המחייבות בעניין שטח המחיה בכלל מתקני שב"ס לא תעלה על הנדרש. רכיב שני בהצעת החוק כולל שלושה מנגנוני בקרה ודיווח על קביעת הכללים ועל יישומם: ראשית, ראש שירות הביטחון הכללי יעביר לראש הממשלה אחת לשנה המלצה ביחס לאפשרות או לצורך לשנות את הכללים בשים לב להתקדמות בתוכניות הבינוי כדי לעמוד בדרישות בג"ץ,

אחת לחצי שנה ראש השב"כ ידווח לראש הממשלה וליועץ המשפטי לממשלה על שטח המחיה לעצורים בפועל,

אחת לשנה ידווח ראש שירות הביטחון הכללי לכנסת על שטח תאי המעצר במתקנים אלו, על התקדמות תוכנית הבינוי ועל נתוני החזקת העצורים במתקן. מוצע לחוקק את החוק כהוראת שעה למשך שלוש שנים אשר ניתנת להארכה במקרה הצורך.

הצעת החוק היא הכרחית כדי לאפשר למדינה פרק זמן מתאים לצורך היערכות ליישום פסק הדין של בג"ץ בעניין שטח המחיה גם במתקני מעצר אלו, כמתחייב, ויש פה איזון ראוי בין החובה לעמוד בדרישות פסק הדין ולהבטיח שטח מחיה ראוי לעצורים ובין הצורך לאפשר את המשך הפעילות במתקני החקירות עד להשלמת הליכי הבינוי הנדרשים לעמידה בפסק הדין. על כן אנו מבקשים מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק ולהחליט על העברתה לוועדת חוץ וביטחון לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. לוועדה לביטחון פנים.

זה שב"כ. זה מתקני כליאה של שב"כ. ביקשו ממני מהר, יושב-ראש סיעתך. אני בדרך כלל ממושמע לבקשות של יושב-ראש הקואליציה. אז אכן, לוועדת חוץ וביטחון, לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

ראשון הדוברים, חבר הכנסת מעוז, בבקשה. רשימת הדוברים סגורה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתמול בנאומי דיברתי על הנדסת התודעה בקשר לנפטרי הקורונה. הזכרתי שהממשלה, שברוך השם היום מגיעה לסוף דרכה על ידי פיזור הכנסת, הנדסה את תודעתנו והעלימה את הנתונים. הזכרתי אתמול בנאומי שבשנת פעילותה של הממשלה היו 4,200 נפטרים מקורונה. אדוני היושב-ראש, אתה הערת לי והתקשית להאמין שאלו המספרים, ואני בדקתי את עצמי, ואכן, אני מתקן, אני המעטתי כלפי מטה. נכון לאתמול מספר הנפטרים היה 10,942, הכול על פי הנתונים של משרד הבריאות. ביום כניסת הממשלה לניהול ענייני המדינה ב-13 ביוני בשנה שעברה מספר הנפטרים המצטבר הופיע באתר משרד הבריאות: כ-6,386 נפטרים. סך הכול ההפרש, וזהו מספר הנפטרים בשנת כהונתה של הממשלה הזאת, 4,556 נפטרים, כולם זכרם לברכה. אדוני היושב-ראש, זוהי הנדסת תודעה, הניסיון להעלים את התוצאה הנוראה הזאת, המזעזעת הזאת, של כהונת הממשלה הזאת. אני רוצה להתייחס למה שאמר שר האוצר, שהוביל יחד עם ראש הממשלה את המדיניות של אי-הגבלה של חיי המסחר והתעסוקה של המדינה בגלל הקורונה. שר האוצר ליברמן, בוועידת מקור ראשון ב-21 בפברואר השנה אמר כך: "בסוף כל החיים שלנו זה ניהול סיכונים, ואתה חייב לקבל החלטות לא פשוטות לא פעם. זה לא רק ביציאה למלחמה, אלא נניח שאנחנו יודעים בכל שנה בתאונות דרכים, לצערי, ימותו כ-350 אנשים, תלוי באיזו שנה. אנחנו יודעים את זה מראש, ואף אחד לא מוציא את הרכב מחוץ לחוק". אדוני, זה סוג של הנדסת תודעה. בתאונות הדרכים המדינה נלחמת. חברנו בועז טופורובסקי עומד פה כל יום שלישי ומזכיר את ההרוגים של תאונות הדרכים כדי לעורר את כולנו למלחמה הקדושה הזאת נגד תאונות הדרכים. להגיד שאנחנו יודעים שיש תאונות דרכים ושימותו כ-350 איש בשנה ובכל זאת אנחנו לא מוציאים את הרכב מחוץ לחוק זה הנדסת תודעה. אנחנו מגבילים את הנסיעה בכביש, יש מהירות שמותר לנסוע בה ויש מהירות שאסור לעבור, יש נתיב לצד אחד ויש נתיב לצד השני. להשוות בין הקורונה, חיי הפקר, אין הגבלות. הוועדה המקצועית והגורמים המקצועיים במשרד הבריאות מתחננים אליכם: תטילו הגבלות. מי מדבר על סגר? תורו מינימום על חובת מסכות. שום דבר. הפקרות מוחלטת. אדוני, אני מסיים. אחרי אוסלו אמרו על כל נרצחי פיגועי הטרור, אדוני היושב-ראש, אתה היית אז מפקד מחוז ירושלים, וכולנו זוכרים את זה לטובה, קראו להם "קורבנות השלום". אני קורא לכל אותם נפטרים מקורונה בזמן תקופת הממשלה "קורבנות בנט-ליברמן-לפיד המופקרים". תודה רבה. חבר הכנסת סעדי, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת בן ארי, ומסכמת, חברת הכנסת ברק. כבוד היושב-ראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, השר אלקין וסגן השר לביטחון פנים, באמת שאני לא מבין את החוק הזה. זה חוק עוקף בג"ץ פרופר. יש בג"ץ שטח המחיה מאז 2017, אדוני היושב-ראש. הוא קבע הוראות ברורות וקבע פעימה ראשונה, 3 מטרים, פעימה שנייה, 4.5 מטרים, כולל שירותים ומקלחת. המדינה לא מקיימת את פסק הדין וביקשה ארכות על גבי ארכות על גבי ארכות. בסוף בג"ץ נתן לה ארכה עד 31 בדצמבר 2022, וקבע שהחוק הזה יחול על מתקני שב"כ וגם לקח בחשבון את המאפיינים של מתקני השב"כ, ואמר: מתקני שב"כ, שנה אחרי הפעימה השנייה, זאת אומרת, בג"ץ כבר לקח בחשבון את המאפיינים ונתן את הארכה המתבקשת. ועכשיו אתם מביאים חוק,

שכל הזמן אומרים: אנחנו שומרים על שלטון החוק, על בית המשפט העליון, אתם עכשיו באים ומבזים את בית המשפט העליון. זכויות אדם, אוסאמה. עזוב, אני עוד לא מדבר על זכויות אדם, אני מדבר על שלטון החוק, שהממשלה הזאת כל הזמן מתגאה: אנחנו לא ניתן לפגוע בבית המשפט העליון. החוק הזה, אדוני השר אלקין ושר המשפטים, הוא פגיעה בליבה של המערכת המשפטית ובפסק דין חלוט. אתם לא יכולים, רם בן ברק, לקיים את זה בשנה הזאת? תלכו לבית המשפט העליון, תגידו: אנחנו עושים אחת,

אנחנו מבקשים ארכות, איך שאתם עושים עם הפעימה השנייה בכלל. ואיך שאמר חברי סמי אבו שחאדה לשר אלקין: למה שנה? אז אתם מבקשים שלוש שנים? ותאריכו את זה? זה נועד לרוקן בכלל את פסק הדין של בג"ץ בעניין מתקני השב"כ. זה עקיפה מאה אחוז של פסק דין בג"ץ. אני מצפה מכם שתבואו ותמשכו את החוק הזה. ולמה ביום האחרון? למה מחטף, ביום האחרון? מה קורה? זה לא פוקע מחר, זה רק בסוף השנה. אז תבוא כנסת חדשה, תבוא ממשלה חדשה, תבדקו את העניינים. עכשיו אני מגיע לזכויות של האדם ולזכויות של נחקרים וחשודים. אתם יודעים איזה תנאים יש במתקני השב"כ בחקירות? התנאים הכי קשים. אז אפילו את המינימום הזה של 4.5 מטר עם מקלחת ועם שירותים אתם רוצים לשלול מהם. תתביישו. תודה רבה. לפני שאני ממשיך בסדר-היום, חבריי חברי הכנסת,

אני מבקש לברך את יושב-ראש הפרלמנט מגאנה ואנשי המשלחת שלו. ברוכים הבאים לישראל. ברוכים הבאים לכנסת ישראל, הלב הפועם של הדמוקרטיה הישראלית. (מחיאות כפיים) המשך סדר הדוברים. חברת הכנסת בן ארי, בבקשה. חברת כנסת בן ארי. חברת הכנסת ברק, בבקשה. כבוד היושב-ראש,

נכבדה, את הנאום שלי עכשיו אני רוצה להקדיש למורים. אנחנו בתקופה מאוד קשוחה עם המורים, ורציתי להקדיש את זה למחנך של הבן שלי, עילם, שהוא לא רק מורה, הוא מורה לחיים. הוא מחנך כיתות ו', ומה שהוא עשה למען הכיתה ולמען הבן שלי אני לא יכולה אפילו לתאר, זה יהיה לנצח. אני רוצה לקרוא את הדברים שאמר עליו אבא של אחת מהילדות בכיתה, אלה כהן, שי כהן, ותבינו איזה מורה הוא. רוח חדשה. אחת לאיזה זמן מוגבל, בדרך כלל בסוף שנת הלימודים, מתחילה עונת המלפפונים. גל שמועות ובסופו הודעה מרגשת על מינוי מורה או מורה לכיתתנו הקטנה. ואיזו כיתה יש לנו, וואו. אהובה, פרועה,

שזופה,

כיתה שלנו. תכשיטים יקרי ערך שלהם מגיע את הטוב ביותר. ומי זה שיהיה הטוב ביותר? מי זה שבכלל ראוי לחנך את ילדינו?

לפני כשנה, בלי הודעה מוקדמת וללא כל הכנה, התקבל מינוי מפתיע לכיתה ו'1 בדמותו של עילם, עד לאותו רגע מורה לחינוך גופני מן המניין ומאמן כדורעף וכדורסל בשעות הפנאי. אחרי אביבה, ותיקת הוותיקות,

צעירת הצעירות,

נוחת עילם. אנחנו כבר מנוסים, לא מוטרדים, אולי אדישים. הרי מה בסך הכול רצינו בחיים, לנתק ילדים ממסכים? כל השאר זה בונוס.

מונה לנו מורה-מאמן לכיתה-קבוצה ויצאנו לדרך חדשה. עונה שלמה לפנינו. בעולם הספורט קיים המושג "חדר הלבשה". כשאומרים "חדר הלבשה של קבוצה" הכוונה למדד מצב הרוח של הקבוצה, למדד החברות והאחדות. כשאלו יציבים משתפר החוסן הנפשי. חדר ההלבשה הוא המקום שבו אין קהל, אין התמודדות ספורטיבית. חדר ההלבשה הוא מאחורי הקלעים של הקבוצה. שם מתנהלות מלחמות האגו, שם מתנהל המשא ומתן החברתי והמעמדי. מאמן טוב הוא מי שיודע לשמור על חדר ההלבשה יציב. כמובן שישנם שחקנים טובים לחדר ההלבשה וישנם פחות, אבל מאמן טוב חייב לדעת לשמור על חדר ההלבשה ממושמע ועם מצב רוח, משימה לא פשוטה. עילם יקירי, ניגשת לתפקיד המחנך ולמלאכת ההוראה כמאמן והשתמשת בידע שרכשת עד לאותו הרגע כדי לבנות בכיתה שלנו חדר הלבשה אדיר, יציב, מאוחד, מחויך, מכבד ובעיקר מגובש מחדש. בנית מערכת יחסים עם יראת כבוד ולא יראה מתוך פחד. קיבלת כיתה קטנה ולקחת את זה למקום טוב. קל מאוד היה להסתתר מאחורי מגפות ושביתות, אבל בחרת ללכת על זה בגדול. לא התראיינת, לא יצאת בהצהרות מרחיקות לכת ומעולם לא שמעתי ממך סיסמה. לאורך כל התקופה העמסת על עצמך משימות, והדובדבן שבמשימותיך: ערב הסיום, אשר פעלת תחת לחץ אדיר כדי לקיימו.

עילם, אתה רואה בכל אחד ואחת את החוזקות, ולצד זה מבין את החולשה. זו הדרך הנכונה בדיוק לגשת למשימה של מורה. התכונה הזו היא למעלה מנהדרת, והלוואי שהייתה בכל אחד מאיתנו קצת יותר ממנה. שנייה, אני מסיימת. קיבלת יחידים והחזרת אותם, לפחות מבחינתנו, משופרים גם כקבוצה. בכל אחד מהפרמטרים הנדרשים חל שינוי לטובה, ואנחנו מודים לך על כך. מקווה שאנשים כמוך ירבו במערכת החינוך, ויש כאלה הרבה. פחות סיסמאות, יותר מעשים, כמו שכתוב לך לפעמים על החולצה, just do it, רוח חדשה. תודה ובהצלחה בהמשך הדרך. תודה רבה לכם. גם אם זה היה לוקח לך עוד חמש דקות לא היה לי אומץ להפסיק אותך. אבל יש כאלה מורים. תמסרי לו גם ממני. אני מוסרת. יש כאלה מורים במערכת החינוך, ואנחנו צריכים לשמור עליהם, כי אלה הילדים של כולנו.

חבר הכנסת טיבי בבקשה מיוחדת,

מיוחדת, למרות שסגרתי. רגע, לא אמרת שהחלפת? כן, אבל את רוצה לסכם, אני מכבד אותך. הוא, שני משפטים, בגלל זה. תודה, מכובדי היושב-ראש. החוק שמדבר על סמכויות אכיפה (מעצרים) הוא חוק עוקף בג"ץ.

לגבי שטחי מחיה של אסירים, התקבלה החלטה בבית המשפט העליון,

עכשיו, אני רוצה לשאול: אם האגף הזה היה מביא החלטה או הצעת חוק לעקוף את בג"ץ, אמות הסיפים, הכול היה רועד, המדינה הייתה גועשת, האגף הזה היה אומר שזה להרוס את יסודות הדמוקרטיה. אבל כשהשב"כ מבקש, אלה עומדים דום, אלה יוצאים מהמליאה וגם עומדים דום,

והדמוקרטיה פתאום לא חשובה, אפשר לעקוף את בג"ץ לכבוד השב"כ. אני גאה שהרשימה המשותפת הפילה את החוק אתמול. היום אתם מגויסים, אבל נצביע נגד גם היום.

תודה רבה. חברת הכנסת בן ארי, בבקשה.

אדוני היושב בראש, השרים, כנסת נכבדה, אני רוצה ליישר קו פה אחת ולתמיד עם האירוע של האיזוק האלקטרוני. אם האופוזיציה לא תסכים להביא את החוק בקריאה ראשונה היום, החוק של האיזוק האלקטרוני, שעליו אנחנו נלחמות מעל עשר שנים, ילך לפח. אני חייבת להגיב על זה. היא מטעה את הוועדה. עאידה מבינה, היא עשר שנים עם האירוע הזה, מיכל רוזין מבינה, יוראי מבין, נעמה לזימי מבינה,

גם קרן ברק מבינה שאם אני מתקשרת ליואב קיש והוא אומר לי: אין חוק איזוק, זה אומר שמי שלא רוצה איזוק אלקטרוני במדינת ישראל זה האופוזיציה.

והינה, אני אומרת לך,

שאני אכנס את הוועדה לביטחון פנים, שימי את זה בוועדה.

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (שטח מחיה), הונחה על שולחן הכנסת, בקריאה ראשונה. הצבעה, בבקשה.

להעביר את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה,

יו"ר ועדת הכלכלה, כדי שיתקן את סעיף 5 בהצעה של החלטה מטעם ועדת הכלכלה. בבקשה, תאתרו אותו. כבוד יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, אני מביאה היום הצעת חוק שעוסקת ביבוא המקביל. אני רוצה לומר שליבוא יש חשיבות רבה כמחולל תחרות במשק הישראלי וכמשפיע ישירות על המחיר לצרכן. מה שאנחנו מציעים כעת זה לתקן את חוק התחרות הכלכלית ולקבוע בו, במסגרת הוראת שעה חדשה, את סמכות הממונה על התחרות לתת הוראות ליבואן ישיר אשר כתוצאה ממעמדו פועל לרעה, וקיים חשש כי יפגע באופן משמעותי ביבוא מקביל.

עלולה להיפגע באופן משמעותי גם התחרות בענף שבו פועל היבואן הישיר, ולכן אנחנו מציעים לשנות זאת. החוק יעניק לממונה על התחרות סמכות להטלת עיצומים כספיים בגין הפרה של החוק, בסך הכול של עד כ-8% ממחזור החברה, ועד לסכום כולל של כ-100 מיליון שקלים. אני סבורה שמדובר בצעד הרתעתי חשוב אשר יחזק ויעודד את הגברת התחרות במשק הישראלי ויטיב עם הצרכן. משרד הכלכלה ממשיך בצעד משמעותי נוסף שיוביל להורדת יוקר המחיה, בהמשך ישיר לרפורמת היבוא, המשווה את התקינה הישראלית לתקינה זרה ומקילה על היבוא לישראל. יש בכך כדי להגדיל את היבוא המקביל ואת התחרות במשק. אני מבקשת מכולכם להצביע בעד. אני חושבת שזה ישפיע באופן ישיר,

על הורדת יוקר המחיה.

מכיוון שאת אינך מצביעה, אני ניגש מייד להצבעה. חברי הכנסת שנמצאים באולם, הצבעה, הצעת חוק התחרות הכלכלית.

להעביר את הצעת חוק התחרות הכלכלית (איסור פגיעה ביבוא מקביל או ביבוא אישי) (הוראת שעה), התשפ"ב 2022, לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, 14, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך, הצעת חוק התחרות הכלכלית (איסור פגיעה ביבוא מקביל או ביבוא אישי)

עברה בקריאה ראשונה ותועבר להמשך דיון בוועדת הכלכלה. יושב-ראש ועדת הכלכלה איננו. לפיכך, אני אגיד את המשפט הבא. אני עוד פעם אומר: חברי הכנסת, וחברות הכנסת בפרט, חברת הכנסת בן ארי, תקשיבי לי,

חברת הכנסת בן ארי וחברת, יש לנו אינטרס משותף. עזבו את הוויכוחים. זה מגוחך. הוויכוח הזה, הוא שובר את שיא הפתטיות,

מאוקטובר זה ישב בוועדה

עוד הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת העבודה והרווחה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מופיד מרעי, לימור מגן תלם ומיכל וולדיגר

כמו כן הונחה היום הודעת שרת החינוך על מסקנות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת אופיר כץ בנושא: בחינת השפעת חוק המצלמות במעונות היום. תודה. תודה, גברתי. אנחנו עוברים להצעת החלטה מטעם ועדת הכלכלה בדבר תיקון טעות בחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א 2020. כמובן, הצעת החלטה מחייבת את אישור הכנסת. מציגה את ההחלטה חברת הכנסת לימור מגן תלם, בשם יושב-ראש ועדת הכלכלה.

בשם יושב-ראש ועדת הכלכלה מיכאל ביטון, חוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א 2020, התקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו התשפ"א, 9 בדצמבר 2020, ופורסם ברשומות בספר החוקים התשפ"א, עמ' 146. בסעיף 1(1)

עד (5) מוצעים כמה תיקונים לשוניים טכניים שנפלו בחוק: בסעיף 32(א)(1)(א) לחוק, המילה "באותו" נכתבה בטעות "באותן"; בסעיף 88(1) לחוק, במקום "בחוק" נכתב בטעות "חוק"; בתוספת הראשונה לחוק, בפרט (3) במקום "אינה" נכתב בטעות "אינו"; בתוספת העשירית לחוק, בחלק ג', בפרט (42) במקום "למתקן" נכתב בטעות "במתקן". כמו כן, בסעיף 1(2) מוצע לתקן הפניה שגויה בסעיף 50(ג), שעניינו הוראות עונשיות בפסקאות (1)(ז) ו-(2)(ז). ההפניה בהוראות האמורות היא לסעיף 27(ד), הקובע הוראות לעניין צרכן גז, והיא צריכה להיות לסעיף 27(ה), המטיל חובות על בעל רישיון ספק פגז. כיוון שמדובר בהוראה פלילית, מוצע לקבוע, לפי סעיף 10א(ד), סיפא לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 1948, שתחילת תיקון הטעות תהיה במועד פרסומו. לפי סעיף 10א(ד) לפקודה האמורה, תחילתן של יתר ההוראות בתיקון הטעות היא ביום תחילתו של החוק,

ביום כ"א בתמוז התשפ"א, 1 ביולי 2021. תודה. היו"ר מנסור עבאס: תודה, חברת הכנסת לימור מגן תלם.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת ההחלטה מטעם ועדת הכלכלה בדבר תיקון טעות בחוק הגז הפחמימני המעובה. נא לשבת, חברים. יושבים? נא להצביע.

ועדת הכלכלה בדבר תיקון טעות בחוק הגז הפחמימני המעובה,

חבר הכנסת ביטון, זה לא פעל? אז חבר הכנסת ביטון, אתה מצביע בעד? לפיכך אחד פלוס 15 חברי כנסת, 16 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ונמנעים. הצעת ההחלטה התקבלה. חבר הכנסת יואב קיש, סליחה. חבר הכנסת דוד. אנחנו עוברים להצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים-וחמש (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022, מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט,

ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה,. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת גלעד קריב, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. הוא כבר נמצא כאן, נכון?

עשר דקות. פחות מעשר דקות. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת הנכבדים, ברכת חודש טוב וערב טוב לכולם. האמת היא שאירועי היום הזה, היום המורכב הזה כאן בבית, מצדיקים התייחסות, אבל מכיוון שאני מביא כאן בפני הכנסת הצעת חוק שגובשה על ידי ועדת החוקה, ולשמחתי זכתה לתמיכה הן של חברי הקואליציה והן של חברי האופוזיציה שהשתתפו בהצבעה, אותיר את ההתייחסויות שלי לאירועי היום לחוקים הנוספים שאציג. הצעת החוק שמונחת לפניכם, חבריי וחברותיי, באה להסדיר הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה, חלקם כהוראות שעה וחלקם תיקוני חקיקה קבועים, שכל תכליתם להבטיח שמערכת הבחירות לכנסת העשרים-וחמש תתנהל באופן מסודר,

שקוף ובהתאם לדרישות חוק-יסוד: הכנסת, המדברים על כך שהבחירות לכנסת חייבות להיות חשאיות ושוויוניות. הצעת החוק היא הצעה נלווית להצעות החוק העוסקות בפיזור הכנסת. כך נעשה גם לקראת מערכות הבחירות האחרונות. ההצעה עוסקת בכמה נושאים שכאמור נועדו להבטיח את תקינות מערכת הבחירות המתקרבת. חלק ניכר מסעיפי ההצעה הגיעו כבקשה מטעם ועדת הבחירות המרכזית, וסעיפים נוספים הם פרי עמלה של ועדת החוקה, חוק ומשפט, שעסקה בחודשים האחרונים בסוגיית תיקונו של חוק דרכי תעמולה. הצעת החוק, ואני עובר על פי סדר הסעיפים, מסדירה בהוראות שעה את יכולתה של ועדת הבחירות המרכזית לגייס כוח אדם מקרב עובדי משרדי הממשלה, יחידות הסמך השונות, הכנסת, משרד מבקר המדינה, תאגידים סטטוטוריים ורשויות מקומיות, על מנת להבטיח שלרשותה של הוועדה יעמוד כוח אדם ראוי לניהול מערכת הבחירות. עוד קובעת הצעת החוק במסגרת הוראות שעה את יכולתה של ועדת הבחירות להתקשר עם ספקים שונים בהסדרים מיוחדים, לאור לוחות הזמנים הקצרים שעומדים לרשות ועדת הבחירות המרכזית. סעיף 6 בהצעת החוק נועד להסדיר את תקציב ועדת הבחירות המרכזית באופן שבאמת יבטיח את עצמאותה של ועדת הבחירות המרכזית בניהול הליך הבחירות. הסעיף קובע כי אוצר המדינה יעמיד עם אישור חוק פיזור הכנסת מקדמה בסך מחצית מן התקציב שעמד לרשות הוועדה בעת ניהול מערכת הבחירות לכנסת העשרים-וארבע. ההצעה מוסיפה וקובעת שוועדת הבחירות המרכזית תוכל לנהל את ישיבותיה בתנאים מסוימים גם באמצעים של היוועדות חזותית, על מנת לקדם את יעילות הדיונים. לאור העובדה שאנו עדיין, חברי הכנסת, חבר הכנסת קיש, אורית סטרוק, כץ, חברי הכנסת, אי-אפשר. בואו נקשיב. בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. לאור העובדה שאנו עדיין מצויים בעיצומה של ההתמודדות עם מגפת הקורונה, במידה רבה אפילו בפתחו של גל תחלואה, ולאור העובדה שקשה לנו בעת הזאת לצפות את מצב התחלואה במועדן של הבחירות, כוללת הצעת החוק גם הסדרים שהונהגו במערכות הבחירות האחרונות להצבת קלפיות באותם מוסדות הפועלים בהתאם לתוכנית מגן אבות. הנושא נמצא בדיון, או היה בדיון ער בוועדה, ונמשיך לעסוק בו גם בהכנה לקראת קריאה שנייה ושלישית. בהקשר זה מופיעות גם הוראות מיוחדות שתאפשרנה הצבעה של חייבים בבידוד בשל התפשטות נגיף הקורונה, תוך התאמת ההוראות למציאות הנוכחית בהתמודדות שלנו עם המגפה. ההצעה כוללת בנוסף תיקוני חקיקה שונים. אחד מן התיקונים החשובים הוא בחוק הבחירות (דרכי תעמולה). ועדת החוקה עסקה בתיקונים הנדרשים לחוק במשך כמה חודשים. הצעות התיקון לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) שנכללות כאן, בחקיקה שמובאת לפניכם, נועדו להבטיח את השקיפות של תעמולת הבחירות, שמתנהלת כמעט כולה בכספיו של הציבור שמועמדים לרשות המפלגות והמתמודדים. נוסף גם הסדר הנוגע להיקפם של שידורי התעמולה בערוצי הטלוויזיה וערוצי הרדיו, וזאת לנוכח העובדה שאנחנו ניגשים למערכת בחירות חמישית במהלך שלוש שנים. אודה על תמיכתם של כל חברי הבית במשותף בהצעת החוק, שכפי שאמרתי,

נועדה להבטיח מערכת בחירות שוויונית,

שמתנהלת באופן אמין, כנדרש בדמוקרטיה מתוקנת. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה, חבר הכנסת גלעד קריב. אנחנו פותחים את רשימת הדוברים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אמיר אוחנה, נמצא?

חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו פה בחוק שדורש 61 בנוגע לתהליכי הבחירות. אנחנו מתארגנים להביא את הרוב, גם בקואליציה וגם באופוזיציה. אני רוצה לומר דבר אחד ליו"ר הוועדה קריב: חבר הכנסת קריב, יש חילוקי דעות בין האופוזיציה לקואליציה בחוק הזה על הנוסח שאתה הגשת, אני גם אומר את זה. אנחנו הסכמנו להעלות את זה לקריאה ראשונה כדי לקדם את התהליכים לשנייה ושלישית. אין המשמעות שמשהו מהנוסח מהווה הסכמה כלשהי כלפינו להמשך, ועל הדבר הזה יתקיים דיון מעמיק בוועדה. אני אומר את זה לכולם: שיהיה ברור שחוק הבחירות הזה, לפי מה שאנחנו מצפים, יעלה בהסכמה לקריאה שנייה ושלישית,

אני אומר עוד פעם: אני מודה שאני לא במהות העניין ואני לא יושב בוועדה. מי שמנהל את זה זה חבר הכנסת ביטן. אני חושב שמן הראוי שכפי שאנחנו מתנהלים בהסכמות גם בחוקים האחרים, תגיעו להסכמות גם בחוק הזה.

תודה, חבר הכנסת יואב קיש. חבר הכנסת אבי מעוז. חבר הכנסת אבי מעוז. חבר הכנסת אבי מעוז, אתה רוצה לדבר, מוותר. חבר הכנסת שמחה רוטמן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, החוק הזה עוסק בכמה תיקונים חשובים שצריכים להיות בדיני הבחירות. גם כחבר ועדת הבחירות מטעם מפלגתי, אבל גם כשותף קבוע, לא חבר, בוועדת החוקה, ליוויתי אותו ואני מתכנן להמשיך ללוות אותו. יש כמה וכמה סוגיות שהיו במערכות הבחירות האחרונות בהוראת שעה, וצריך אולי לעשות גם במערכת הבחירות הזאת, אבל יש כמה וכמה הוראות שעה שנכנסו בעקבות הקורונה, וצריך לדאוג שהזמני לא יהפוך לקבוע, והעלויות הגדולות של הבחירות שהושתו עלינו בגלל הקורונה לא ישכפלו את עצמן ויכפילו את עצמן גם למערכות בחירות כאשר מדינת ישראל כולה משוחררת ואיננה חסומה. לא ייתכן שרק דיני הבחירות שלנו יישארו כאילו הקורונה עודנה משתוללת במלוא עוזה. הקורונה משתוללת, אבל אנחנו לא מחילים את ההגבלות האלה, ברוך השם. אנחנו עם חיסון היום, יש תרופה, יש עוד ועוד פתרונות, ולכן אין צורך בחלק מההסדרים.

חלק מההסדרים שהוכנסו לחוק בקריאה ראשונה עוסקים בדרכי התעמולה, ביישום של חלק מהמלצות ועדת בייניש. ההמלצות האלה, חלקן טובות, חלקן לא טובות, אבל בסופו של דבר הן באו כמכלול, וצריך לדון בהן בצורת רפורמה מקיפה. ואני חייב לומר, בסוגיות שבהן נצליח להגיע להסכמה כוללת או כמעט כוללת של הכנסת, אני חושב שניתן יהיה להתקדם, אבל בסוגיות שבהן עדיין יש סיעות חשובות בכנסת שלא מסכימות או שחושבות שצריך לעשות מעט שינויים, אני מאוד מאוד מקווה, ואני סמוך ובטוח, אדוני יושב-ראש ועדת החוקה, שבין הקריאה הראשונה לשנייה והשלישית נוכל לגהץ פנימה והחוצה מה שיהיה מוסכם על כלל הסיעות, כדי שנוכל להתקדם. בסופו של דבר, שינוי כללי בחירות בתקופת בחירות זה נושא מאוד מאוד רגיש, וראוי שהוא יתנהל כפי שהוא התנהל בגדול עד עכשיו, אני רק אומר שיש עוד כמה הסכמות ואי-הסכמות של הסיעות, ואני מאוד מאוד מקווה שבין הראשונה לשנייה והשלישית נוכל להגיע לנוסח מוסכם, ושלא נצטרך לנהל קרב הסתייגויות או חפירות, או סתם הורדה של חלקים גדולים וחשובים מהחוק בגלל שלא הגיעו להסכמות לגביהם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. תודה, חבר הכנסת שמחה רוטמן. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, סיימנו זה עתה בוועדה לביטחון פנים, בהנהגתה של חברת הכנסת מירב בן ארי, אישרנו ארבע הצעות חוק בקריאה טרומית שמטרתן לאשר איזוק אלקטרוני לאכיפת צווי ההגנה כנגד גברים אלימים, ושיגנו על נשים וילדים מפני אלימות קטלנית, שבמקרים רבים יכולה להביא למותם. גם קראנו, לצד אישור הצעות החוק הללו, הצעת חוק ממשלתית, שהיא פרי עבודה ארוכה של המשרדים לביטחון פנים, משפטים ורווחה, שהמטרה שלה היא להציל חיים. אני מבין שמדובר בהצעות חוק של חברת הכנסת קרן ברק, של אבתיסאם מראענה, של מיכל רוזין, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן ושלי, והמטרה שלהן היא,

לוודא שלאותם גברים אלימים, שכבר הוכיחו את האלימות שלהם, שכבר פגעו בנשים ובילדים שלהם והוצא נגדם צו הגנה על ידי בית משפט, יהיה אזיק אלקטרוני, על מנת לוודא שהאכיפה של אותו צו לא תהיה אחרי שהם כבר יפגעו פעם נוספת, לעיתים ברמה קטלנית, אלא לפני כן, לפני שאותו רצח יתממש. אני מבין, חבר הכנסת יואב קיש, שיש איזה מניעה מבחינתך להעלות את הצעת החוק הזאת, שעבדו עליה שנים על גבי שנים, ושהיא נחוצה,

היא קריטית לשמירה על אותן נשים. יש כאן את חברת הכנסת קרן ברק, מספסלי האופוזיציה,

וביניהם אני, מספסלי הקואליציה. לא מדובר פה בעניין שהוא פוליטי או מפלגתי, מדובר פה בהצלת חיים.

חבר הכנסת יואב קיש, אני מבקש ממך ואני פונה לליבך: תאשר את הצעת החוק הזאת, להעלות אותה בהסכמה, על מנת שנוכל להעביר אותה בקריאה הראשונה, ובאמצעות זאת לשמור על דין רציפות. חברות וחברי הכנסת, חברים שלי, מדובר פה בעניין שהוא קריטי, שהוא יכול להציל חיים, למנוע את הרצח הבא. זו החובה שלנו לעשות מה שאנחנו יכולים בשביל למנוע את זה, ולכן אני מבקש מכם, ומבקש מנציג האופוזיציה בוועדת ההסכמות, אני יודע שבקואליציה כבר יש הסכמה, שתיעתר לבקשות שלנו, של חברי הכנסת, ותאשר להעלות את הצעת החוק הזאת כאן היום לקריאה ראשונה, כדי שהממשלה הבאה, לא משנה מה היא תהיה, מי היא תהיה, תוכל להמשיך לחוקק את החוק החשוב הזה בקריאה שנייה ושלישית ולהגן על אותן נשים ואותם ילדים.

תודה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה, בזמן שיש לי, לפנות אליכם, אזרחי ישראל הערבים. במדינת ישראל, בקדנציה האחרונה הגיעה המפלגה שאתה, אדוני היושב-ראש, עומד בראשה, שמנסה וניסתה לבוא למען האוכלוסיות המוחלשות, לבוא למען אזרחי ישראל הערבים ולסייע להם, לבוא למען האזרחים העניים ולסייע להם לכאורה, והתהדרה בכך שהשיגה תקציבים של 53 מיליארד שקלים. אזרחי ישראל הערבים, תראו מי עושה עליכם כסף. בחודש אוקטובר, בשנת 2021, פרסם משרד התקשורת מכרז שמספרו רמ/2021 להרחבת הרישיון לפריסת רשת מתקדמת ולקבלת מענקים כספיים לעידוד פריסת רשתות נייחות מתקדמות באזורים נעדרי כדאיות כלכלית. ראו זה פלא, רבותיי, בחודש אוגוסט 2021,

כחודש וחצי לפני פרסום המכרז, בזמן שאנשי המקצוע עובדים להכין אותו, הולכים מנכ"ל מפלגת רע"מ אבראהים חג'אזי, ספואת פריג', יושב-ראש התנועה האסלאמית, עלי כנתאני, יושב-ראש עמותת סיוע 48, ומקימים חברה בשם אלין קום תקשורת מתקדמת (2021)

בבעלותם הכספית המלאה, והם לפתע אלה שזוכים במכרז של משרד התקשורת לפריסת סיבים אופטיים, ועושים מיליוני שקלים על חשבונכם.

לוקחים כסף לשם, אתה משקר. אתה יושב-ראש, אל תתערב. משה, אתה משקר. לוקחים כסף לשם שחיתות, כדי להעשיר את קופתם האישית.

לא היה מכרז, לא זכו במכרז, שום דבר. הדבר הזה הוא חמור ביותר. היום פניתי ליועצת המשפטית לממשלה ולמבקר המדינה כדי לפתוח בחקירה פלילית כנגד משרד התקשורת ומפלגת רע"מ ומנכ"לה וחבריה, שקיבלו מידע פנים והשתמשו בו כדי להתעשר התעשרות אישית, דבר שהוא נבזי. אליכם, אזרחי ישראל עושים הערבים, אני מדבר: עושים עליכם קופה, עושים עליכם כסף ומתעשרים התעשרות אישית. תתביישו. בושה. בושה לך, משה. אתה בן אדם דתי. אתה עולה ומשקר מעל דוכן הכנסת.

בושה, משה. תעלה את זה בלהב, בחקירות.

חברת הכנסת אורית סטרוק, מוותרת, חבר הכנסת אורי מקלב. חבר הכנסת אורי מקלב. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הארכת השעיה של עובד המדינה ופיטורים של עובד הוראה לשם הגנה על קטין או חסר ישע (תיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת החינוך, התרבות והספורט.

חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, אחרון הדוברים,

אחר כך אנחנו עוברים להצבעה. חבריי חברי הכנסת, לא התכוננתי לדבר, אבל מכיוון שראיתי שהדובר שלפני חבר הכנסת ארבל, מהקואליציה שהייתה עד היום, בא והסתכל על הצד הימני ואמר: אני מבקש מכם, האופוזיציה, בואו תתמכו, בואו תחשבו ברצינות כמה חשיבות יש לחוק הזה, אני לא נכנס לתוכן הדברים, אני רק ראיתי לעצמי, ואני רוצה לשתף אתכם מה מוסר ההשכל שאני ראיתי לעצמי. מוסר ההשכל: איך גלגל מסתובב. איך כל כך מהר באו מהצד הזה, צד האופוזיציה, ואמרו לכם: הגלגל חוזר. אל תתנהלו בעריצות, אל תתנהלו בדרקוניות, תחשבו שגלגל מתהפך, אל תרמסו זכויות,

לא עובר הרבה זמן, ופונים לצד הזה: בואו נשתף פעולה. מוסר ההשכל לכולם: מי שקצת יביט מעבר לפוליטיקה ויראה איך ששר האוצר היום, שר האוצר שהשיבר בידו, שר שהיה הכול, עומד ומתחנן, קודם כול מגיש עכשיו מאות הסתייגויות לוועדת הכנסת כדי לעכב או כדי לפעול לכך שהמטרו יאושר או לכך שהמטרו לא יאושר, אילו מאמצים הוא עושה כדי שהוא יקבל היום איזו תמיכה ויוכל להוביל איזה מהלך, כשעד עכשיו הוא היה בעל הבית. תראו את השר כהנא, השר לשעבר כהנא, איך ביום אחד הוא העיף את חברו, את חבר הכנסת כלפון, וחזר לכנסת. בתוך 24 שעות הוא אמר: אני רוצה לחזור רק כדי לעבוד,

אני באתי לעבוד בכנסת. בתוך 24 שעות הוא רצה להיות שר, היום הוא ילך הביתה. הוא סגן שר זמני לכמה חודשים, כבר עבר רוב הזמן. עוד מעט גם סגן שר במעמד שר הוא לא יוכל להיות,

לא יוכלו למנות אותו גם כשתהיה ממשלת מעבר או ראש ממשלה חליפי. הוא ילך לבחירות לא כשר לשירותי דת. אני היום כבר שומע שהמנכ"ל שלו עוזב אותו. תראו איך שכולם בורחים, איך שהדברים עומדים פה ביהירות, והטיחו בנו, ואמרו לנו: אנחנו נוביל ואנחנו נעשה, איך שבן אדם הוא שום דבר, ולא יכול לעשות שום דבר. שר התקשורת עמד פה והטיח בנו, והכפיש והשמיץ וניסה לסכסך ולהעלות נושאים גזעניים, הכול בגלל שהוא רצה להעביר איזה מהלך ורפורמה דרקונית ופוגענית,

אתמול הכנסת הזו אישרה פה בקריאה ראשונה להוציא סמכות משר התקשורת על דברים שהוא עשה. מהר מאוד הדברים עומדים. איך אתם יוצאים עכשיו מהקואליציה מפורקים, חבולים, לא מאוחדים ומסוכסכים אחד עם השני, סיעה בסיעה בתוך הקואליציה. ככה אתם יוצאים לבחירות. אי-אפשר אפילו להעביר את חוק פיזור הכנסת, קשה מאוד. כמה מוסר השכל, כמה הבן אדם צריך לראות שהוא לעצמו לא יכול להוביל מהלכים, יש מי שמוביל מהלכים. כן, תודה. צריך להתנהג באנושיות. אני אומר את זה גם לעצמי, אבל בואו נפיק מוסר השכל מהמהלכים האלה.

תודה לחבר הכנסת אורי מקלב. אתה מגיב?

בבקשה, חבר הכנסת גלעד קריב יסכם, ואז אנחנו נעבור להצבעה שמית. אדוני היושב-ראש, חברות הכנסת, אפשר לרדת? תחליטו, חברים. אם אתם רוצים אלקטרונית, תמשכו את זה. משפט אחד לא ציינתי: הצעת החוק הותקנה, או הוכנה, בשיתוף פעולה עם ועדת הבחירות המרכזית, וזו הזדמנות נאותה לברך את היושב-ראש, שופט בית המשפט העליון השופט עמית, את מנכ"לית הוועדה ואת כל צוות הוועדה על עבודה מסורה למען תתקיימנה מערכות בחירות אמינות, הוגנות ושוויוניות. אבקש את תמיכת כל חברי הבית בהצעה.

תודה, חבר הכנסת גלעד קריב. חברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית. נא לשבת. נא לשבת. נא לשבת.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים-וחמש (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022, מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, בקריאה ראשונה. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים-וחמש (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה),

2022, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 81 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ונמנעים. הצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים-וחמש מתקבלת בקריאה ראשונה וחוזרת להמשך דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים להודעת ועדת העבודה והרווחה על רצונה להחיל דין רציפות

בבקשה. עשר דקות, גברתי. ערב טוב, אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, אני מתכבדת להודיעך כי בהתאם להוראות חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1993, החליטה ועדת העבודה והרווחה בישיבתה היום להודיע לכנסת על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 218) (שינוי המונח נכה), התשפ"א 2020, של חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני. הצעת החוק האמורה נדונה בקריאה ראשונה ביום ה' בתשרי התשפ"א, 23 בספטמבר 2020, אני לא שומעת כלום. חברי הכנסת, מנהלי הסיעות, בבקשה לשמור על השקט. חברי הכנסת, בבקשה. בעת כהונתה של הכנסת העשרים-ושלוש, והועברה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. בהתאם לאמור בהצעת החוק, מוצע להחליף בחוק הביטוח הלאומי את המונח "נכה" במונח "אדם עם מוגבלות", וזאת מכיוון שהשימוש במונח "נכה" בשפת היום-יום עשוי להיחשב בעל משמעות שלילית, ועלול לפגוע בכבודו של מי שהוא מכוון כלפיו. השאיפה היא ששינוי המונח "נכה" בחוק הביטוח הלאומי יוביל גם לשינוי השיח היום-יומי השגור ויהפוך אותו לשיח מכבד יותר. הצעת החוק טעונה עוד ליבון ובחינה, כמו גם התאמה של שינוי המונח בדברי חקיקה נוספים ובפרקים נוספים של חוק הביטוח הלאומי. החלת הרציפות על ההצעה תאפשר לכנסת להמשיך ולדון בה ולהשלים את הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אודה לך אם תואיל להעמיד את הודעת הוועדה על סדר-היום. תודה רבה. תודה, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. מובן שלא צריך להצביע על ההודעה. אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר-היום,

חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 16) (הרחבת זכויות נפגעי עבירה), התשפ"ב 2022 של חברי הכנסת יבגני סובה, גלעד קריב, אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת, לקריאה ראשונה. תציג את הצעת החוק חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

כבוד היושב-בראש, חברות, חברי כנסת נכבדות ונכבדים, אני מתכבדת היום, בשם כל חברי הכנסת היוזמים, ואזכיר במיוחד את חברת הכנסת לשעבר שרון רופא, שלא התאפשר לה, ונבצר ממנה להיות במקום הזה, ולראות גם שחלק מהעבודה שלה בא עד שלב זה. על מה ההצעה הזו מדברת? ההצעה הזו באה להרחיב ולעגן בחוק את זכויות נפגעי עבירה, לקבל זכויות כדי לשמור על הזכויות שלהם, וגם עליהם, בתוך ההליך עצמו. ההצעה מדברת גם על הצורך להנגיש את הזכויות לנפגעי עבירה, גם להם וגם לנפגעים אחרים שנמצאים במעגל הראשון שלהם. ההצעה הזו מבקשת גם לתת אפשרות להופיע בצורה ישירה, במיוחד כשאנחנו מדברים ומדברות על נפגעות עבירה מינית. עד עכשיו לא הייתה להן בחוק אפשרות להביע בצורה ישירה את העמדה שלהן ואת הטיעונים שלהן. נוסף על כך, בהצעה הזו אנחנו גם נתגבר על המכשול שיש למי שאין לו אפשרות כלכלית להביא עורך דין ולשלם לו ולקבל את הזכויות שלו בחזרה, את מה שמגיע לו, לסדר בעניין הזה שתהיה לו אפשרות ולא לוותר בגלל בעיה כלכלית זו או אחרת. אין ספק שהדרך עדיין ארוכה, והחוק עצמו עדיין מחייב הרבה תיקונים בדרך, אבל מה שחשוב הוא שיש התחלה ושאפשר לעשות את התיקונים, ולו בצעדים. הצעד הראשון הוא באמת להנגיש את המידע, לתת את האופציה לנפגעות ולנפגעים לקבל את מלוא הזכויות שלהם בפועל, גם במקרה של המתה, שתהיה אפשרות למשפחה שעומדת מאחורי אותו נפגע להביע את העמדה שלה ולשמור על הזכויות של אותו נפגע. חברים וחברות, מכאן אני קוראת לכל מי שנמצא כאן לתמוך בהצעה הזו בקריאה ראשונה, כדי לשמור על רציפות ההצעה הזו, שבעיניי היא חשובה לכולנו, לכל הצדדים, קואליציה, אופוזיציה, ולא משנה מאיזו מפלגה או למי אנחנו שייכים ושייכות. תודה רבה. תודה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. שני דוברים לחוק הזה. חברת הכנסת שירלי פינטו, בבקשה. חברי הכנסת, מנהלי הסיעות שם מאחורי חברת הכנסת אורית סטרוק. בבקשה. (אומרת דברים בשפת

להלן תרגומם: אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום אצביע שוב בעד פיזור הכנסת. קיבלתי פניות רבות של אנשים עם מוגבלות ששואלים: שירלי, מה הלאה? מה עם כל הדברים החשובים שאנו מקדמים? הלב נצבט. ראש הממשלה נפתלי בנט תפקד באופן מצוין, לכל הדעות. הוא הוציא את ישראל מהבוץ ומהכאוס. הגלגלים החלו לנוע בכיוון הנכון. ישראל חזרה לצמוח. עם השבעתי לכנסת הצבתי לעצמי מטרה לחולל שינוי, וכך עשיתי. הכנסתי רפורמות בקידום אנשים עם מוגבלויות שמעולם לא נגעו בהן. הבאתי להגדלת שעות תרגום והתמלול לחירשים וכבדי שמיעה מ-45 שעות ל-70 שעות, רפורמת הנגשת 100 אוטובוסים בין-עירוניים, הבאתי תקציב להנגשת מוסדות תרבות, הובלתי את החלת חובת המסכות השקופות בבתי החולים, הרשימה עוד ארוכה. בד בבד, התרגשתי מהשותפות האמיצה בין ראש הממשלה נפתלי בנט לבין ראש הממשלה החליפי ושר החוץ יאיר לפיד. סוף-סוף ממלכתיות, לראות אנשים שנמצאים בפוליטיקה הרבה שנים נוהגים בכבוד האחד עם האחר, מקיימים הסכמים, ובעיקר, יודעים שהמדינה ואזרחי המדינה הם הראשונים בסדר העדיפויות. אין לי ספק, הציבור בישראל ראה והבין. יש פוליטיקה אחרת, שפויה, טובה, שיודעת לכבד האחד את האחר ולהעדיף את המאחד על המפלג.) חברת הכנסת קטי שטרית. (בכנסת הזאת עבדתי קשה כדי לקדם בין היתר נגישות בגני שעשועים ופארקים, נגישות בחופים, דמי תקשורת, סל תקשורת לחירשים וכבדי שמיעה, רפורמה בחוק לרון, הכרה בחירשות חד-צידית, הרחבת האישור למעונות יום לילדים עם מוגבלות לשעות הצוהריים ועוד דברים רבים וטובים. בשנה הזו התקדמנו המון. המודעות לאנשים עם מוגבלות שודרגה מן השוליים אל מרכז סדר-היום, הודות לעבודה הרבה שנעשתה על ידי חבריי חברי הכנסת מהקואליציה והאופוזיציה. רק כאשר עובדים יחד מגיעים יחד לתוצאות טובות ובעלות השפעה רבה יותר.

נעצרתי באמצע, אך עבודה רבה ומשמעותית עוד לפנינו. כיושבת-ראש ועדת משנה לנגישות עירונית ויושבת-ראש ועדת משנה לחינוך המשלב, אני יכולה להעיד מדם ליבי כי מצב הנגישות והחינוך המשלב בישראל בכי רע, כי אנחנו עדיין שקופים מדי. לא אנוח ולא אשקוט עד שבנחישות, בעקביות ובתעוזה אמשיך לשנות את התודעה והחקיקה בישראל על שלל סוגיה באשר לקידום זכויות ושוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות גם בכנסת הבאה. תודה רבה.) תודה, חברת הכנסת שירלי פינטו. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול, אגיד משהו מצחיק. אני לא רוצה לעכב עכשיו את החוק. אני רואה גם חיוכים בגלל המשפט הזה. בכל זאת, עליתי לדבר ממש שתי דקות ולהגיד כמה תודות.

תודה רבה לחברת הכנסת לשעבר שרון רופא אופיר, מסיעת ישראל ביתנו, שבגלל נסיבות פוליטיות נאלצה להיפרד מהכנסת העשרים-וארבע. לא ארחיב בזה, כי כולנו יודעים. היא עשתה עבודה מצוינת בחוק הזה. אני קיבלתי את זה בירושה כיו"ר הסיעה, ואני הראשון שמופיע בחוק הזה, אבל מאז שקיבלתי את זה, זכיתי להשתתף בשלושה דיונים, נדמה לי, של ועדת החוקה, בראשותו של חברי חבר הכנסת גלעד קריב. גם לו מגיע תודה. כמובן תודה גם לחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין על העבודה המשותפת. אני ראיתי את העבודה שנעשתה בוועדת החוקה. חבר הכנסת משה אבוטבול, לא יכול להיות.

אתה צועק. נו, באמת. אני עונה לו. אסור לענות, אסור להעיר לו על זה, די כבר. רגע, אין חובה, נכון, הלכתית לשים כיפה על הראש? אין חובה כזאת, נכון?

אני שואל אותך: אין, נכון? הינה, חיים, נכון, אין? יש חובה, לא, אבל, אמרתי נכון. נו, זהו. אז מה שחשוב זה לא מה שעל הראש, זה מה שבלב ומה שבתוך הראש. זה מה שחשוב. אז אני אחזור על דברי התודה.

חברי גלעד קריב, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, תודה רבה לך על הדברים. אני מאוד מקווה שנצליח להעביר את זה בכנסת הבאה ונסיים את החקיקה הזאת, ונסיים את זה מתוך עמדת הקואליציה והממשלה, ונמשיך לעשות את זה. אני מודה גם, כמובן הודיתי, לשרון רופא אופיר, חברה שלי, שהייתה חברת כנסת, וקידמה את ההצעה הזאת. אני חושב שהדיונים שהיו בוועדת חוקה סביב החוק הזה, בהשתתפות כל הגורמים, גם המשטרה, גם משרד המשפטים, גם נציבות שירות בתי הסוהר, גם נציגים של ארגונים שמייצגים את נפגעות העבירה, אני חושב שהדיונים האלה היו רציניים, יסודיים, ולא הייתה מטרה רק להעביר,

בוודאי שבסופו של דבר, בעבודה מאומצת, בעבודה משותפת, מצאנו את הנוסחה שמתאימה לכולם, וכמובן, היא תיטיב קודם כול עם נפגעות עבירה. כמובן שאני מאחל שיהיו כמה שפחות נפגעות, אבל אין ספק שזה עושה צדק, צדק כלפי הנפגעות, שקולן יישמע בפני בית המשפט. אין ספק שהדבר הזה חשוב.

אני מאחל שהחקיקה הזאת תסתיים בכנסת הבאה בקריאה שנייה ושלישית, וכך גם נוכל לציין את העברת החוק הזה במלואו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה, חבר הכנסת יבגני סובה. חבר הכנסת אוריאל בוסו. אחריו חבר הכנסת חיים ביטון. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו רואים את הלחץ המסיבי של שרת התחבורה ומפלגת העבודה להעברת חוק המטרו. מילא ישראל ביתנו ושר האוצר רוצים להעביר את חוק המטרו,

חבילת מינויים מכובדת שתגבה לעוד הרבה זמן, על הרשויות, עם בעלי תפקידים, הרבה עוצמה. אבל שרת התחבורה, עד שאת נלחמת על המטרו, על הרכבת, לכי תראי את התורים בנתב"ג. אי-אפשר אפילו להגיע. הרכבת לא תעזור למה שקורה שם. דאגת להוריד את המזגן ברכבות, שלא יהיה קר, לפחות שימי מזגנים בנתב"ג. אנשים שמה, התמונות המגיעות משם, פעם אחר פעם, בצורה קטסטרופלית. אתם שומעים את השרה שקד מדברת על הוויזות. מה יעזור אם תורידי ויזות או לא? אי-אפשר להוציא דרכון. ניסתם להוציא דרכון בתקופה האחרונה? חצי שנה, שבעה חודשים, ארבעה חודשים. את זה צריך לעשות. במה אתם מתעסקים? במסביב. קודם שמענו שגם יש וטו על החוק של מיכל שיר עד שלא יבוא חוק המטרו. עכשיו כבר לא הליכוד והאופוזיציה אשמים. עצם ההאשמות החסרות,

ההבנה הפוליטית הפשוטה: כל חוק שלא עובר מאשימים את הצד של האופוזיציה. התבלבלתם. אתם קואליציה,

אם לא הקשבת, שר האוצר ליברמן אמר שהוא לא מוכן להעביר את החוק שלך עד שלא יעבור החוק שלו, אם לא שמת לב.

אבל מיכל, אם לא הקשבת, שר האוצר אמר שהוא לא מוכן שהחוק שלך ייכנס בהסכמות עד שלא יעבירו את חוק המטרו. תגידי, איך זה קשור אלינו?

את כל דמעות התנין הללו, והקוזק הנגזל, שמענו. מכירים. אפילו להתפזר אתם לא יודעים. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת אוריאל בוסו.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו יושבים פה ומחכים שהזמן יחלוף ויעבור ויגיעו להסכמות וייתנו לנו להצביע על פיזור הכנסת המיוחל כל כך, שהתפללנו עליו כל כך הרבה.

מי שנמצא בוועדת הכנסת חושב שהאופוזיציה הפכה לקואליציה והקואליציה הפכה לאופוזיציה. אנחנו מצביעים עם יש עתיד והאחרים מחפשים, וכל זה על מה? כל זה על חוק המטרו. מה זה חוק המטרו? מה זה הרעש הזה שכל הציבור מדבר עליו? פשוט מאוד, חוק המטרו זה תחבורה לאזור המרכז, ועל תחבורה לאזור המרכז מרעישים עולמות. לא מזמן חבר שלנו שיושב פה על אחד הכיסאות עשה מלחמת עולם בנושא התחבורה. שם לא הייתם, אתם, שעכשיו צועקים: מטרו, מטרו. כמה אפשר להתעלם מהפריפריה ולהתחבר לצרכים של אזור המרכז? מדינת תל אביב בתפארתה מעמידה אותנו, מושיבה אותנו, יום שלם, אולי יום, אולי יומיים, אולי שלושה, עד הרגע האחרון שיהיה אפשר, כדי לנסות לכופף בשביל התחבורה באזור המרכז. רבותיי, צריך להגיד את זה בצורה ברורה: נכשלתם, נכשלתם, נכשלתם. נכשלתם ביוקר המחיה, במחיר של הלחם שלנו, של התחבורה שלנו, של הדלק שלנו, של הציבור כולו. ההתעסקות שלכם כרגע היא אך ורק בקווי המרכז. אני לא אומר שזה דבר רע, צריך לדאוג לכולם, אבל צריך לדאוג גם לפריפריה. אני קורא לכם מכאן: הפסיקו את הוויכוח הנלעג הזה. כולנו מבינים שהכנסת הזאת, תם זמנה והיא מתפזרת. אל תשרפו את זמננו לריק. הגיעו להבנות ודאגו לכלל עם ישראל.

תודה, חבר הכנסת חיים ביטון. חבר הכנסת משה אבוטבול.

שלוש דקות. כולל מס עבאס.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה. אנחנו עם דמדומי חמה ועם צאת הנשמה, מבחינה מטאפורית, של הממשלה, דבר שבאמת חיכינו לו שנה ושבועיים. אנחנו שמחים שזה הולך לקרות. אני בטוח שבעזרת השם, שותפים לשמחה שלי המוני בית ישראל, כי בסופו של דבר, הממשלה הזאת הזיקה והציקה. אפשר לומר, אין תחום שהיא דילגה עליו ואין מגזר שהיא ששכחה להציק לו, אם זה הנושא של החקלאים, ומורי הדרך, והנושא של העצמאים, והנושא של הדתיים והחרדים, והימניים,

אין מגזר. בלי עין הרע, זה משהו, כישרון כזה, להיות מגה פיגוע פוליטי לכל העם היושב בציון. אבל יש תחום שהם, כמובן, לא שכחו. הובילה את זה, ניסתה להוביל את זה, אותה שרת התחבורה, שבמקום לטפל ממש בבעיות האמיתיות שקיימות במשרדה, עם זה שיש הרבה מאזרחי מדינת ישראל, אותם אלה שמשלמים ומשלמות, שנתקעים ונתקעות בדרכים, בכל הפקקים, אם זה בנמל תעופה ואם זה בהפגנות של כל אותם שמפגינים שם, נהגי האוטובוסים, היא ממש עושה את הכול. איך הגדירו אותה? מרב הכישרון, כלומר מרב הכישלון, כמובן. לכן, באמת, אנחנו, מבחינתנו, בכלל לא נזיל דמעה אם תתפזרו לכם, אבל כמה שיותר מהר, ותלכו באמת לדין הבוחר, שיוכל לראות את הדברים האלה. אבל אם יש ערך מסוים שאותה ממשלה פגעה בלי לשים לב, שהיא נוגעת בציפור נפשה של האומה היהודית, זה בנושא השבת. זהו דבר שכל השנים ידעו מנהיגי וראשי מדינת ישראל והוגי דעותיה לדבר בשבח שבת המלכה, ופה רמסו. אותה שרת תחבורה, במקום לטפל בבעיות שיש לה ביום חול, היא רוצה תחבורה בשבת, תחבורה ציבורית בשבת.

להפר את הסטטוס קוו. זו אותה אישה. אז בואו נזכיר לאותה אישה שאולי יש לה את גב האומה לצידה, אבל יש לנו גב יותר חזק, שזו התורה הקדושה לשומרי מצוותיה. זה הגב האמיתי שלנו. אני רוצה להקריא לכם מתוך החוברת של השדולה למען שמירת השבת "שכר שיחה נאה": כאשר ראשי המדינה והוגי דעותיה עמדו בשבח שמירת השבת במרחב הציבור במדינת ישראל אמר ראש הממשלה הראשון דוד בן-גוריון: "אין ההנהלה הציונית, הנהלת הסוכנות והנהלות הקרנות מתכוונות להתערב בהליכות המתיישב בענייני דת ולפגוע בחופש מצפונו, אולם לימי המנוחה בשבת ובחגים יש ערך לאומי כללי". כה אמר דוד בן-גוריון. בואו נשמע מה אמר מנחם בגין: "עוד לא היה עם כזה בעולם. סנדלרים, חייטים, בעלי עגלות.

מלך היה האיש, מלך. הילדים סביב השולחן, שבת מלכתא, בואי כלה, בואי כלה. כל יהודי מלך. אין תנועה, אין תזוזה, אין עגלה, שקט מוחלט. גם הגויים מכבדים את השבת. בסלוניקי הנמל היה סגור כי כל עובדיו היו יהודים". כך אמר מנחם בגין, ראש הממשלה, שייאמר לזכותו שהוא גם אמר ועשה וסגר את אל-על לטיסות בשבת, כי הוא ידע מה זה. סיימת? עוד אחד. נוסיף את מאיר דיזינגוף, ראש עיריית תל אביב הראשון, שאמר: "אוי לו ליחיד ואוי לו לקיבוץ שייבדל מתוך עמו. ועלינו להישמר מחילול שבת בפרהסיה, יותר מאשר בעיר של עכו"ם" עובדי כוכבים ומזלות, זקוקה העיר העברית הראשונה לחותם יהודי מיוחד. תודה, חבר הכנסת משה אבוטבול.

בסיום דבריי אני רוצה להודות גם לנשיא המדינה בוז'י הרצוג, ששלח מכתב חם על ערך השבת, כמו גם לראש הממשלה הקודם והעתידי, אולי עוד כמה שעות, מר בנימין נתניהו, על המכתבים החמים ששלחו, והקראתי אותם. שבת שומרת עלינו, על העם היהודי. תודה רבה.

חבר הכנסת משה ארבל. מכובדי היושב-ראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, לפני שאדבר על הנושא שעליו אני מבקש לדבר, אדוני היושב-ראש, אתה הטחת בי כאן האשמה חמורה מאוד וטענת שאני משקר בטיעונים שטענתי. אשמח מאוד להעביר אליך עוד היום מסמכים שפורסמו בכמה וכמה מקומות ברשת שתומכים באופן מוחלט בטענות שהצגתי במליאה. משה, משה, תן לי להסביר לך משהו, תקשיב לי עכשיו: רע"מ נמצאת תחת מתקפה. הפכנו למפלגה אנטישמית, מפלגה תומכת טרור, מפלגה של אחים מוסלמים, מפלגה שמנסה להשתלט על המדינה ולקעקע את היסודות של המדינה. די כבר. זה קמפיין שמנוהל נגדנו. אני דיברתי על נושא מאוד מסוים. אם אתה רוצה להעלות משהו על הדוכן, תעלה אותו, אבל תבדוק אותו קודם. אני בדקתי אותו היטב. תבדוק אותו קודם. דיברתי על נושא מאוד ספציפי ולא על הטיעונים שהעלית. דיברתי על חשד חמור מאוד לפעולה מושחתת,

חמורה, של עשיית עושר ולא במשפט, של אנשים שנושאים בתפקיד רשמי במפלגה שהלכו והקימו חברה,

אם היית בודק, לא הקימו? יש לי את המסמך מרשם החברות. אין מסמך כזה?

עם עורך דין, זה לא סתם. אני גם מדבר בצורה מאוד מכובדת.

החברה נרשמה לפני שנכנסנו לקואליציה, חברה שהוקמה כמו כל חברה. אין לה נגיעה לא לרע"מ,

למכרזים שדיברת עליהם. שום דבר. נושא התפקיד במפלגה הוא לא מנכ"ל המפלגה? זה לא חשוב, משה. למה זה לא חשוב? אמרת עכשיו שאין לה קשר. משה, אין דבר כזה. זה חשוב או לא חשוב?

אם זה לא חשוב או לא נכון, זו השאלה. אל תשתתף בזה. תבדוק ותראה שאין שחר לכל הטענות האלה. זהו, נקודה.

מחזיק בערך הדמוקרטי של חזקת החפות, אבל אני קורא מכאן לכל רשויות האכיפה לבדוק את זה, לבדוק את זה כדי שנבטיח שההשקעה הכספית המשמעותית שאנחנו משקיעים באמת, חשוב שיהיו סיבים בפריפריה, וחשוב שתהיה תקשורת דור 5 ברשויות הערביות, וחשוב שכל ילד יקבל הזדמנות, אבל חשוב יותר שלא יהיו קומבינטורים שיעשו על זה סיבוב.

ושלא יכניסו כסף לכיס בשם ערכים של כביכול לעזור לאזרחי ישראל.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. אתה יודע מה, משה, בוא נסיים את הפרק הזה. גם אתם, ש"ס, הייתם תחת המתקפה הזאת, וכל הזמן מאשימים אתכם בקומבינות, עמותות, חברות, שחיתות, בהכול. אל תשחק את המשחק הזה. תשאיר לליכוד את המשחק הזה.

כנציג קבוצה מוחלשת, אתה חייב לעמוד לצידי, ואל תשתתף בחגיגה הזאת. אני לא יכול להכיל סטנדרט כפול. אני לא יכול להכיל מצב שרשויות האכיפה מטילות את אימתן על קבוצות מסוימות באוכלוסייה, ועל אחרות, שהן נוחות להן מטעמים כאלה ואחרים, הן עוצמות עין. זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. אני רוצה, במעט הזמן שנותר לי, לברך מעומק הלב את ידידי היקר מר אבי זינגר, שהוא הבעלים של חברת בן אנד ג'ריס ישראל, שיחד עם שותפים רבים ניהלנו מאבק עיקש למנוע את החרם. לצערי הרב, גלעד קריב, כנראה בלחץ של תנועות רפורמיות מארצות הברית, לא כינס את ועדת החוקה לדון בתקנות החרם. למרות זאת, ולמרות שהוא לא הכריע בנושא הזה במליאת הכנסת, התוצאה היא תוצאה טובה, תוצאה מבורכת, שתשמור על מקומות תעסוקה רבים מאוד של אזרחים בפריפריה, של אימהות מקריית מלאכי שעובדות שם שנים רבות במסירות. אני בהחלט מברך על הדבר הזה, וחרמות, לא בבית ספרנו.

חבר הכנסת יוסף טייב.

טייב, יוסף טייב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, איזו צביעות, באמת צביעות, ישראל ביתנו פתאום באה לדאוג לחוק המטרו. הייתה לכם שנה, שנה שבה יש שרת תחבורה שיכולה להעביר את חוק המטרו. איך שנה, זה רק, מה פתאום, מה פתאום אתם מתעוררים? הייתה לכם קואליציה. למה לא העברתם את חוק המטרו? אני אגיד לך, באמת, מה מפריע לכם. מה שמפריע לכם זה שמחיר הדלק הולך לעלות היום או מחר ואתם מנסים להסיט את הדיון הציבור מהנושא הזה. אתם פוגעים בפריפריה פעם אחר פעם, מחיר התחבורה, מחיר האוכל, מחיר הדיור. אתם לא מפסיקים לפגוע בחלשים. טוב שאתם הולכים הביתה. ולא רק זה: אתם ממשיכים עד לרגע האחרון, עד הדקה ה-90, אתם מנסים להסיט את הדיון הציבורי לדברים האלה. אנחנו במפלגת ש"ס אנחנו נחליף את השלטון הזה. אנחנו נמשיך לדאוג לחלשים, לדאוג לפריפריה. אתם מעבירים מטרו,

איפה המטרו? איפה הפריפריה? ניצולי שואה

עד איפה אתם

עד איפה? עד איפה הצביעות שלכם. אתם מושכים אותנו על כלום, פארש, שטויות, כלאם פאדי. השלמת הכנסה

זה שהוספנו 60% לניצולי שואה זה ישראל הראשונה או השנייה? על מה אתה מדבר? אתה, במריצות, במריצות. כמה חוקים היו פה לטובת האזרחים, לטובת החלשים? חוק של חבר הכנסת בן צור, הצבעתם נגד. תפסיקו כבר עם הצביעות שלכם. אתם רוצים לפזר את הכנסת? בואו, תפזרו אותה. תפסיקו עם המשחק הזה, עם הצביעות. לגמרי.

תפסיקו עם הצביעות. יש פה חברי כנסת, ואתה אחד מהם, יבגני,

יבגני, אתה תלוי עכשיו ביושב-ראש התנועה שלך.

אתה חבר כנסת מוצלח, עושה דברים טובים. אל תיסחף למשחק הזה. תנו לפזר את הכנסת, זה, חוק המטרו היה לפניכם ויהיה גם אחריכם. תגיד לי,

מעבר למינויים שיושב-ראש המפלגה שלך רוצה לעשות היום עם העברת חוק המטרו, תסתכל כמה, אין שום דבר. חוק המטרו, בזה שהוא יעבור היום הוא לא ידאג לפריפריה, לא ידאג לתושבי המרכז,

לא ידאג לשום דבר. 13 מיליארד שקלים שילמנו על כל הפרויקטים הסוציאליים. על מה אתה מדבר? כל הפריפריה, השלמת הכנסה, יבגני, אני מכבד אותך מאוד. העלאת שכר מינימום לחיילים. אני מכבד אתכם מאוד. המשחק הציני שלכם, הפכתם להיות אופוזיציה. זה שאתם מתגעגעים לאופוזיציה אנחנו מבינים. בואו בעוד ארבעה חודשים, תעברו לצד הזה. הרי כולנו יודעים.

תגיד לי, זה לא סיוע?

דמי חיילים ל-50% היא לא סיוע?

אילולא זה שהתנגדנו פה, לא היינו מגיעים גם ל-70%.

אבל אתם ממשיכים עם הצביעות הזאת. מלחמות על כלום, על שום דבר, שום דבר. אתם נלחמים על כלום, על פארש. טוב, חבר הכנסת סובה, תן לו לסיים, בבקשה.

זהו,

בוא, סיים, חבר הכנסת יוסף טייב. תן לו, תן לו.

בגלל הידידות הרבה שלי עם יבגני, לא אמשיך לשפוך דברים טובים עליו. יפה מאוד. זה יפגע לו בפריימריז. לכן, אני באמת, יבגני, אין שום דבר אישי כלפיך, אבל יושב-ראש המפלגה שלך מוליך את אזרחי ישראל היום, מסיט את הדיון הציבורי. דבר שני, תגיד לי, נשים מתמודדות אצלכם? עוד פעם, הינה, הינה, ישראל מנסה שוב ושוב להסיט את הדיון הציבורי. אני מדבר איתך דברי טעם. יופי, תודה רבה, חבר הכנסת יוסף טייב.

תודה רבה. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. חבר הכנסת משה אבוטבול, נתתי לך זמן כפול.

כאשר דיברת. אז שב בשקט. די כבר. אבל הוא יורד עלינו.

יוסף הגיב לו. חברי הכנסת, בואו נכבד את המליאה. יאללה, תודה רבה לכם. תודה רבה. יבגני, חבר הכנסת משה, בבקשה. חבר הכנסת אורלי מקלב. שלוש דקות. מה עשיתם לאבידר, תתביישו לכם.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בסופו של דבר, חבר הכנסת אבוטבול, אני עליתי קודם, וככה תוך כדי הליכה קראתי איך גלגל מסתובב, בגלל ששמעתי וראיתי איך שחבר הקואליציה חבר הכנסת הרצנו בא וביקש מאיתנו בתחנונים: בואו תתמכו בחוק, בואו נעשה את זה. אמרתי לאנשים, באתי לרכז האופוזיציה: למה באמת אנחנו לא מאשרים את החוק הזה? הוא אמר לי: תשמע,

אנחנו הבטחנו שכשנהיה בשלטון, נעשה להם בדיוק את מה שהם עשו לנו. אז הינה, אנחנו עושים את זה עכשיו.

מה שאנחנו מבטיחים, אנחנו מקיימים.

בטרום השלטון. ובאמת, אני לא הספקתי בנאום הקודם את כל הדברים בגלגל הארוך הזה, הגלגל המסתובב. אני רוצה רק לספר לכם שאתמול דנו עד מאוחר בוועדת החוקה על חוק פיזור הכנסת ועל סדרת חוקים ותקנות שוועדת הבחירות הביאה לנו בהכנה לבחירות. אני שאלתי את השאלה הכל-כך לא צפויה: האם אנשים יוכלו לממש את זכותם בתעודות זהות? איך אפשר היום להנפיק תעודת זהות?

אנחנו בוועדה עצמה רצינו לקבוע תור להוציא, להנפיק תעודת זהות.

מה התאריך הראשון שקיבלנו, אדוני היושב-ראש? 10 בנובמבר 2022, זאת אומרת אחרי התאריך שלדעת כולם כבר יהיה אחרי הבחירות. זה התאריך הראשון שיכולנו לקבל. זה נקרא ביצוע? זה המצב שנמצאים בו היום, ב-2022, שאי-אפשר להנפיק תעודת זהות כדי לממש את זכות הבחירות? אנחנו צריכים לקיים דיונים מיוחדים ולהזמין את כולם כדי לראות איך בכל אופן יוכלו אנשים לממש את זכותם כדי להצביע בבחירות? אני כבר לא מדבר על דרכונים, אני לא חושב שכל אחד צריך דרכון לנסיעות ולטיולים, דרכונים הם צורך אמיתי של אנשים, ואי-אפשר. זה קורה במשמרת הקצרה הזו, שלא ראינו בקורונה. עם כל הקשיים, ידענו להתגבר על דברים. והינה, שרת התחבורה, אני רוצה להיות אמיתי וכן: הרפורמה של שרת התחבורה, יש בה חלקים נרחבים וגדולים שהם חלקים טובים, ולו רק בגלל שגם לא את כל הרפורמה היא הביאה, הכינו אותה שנים רבות. ולמה רפורמה? למה יש כל כך הרבה ביקורת על רפורמה? בגלל שלא היו יכולים לעשות דבר טוב בלי להכניס אצבע בעין לאוכלוסייה גדולה, שהיא אוכלוסיית החרדים, ודווקא שתי הערים היחידות שההעלאה ברפורמה פוגעת בהם פגיעה בלתי מידתית, פגיעה גדולה מאוד של העלאות של מאות אחוזים בנסיעה, 150%, לקחת את האנשים שכל כך תלויים ושבויים בתחבורה הציבורית ובהם לפגוע, ולהם לעשות את המהפך, ההשלכות הכי קשות. והאפשרות לתקן היא אפשרות קלה, לא היה צריך לעשות מהפכים בשביל זה. מאוד מאוד, אפשר להשוות אותם. ועם כל זה היא הגיעה למצב כזה, לכן אנחנו נמצאים בשלב, תראו את שר הבריאות. בא לכאן ואומר: אני עשיתי ועשיתי, תראו את מצב הבריאות במדינת ישראל: כמה זמן לוקח להזמין תור לרופא מקצועי? כמה זמן לוקח לפענח MRI? כמה זמן לוקח לפענח הדמיות כאלה ואחרות? תראו מה קורה בקופת חולים, מצב הבריאות כולו קשה, ועדת הבריאות דנה כל היום בדברים,

בשיפורים שאנחנו לא מצליחים לעשות. לכן אתם, כן, חבר הכנסת.

אסיים בזה. בסופו של דבר לא רק שהאופוזיציה גרמה, פירקה את הממשלה, אלא הממשלה פירקה את עצמה. גם כאלה שהיו, בא ראש הממשלה ואומר: אינני יכול יותר, אבל לא רק שהוא לא היה יכול יותר ובזה זה הסתיים, אלא שהמחליף גם היה צריך לרוץ מהר לפרק, לפזר את הכנסת. מטבע הדברים, בסדר, מה בוער? מגיע ראש ממשלה חליפי מכל מיני סיבות פוליטיות אחרות, והוא ממהר לפרק את הממשלה, ראינו דבר כזה, שבן אדם רוצה לפרק את עצמו כל כך מהר? זה העונש למי שלא מתחשב באחרים.

תודה, חבר הכנסת אורי מקלב. חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח. חבר הכנסת אבי מעוז, ואני נועל את רשימת הדוברים. ביום כיפור יש תפילת נעילה. מה שעשית עכשיו נקרא תפילת נעילה.

הינה, למדתי עד עכשיו שני דברים. לא ידעתי שהכיפה היא לא מצווה, שהכיפה היא לא חובה.

אבל הכיפה היא מייצגת. בסדר, אבל היא לא חובה. בכנסת האחרונה יש אנשים עם כיפה, שאתה מבין, זאת אומרת,

יש אנשים עם כיפה אבל הם בלי כיפה, יש אנשים בלי כיפה אבל הם עם כיפה ויש אנשים עם כיפה אבל הם עם כיפה. יש עם כאפיה ובלי כאפיה ובלי כפייה. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. תן לנו עוד משהו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני כשנה וחודשיים, עת הצהרתי אמונים לכנסת, הפגינו מחוץ לכנסת שורה ארוכה של ארגוני פמיניזם רדיקלי ולהט"ב במחאה על כך שנבחרתי לכהן כחבר כנסת. "מפלגת השנאה" הם קראו לנו, והזהירו מפני החושך שאני מביא לכנסת. ההפגנה הזאת חידדה אצלי עוד יותר עד כמה נצרך הקול הייחודי של מפלגת נעם בכנסת. ראינו במוחש כיצד מפלצת הפוסט-מודרנה, שהתרענו מפניה מאז שקמנו לפני שלוש שנים, היא מצד אחד כל כך אלימה ומנסה להטיל את אימתה על כל מי שמעז לחשוב אחרת ממה שמותר ומקובל בשיח הפוליטיקלי-קורקט, ומצד שני, עד כמה היא בעצמה אחוזת אימה מעצם זה שחבר כנסת אחד יעמוד מעל בימת הכנסת וינפץ את אלילות השקר הזאת, שלפיה אין אמת ואין שקר, אין טוב ואין רע, אין הבדל בין ישראל לעמים, אין זהות לאומית, זהות משפחתית וזהות אישית. הקמת ממשלת מדינת כל אזרחיה של בנט ולפיד, שברוך השם, עומדת לסיים את תפקידה, רק החריפה את הנחיצות של הקול שלנו. לראשונה בתולדות מדינת ישראל הוקמה קואליציה שהורכבה ממי שהשיגו בנוכלות,

בהפרת אמונים ובציניות את קולות הימין ומהשמאל הרדיקלי ומתומכי האחים המוסלמים, קואליציה שהמכנה המשותף שסביבו התכנסו חבריה הוא האיבה למחנה היהודי-לאומי והרצון לטשטש את זהותה היהודית של מדינת ישראל ולהופכה למדינת כל אזרחיה. כל המילים היפות של בנט וכהנא לא ישנו את האמת הפשוטה הזאת. במהלך כהונתה של הכנסת הנוכחית עמדתי כאן שוב ושוב ושוב וביצעתי הרמת מסך, הרמת מסך מעל פרצופה של הפוסט-מודרנה שהתפשטה בכל עבר ובכל פינה, הרמת מסך מעל החדירה הזרה הפסולה של קרנות ומדינות לשלל המערכות הציבוריות של מדינת ישראל, הרמת מסך מעל הנדסת התודעה שפועלת על הציבור בישראל מכל עבר, הרמת מסך מעל מעשיה ומגמותיה של הממשלה הרעה, שברוך השם, נפלה, בשעה טובה, לאחר שהצליחה, לצערנו, לזרוע כל כך הרבה הרס בזהותה היהודית של מדינת ישראל. אני מתחייב, אדוני היושב-ראש, מעל במה זו להמשיך לעשות כל מה שאוכל למען הפסקת ההשפעות הרעות הללו על מדינת ישראל ולקידום חיזוק זהותה היהודית. כמו שכתב מר"ן הרב קוק זצ"ל, ואני מצטט: "התחלנו להגיד איזה דבר גדול, בינינו לבין עצמנו ובאוזני העולם כולו, ולא גמרנוהו עדיין. היננו עומדים באמצע נאומנו, ולהפסיק לא נרצה ולא נוכל".

תודה רבה, חבר הכנסת אבי מעוז. יש סיכום או שאנחנו עוברים להצבעה?

אין סיכום, אז אנחנו נעבור להצבעה. נא לשבת, חברי הכנסת, כדי שנוכל לנהל את ההצבעה. הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 16) (הרחבת זכויות נפגעי עבירה), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת יבגני סובה, גלעד קריב אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת, בקריאה ראשונה, נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס'

(הרחבת זכויות נפגעי עבירה), התשפ"ב 2022, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. חבר הכנסת קריב, אתה בכל זאת רוצה הודעה? כי אני לא שמעתי תגובה. הוא דיבר במפורש עליי. 19 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, ואין נמנעים. הצעת החוק מתקבלת בקריאה ראשונה, וחוזרת להמשך דיון בוועדת

צריך לומר: אם יש לקח אחד מפרשת בן אנד ג'ריס ישראל הוא שבתופעת ה-BDS צריך לטפל בחוכמה, בצניעות ובדרך אפקטיבית, ולא בהכרזות פופוליסטיות ובצעדים פופוליסטיים,

שהדבר היחיד שיש מאחוריהם הוא ניסיון לסתימת פיות פוליטית, והראיה הטובה ביותר לכך היא שכשהחבורה הזאת ישבה בשלטון, הם לא טרחו להתקין את התקנות הללו, וחמור מכך, כשהחבורה הזאת ישבה בשלטון, הם לא השתמשו פעם אחת בהוראה שקיימת בחוק חובת מכרזים ומאפשרת טיפול בעניין. אבל לא היו, כמה פעמים דחית את הדיון, אתה בעצמך?

רק כשהם ישבו באופוזיציה, הם טרחו לנהל קמפיין סביב תקנות שאין בינן לבין מאבק ב-BDS דבר וחצי דבר, אלא כל תכליתן,

סתימת פיות פוליטית של אנשים שמאמינים בצורך בהיפרדות בין מדינת ישראל לבין הפלסטינים ביהודה ושומרון, סתימת פיות פוליטית ותו לא. לא עניינו של מפעל בן אנד ג'ריס העסיק אתכם, אלא החבירה שלכם לקמפיין לאומני קיצוני. לא הזכרתי אף אדם בשמו. אתה לא צריך להזכיר. יש לי זכות לדבר על החוק.

הכול בסדר, דבר על החוק. אנחנו עכשיו עוד לא בסדר דוברים לחוק. צריך לומר את האמת: רק בזכות הטיפול השקט בסוגיה הזאת הוסר איום החרם. כדאי שתלמד קצת את סדרי הדיון כאן, אדוני. אתם תמשיכו לעסוק בפופוליזם זול ובסתימת פיות, ואנחנו נקדם פתרון בעיות בעבור אזרחי ישראל.

תודה, חבר הכנסת גלעד קריב. ראינו כמה עזרתם, אתם, לאבי זינגר.

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 66) (מחלה נדירה), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת סמי אבו שחאדה, אבתיסאם מראענה וקבוצת חברי הכנסת, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת סמי אבו שחאדה.

תגיד, באיזו זכות הוא עלה לדבר,

הודעה אישית. הודעה אישית. מי הזכיר אותו? משה ארבל עשה את הכול. איי איי, איך נפל, איך נפלו גיבורים. חשבתי שאתה מציג את החוק.

מציג את החוק, אני מציג חוק, אני לא מדבר על דברים אחרים.

כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, סוף-סוף הגענו, כשהתחלנו את התהליך של העברת החוק למחלות נדירות, שבאמת דרש מאמצים של אנשים רבים, לא חשבתי שנגיע לזה די מהר. אני רוצה להגיד כמה מילים על החוק, ולהגיד כמה מילות תודה לאנשים הרבים שעזרו לי להגיע עד כאן. שבאו להצביע.

הוא חוק שהיה צריך לקרות מזמן. לדעתי, מנסים להעביר אותו כבר מ-2005, וחברי כנסת רבים עבדו כדי להעביר את החוק החשוב הזה. יש לקונה בחוק, וכנראה גם ברפואה לא הייתה כל כך הרבה מודעות לנושא הזה של מחלות נדירות. אבל מרגע שכבר יש לנו את המידע ואנחנו כבר מודעים לנושא הזה, נשארה קבוצה די גדולה, כמעט 5% מהאוכלוסייה במדינה, שבה חולים במחלות נדירות, מחלות שהן לא נפוצות. במדינת ישראל מדובר על כחצי מיליון אזרחים. לצערנו הרב, בחברה הערבית, הייצוג שלנו בקבוצה הזאת הוא הרבה מעבר לאחוז שלנו באוכלוסייה, בגלל שכמעט 80% מהמחלות הללו הן מחלות תורשתיות. בגלל נישואי קרובים בחברה הערבית יש ייצוג יותר מדי גדול גם בקבוצה הזאת. מבחינת החוק, הקבוצה הזאת היא קבוצה שקופה, לא רואים אותה. אין הגדרה בחוק למחלה נדירה. לא ניתן איזשהו מספר כמו במדינות רבות בעולם,

והאמת היא שגם במדינות רבות אחרות. גם בחלק ממדינות אפריקה יש הגדרה לאיזשהו מספר מינימלי, ואז מחליטים שזו מחלה נדירה, ובהתאם, הם יכולים לקבל את הזכויות הרפואיות הבסיסיות שלהם. חלקם סובלים שנים כדי להגיע בכלל לאבחון. חלק מהמחקרים מדברים על זה שחלק מהאנשים האלה עוברים אצל שמונה רופאים כדי להגיע לאבחון בכלל, ואז להתחיל את התהליך של הטיפול. חלק לא קטן מהמחלות האלה הן גם מחלות מאוד קשות. לכן, אנחנו היום מקדמים חוק, בעיניי, חוק אנושי חברתי מהמעלה הראשונה, וזה מאמץ של ח"כים רבים. אני רוצה להודות לאנשים שעזרו לי לקדם את החוק הזה: קודם כול, אני רוצה להודות לקואליציה למחלות נדירות, שעושה עבודה מדהימה זה שנים, והם אלה שהציגו את החוק הזה בפניי, אני רוצה להודות לצוות הרפואי שעובד איתי בהתייעצות קבועה, צוות די גדול של פרופסורים יהודים וערבים, ואנחנו עובדים יחד על הורדת אחוז לידת תינוקות עם מוגבלויות בחברה ובכלל ובחברה הערבית בפרט. מי שחשף אותי בצורה יותר מקצועית לנושא הזה של מחלות נדירות הוא פרופ' אניק רוטשילד, שמנהלת בבית החולים שיבא את המחלקה בנושא הזה. אני רוצה להודות ליועצים הפרלמנטריים שלי, שעשו עבודה מדהימה, גם עיזאת סבע וגם יארה מנסור, שמלווה אותי בחודשים האחרונים בחוק הזה, אחרי עיזאת, ועשתה עבודה נפלאה. אני רוצה להודות ליושבת-ראש ועדת הבריאות חברת הכנסת עידית סילמן, שעשתה מאמץ מאוד גדול כדי שנגיע לכאן ונוכל לקדם את החוק הזה, וגם לחברת הכנסת אבתיסאם מראענה ועוד מעל 30 ח"כים מכל סיעות הבית כמעט שחתומים על הצעת החוק הזאת, מה שאומר שישנם דברים שאפשר להגיע בהם גם להסכמות. בעיניי, זה נושא אנושי בסיסי וחשוב ביותר. גם לפני הכנסת הזאת הרבה ח"כים ניסו להעביר את החוק הזה, אני פשוט לא זוכר את כולם ולא רוצה להזכיר שמות, כדי לא לעשות עוול לאף אחד מכל אלה שעשו עבודה מאוד חשובה בנושא הזה. אני רוצה להודות גם לחבר הכנסת קיש, שהיה בזמנו סגן שר הבריאות, וגם הוא ניסה לקדם את החוק הזה, ובכנסת הזאת הוא גם עזר לנו לקדם את החוק הזה. הרבה אנשים עבדו כדי שנוכל להגיע לדבר הזה. אחרי הקריאה הטרומית אני חשבתי שלא נספיק, כי הגיע הפיזור של הכנסת, ואז עשינו עוד מאמץ מאוד גדול, גם בקואליציה למחלות נדירות, גם אצלי במשרד וגם ח"כים אחרים, כדי לקדם את זה בוועדה, והצלחנו לקדם את זה בוועדה, וזה גם חלק מההסכמות שבאות עכשיו בין הקואליציה לאופוזיציה. אני רוצה לסכם, כבוד היושב-ראש: פוליטיקה הופכת להיות יותר מוסרית בעיניי ברגע שהיא משרתת את האנשים היותר-מוחלשים בחברה. קידומו של חוק מהסוג הזה,

זה בדיוק הדבר הזה. לכן אני מאוד שמח, ואני מודה לכל מי שעזר ודחף לקדם את החוק הזה כדי שנגיע עד פה.

תודה, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. אחת היוזמות, חברת הכנסת אבתיסאם מראענה. חמש דקות, חברת הכנסת אבתיסאם. אדוני היושב-ראש, חברות וחברים, סגניות מזכיר הכנסת, אין ספק שהחוק הזה הוא חוק כל כך חשוב. אמר קודמי, חברי סמי אבו שחאדה, שכשפוליטיקה פוגשת את הקבוצות הכי מוחלשות וכשפוליטיקה מאפשרת לקול המושתק לעלות, ודרכנו אפשר להשמיע את הקול שלהם, זאת פוליטיקה, זאת פוליטיקה אמיתית, זאת פוליטיקה ערכית, זאת פוליטיקה מוסרית. אין ספק שכל כך הרבה אנשים, ילדות וילדים ונשים, לא זכו להכרה במחלות שלהם כמחלות נדירות, וזה מה שהחוק בא בעצם לתקן. חיו שנים רבות לבד, התמודדו עם גזרת גורל. הם לא בחרו להיות שונים ושונות, הם נולדו לתוך עולם שהיום אנחנו מתקנות אותו וקוראות לו בשם: מחלות נדירות.

יש אוכלוסיות רבות החיות איתנו, בתוכנו ולצידנו, גם בחברה הערבית, שלפעמים כשיש מחלה כל כך קשה, גם כשיש לה שם, מתקשים להגיד את השם שלה, שמרגישים לפעמים בושה ובדידות מאוד גדולה, ואני חושבת שהאנשים האלה צריכים להפסיק להתבייש, צריכים להפסיק להתבייש, והם צריכים להפסיק להתבייש בזה שיש להם מחלה מסוימת או שהם חולים. לא צריך להתבייש בזה. צריך להרים ראש, צריך לחייך לעולם, צריך לדעת שאנחנו שומעות ושומעים אותם. אנחנו עושות את התיקון למענם, וצריך לדעת בטח ובטח שהם לא בחרו במה שנגזר עליהם. החוק הזה מציע להסמיך את שר הבריאות לקבוע רשימה של מחלות נדירות.

הגיע הזמן לעשות את התיקון ההיסטורי הזה החשוב כל כך. אני רוצה להגיד תודה לסמי אבו שחאדה, שהוא בעצמו מתמודד עם מחלה נדירה, ועומד כאן ומציג אותו, מקדם אותו, וכמובן, תודה ליושבת-ראש של וועדת הבריאות עידית סילמן, שהתגייסה לטובת החוק החשוב כל כך הזה. חברות וחברים, זמן מעולה, לפני שמדליקות שוב את האור, להצביע על החוק הנדיר הזה.

תודה, חברת הכנסת אבתיסאם מראענה. חברת הכנסת עידית סילמן הצמידה את החוק להצעת החוק המקורית, הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, מחלה נדירה). בבקשה, חברת הכנסת עידית סילמן. חברות וחברים, חברי הכנסת, היו"ר, אנחנו מתכבדים פה להציג את הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, מחלה נדירה), התשפ"ב 2022. אני רוצה בפתח הדברים לברך אותך, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה,

חברת הכנסת אבתיסאם מראענה וקבוצת חברי הכנסת,

החשוב כל כך, אם לומר, הנדיר הזה, שאתם מביאים לכאן היום. וכן, גם על העבודה המאוד-מסורה שלכם בתוך התהליך. ואני מצטרפת אליכם עם הצעת החוק שלי, שאני מצמידה אותה כאן, כי הצעות החוק האלה עתידות לשנות, באמת לטובה, את חייהם של מאות אלפי חולים שעד היום הרגישו יתומים, שעד היום המחלה שלהם הייתה שקופה, הרבה פעמים בלי שם. גם כששמו שם למחלה שלהם, היא כל כך לא מוכרת בידי אזרחי מדינת ישראל או בכלל בעולם, כי הם באמת בודדים, יחידים, נדירים. לא סתם זה נקרא "מחלת יתום". ההצעה הזו באה לאחר שנים שניסו לקדם אותה, והיום היא זוכה לקונסנזוס של קואליציה ואופוזיציה, כי הנושא הוא חשוב והוא חוצה מפלגות. המחלות האלה, מחלות היתום, המחלות הנדירות, הן קבוצת מחלות קשות, כרוניות, הרבה פעמים גם פרוגרסיביות, שבאמת מסכנות חיים. מאחר שלכל מחלה כזאת יש שכיחות מאוד נמוכה, קיים קושי באבחון שלה, ואז משא הסבל הופך להיות קשה יותר, כי הרבה פעמים האבחון נדרש במשך שנים. רוב החולים האלה יעברו כשמונה עד עשרה רופאים עד שהם יצליחו למצוא ולזהות את המחלה שלהם. בהגדרת החוק הזו נכללות גם מחלות נפש נדירות, פה לראשונה זה נכנס, שבהצעה הזו יזכו לקבל התייחסות ייחודית ונכונה לטובת החולים. אני שמחה שוועדת הבריאות, דקה לפני סיומה של הכנסת, אישרה את הצעת החוק. אנחנו זוכים כבר היום לאשר אותה בקריאה ראשונה, כדי להקל על החולים ועל הסבל שלהם.

יש תחושה לחולים האלה שהיום הם פחות שקופים, פחות נדירים ופחות יתומים. היום הם זוכים להגדרה מהי מחלה נדירה, היום הם זוכים להכרה שלה הם ראויים. הצעת החוק הזו קובעת כי תרופה שנכנסת לסל, התקצוב בגינה יינתן פר חולה ולא לפי נוסחת הקפיטציה, ואז המשמעות היא שיש כאן הקצאת משאבים קיימים בצורה הוגנת ונכונה יותר. בדרך זו הקופות לא יצטרכו לשקול הרבה שיקולים כלכליים נוספים בטיפול במחלות נדירות, והמטופלים יהיו רגועים יותר, לא רק שאולי, בעזרת השם, יהיו גם בידיים טובות, אלא בעיקר שהזכויות שלהם יישמרו. אני קוראת לכל חברי הכנסת לתמוך בהצעה הזאת. אני מבקשת להודות לסמי אבו שחאדה, אבתיסאם מראענה, כל קבוצת חברי הכנסת, לקואליציה למחלות נדירות, לצוות הוועדה המסור, ולעורכת הדין נעה בן שבת, היועצת המשפטית של הוועדה,

את עובדת כאן כמו קטר בכל הימים האחרונים.

צריך להודות לך על שנה שלמה של עבודה לצד ועדת הבריאות, שלראשונה נמצאת פה בכנסת כוועדה סטטוטורית עצמאית. את יקרה. את עושה עבודה מדהימה. אני זוכרת את השיחות הראשונות שלנו לפני קום הוועדה. אני בטוחה שהיום את גאה, כי הרבה מזה הוא פרי עבודתך. גם לצוות הלשכה שלי, חנן, אביבית, שמעון ויעקב המקסים, תודה רבה לכם. תודה רבה, חברת הכנסת עידית סילמן. אין ספק שזו הצעת חוק ראויה. מעניין אותי לדעת האם תזכו, את, חברת הכנסת עידית סילמן, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה וחברת הכנסת אבתיסאם מראענה, לקדם את הצעת החוק בכנסת הבאה לקריאה שנייה ושלישית. בשיתוף פעולה מהקואליציה והאופוזיציה,

לאנשים שיש בהם חסד וחמלה, אני מקווה שתמיד יהיה מקום בכנסת הזאת. מעניין. תראה, עידית שרת הבריאות. יש לה שריון בליכוד? היא בטוח תהיה? לאנשים שיש בהם חסד וחמלה תמיד יהיה מקום.

טוב, זאת שאלה. אין שום שריונים ולא הובטחו שום שריונים. עידית סילמן,

עכשיו, עם כל הכבוד, לא על השריונים של הליכוד. בסדר. תהיתי. תהיתי בשאלה הזאת אם תזכו לחזור לכנסת הבאה ולקדם בקריאה שנייה ושלישית. אני מקווה. שלאנשים שיש להם חסד וחמלה,

אז מישהו ימשיך את,

שיהיו כאן תמיד בכנסת, זה מה שחשוב. כן, בהחלט. אז חברי הכנסת, יש רשימת דוברים. אה, חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. אני מקווה שחס וחלילה לא העלבתי אף אחד. חס ושלום, חס וחלילה. לא העלבת. לא לזה התכוונתי, אבל ככה עלה לי בראש. התכוונת שאתה מפרגן לכולם.

אמרתי, הצעת חוק ראויה.

עידית, בסוף הוא ישריין אותך. אבתיסאם, קיבלת הצעה לשריון

אצלכם קיבלתי הצעה לשריון, הינה מנסור, אצלכם,

חזרו בהם.

אני דווקא רוצה,

שלוש דקות,

אדוני היושב-ראש, השרים, חבריי חברי הכנסת, אני דווקא לא רוצה לדבר על מחלה נדירה אלא על תופעה שהיא לא נדירה, על מחלת היוהרה. אנשים שלצערנו, תדירה. תדירה, לא נדירה.

היא נקראת יוהרה. וכשלמישהו יש תפקיד ציבורי והוא חולה במחלה הזאת, מצבנו באמת רע, כפי שעכשיו אני אספר לכם מה היה היום במשרד לשירותי דת בזמן שהיה סיכום על אירוע ל"ג בעומר של השנה, לא חס וחלילה על האסון, על האירוע שהיה צריך להיות בעקבות האסון. והשר המהולל והשר המוכשר מאוד, שהכישלון שלו בנושא הלכה, בנושא של גרות, בנושא של דת, הוא לא בא עם ניסיון,

זה לא השטח שלו, והוא היה צריך באמת לדעת מראש, ואנחנו התרענו על כך שאדם, לא חייב להיות שר שהוא רופא,

אבל כן אדם שמתייעץ עם אנשים, אבל אדם שיודע הכול ולא שומע לכל הסובבים אותו, הוא באמת נכשל. אבל כשהגיע לאירוע מירון, כשהממשלה נתנה לו את כל הסמכות, מה שלא היה אף פעם,

לקח את האנשים הכי מוכשרים שהוא הכיר, אנשים בעלי היסטוריה מפוארת, אלופים לשעבר ועוד כאלה, והוא עצמו, כשזה מגיע לשאלה של ארגון, שם לא צריך להיות תלמיד חכם, שם לא צריך להיות מישהו מקורב, לא צריכה להיות אחריות של מסורת ושורשיות, היינו בטוחים ששם נראה איזה אירוע מוצלח. התחלנו לשמוע מה מכינים לנו, הבנו. רוצים להצליח כש-90% מהאנשים שרוצים להגיע, לא נותנים להם להגיע, מדברים על אירוע מצומצם וקטן, מקבלים את כל הסמכויות החוקיות, הם מתווים את ההליכה, מתווים שעות, מונעים מרבים מהאנשים להגיע, אומרים לאנשים: אתה תגיע עד שעה כזאת, יש לך זכות להיות שעתיים,

ארבע שעות במקום, אנחנו נביא אותך, אתה לא יכול לבוא ברכב פרטי, אנחנו מוליכים אותך, יש לנו שבילים וברזלים. אתה תשמע הכול, יש אלפי סדרנים. בסופו של דבר מתברר שהיו יותר סדרנים ושוטרים מאשר המתפללים. מנעו מאנשים להגיע. אנשים חיכו שעות רבות בשמש הקופחת בלי שירותים, בלי שתייה, בלי הכנה. ילדים קטנים, זה חג שבו מביאים ילדים קטנים. והיום, הסיכום של השר לשירותי דת, שהיה צריך להתפטר בגלל אירוע כזה. אני לא מכיר מדינה מתוקנת שבה שר שקיבל על עצמו סמכות מהממשלה, אחרי כשל קולוסלי כזה לא מתפטר.

יתפוטר. סבל רב הוא גרם לאנשים. אני מצטט, הוא סיכם היום את הסיכום: "תחושת חמיצות". זה מה שיש. הוא לא הרגיש טעם מר, הוא לא הרגיש טעם של עובש, טעם מבחיל, הוא לא הרגיש את הסבל הרב, את הכישלון הגדול שהיה לו, הוא הרגיש איזו תחושת חמיצות מרוב היהירות. בעצם המטרה שלנו היא שלא יהיו הרוגים,

אתה מכיר את הבן אדם הזה?

ודאי שהצליחו. כשלא היו אנשים,

אתה מנעת את הכול,

וגם בזה אתה נכשלת, גם בדבר הזה נכשלת. איך אתה מעז להראות את פניך? היית צריך להגיד: חטאתי,

חבר הכנסת אורי מקלב.

ואני לא הצלחתי לארגן הילולה. זה מה שהוא אמר.

חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. הוא יתפוטר, מקלב.

אחרון הדוברים, חבר הכנסת יואב קיש, ואני נועל את הרשימה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני בהחלט מברך על החוק הזה, מברך את כל העוסקים במלאכה. לסייע לאלה שזקוקים לנו, זה אחד התפקידים החשובים ביותר שלנו כאן בכנסת ישראל. אבל יש מחלה אחרת, שחשבתי שהיא נדירה, אבל התברר לי שהיא לא כל כך נדירה בבית הזה. חשבתי שלעמוד בעזות מצח על הבמה הזו, לקחת קרדיט על דבר שהתנגדת לו, הוא דבר כמעט בלתי אפשרי, מאוד נדיר, לעמוד כאן ולהגיד "כל הכבוד לי", לטפוח לעצמי על השכם על דבר שהתנגדתי אליו,

מצליח לעשות כאן קריב וגם עוד הרבה אחרים. עומד כאן קריב,

שמסמס ודחה את תקנות החרם, ולא היה אכפת לו מהמפעל של בן אנד ג'ריס בקריית מלאכי וממאות העובדים שלו, ודחה לנו פעם אחר פעם אחר פעם, הוא בא ואומר: בזכותנו זה קרה, בזכות זה שלא עשיתי כלום,

זה פשוט דבר לא יאומן. לא היו דברים כאלה מעולם. ובואו נראה את התאריכים כדי שנבין על מה מדובר: ב-2011 עבר חוק החרם, אף אחד לא חלם אז שצריך תקנות,

בא בג"ץ ב-2015 ואמר: לא, אי-אפשר להפעיל את הסמכויות בחוק, חלק מהסמכויות, בלי תקנות, וב-2017 באמת התחילו לכתוב את התקנות, התחיל התהליך, ב-2018 לא סיימו את התהליך, כי הכנסת התפזרה, אבל ב-5 בפברואר שר המשפטים אישר את התקנות, ומאז מנסים לקבוע בוועדת החוקה ולא מצליחים, פעם אחר פעם אחר פעם. קריב קובע ודוחה, קובע ודוחה בכל פעם. המנכ"ל אבי זינגר יצא נגדו ואמר: הוא גורם לנזק למפעל. בכל העולם נלחמים נגד ה-BDS, ורק יושב-ראש ועדת החוקה של הכנסת נותן יד ל BDS. והוא עומד כאן, אחרי שהצליח אבי זינגר, ואחרי שהחרם בארצות הברית הצליח ופעל את פעולתו, ובסוף הצליחו לעשות את זה. אני בהחלט מברך את אבי זינגר, מנכ"ל בן אנד ג'ריס ישראל, את עובדי המפעל, יחד עם נדב ויצמן, חבר מועצת העיר קריית מלאכי, על ההישג הזה. הצלחנו לנצח את ה-BDS לא בזכות אלא למרות השותפים של ה-BDS כאן בכנסת, ובראשם גלעד קריב. גלעד קריב, במקום להתעסק בתקנות החרם, מתעסק בחוק ההפיכה המשפטית. הוא מטיף לנו ומסביר לנו שבקומה אפס יש את ועדת החוקה, אבל הוא לא יודע שהמעלית שנפתחת ליד ועדת החוקה כדי להגיע לוועדה נפתחת בקומה 1, ולא בקומה אפס. אבל אפסים הם אלה שבמקום לבוא ולנצח באופן דמוקרטי את היריב שלהם בקלפי, לבוא לציבור ולהגיד: אנחנו יותר טובים מהם, כי לנו יש א',

אפסים הם אלו שבמקום לעשות את זה, מנסים לסכל את היריב הפוליטי שלהם כאן בוועדת החוקה. זה האפס האמיתי. אז אני אומר לכם, אזרחי ישראל, הקואליציה הזו נמצאת בפרפורי הגסיסה שלה. הם נאבקים פה ושם, מגייסים את שופרות התעמולה שלהם, מייצרים הנדסת תודעה שקרית, כמו שהם רגילים לעשות, וכמו שקריב עשה רק לפני כמה דקות כשעמד ואמר שהוא ניצח את ה-BDS. כן, תודה, חבר הכנסת שלמה קרעי.

הם הולכים הביתה, ואנחנו נתקן. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת שלמה קרעי.

אני מקווה,

שכמו שבשנייה שהסתיים לי הזמן אמרת לי "תודה רבה" ולא נתת לי לסיים משפט, תהיה הוגן ותעשה כך גם עם חבריך בקואליציה. תודה. אמרתי לך תודה רבה, לא מנעתי ממך לסיים משפט. אמרתי "תודה רבה". בבקשה, חבר הכנסת יואב

כנסת נכבדה, אני שמח להיות פה ולהצביע על חוק בריאות ממלכתי (תיקון 66) (מחלה נדירה), חוק מאוד חשוב שבאמת הגיע הזמן שהכנסת תחוקק. אני מבין,

שיש לך פה אישור שלמעשה מאפשר שהחוק יעבור גם אם אין 51 ח"כים, כדי שהוא לא ייפול. זה מאוד חשוב, ולכן החוק ייכנס לספר החוקים כקריאה ראשונה, ונוכל להמשיך אותו בכנסת הבאה. אני רוצה להצטרף לדבריו של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה בנוגע לברכות לד"ר אניק רוטשילד, שלקחה את התחום הזה שנים רבות, היא מקדמת את זה, והיא אחת הרופאות הכי משמעותיות בקידום המענה לבעיות של המחלות הנדירות, כמובן, לכל חברי קואליציית המחלות הנדירות, שעושים באמת עבודה מדהימה. הדבר הזה חוצה את כל הגוונים,

המגדרים, הצבעים הפוליטיים,

יש פה עבודה מדהימה ועשייה מאוד מבורכת. זה באמת מסוג החוקים שכיף להצביע עליהם. אני רוצה לומר תודה גם ליועצים שלי, אני מנצל את ההזדמנות, שעושים פה עבודה בחקיקה ללא הרף. אומנם בחוק הזה הם היו פחות פעילים, אבל בהרבה חוקים אחרים הם היו. אז באמת גם לניסים וגם לירון, שעשו לי, גם עכשיו יצאנו לדאוג במקום, אז אתה מודה לו איך שהוא מודה לך? אני אמרתי מההתחלה, לא אמרת בהתחלה. הוא הודה לך. אתה מודה לו? חבר הכנסת מנסור עבאס,

אני לא שונא ערבים, אין לי שום בעיה עם ערבים. אני מתנגד לאותם אלה שמתנגדים לזהותה הבסיסית של מדינת ישראל כמדינה יהודית ציונית. עם כל הפערים שיש ביני לבין חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, ויש פערים עצומים, אני מודה שהוא עושה מהלך ראוי ונכון בנושא של מחלה נדירה. אני מודה לו על הפעילות המבורכת.

אבל אני מסביר לך, ואתה יודע את זה היטב: אני לא גזען. אולי אתה חושב שיש כאלה, אבל זה בטח לא אצלי. אני אילחם בכל מי שיילחם בזהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ואני אילחם עבור הציונות ומול כל מי שירים דגל נגד זה. שים את זה בצד, כי זה בדיוק הוויכוח שיש לי עם חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. הוא עשה את מה שעשה בחוק הזה, מגיעה לו תודה גדולה. תודה רבה, חבר הכנסת יואב קיש. תודה, חבר הכנסת יואב קיש. הודעה של השרה תמר זנדברג בשם הממשלה. באיזו מפלגה הוא היה? זה מראה לך, באיזו מפלגה הוא היה? הוא היה רק במפלגה אחת. לאיזה גוש הוא היה שייך? העבודה. קודם כול, הוא חי וקיים והוא מצביע בבחירות. אתה יודע, גם מי שלא חבר כנסת מצביע. אני לא יודעת על איזה תאריך הוא היה מצביע, אבל אתה יודע, חבר הכנסת מלכיאלי, אני מסתובבת בבניין הזה כבר איזה 19 שנה בערך, כיועצת פרלמנטרית, כחברת כנסת, כשרה, אנחנו רוצים להצביע, בבקשה, כבוד השרה. אחר כך תדברי על כל מה שאת רוצה. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה,

אני אשלים את המשפט.

אני רק אשלים את המשפט. אתה יודע, בכל שנותיי פה, 19 שנה, העולם לא מתחלק לפי מי שמצביע לאיזה תאריך בחוק זה. באנו לפה לחוקק חוקים לטובת האזרחים. פעם זה לא היה שכל הגוש בשירות בן אדם אחד. אז באנו לעשות דבר חשוב. הדבר החשוב הוא הצעת החוק של סמי אבו שחאדה, יחד עם כל המציעות, אבתיסאם מראענה ועידית סילמן, על מחלות נדירות, באמת, כל הכבוד לך. אני רק מציינת בשם שר הבריאות שאותן מחלות נדירות, בגלל נדירותן הן בעצם גורמות להורים לילדים שחולים בהן לעבור מסלול ארוך ומייגע מרגע שהם מבינים שיש משהו לא בסדר ועד האבחון, מציאת התרופה, מימון הטיפולים. מדובר בעלויות גבוהות ביותר שמקשות מאוד על החיים של משפחות רבות. לכן הצעות החוק הזאת מסמיכה את שר הבריאות לקבוע רשימה של מחלות קשות, ובהסכמת שר האוצר לקבוע את עלות השירותים הרפואיים למבוטח הלוקה במחלה גם למחלות הנדירות כך שהן תתוקצבנה פר חולה ולא לפי נוסחאות שמרעות את מצב המטופל. הדבר החשוב הוא שבשם הממשלה, ובהתאם להסכמת ועדת השרים לחקיקה, אני מודיעה שהממשלה תומכת בהצעת החוק,

ועל כן חברי הכנסת מוזמנים לתמוך, והצעת החוק יכולה לעבור וגם להיות ממומנת. היא מסכימה לעלות התקציבית? הממשלה מסכימה לעלות התקציבית הכרוכה בהצעת החוק. תודה לכולכם. בהצלחה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק. בהתאם להסכמה ולהתחייבות הממשלה, אנחנו לא צריכים 50 חברי כנסת. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס'

(מחלה נדירה), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה וחברת הכנסת אבתיסאם מראענה וקבוצת חברי הכנסת,

חברי הכנסת, יש הצבעה שנייה מוצמדת. ההצעה להעביר את הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 66) (מחלה נדירה),

לוועדת הבריאות נתקבלה.

12, אין מתנגדים, אין נמנעים.

בבקשה, נא

בעד, עשרה. גם ההצעה השנייה מתקבלת ועוברת להמשך דיון בוועדת הבריאות. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה, הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה והערכת מסוכנות, הוראת שעה), התשפ"ב 2022. תודה. הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה)

(זכות במקרקעין בקבוצת רכישה),

לקריאה ראשונה. חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אחד הדברים הטובים במדינת ישראל בנושא של חוק מס הכנסה שלילי מדבר על

הם הגיעו להבנות בנוסח הנכון, אז באמת, מיכאל ועידית, אני רוצה להודות לכם מאוד מאוד. אני מקווה מאוד להגיע כמה שיותר מהר לקריאה שנייה ושלישית.

שישה חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ונמנעים. הצעת החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים מתקבלת בקריאה ראשונה ועוברת להכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הכלכלה. הצעת החלטה בדבר תיקון טעויות בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב 2021, הצעת החלטה מחייבת את אישור הכנסת. מציגה את הצעת ההחלטה חברת הכנסת לימור מגן תלם, בבקשה, במקומו של חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב-ראש ועדת הכספים. זה של מיכאל ביטון, יושב-ראש ועדת הכלכלה. אה, של מיכאל ביטון.

אז בשם יושב-ראש ועדת הכלכלה מיכאל ביטון, הצעת החלטה בדבר תיקון טעויות בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב 2021. חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב 2021, התקבל בכנסת ביום כ"ט בחשוון התשפ"ב, 4 בנובמבר 2021, ופורסם ברשומות בספר החוקים התשפ"ב, עמ' 80. פרקי חוק התוכנית הכלכלית פוצלו לדיון בין ועדות הכנסת. בנושאים שהועברו לדיון בוועדת הכלכלה נפלו טעויות לשוניות-טכניות שמוצע לתקנן. 1. הפרק שעניינו שירות מידע פיננסי נדון בוועדת הכלכלה, ובסיום הליך החקיקה הוחזר לחוק התוכנית הכלכלית ונחקק כפרק י"ח שבו. פרק זה נחקק כחוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב 2021, ובו בפרק ט' נכללו כמה תיקונים עקיפים לחוקים נוספים המושפעים מחקיקת ההסדר החדש. בין התיקונים הללו נכלל בנוסח שאושר בוועדת הכלכלה תיקון עקיף לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 1995, כפי שהוקרא בישיבת הוועדה מיום י"ג בחשוון התשפ"ב, 19 באוקטובר 2021. בשל השמטה מקרית לא נכלל סעיף זה בנוסח שהובא להצבעה בכנסת בקריאה השנייה והשלישית, ולפיכך מוצע לתקן את הטעות. לפי סעיף 10א(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תחילתו של תיקון הטעות היא ביום תחולתו של חוק שירות מידע פיננסי, כאמור בסעיף 78(א) שבו, קרי ביום ט"ו בסיוון התשפ"ב, 14 ביוני 2022, בכפוף ליתר הוראות סעיף 78 לחוק האמור, ובכלל זה הסמכת שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה, לדחות את מועד תחולתו של החוק. 2. הפרק שעניינו יבוא נדון בוועדת הכלכלה, ובסיום הליך החקיקה הוחזר לחוק התוכנית הכלכלית ונחקק כפרק י"ט שבו. בפרק זה תוקנה בין היתר פקודת היבוא והיצוא , התשל"ט 1979. בשלב הכנת הנוסח להנחה על שולחן הכנסת הוספה הפניה שגויה לסעיף קטן (א3). הפניה זו לא נכללה בנוסח שהונח בפני הוועדה ואושר על ידה, ולפיכך מוצע לתקן את הטעות ולמחוק הפניה זו. לפי סעיף 10א(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תחילתו של תיקון הטעות היא ביום תחילתו של התיקון לפקודת היבוא והיצוא, קרי ביום ב' בסיוון התשפ"ב, 1 ביוני 2022, בכפוף ליתר הוראות סעיף 98 לחוק התוכנית הכלכלית, ובכלל זה הסמכת שר הכלכלה והתעשייה, באישור ועדת הכלכלה, לדחות את מועד תחילתו של החוק.

חברת הכנסת לימור מגן תלם. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת ההחלטה. כמובן שיש רק שני חברי כנסת,

שנושאים את הנטל הזה. השרה תמר לא מצביעה, נכון? אוקיי, אז אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החלטה בדבר תיקון טעויות בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022). נא להצביע. הצעת ועדת הכלכלה בדבר תיקון טעויות בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני

אנחנו יוצאים להפסקה עד להודעה חדשה.

הכנסת פינדרוס, עוד שנייה אחת. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת הכנסת, הצעת חוק המכר דירות (תיקון מס' 9), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת הכספים, הצעת חוק חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 4), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת העבודה והרווחה, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 143 והוראת שעה), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט, הצעת חוק לעידוד מחקר פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (תיקון מס' 8), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת הכספים. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 131) (תוספת פיגור בשל אי-תשלום קנס בהעברת חניה), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת ישראל אייכלר, אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 12) (הרחבת תחולה לעניין ועדות קבלה ביישובים קהילתיים), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת אורית מלכה סטרוק, בצלאל סמוטריץ', ניר אורבך וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק הגנה על זכויות ילדים נפגעי עבירת המתה בדירת המשפחה, התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת יבגני סובה, גלעד קריב, אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת. הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/4068/24 וכלה בהצעת חוק פ/4072/24: הצעת חוק נכסים שהם אוצרות המדינה, התשפ"ב 2022, מאת חבר הכנסת צבי האוזר, הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תיקון, כשירותם של מחנכים-מטפלים), התשפ"ב 2022, מאת חבר הכנסת משה אבוטבול

אבל כרגע אני מייצג את ועדת הכנסת בהצעת החוק. אני מתכבד להציג בפני הכנסת את הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב 2022, שהכינה ועדת הכנסת לקריאה שנייה והשלישית. ההצעה היא מיזוג של 11 הצעות חוק של חברי הכנסת מסיעות הקואליציה והאופוזיציה. הפרק הראשון של ההצעה עניינו התפזרותה הכנסת העשרים-וארבע. לפי ההצעה, הבחירות לכנסת העשרים-וחמש יתקיימו ביום ז' בחשוון התשפ"ג, 1 בנובמבר 2022. יצוין כי בקריאה הראשונה הוצגו מועד חלופי נוסף, וגם לתאריך שציינתי הוגשו הסתייגויות עם מועדים אחרים. יתר סעיפי ההצעה, עניינם מימון מפלגות. מדובר בתיקונים הקשורים גם הם להקדמת הבחירות, והם כוללים הוראות דומות לאלה שנחקקו לפני מערכות הבחירות האחרונות. תיקונים אלה נדרשו בעקבות הגירעונות שאליהם נקלעו המפלגות בשל הצורך לנהל כמה מערכות בחירות זו אחר זו בפרק זמן קצר. התיקון הראשון עניינו גובה המימון הציבורי למפלגות בתקופת בחירות. בעניין זה נפגשה ועדת הכנסת עם הוועדה הציבורית שקמה לפי חוק מימון המפלגות, שבה חברים השופטת אילה פרוקצ'יה, חבר הכנסת לשעבר אהוד רצאבי ופרופ' אסף מידני. ועדת הכנסת ביקשה מהוועדה הציבורית להיפגש עם נציגי הסיעות ולשמוע את טענותיהם בעניין הצורך בהגדלת יחידת המימון, וכך אכן נעשה. לאחר שהוועדה הציבורית הציגה בפני ועדת הכנסת את החלטתה שלפיה יחידת המימון בתקופת הבחירות לכנסת העשרים-וחמש תעלה לסכום של 1.6 מיליון ש"ח החליטה ועדת הכנסת לעגן עניין זה בחוק. יודגש כי התיקון נוגע אך ורק לגובה היחידה בקשר למימון הבחירות, ולא ישפיע על המימון השוטף או ההלוואות שנגזרות ממנו, ויהיה בתוקף רק לעניין הבחירות הקרובות. תיקון נוסף קובע, גם זה כהוראת שעה לבחירות הקרובות, כי התוספת האחידה המשולמת לכל אחת מהסיעות לאחר הבחירות לכנסת העשרים-וחמש תעמוד על 1.4 יחידת מימון, מהיחידה החדשה,

במקום יחידה אחת. תוספת זו נקבעה בהתחשב בהוצאות הקבועות הרבות של כל הסיעות וכדי לצמצם את הפגיעה בסיעות הקטנות, שכן מדובר בסכום שאינו מושפע מגודל הסיעה. הסדרה נוספת מוצעת בעניין ההלוואות, בדומה לתיקונים שנעשו במערכות הבחירות הקודמות. לפי חוק מימון מפלגות, הלוואות שמקבלות הסיעות מהכנסת מוחזרות מכספי מימון ההוצאות השוטפות המשולמים לסיעות מדי חודש במהלך תקופת כהונתה של הכנסת.

בשל הפיזור המוקדם של הכנסות האחרונות לא הצליחו הסיעות להחזיר את כספי ההלוואות. לפיכך, מוצע שלא לקזז את סכומי ההלוואות ממקדמות מימון הבחירות לכנסת העשרים-וחמש, על מנת שלא יקרה מצב שבו לא ייוותר לסיעות תקציב מספיק לבחירות. החזר ההלוואות יחל בחודש שלאחר כינונה של הכנסת העשרים-וחמש ויימשך עד תום ארבע שנים וארבעה חודשים מכינוסה של הכנסת.

סיעה שתיקח הלוואה בכנסת העשרים-וחמש, סכום ההלוואה יגדל כך שהוא יהיה בשיעור מקסימלי של חצי מהמימון השוטף החודשי שלה לתקופה של ארבע שנים וארבעה חודשים, אך מובן שבקביעת סכום ההלוואה יובאו בחשבון ההלוואות שלקחה הסיעה בכנסות הקודמות. כדי למנוע אי-שוויון בין הסיעות השונות בכנסת העשרים-וארבע, מוצע לאפשר לסיעות שלא קיבלו הלוואה או שלא קיבלו את מלוא סכום ההלוואה עד לתחילת החוק לקבל עד 80% מההלוואה המלאה, ובלבד שיבקשו זאת בתוך עשרה ימים מיום התחילה. נוכח היתרון המובנה של המפלגות המיוצגות בכנסת לעומת מפלגות חדשות, מוצע כי מקדמת המימון שיכולות לקבל מפלגות חדשות תהיה בשיעור של עשר יחידות מימון במקום בשיעור של 70% מעשר יחידות מימון, וזאת כנגד ערבות בנקאית. התיקון האחרון הוא תיקון של קבע, ועניינו הארכת התקופה שקובע החוק לעניין הגשת דוחות הסיעות למבקר המדינה והתקופה העומדת לרשות המבקר להגשת דוחות הביקורת מטעמו. תיקון זה נדרש מאחר שהתברר כי התקופות המנויות בחוק אינן מספיקות ומחייבות את הסיעות והמבקר לפנות לוועדת הכספים ולבקש את אישורה להארכת התקופה כמעט כדבר שבשגרה. ההצעה אינה גורעת מסמכות ועדת הכספים, אך הכוונה היא שהתקופה הנקובה בחוק תהיה מספיקה לגיבוש הדוחות הללו. בשם ועדת הכנסת, ואני מדגיש: בשם ועדת הכנסת, אבקש מהכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. את עמדתי אומר אחר כך, לפחות את אחת מההסתייגויות אבקש מהכנסת לקבל. אבל לפני שאני יורד, בנוגע לוועדת הכנסת, אני רוצה להודות באמת על עבודה מטורפת בלי שעות שינה של היועצת המשפטית של הוועדה, ארבל, שעבדה ימים ולילות, למנהלת הוועדה ולכל הצוות שלה. צוות הייעוץ המשפטי, היועצת המשפטי לכנסת וכולם עברו שבוע באמת מתיש, לילות, ימים, ושעות על גבי שעות. אנחנו בסוף איכשהו שורדים את זה, אבל הם באמת עבדו מאוד מאוד קשה, ומגיעה להם באמת תודה רבה, ללא שום קשר לשום דבר, עבודה של אנשים במשך ימים רבים.

תודה רבה. חבר הכנסת רז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הכנסת מתפזרת. אני רוצה בראשית דבריי להודות לראש הממשלה, שאני ממש ממש לא מסכים איתו פוליטית, אבל אני חושב שעשה כמיטב יכולתו ושירת את אזרחיות ואזרחי ישראל בצורה ראויה, ניהל ממשלה בצורה ראויה, ומגיעה לו על זה התודה, ולאחל הצלחה לראש הממשלה הנכנס יאיר לפיד. אני רוצה לדבר בעיקר על הבקשה שלנו, שרצינו להעלות כהסתייגות ולא עולה כהסתייגות, לצערי, בטענה שזו הסתייגות לא רלוונטית. אני חושב שהיא הכי רלוונטית שיש, ואני מדבר על אחוז החסימה. הכנסת הזו מתפזרת בין השאר בגלל שהועלה אחוז החסימה. הלכתי לבדוק מה הבטיחו לנו כשהעלו את אחוז החסימה בכנסת לפני כמעט עשר שנים. הבטיחו לנו, אדוני היושב-ראש, שזה ייצור סיעות גדולות ויצמצם את מספר הסיעות בכנסת. אחוז החסימה עלה, אבל מאז מספר הסיעות בכנסת גם עלה, זאת אומרת הוא לא פתר את הבעיה הזו, כנראה הוא אפילו יצר אותה, ולא רק שהוא יצר את הבעיה הזו, הוא יצר סיעות, אם נסתכל על סיעות הבית, יותר מסוכסכות ביניהן ופחות הומוגניות. הבטיחו לנו, אדוני היושב-ראש, יציבות שלטונית. עיניכם הרואות, אנחנו היום מפזרים את הכנסת והולכים לבחירות חמישיות בתוך שלוש שנים. האם זו יציבות שלטונית? ברור שאחוז החסימה לא ביצע את ההבטחה של יציבות שלטונית. ברור שהוא לא עמד בהבטחה של צמצום מספר הסיעות בבית. אמרו לנו שזה ייצור שתי סיעות גדולות. הסיעה השנייה בגודלה בבית היום קטנה משמעותית מהסיעה השנייה בכנסת העשרים. זאת אומרת שגם המשימה הזו בהעלאת אחוז החסימה נכשלה. עכשיו, אני מסתכל על הבית הזה ואני רואה, יכול להיות שהיינו יכולים לראות כאן הרבה יותר זרמים חשובים בחברה הישראלית שאנחנו מדירים בגלל אחוז החסימה הגבוה הזה, הלא-דמוקרטי. אני יודע שיש ארצות דמוקרטיות שבהן אחוז חסימה יותר גבוה. יש שם חברה אחרת לחלוטין. אני אתן כמה דוגמאות, יש פה סיעות חשובות בבית מימין ומשמאל. אני אתחיל, לדוגמה, בבית היהודי: הבית היהודי ב-2009 קיבל 3%,

שהיום הוא האבא של ימינה ושל הציונות הדתית. זאת אומרת, אם היה אז אחוז החסימה הזה, הציונות הדתית, לא במשמעה הצר של סיעה בכנסת, אלא במשמעה הרחבה של ציונות דתית, לא הייתה מיוצגת בכנסת. אני אמשיך עם ש"ס, שרצה בפעם הראשונה ב-1984 וקיבלה 3.1% מהקולות, זאת אומרת, אם היה אחוז החסימה כזה אז, ש"ס לא הייתה מיוצגת בכנסת, עם כל החשיבות של התנועה הזו ועם כל המחלוקת עליה ועל הציונות הדתית. אני אמשיך עם ישראל ביתנו, סיעתו של שר האוצר, שאז לא היה שר אוצר, אבל היה אחד ממעלי הצעת אחוז החסימה, כשרצה בפעם הראשונה בשנת 1999, היא קיבלה 3.1%. זאת אומרת, אם היה אז אחוז חסימה כזה גבוה ולא דמוקרטי, היא לא הייתה מיוצגת בכנסת. אני יכול להמשיך עם מרצ, שב-2009 קיבלה רק 3%, עם חד"ש, עם מופז ועם סיעות רבות אחרות.

זה לא צמצם את מספר הסיעות, זה לא יצר שני גושים גדולים, זה הרחיב את מספר הסיעות, יש היום יותר סיעות. ראיתי עיתונאים שכתבו שאני מציע את ההצעה הזו, אני כבר לא מציע אותה, אני רק מנמק מדוע הקדמת הבחירות ללא הורדת אחוז החסימה היא טעות קולוסלית, שאני מציע את זה בגלל המצב של מפלגתי בסקרים.

קודם כול, אני הצעתי את זה כבר בכנסת העשרים,

עוד לפני כן הציעה את זה ראשת מרצ זהבה גלאון. העמדה הדמוקרטית שלנו הייתה קיימת אתמול, היא לא נולדה כתוצאה ממצב בסקרים, אבל אני אפילו אומר הפוך מזה: לו היה אחוז חסימה נמוך יותר, כולם יודעים שמרצ לא הייתה מקבלת שישה מנדטים בבחירות הקודמות, הייתה מקבלת פחות,

זה אפילו הפוך מהאינטרס של מרצ, אבל זה תואם את האינטרס של הדמוקרטיה הישראלית, את האינטרס של אזרחיות ואזרחי ישראל. חבל שזה לא קורה פה. אני כן מקווה שנצליח מהסיבוב החמישי הזה להגיע לכנסת, לממשלה יציבה, שתחזיק מעמד ארבע שנים, אבל אני חושש שלא, ואחת הסיבות לכך היא הטעות ההיסטורית של העלאת אחוז החסימה, שצריך להורידו, אני הצעתי ל-2%. למעשה צריך לבטל אותו, כמו בכמה דמוקרטיות בעולם כמו הולנד וכמו אחרות.

תודה רבה. חבר הכנסת עבאס, בבקשה. בוקר טוב, כנסת נכבדה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, תרשו לי לומר כמה מילים בשפה הערבית. אי-אפשר לסיים את הקדנציה הזאת, תפדל. בלי לומר כמה מילים בשפה הערבית, ונסגור בעברית.

(אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: לפני שנה חתמנו על ההסכם הראשון, הסכם קואליציוני ראשון בישראל. זו הייתה הפעם הראשונה שמפלגה ערבית נכנסה לקואליציה. הרבה אנשים שאלו ושואלים, חלקם מכוונה טובה,

וחלקם מיריבות פוליטית: האם צלח הניסיון הזה? האם כשל הניסיון הזה?

השאלה המרכזית בכל פעולה פוליטית: מה אנחנו עושים? לאן אנחנו פונים? כיצד יתרום לנו הניסוי הזה? כיצד נפתח אותו? איך נתקדם איתו כדי להשיג את המטרה הפוליטית המרכזית אשר רצינו

שאנחנו מכירים אותו, אבל גם בהיותך יושב-ראש הכנסת. נתת גיבוי ותמכת בכל המהלכים שאנחנו מנסים לקדם. אין ספק, אדוני היושב-ראש, כולם מדברים על זה שבשנה האחרונה הקואליציה הזאת התאפיינה בשותפות הזאת. פעם ראשונה שבה מפלגה ערבית שותפה לקואליציה. ואני מדגיש את הנושא הזה, אבל מדגיש עוד היבט אחר, כללי יותר, לכל החברה הישראלית, יהודית וערבית. לא רק שברע"מ עשינו בפעם הראשונה חיבור ושותפות ערבית-יהודית בתוך הקואליציה, זאת פעם ראשונה שגם אתה מביא את הקצה של החברה הישראלית בימין עם הקצה של השמאל. זה התאפשר בזכות כל השותפים להיות ביחד, להציג אלטרנטיבה אמיתית,

וגם אלטרנטיבה פוליטית שיש בה דרך. הוכחנו שאפשר, שזה אפשרי, ולא כמו שהטילו ספק שזה בלתי אפשרי. אפשר לעבוד ביחד. אנחנו לא הבחנו שיש כל כך מאבק בין המפלגות עצמן. יכול להיות שכמה חברי כנסת לא הצליחו להתעלות או להפנים את החשיבות של התהליך הזה וכמה שכל אחד מחויב לתת לו הזדמנות, אבל הוכחנו שאפשר לעשות את זה ביחד. יש אלטרנטיבה, יש שיח סובלני, מאופק, שמנסה לקרב, שמנסה לתת תקווה לכל אזרחי המדינה, יהודים וערבים. כולי תקווה שציבור הבוחרים והציבור באופן כללי בישראל ייתן לקואליציה הזאת, ייתן לדרך הזאת, עוד מנדט בבחירות הבאות, שנוכל להמשיך ביחד ולקדם את הסוגיות השונות של כל החברה, במיוחד של החברה הערבית, ולהמשיך להגיד שהתהליך הזה נמצא בעיצומו. רק התחלנו. יש לנו הרבה הישגים. מכאן אנחנו יכולים להמשיך להגשים את כל התקוות ואת כל החלומות שאנחנו חושבים עליהם, לחפש את הטוב המשותף ולמצוא תמיד נתיב איך אפשר לנהל מחלוקת בצורה מכובדת, בצורה שמכירה באחר ובצורה שמביאה פתרונות ולא מחפשת מורכבות ומחפשת להכשיל אחד את השני.

אני מאוד מודה לך.

ומכאן אנחנו ממשיכים באופטימיות, ואני בטוח שאנחנו נצליח להמשיך בדרך הזאת, ושהציבור בישראל כולו ייתן לנו מנדט להמשיך. תודה רבה לכם.

חבר הכנסת אוסאמה. לא נותר לי אלא להסכים מילה במילה עם מה שאמרת, כולל מה שהצלחתי להבין בערבית,

60%. ואני יכול להגיד לך, אדוני, שכל פעם, והגיעו אליי הרבה משלחות, לפחות שתי משלחות עד שלוש משלחות בשבוע, ואמרתי שאני גאה בכך שפעם ראשונה מגיע מנהיג אמיץ, שהוא ראש מפלגה ערבית, ומצטרף לקואליציה שהיא בקצוות, יהודית-ערבית, ומהווה גשר לחיים משותפים בעתיד. כי אף אחד מאיתנו לא הולך לשום מקום. אני מודה לך על האומץ שלך להצטרף ומאחל לך חיים טובים והמשך דרך מוצלחת. תודה רבה לך. כבוד היושב-ראש, כבוד השר מוחמד עמאר, חבריי חברי הכנסת, האמת שאני תכננתי נאום אחר לגמרי, ורציתי להעלות את ההסתייגויות שלנו כרשימה משותפת נגד חוק הפיזור, שאנחנו כמובן תומכים בו, אבל היו לנו הסתייגויות שהצגנו אתמול בוועדת הכנסת, ורציתי לדבר על עומק המשבר הפוליטי שקיים במדינה. אני ספרתי, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שמאז הכנסת הראשונה ב-1949 ועד 2015 היו 19 כנסות, אדוני היושב-ראש, אבל מאז 2015 ועד היום, עם הבחירות האלה ב-1 בנובמבר, אנחנו מדברים על שש מערכות בחירות.

אנחנו נגיע לכנסת העשרים וחמש בנובמבר השנה, זאת אומרת, שש מערכות בחירות בשש שנים. זה מעיד על עומק המשבר הפוליטי. לא במקרה הממשלה הזאת נכשלה והניסוי הזה נכשל, כי התעלמו מבעיות יסוד ושמו את בעיות היסוד שלא רצו לדבר עליהן ב-hold ומתחת לשולחן. אבל אני לא יכול שלא להתייחס לדבריו של חברי מנסור עבאס, שקדם לי ודיבר בערבית. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: הוא אמר שהנחנו את הבעיה היסודית של החברה הערבית מעל השולחן ולא מתחת לשולחן. האם המצב שהיינו בו במשך עשרות שנים, כולל

וח'שם זנה, בית ספר שעכשיו רוצים לבנות בח'שם זנה. אבל הוא לא אמר שההכרה הזו בח'שם זנה ובעבדה ורחמה היא מהשנים שעמיר פרץ היה שר בממשלה, וזהו לא הישג של הממשלה הזאת אלא המשך

2016-2015, כאשר הרשימה המשותפת הייתה רשימה חזקה, מאוחדת, שייצגה את הציבור הערבי, בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות הערביות. זו הייתה תוכנית החומש הכלכלית הראשונה, במיליארדי

וכל פעם להגיד לא,

אז מתי כן? מתי כן? איפה יבוא החיבוק בין שני צידי החברות האלה,

איפה צריך לעשות שילוב מערכות? ואני אומר, אם לכל דבר תגידו לא, אנה נגיע? יותר מכך, חבר הכנסת סגלוביץ', סגן השר, מונה כפרויקטור כדי להילחם בתופעה. כנראה שזה לא מספיק, איסוף הנשק זה לא מספיק, ולכן צריך שילוב מערכות, למרות שסגן השר סגלוביץ' מראה הצלחות כאלה לאחרונה. אני אומר: לטעמי, הניסוח הצליח.

בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, היום אנחנו נמצאים ביום מיוחד. כנראה היסטוריונים עוד יכתבו על היום הזה וינסו לנתח מה היה פה. אני רוצה להתייחס לכמה נושאים, קודם כול, לצד הזה של האולם, שכרגע ריק, ולמי שעומד בראש מפלגת הליכוד. בזמנו אני מאוד הערצתי אותך, בנימין נתניהו. בזמנו אני רצתי ברחבי הארץ כדי לשכנע אנשים להצביע בעבורך. גם היינו במפלגה אחת,

היית תדמית, היית דמות מדינית, איש למופת, הישראלי. הייתי גאה בך. אבל עבר זמן. יש משפט שאומר: ככה עוברת תהילת עולם. אז, המדינה באמת הייתה חשובה בשבילך, אז באמת דאגת לעם ולאזרחים, אז באמת השיקול המרכזי היה מה טוב למדינת ישראל. בשנים האחרונות הדבר היחיד, לטעמי, שמניע אותך, אדוני בנימין נתניהו, זה בנימין נתניהו.

אני חושבת שכל יום נוסף שלך בפוליטיקה, או בשאיפות שלך לחזור לכס ראש הממשלה, הוא אסון למדינת ישראל. כי ראינו איך אתה לא מסוגל לקבל החלטות,

אתה נכנע ללחצים, איך השיקולים האישיים לפני הכול. גם ראינו את הליגה האחרת, והליגה הזאת לא מחמיאה לך עכשיו. אנחנו רואים מה הליגה הזו עושה בעולם. אפרופו חוק המטרו, קידום חוק המטרו התחיל בממשלות שלך. איך שזה התחיל שם, ככה זה היה מת שם, כמו דברים רבים אחרים שדיברת עליהם גבוהה-גבוהה, ובסוף זה לא קרה. כי בממשלות שלך הרבה דברים לא קרו, כי אתה אלוף בלדבר ובלשווק, אבל לעשות, הרבה פחות. אז לקחנו את המטרו והתחלנו לעבוד בשיא המרץ והכוח, והפרויקט יצא לפועל. עשינו פה עבודה מדהימה, עם אנשי מקצוע, שהשקיעו פה לילות כימים כדי להביא את החוק הזה ולחוקק אותו ולהגיע להסכמות רחבות עם כל הרשויות, עם השלטונות, עם רשויות המדינה. זה דבר מדהים, מה שהיה פה. בסוף בליכוד החליטו לתקוע את המטרו.

כשיש שביתה של נהגי אוטובוסים וחצי מדינה תעמוד בפקקים, הם צריכים לדעת שמטרו לא יהיה במדינת ישראל בגלל הליכוד והעומד בראשו, בנימין נתניהו, כי מה שלא קורה עכשיו, כנראה שלא יקרה אף פעם. ככה זה בישראל. אז אזרחי ישראל, תדעו לכם: זה האיש וזה מה שמעניין אותו, לצורך העניין, זה מה שלא מעניין אותו. אדוני היושב-ראש, אני חייבת להגיד שגם אנחנו חייבים לקחת אחריות. כשחוק המטרו הגיע עם תקציב המדינה בחוק ההסדרים, אתה דרשת לפצל את זה מהחוק. הסכמנו, כי הבטחת שאנחנו נעשה את זה ושזה על אחריותך. למדנו לקח. בפעם הבאה, בתקציב הבא, בחוק ההסדרים, לא נסכים לשום פיצולים. נביא שוב את המטרו ונחוקק אותו מההתחלה. נעשה כמיטב, אין יותר טוב מבעל ניסיון. גם לאנשי הקואליציה אני רוצה להגיד שאין יותר את המשחקים האלה: יש רוב, אין רוב, חרמות, עניינים,

לא בא לי, זה מצביע, זה לא מצביע.

גם בכחול לבן, גם במרצ, גם ברע"מ, מי שרוצה להיות בקואליציה צריך ללמוד את המשמעת. זה הלקח שכולנו צריכים ללמוד ממה שמתרחש פה. כי אם פתאום ח"כ זה או אחר מקבל ג'ננה: לא בא לי. מי שלא בא לו או מי שיש לו כאבי בטן, כאבי ראש, כאבים בכל הצדדים של הגוף, שלא יבוא לפה. מי שיש לה בעל שמשפיע לרעה על אשתו ומתערב בעניינים פוליטיים, שלא תבוא לפה. אנשים צריכים לדעת משמעת, וכן לקחת אחריות.

בישראל ביתנו, היינו מוכנים לכל פשרה אפשרית, כולל שיקלי תמורת שלום, האיש הכי יקר בעולם: 166 מיליארד שקל. היינו מוכנים גם להתפשר על תאריך הבחירות, אבל בקואליציה לא הסכימו. ושוב ישראל ביתנו מוכיחה: אנחנו נאמנים, אנחנו יודעים לעמוד במשמעת. תודה. לא הפרנו את ההתחייבויות שלנו. אבל הקואליציה, ראשי הקואליציה, דנה, נטע, גם אתם צריכים ללמוד מזה. די עם חוסר היעילות הזה. תודה רבה ויום טוב. תודה רבה. חברת הכנסת סטרוק. היא באה כציונות דתית. אין לי בעיה. בבקשה, חבר הכנסת רוטמן. היא תהיה אחריך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, הרבה דברים קשים ניתן לומר על הכנסת שאותה אנחנו מפזרים היום, יותר נכון על הקואליציה, כי כולנו יודעים שאת הכנסת היינו מותירים על כנה, לו רק היו כמה אנשים משכילים להקים קואליציה אחרת בתוך הכנסת הזו. אבל מאחר שאנחנו היום בחוק פיזור, חוק התפזרות תלוי את מי שואלים, אבל מאחר שאנחנו היום עם חוק שמפזר את הכנסת, אני הייתי רוצה דווקא לסיים גם עם הספד קצר שבו אומרים את שבחיה של הכנסת הזו ולא רק את גנותה. וכדי לפתוח בשבח, אני רוצה לצטט דווקא את מי שאפשר לומר שאחראי לפיזורה, וגם אחראי לזה שלא קמה קואליציה חדשה בכנסת הזו. האירוע שהתרחש, ובלי פרסומת, כתבתי עליו בספרי, לפני כ-20 שנה בית המשפט העליון חשב לעצמו שהוא יוכל לקבוע מינימום של קיום בכבוד, דהיינו, המשמעות היא שבהחלטה שיפוטית ייקבע עבור מדינת ישראל סטנדרט מסוים שהשלכות כלכליות כבדות קשורות בו: מה גובה הקצבאות, מה האיזון בין החובה לשלם קצבאות לבין לדאוג לצרכים זניחים כמו חינוך, כלכלה, ביטחון. את כל זה רצה לקבוע בית המשפט העליון בהחלטה לפני כ-20 שנה. הכנסת כולה, קואליציה ואופוזיציה, נזעקה על הפגיעה בסמכותה ובכבודה, ולמען האמת, היא קיבלה לכך אף רוח גבית מהתקשורת, תאמינו או לא, ולא סתם מהתקשורת, אפילו מעיתון הארץ. מאמר מערכת שנכתב בעיתון הארץ, הכותרת שלו הייתה: בכל הכבוד, לא בסמכותו, ושם נמתחה ביקורת על ההחלטות הללו של בית המשפט העליון, של השופטת דורנר, שניסתה לקבוע את סטנדרט הקיום בכבוד ולסנדל את תקציב המדינה. כך נכתב: "שתי ההחלטות הן התערבות מרחיקת לכת של בית המשפט בתחומי הסמכות והאחריות של הכנסת והממשלה. ההחלטה הראשונה קובעת מה סכום הכסף שראוי לייחד למטרה חברתית מסוימת. השנייה עלולה לחייב את הממשלה והכנסת לבטל החלטות בעלות משמעות כלכלית וחברתית רבה". לא רק במאמר המערכת של הארץ נכתב שבית המשפט חרג מסמכותו. היה דובר שתפקידו אז היה חבר כנסת, שעלה על הדוכן, קראו לו גדעון סער,

כמו שאמרתי, האדם שאחראי במידה רבה לאירוע של היום,

כשעוד היה אכפת לו לעשות רפורמות במערכת המשפט, הוא היה הדובר הראשון בדיון המיוחד שהתקיים במליאה, והוא אמר כך: "זאת החלטה שיש בה השגת גבול. היא מבטאת טירוף מערכות, ועלינו, אדוני היושב-ראש, מוטלת החובה להבהיר באיזה חומרה אנחנו רואים את העניין הזה". כך אמר אז חבר הכנסת גדעון סער ביחס לאותה החלטה. הבטחתי שאומר דברים בשבחה של הכנסת היוצאת. בשתי החלטות חקיקה חשובות מאין-כמותן,

או לא לראשונה, אלא לראשונה מזה הרבה מאוד זמן, הכנסת נעמדה על משמר חובתה, סמכותה ותפקידה לקבוע את עקרונות היסוד של המדינה. הפעם הראשונה שזה קרה היה בחוק האזרחות, שעבר פה בכנסת בתמיכת הקואליציה והאופוזיציה,

חלקית הקואליציה,

האופוזיציה כמעט כולה, למעט המשותפת, הקואליציה, רובה, העבירו בתמיכה את חוק האזרחות, שבו לראשונה מאז 2003 הכנסת אמרה לבית המשפט: לא עוד כרסום זוחל בהסדרים שאנחנו רוצים לעשות, אלא הפעם אנחנו נסיג את המערכה לשטח היריב. אנחנו נכבוש לעצמנו שטח חדש. לראשונה נקבעו המכסות המחייבות, ולראשונה נקבע במפורש בחקיקה העיקרון ששומרים על זהותה היהודית של המדינה, ולא רק צורכי ביטחון צרים. זו הייתה הפעם הראשונה. הפעם השנייה, אדוני היושב-ראש, קרתה אתמול בערב. אתמול בערב ועדת הכנסת הכינה לנו נוסח שבו לראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שבהן קביעת גובה יחידת המימון הייתה נחלתה הבלעדית של ועדה ציבורית, נקבע בחקיקה ראשית גובה יחידת המימון בשקלים, עם אמירה ברורה: אנחנו נקשיב ונשמע את דבריה המכובדים של השופטת פרוקצ'יה, יושבת-ראש הוועדה הציבורית,

אבל בסופו של דבר הפה שאסר הוא הפה שהתיר. אותו גורם שקבע שלוועדה הציבורית הסמכות לשנות את גובה יחידת המימון, שזה המחוקק, הוא גם הגורם שיכול לקבוע, בהוראת שעה או בהוראת קבע, גובה של יחידת מימון אחרת. הדבר הזה התרחש אתמול בערב. אנחנו נצביע עליו כולנו בקרוב, קואליציה ואופוזיציה. זו התפתחות חשובה מאוד בהשבת כבודה ומעמדה של הכנסת. אני מודה על כך לא רק לחברי הכנסת שאמורים להצביע עכשיו,

אדוני היושב-ראש, אלא אולי בעיקר ובראש ובראשונה לייעוץ המשפטי של הכנסת, היועצת המשפטית של הכנסת והיועצת המשפטית של ועדת הכנסת, שקיבעו בלשון החוק, בנוסח החוק, את האמירה הברורה שהמחוקק הוא הריבון. הוא יכול לקבוע גם את שווי יחידת המימון, גם את כל ההסדרים, ואין התפרקות של המחוקק מסמכויותיו. הדבר הזה הוא באמת תקדים חשוב. אני מאוד מאוד מקווה שהוא יהווה השראה עבור הכנסות שיבואו אחרינו בנושאים אפילו יותר חשובים מיחידות המימון של המפלגות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חברת הכנסת סטרוק, בבקשה. חודש טוב, חודש טוב, אדוני היושב-ראש.

חודש טוב לכל חברי הכנסת, חודש טוב מאוד לעם ישראל. לפני פחות משנה עמדתי כאן מעל הדוכן הזה ובכיתי, בכיתי בפניכם על הקמת ממשלה עם תומכי טרור. אתמול בכו אחרים. השנה הזו, חבריי, הייתה שנה של הסרת המסכות. המסכה הראשונה שירדה והוסרה הייתה מסכת ימינה. זה קרה כבר לפני שנה, כשכולם הבינו שימינה היא שמאלה וכל הבטחות הבחירות שלה מופרות במצח נחושה וביריקה בפרצופם של בוחריה. המסכה השנייה שהוסרה הייתה מסכת התנועה האסלאמית, והיא הוסרה כאן בכנסת הזו פעם אחר פעם, שבוע אחר שבוע, כשכולנו נוכחנו לדעת שפניה של התנועה האסלאמית הן לשינוי זהותה של המדינה שלנו למדינת שני לאומיה, שבאמת יש לנו כאן עסק עם מי שתומכים במחבלים. זה הוכח בכל שבוע מחדש, בכל אירוע ואירוע. המסכה השלישית שהוסרה הייתה מסכת ה"אחדות", ואותה היטיב להסיר יאיר לפיד, שדיבר על צאצאיו האידיאולוגיים של יגאל עמיר ועל כוחות האופל, עם שלל ביטויי שנאה מאחדים, לאורך כל השנה. אחדות נוסח יאיר לפיד. הוסרו הרבה מסכות בכנסת הזו, אבל אני רוצה לומר פה מעל הבמה הזו תודה גדולה לציבור, לציבור שלא שתק, לציבור שלא הסכים לטייח, לציבור שלא הסכים לשבת בבית על הכורסה מול הטלוויזיה ולהתעצבן אלא יצא לרחובות, לציבור שהלך והפגין מול הבית של ניר אורבך ואמר לו: תזכור מאין באת ולאן אתה הולך, לציבור שנפתלי קרא לו הרוב הדומם, אבל הוא היה לגמרי לא דומם, והוא לא הסכים שיירקו עליו והוא ינגב ויגיד שזה גשם. הציבור לא הסכים. הציבור הזה, אני פגשתי אותו יום-יום ושבוע-שבוע ברחוב, בשוק, במערת המכפלה, באוטובוס, בכל מקום שהייתי, והציבור הזה בכל הזדמנות בא ואמר תודה וחיזק ואמר: תמשיכו ואל תוותרו, אנחנו מאחוריכם. אני רוצה לומר לכם, אנשים יקרים שהייתם איתנו לאורך כל הדרך, תודה גדולה. אנחנו הגענו ליום הזה בזכותכם, בזכותכם, כי אתם יצאתם מגדרכם ולא הסכמתם לקבל את העוולה הזו של מפלגה שמפנה עורף לבוחריה, של ראש ממשלה שיושב על הפתקים של האנשים שהוא דורך עליהם, של ממשלה שמדברת על אחדות אבל מדירה חצי מהעם, יותר מחצי מהעם, מדירה את רוב העם. לא הסכמתם לעוול הזה. בזכותכם אנחנו ביום החשוב הזה של פיזור הכנסת ושל השלכת הממשלה המסוכנת הזו לפח האשפה של ההיסטוריה. ואנחנו, בעזרת השם, נחזור, נחזור בכוחות מחודשים, נחזור בכוחות גדולים, נחזור עם אנשים שכן נאמנים לבוחרים שלהם, נחזור לאנשים שיודעים שיש מאחוריהם ציבור ותנועות אידיאולוגיות שיש להן מטרה ורוצים לחזק את המדינה היהודית, שברוך השם זכינו לה אחרי אלפיים שנות גלות, כיסופי כל הדורות. נחזור בעזרתכם ונחזיר את המדינה למסלול הנכון שלה, למסלול האמיתי שלה, למסלול המואר שלה, למסלול היהודי שלה. יהי החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו.

תודה רבה. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, אמרנו היום בהלל: "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו". צריך לדעת להודות על הסייעתא דשמיא. היו הרבה אנשים שהיו סקפטיים, שנה שלמה היו סקפטיים, אמרו: מה האופוזיציה הזאת עושה? למה היא חותרת? ובסוף הייתה סייעתא דשמיא. בפרשת השבוע הזה אנחנו קוראים כמה וכמה פעמים, אבל יש סיפור על נחש הנחושת, שכל מי שהיה מביט בו היה מתרפא. שואלת המשנה: "וכי נחש ממית או נחש מחיה?" אלא כל זמן שהיו מסתכלים כלפי אביהם שבשמיים, מייד היו מתרפאים. כשהם היו מסתכלים למעלה על הנחש, היו נזכרים להסתכל למעלה, מייד היו מתרפאים. תראו, רבותיי חברי הכנסת, לא הייתה סייעתא דשמיא לממשלה הזאת.

היו ממשלות שמאל בישראל, לא כולן היו ממשלות ימין, היו ממשלות כאלה ואחרות. אבל ממשלה שקמה מיומה הראשון, והנושא היחידי ששנוי במחלוקת שבו היא טיפלה במסירות ובעקביות, הנושא היחידי ששנוי במחלוקת במדינת ישראל, בנושא של ימין ושמאל, היא ניסתה בוקר אחד בחומש כן, בוקר אחד לא, בוקר אחד באביתר כן, בוקר אחד לא, בוקר אחד כן חשמל בהתיישבות הצעירה, בוקר אחד לא. בכל הנושאים האחרים השנויים במחלוקת היא השתדלה לשמור על איזושהי עמימות. אבל יש נושא אחד, והנושא הזה, מהיום הראשון, וב-90% מהדברים היא גם לא הצליחה, היא הצהירה שהיא תשנה את הרבנות בנושא היהודי-דמוקרטי, שהוא נושא שנוי במחלוקת במדינת ישראל, בנושא הזה בכל הכוח, בנושא של הכשרות בכל הכוח, ולא הצליחה, יש עוד חצי שנה עד שייכנס החלק השני של הרפורמה, בנושא של שינוי מעמד הגרות לא הצליחה, בנושא הכותל לא הצליחה. אבל אלה היו הנושאים שהם שמו על השולחן מהיום הראשון. הגדיל לעשות שר התקשורת, שעמד פה בגאווה ובשחצנות ואמר לנו שהוא יוציא אותנו מהגטו, הוא יחנך אותנו מחדש, יפתח אותנו לעולם, יעשה בלעם בן בעור ויגמור את הציבור החרדי. זה הנושא היחיד. עמד שר האוצר, לא הגבנו לו אז, גם היום אני לא בטוח שצריך להגיב לו, אבל הוא דיבר על לומדי התורה בכזה בוז, בכזאת שחצנות. מה החזיק אותנו אלפיים שנה בגלות? מה החזיק אותנו מאז מעמד הר סיני אם לא התורה? יש מישהו פה שחושב שזה לא מה שהחזיק אותנו? ובכאלה בוז וגאווה, איך יכולה להיות סייעתא דשמיא לממשלה כזאת? "וכי נחש ממית או נחש מחיה?" אלא כל זמן שמסתכלים כלפי אביהם שבשמים, מייד היו ניצולים. אני זוכר ראשי ממשלה, לא אחד ולא שניים, ולא רק מהימין, שהיו מתקשרים לרבנים שיתפללו עליהם, לפני שהיו יוצאים למבצע, שיתפללו על המבצע שיצליח. הייתה הסתכלות קצת למעלה. ממשלה שמיומה הראשון זה הדבר היחיד שאמרה: את זה אני אמחק, את הרבנות הראשית אנחנו נחסל, את המסורת נחסל, את התורה נחסל, את טהרת ישראל נבטל. מי שלא רוצה להיות פתוח לכל מה שקורה ברשת ובאינטרנט,

אנחנו נכריח אותו, אנחנו נלמד אותו איך כן. הוא יהיה חייב להיות בפנים. רבותיי, נכנס מחר ראש ממשלה חדש בישראל. שיזכור את זה. זה לא קשור לקואליציה ואופוזיציה ולא קשור לאיפה נמצאות המפלגות החרדיות או החרדיות או האמוניות. שיזכור את הדבר הזה. בזמן שמסתכלים כלפי אביהם שבשמים מתרפאים, ואם לא, אין סייעתא דשמיא. אין סייעתא שמיא למי ששם על דגלו בשחצנות ובגסות לרמוס, לדרוך,

שמעתי אתמול שמועה שיש פה מפלגה שרוצה לשריין את אותו שר הדתות. כלך לך מדרך זו. זה אדם שאסור לו להיות כאן. אסור להיות אדם שחורת על דגלו, בצורה כאילו אורתודוקסית, להחריב, להרוס, כשהוא יודע שיש לו אפילו ממשלה צרה, זה מבחינה טכנית. אבל אין סייעתא שמיא לדבר הזה. מי שחושב שהוא יכול להיות בלי האמונה, בלי התורה, בלי שמסתכל כלפי אביו שבשמיים, אין לו שום סיכוי לשרוד. ממשלה שלא הצליחה שנה שלמה כמעט להעביר אף החלטה כאן בכנסת והולכת להיות הממשלה הכי קצרה שהייתה בתולדות ישראל, באה בדיוק מהדבר הזה, ולכן "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו". תודה רבה. חבר הכנסת רם שפע, בבקשה. מכובדי יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, אנחנו ביומה האחרון של הכנסת הזאת. בעוד כמה שעות אנחנו עתידים להתפזר. ראש הממשלה הבא, יאיר לפיד, שאני מאחל לו הצלחה, ראש הממשלה היוצא, נפתלי בנט, שעשה שנה נפלאה, אני גאה לעמוד פה ולייצג את תנועת העבודה, את מה שמרב מיכאלי עשתה לפני שנה כשהקימה לתחייה את התנועה המפוארת הזאת, שעתידה לפניה. אני גאה לייצג את הקואליציה הזאת שהקמנו פה,

הרבה מאוד אנשים שהאמינו שאפשר להחליף את דרכו המשסעת והמפלגת של נתניהו. אני גאה לייצג פה קואליציה. עמד פה עכשיו יצחק פינדרוס מיהדות התורה ודיבר על סייעתא

אבל שכח להסביר מה זה לדרוס את בית המשפט העליון. זה לא קשור לסייעתא דשמיא, זה קשור לרצון של הרבה יותר מדי אנשים לפרק את הדמוקרטיה. ואני גאה לעמוד פה כמי שהיה חלק מקואליציה, לא לא לא, חבר הכנסת פינדרוס,

כדי שהערכים הדמוקרטיים שלנו, של שלטון החוק, של איזונים בין הרשויות, יישמרו, וכן, גם להגן על המדינה היהודית. כן, גם להגן על המדינה היהודית. ולעשות רפורמות בכשרות זה לא לפגוע ביהדות, זה להרחיב אותה ליותר אנשים, זה לאפשר גם לציבור ענק, שהוא הרוב פה, שהוא חילוני ויהודי, להרגיש נוח במדינת ישראל. אני גאה מאוד לייצג את מי שנשאר ענייני עד הרגע האחרון, מול הציניות הקרה והדוחה של יואב קיש, של יריב לוין ושל נתניהו. במשך תקופה הם סיפרו לנו סיפורים ארוכה שהם רוצים לפזר את הכנסת ולכן הם מתנגדים לכול. אבל הכנסת מתפזרת ועל המטרו הם נאבקים כאילו זה חשוב להם להפיל את המטרו רק כדי שהפרויקט התשתיתי הכי גדול שהיה פה לא יעבור. הם נאבקים נגד האיזוק האלקטרוני של גברים שיש חשש שהם יסכנו את האישה שלהם ויפגעו בה אז צריך אזיק כדי לוודא שהם מתרחקים ממנה.

אבל על זה נתניהו ושלוחיו נאבקו איתנו עד השנייה האחרונה כדי שחלילה זה לא יקרה. אני גאה שאנחנו נצא לבחירות בראש מורם מול אמסלם, שכל מה שמעניין אותו זה לנסות לרסק לנו את העצמות. אז אני מבהיר לך מפה, דודי אמסלם: העצמות שלנו חזקות הרבה יותר משלך. האמונה שלנו בעם שלנו, גם ביהדות שלנו, גם בדמוקרטיה שלנו, חזקה הרבה יותר מהשיסוי והפילוג, זו הדרך היחידה שאתה יודע. אני גאה שהניסיונות שלך במשך שנים לפרק פה את מנגנוני השלטון, לפרק את

לא, לא, חבר הכנסת מלכיאלי, חבר הכנסת מלכיאלי.

אתה צריך להתבייש,

אתה חלק מאופוזיציה למדינה, לא אופוזיציה עניינית, לא שום דבר. זכותו. רק שנייה, חבר הכנסת שפע. חבר הכנסת מלכיאלי, אנחנו בדברי סיכום. זה לא נהוג, מה עוד שאתה עולה. אתה עולה, תשיב.

אתה רשום לי, מה לעשות? אוקיי. בבקשה להמשיך.

אני מאמין שהתקווה של מיליונים שיצאו לרחובות לפני שנה וחצי ושנתיים ורצו לראות פה דרך אחרת, רצו לראות שלמנות פרקליט מדינה, מפכ"ל משטרה, זה דבר טריוויאלי, הם רצו לראות שראש ממשלה יכול לעמוד, לנאום ולא לשסות כלפי הציבור הערבי, כלפי הקהילה הגאה, כלפי הקיבוצניקים, כלפי השמאל, ראש ממשלה שמבין שהאחדות של העם שלנו חשובה יותר מכל מנדט, מכל מהלך ציני. ראיתי אתמול את יושב-ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מדבר על זה שהעם הקיא את ראש הממשלה. ואני אומר לו: זה מה שיש לך להגיד עכשיו אחרי שנה בראשות הממשלה?

תמצא את זה מחר, תגיד את זה מוחרתיים, אבל תגיד תודה.

חברתי מיכל וולדיגר, גם את יכולה לרגע אחד להגיד: היה פה ראש ממשלה שעשה דברים טובים. את מה שהוא עשה לא טוב אגיד מחר. אבל לא, אתם לא מסוגלים, כי המרדף שלכם אחרי קולות חשוב יותר מהכול. רם, שחרר, שחרר אותנו. אנחנו נצביע עוד כמה שעות, ידידי אופיר סופר.

איזה קול בתוך הציונות הדתית שרואה את הערכים של חקלאות ישראלית, של מרחב כפרי, של קצת מתינות. אולי, אולי, אולי.

גברתי היקרה, אני מדבר על קצת דרך ארץ, מה שלפעמים אתם קצת שוכחים פה, לפעמים יש לכם ולפעמים אתם שוכחים. אז אני רוצה פה להגיד, ואני מסיים, שאנחנו מאמינים שהתקווה שלנו, של המחנה הענק שמאמין בדמוקרטיה והוא ליברלי ושוחר שלום, ומאמין בתקווה שנגיע לשלום פה, ילך לבחירות האלה בראש מורם וינצח את הדרך הרעה שהייתה פה ב-12 השנים האחרונות, עד שאנחנו הגענו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, בחודש מאי 2019 נשאתי את נאום הבכורה שלי בכנסת. לא ייאמן, אבל מאז עברו קצת יותר משלוש שנים שבהן הספיקו לכהן כבר ארבע כנסות. בנאום ההוא אמרתי שאני נכנס לתפקיד כחבר הכנסת בחרדת קודש ובענווה גדולה, שהמקום הזה הוא סמל בעבורי, מקדש הדמוקרטיה בעבור העם, המקום שאליו אותנו שלחו אזרחי ישראל כדי שנעשה טוב כדי שנדאג להם וכדי שננהיג אותם. מאז, אדוני היושב-ראש, אני מקפיד בכל בוקר להזכיר לעצמי בדיוק את זה, כי המצב בכנסת אומנם לא תמיד אופטימלי, ולפעמים הוא אפילו מייאש, יש כאן אכזבות רבות, אבל יש פה גם רגעים מאושרים, רגעים מספקים שבהם אנחנו מצליחים לשנות את המציאות ולשפר אותה. אנחנו בכחול לבן לא רצינו בפיזור הכנסת הזו. אני מאמין, ואמרתי את זה גם לראשי הממשלה, שוויתרנו מהר מדי.

כי הדיל שלנו עם הבוחרים היה שאם יבחרו בנו, נכהן בממשלה ובכנסת ונפעל בעבורם ארבע שנים רצופות. בחירות בפעם החמישית בארבע שנים זה לא דבר בריא לחברה ולמדינה, אבל בעיקר, כי נוצר בכנסת הזו משהו מיוחד, משהו בשותפות הבלתי-רגילה בין ימין לשמאל, בין דתיים לחילונים, בין יהודים לערבים. היה משהו מיוחד במארג המגוון והמרגש הזה שלא היה נראה אפשרי בכלל בעבר. היו גם דברים לא משמחים בכנסת, אבל אני מעדיף לדבר על הדברים הטובים שהיו בכנסת הזאת, אדוני. בקצת יותר משנה הספקנו לעשות המון. בהובלת שר הביטחון בני גנץ דאגנו לחיילים, העלינו את דמי הקיום שלהם ב-50%; העברנו את חוק ממדים ללימודים, שמבטיח את המלגה לתואר ללוחמים, תקצבנו באופן מלא את רפורמת נפש אחת למען אחינו ואחיותינו נכי צה"ל, שיפרנו את הכשירות של צה"ל, הרחבנו את בניין הכוח, הוצאנו את העבודות להעברת קריית המודיעין של צה"ל לנגב. במשרד התרבות והספורט בהובלתו של חילי טרופר העלינו ב-25% את תקציב הספורט והתרבות, נעביר היום את חוק איסור אלימות בספורט, שייתן כלים משמעותיים לאכיפה ויבעט את האלימות מהמגרשים, הרחבנו את מיזם שבת ישראלית, שפותח חינם מאות אתרי מורשת ומוזיאונים בפעילות שמותאמת לקהל מכלל המגזרים. במשרד המדע הטכנולוגיה והחדשנות בראשות השרה אורית פרקש הכהן חיזקנו את התמיכה בסטרטאפים ישראליים, יזמנו ותקצבנו תמיכה ותוכנית לחינוך להייטק מהגן ועד התיכון, כולל פיילוט שהחל כבר השנה ב-150 בתי ספר וגנים, פעלנו לצמצום הפערים החברתיים ולשילוב הפריפריה הישראלית, נשים והחברה החרדית והערבית בהייטק, קרן העושר נפתחה הודות לשרה פרקש הכהן. חברות יפקידו מיסים על רווחי היתר ממשאבי הטבע שלנו ועוד הרבה מאוד דברים. במשרד העלייה והקליטה בראשות השרה פנינה תמנו שטה הגיעו ארצה כמעט 80,000 עולים חדשים, הובל מבצע חירום לחילוץ, הצלה וקליטה של 30,000 פליטים יהודים וזכאי חוק השבות מאזור המלחמה באוקראינה. יושמה החלטת הממשלה להעלאת 3,000 ממתינים משארית יהודי אתיופיה והועלו 800 עולים חדשים מבני המנשה לאחר שנים ארוכות של המתנה. סגן שר הביטחון אלון שוסטר דאג לחקלאות הישראלית ולביטחון המזון, הגיע להסכם טוב בענף ההטלה, שחרר קרקעות לטובת משקים חקלאיים בגבולות, האריך את הטבות המס לתושבי עוטף עזה והתחיל בפרויקט מאוד חשוב של מיגון כ-30 גני ילדים בשדרות ובעוטף עזה. קידמנו רפורמות ענק בוועדת הכלכלה שברשות חבר הכנסת מיכאל ביטון, רפורמות יבוא,

רפורמת בנקאות פתוחה, רפורמת משכנתאות, רפורמת הדואר. הכפלנו את המענקים למקבלי שכר נמוך בתוספת של חצי מיליון שקלים. הקמנו את הקרן למודרי אשראי לאחר עיכוב של שנים ועצרנו פינויים בדיור הציבורי. התייחסנו ברצינות רבה, סוף-סוף, למשבר האקלים והקמנו ועדת משנה לבריאות, סביבה ואקלים בראשות חבר הכנסת אלון טל. קידמנו החלטת ממשלה לפינוי התעשייה המזהמת במפרץ חיפה אחרי מאבק של עשרות שנים. ליווינו מאבקי סביבה והקמנו שדולות סביבתיות בכנסת. חברת הכנסת יעל רון בן משה טיפלה במסירות בפניות ציבור ודאגה לתושבי הצפון והגליל בכל התחומים.

הקצתה 14 מיליוני שקלים למרכז הרפואי לגליל לטובת שדרוג ושיפוץ מחלקות, ועוד הרבה מאוד נושאים בגליל. פעלנו לקידום העדה הדרוזית, לפיתוח יישובים דרוזיים וצ'רקסיים בחקיקה במסגרת ועדה מיוחדת שניהל חבר הכנסת מופיד מרעי. נעביר היום בקריאה השנייה והשלישית הצעת חוק של מופיד שתכיר סוף-סוף באופן רשמי באחים ואחיות שכולים. חברת הכנסת רות וסרמן לנדה קידמה חוק שיילחם בפרוטקשן, בעבריינים שגובים דמי חסות, חוק להחרמת כספים מסוחרי נשק שייתן כלים למאבק כלכלי בפשיעה והאלימות בחברה הערבית.

אישרנו תקנות שיגבירו את האכיפה והענישה בנסיעה הפרועה של אופניים וקורקינטים חשמליים ברחובות. העברנו חוק שיגרור את הרכבים הנטושים שתופסים חניות ברחובות. הבטחנו דמי אבטלה מלאים לנרשמים להכשרות מקצועיות והקצבנו סכום תקדימי של 90 מיליוני שקלים עבור שירותים לפעילות הקהילה הגאה, שאת פירותיו ראינו כבר בחודש הגאווה מדן ועד אילת. חבריי חברי הכנסת, אני מסיים, אדוני היושב-ראש: נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם סיעות הקואליציה וממשלת המעבר. נפעל בהמשך כפי שפעלנו בעבר, בצורה ממלכתית שרואה את כלל אזרחי ישראל כראויים לשירותיה. כחול לבן תצא לבחירות בראש מורם, מתוך מטרה להקים לכם ממשלה רחבה, ממשלת אחדות יציבה, שתשקף את כל גוני החברה הישראלית. אנחנו מאמינים שממשלה רחבה היא הנכונה בכלל, ונכונה במיוחד בעידן שבו החברה הישראלית מצויה במחלוקות, שסעים וחוסר יציבות. זו הדרך הטובה ביותר לאחות את הקרעים, לאחד את כל חלקי החברה הישראלית ולשמור על אופייה של המדינה כיהודית ודמוקרטית. יש עוד המון מה להספיק, המון מה לעשות, ואני מקווה שנוכל להקים ממשלה יציבה במהרה, להמשיך בנקודה שבה עצרנו ולכהן ארבע שנים מלאות, ולעשות הרבה טוב למען אזרחי ישראל, כאשר תמיד ישראל לפני הכול. מילה אחרונה, חייב, אישית: אני מבקש להודות במעמד הזה לראש הממשלה נפתלי בנט על העדפת ה"אנחנו" על פני ה"אני", על הממלכתיות, על אהבת הארץ, על הבחירה בחיבור החברה הישראלית גם במחירים פוליטיים כואבים. אני רוצה לאחל הצלחה רבה לראש הממשלה יאיר לפיד, שותף אמיתי. כמובן שנהיה שם כדי לסייע לטובת המדינה, ואני בטוח שהוא יפעל על הצד הטוב ביותר ושתמיד מדינת ישראל תהיה לנגד עיניו. ולך, אדוני, יושב-ראש הכנסת, תודה רבה על השותפות, על האמון, לכל הצוות שלך, למזכירות הכנסת, לעובדי הכנסת,

עברנו פה תקופה לא פשוטה, ובהנהגתך אני חושב שהכנסת הצליחה בכוחות קשים לשמור על כבודה ועל מעמדה כבית הנבחרים, כריבון של העם בישראל, ואני מקווה שכך ימשיך להיות. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת מלכיאלי. חבר הכנסת בוסו, בבקשה.

חמש דקות. אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, היום יום ראש חודש תמוז, ואנחנו יכולים להגיד בגאון ובעוז: זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. כנגד כל הסיכויים, כנגד כל היגיון, עם משאבים בלתי נדלים, עם אפשרויות של ימין ושמאל, שנה בלבד הממשלה הזו כיהנה. ראש חודש תמוז זה ראשי תיבות, תמוז זה המילים: "זמן תשובה ממשמש ובא". כמובן שזה לפני אב ואלול. ללא ספק, זה הזמן של אנשים, של חברי הכנסת שיושבים כרגע בצד הזה של המפה, אבל הם הגיעו מהצד הימני של המפה ובגדו בערכיהם, בגדו בבוחרים שלהם, לעשות תשובה. ראיתי ששרת הפנים הלכה אתמול לכותל. היא כנראה לא תיאמה עם הרב הרפורמי ולא בדקה אצלו שהתפילה זה היום בבוקר. איפה נמצא הרב הרפורמי? ניצל את החסינות גם היום להכניס ספר תורה לרחבת הכותל? זה מה שהם עשו שנה שלמה. ישב פה חבר הכנסת איתן גינזבורג עם רשימה,

של הישגים, אבל אם אני אמנה את הרשימה של הפגיעה שעשיתם שנה שלמה, יכלה הזמן והמה לא יכלו. הבוקר הזה הוא בוקר בשורה למעוטי היכולת, בשורה ליהדות, בשורה לכל מי שנפגע בשנה הזו, ומסתבר שרבים והמונים נפגעו בשנה הזו. רוב אזרחי מדינת ישראל לא ראו בממשלה הזו ממשלה לגיטימית, ממשלה שיכולה להנהיג את המדינה. ראינו אתמול עוד פעם מופע של ראש ממשלה שעשה סיבוב אחר סיבוב אחר סיבוב. הוא החליט שהוא צריך להיכנס לפוליטיקה, ואמר: קשה להתמודד בליכוד,

עשה סיבוב דרך הציונות הדתית,

ולאחר מכן פילג אותם ואמר: הרבנים מחליטים מדי, אני רוצה להיות נטול רבנים. פתח עוד מסגרת ועוד מסגרת, וכששרת הפנים נמצאת במרוקו, הוא מודיע על התפזרות הכנסת ועשר דקות לפני כן הוא מודיע להם על פרישה. זה האיש. הוא עושה ניסויים, אבל הפעם הניסוי הזה עלה לנו ביוקר, הניסוי הזה נכשל, והיום כל אזרחי מדינת ישראל רואים את זה. כאן זה לא יעבוד. אני שומע את כל אלו שמדברים לאחר שנה שלמה של שיסוי בשם האחדות. מי דיבר על גן הפלגנות? הוא הפלגן הגדול ביותר, ששיסה את הציבור והשאיר חצי מהעם בצד. לכן, אדוני היושב-ראש, הבוקר הזה הוא בוקר של בשורה אמיתית, בוקר של ראש חודש שמביא בשורה לאזרחי מדינת ישראל, ששנה שלמה נאנקו. היום בחצות הלילה ייכנס לתפקידו ראש ממשלה חדש, אבל בחצות הלילה יעלה הדלק בעוד כמה אגורות ועוד כמה שקלים. חצות אחר חצות, זה המומנטום של הממשלה הזאת. אנחנו כבר לא עומדים בזה. אין ספק. זו הבשורה שלנו. לצד חצות גם הדלק מתייקר. אני רואה פוסטים של שרים בממשלה: הוזלנו כאן, פתחנו פיקוח. לכו לסופר. איפה אתם נמצאים? אנחנו נמצאים באותה מדינה? אנשים בוררים מוצרים בסופר, את מוצרי היסוד. יושב-ראש ש"ס הרב אריה דרעי, שהיה הנשמה מסביב לשולחן הממשלה, לא היה בתקופה הזו, והרגשנו את זה קשה. הוא הבטיח, וכפי שתנועת ש"ס אמרה, אנחנו נבטל את כל הגזרות שהטלתם בשנה הזו. ניקח מוצר-מוצר, נבחן אותם ונוזיל ונחזיר את הכבוד לאזרחי מדינת ישראל, כך שיוכלו ללכת לסופר,

לקנות בכבוד, כך שיוכלו להדליק מזגן בלי פחד, אם רוצים לנסוע ברכב וזה יקר, יוכלו לנסוע באוטובוס, שגם זה התייקר. האיומים בימים האחרונים של החוק הזה והחוק הזה, אחד לא שמענו שיאיים לבטל את הרפורמה הקשה של שרת התחבורה על הפריפריה, שמישהו יעמוד לימינו של אדם אחד שיש לו קצת לב, חבר הכנסת מיכאל ביטון. אף אחד לא עשה את זה, כי זה לא מעניין אותם. גם המטרו מחזק את המרכז ואת מדינת תל אביב,

שמעתם אחד שיילחם למען הפריפריה? זה לא עניין אף אחד. זה היום שנגמר, היום שלכם, הזמנים, תודה רבה. ולכן, אדוני היושב-ראש, אנחנו נמצאים כאן בשמחה. שקר, שקר. זה עובר את ה-24, פתח תקווה, פשוט לגמרי. פשוט כך. אתם קלקלתם, אנחנו נתקן.

בזה? אין בעיה להתמודד עם המציאות, אבל אל תשקרו. זה מטרו שעובר 24 יישובים. אם תלכו לסופר, תבדקו, תלכו לסופר,

להירגע, בבקשה. עם זה אני בעד להתמודד, חבר הכנסת,

אבל עם המטרו, השקר שזה עובר

ואתה יודע את זה.

לבחירות הבאות נגיע חזקים יותר ומגובשים יותר, ומי מנבחרי הציבור הקיימים או המתחממים על הקווים שפוחד, שבא לחפש חברים, שיש לו עור דק, שנעלב, שצריך לתחזק אותו, שיעשה טובה ויישאר בבית, שיחסוך לנו את הנוכחות שלו כאן. כל כך הרבה חוקים מצוינים היו יכולים לעבור: חוק הרחבת סל המוצרים המפוקחים למוצרים בריאים ומזינים, ביטול מנגנוני הסינון המעמדיים בכניסה לאוניברסיטאות, הקמת נציבות השלום, סיוע משפטי לנפגעות תקיפה מינית, וזה רק קצה הקרחון. תחושת ההחמצה היא מרה מנשוא, היא מציקה ולא נותנת מנוח, על מה שהיה יכול להיות כאן בשילוב הדאגה על מה שעשוי להיות כאן אם לא נילחם. יש האומרים שזו דרכה של אופוזיציה, להפיל את הממשלה, אני שייכת לאלו שמאמינים שאופוזיציה, דרכה להציג דרך, להציע אלטרנטיבה. לא זכורה לי ולו שנייה אחת שהצגתם משהו שנראה כמו התחלה של דרך. הכנסת תתפזר, ואתם תלכו מבושמים ומסוחררים ממעשה ידיכם. כמה מילים על מי שהפסיד מהניצחון שלכם: האנשים המוחלשים ביותר בחברה, בתי החולים, הילדים שאך יצאו לחופשת בית הספר, הפריפריה, הנהגים בכביש, וכל אלו שהאמינו בשותפות, שהאמינו שזה אפשרי, שהמקום הזה, הכנסת הזאת, גדולה מסך האנשים שלה, חכי שנייה, בבקשה. יציע העיתונאים, אתם עדיין, יציע העיתונאים, אני אוציא אותך החוצה. אדוני העיתונאי, תוציאו אותו החוצה. לא שמע.

אתה עדיין לא חבר כנסת שיכול להפריע ולדבר, עם כל הכבוד לך. הוא בדרך כלל בסדר. אנשים שהאמינו שהתקווה יכולה וצריכה לנצח את הפחד עבורם יש לי משפט אחד: עם הנצח, אנחנו, לא מפחד מדרך ארוכה. ההיסטוריה תטה אותנו לכף זכות. אתם תראו שבדברי הימים של ממשלות ישראל וכנסת ישראל יירשם שהניסוי הצליח. דקה לפני שהאות נשמעת ומערכת הבחירות מתחילה, אני רוצה להודות לנושאי הדגל האמיצים, ראש הממשלה נפתלי בנט, יו"ר מפלגת העבודה מרב מיכאלי, יו"ר יש עתיד יאיר לפיד, יו"ר תקווה חדשה גדעון סער, יו"ר רע"מ מנסור עבאס, יו"ר מרצ ניצן הורוביץ ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. תודה לך, ישראל הראשונה.

מלכיאלי, תודה. תודה לך, אדוני יושב-ראש הכנסת. תודה לצוותים שעשו את הבלתי-אפשרי ועבדו יחד בשביל כולנו. אתם העתיד, והעתיד הוא שותפות ולא פילוג.

תודה רבה. חבר הכנסת קיש, בבקשה. שנייה, ברשותך, רק אשתיק את הטלפון. אני לא מתחיל עד שאתה פותח את הפה. כך נהגתי כל השנה, לא לקחת אפילו שנייה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני בנאומי זה אתייחס הרבה לאופוזיציה, כי אני חושב שהוכחנו לכל עם ישראל איזו אופוזיציה מאוחדת היינו. כוחנו באחדותנו. ממולנו הייתה ממשלה כושלת, ממשלה שאזרחי ישראל שילמו בה מחירים קשים מאוד בביטחון האישי, בחוסן הלאומי, אני מודה: התמונות של אותן נשים שיוצאות מהרכב ומורידות את הדגלים שלהן מהרכב, דגל ישראל, כי הן מפחדות, לא עוזבות את זיכרוני.

אתה רוצה להרוג, הן הורידו את דגל ישראל,

בבקשה, בבקשה. הן הורידו את דגל ישראל בגלל הממשלה הכושלת שלך. חבר הכנסת קיש. אלה לא חשובות לך, נכון?

אין לך בעיה עם זה, נכון? הן הורידו את דגל ישראל בגללכם. חברת הכנסת.

אין לך בעיה עם זה. נשים שנרצחות, עם זה אין לך בעיה. חברת הכנסת לזימי, שבי, בבקשה. נא לאפשר לחבר הכנסת קיש להמשיך בדברו.

שיטת השדולות, שב. אני לא זקוק לעזרה שלך. שב. השדולות, שב. אני אינני זקוק לעזרה שלך.

חבר הכנסת בן גביר, תודה.

אני אוסיף לך. תתבייש, תתבייש. הן הורידו את דגל ישראל בגלל הממשלה הכושלת שלכם. תתבייש. לך הביתה.

איזה ליצן,

אנחנו נחזור ונחזיר למדינת ישראל,

את הכבוד הלאומי, ונוריד את יוקר המחיה. אבל עכשיו אני פונה לחבריי באופוזיציה: חבריי באופוזיציה, אנחנו למדנו מהם דבר אחד שניישם מהר מאוד כשנחזור, והוא משילות, המשילות וההתנהלות שלכם, של הממשלה שהייתה פה, ריסקה את הממלכתיות. אנחנו היינו ממלכתיים, כן, אתה היית ממלכתי. במיוחד

תודה לממשלה על השיעור הזה. עכשיו אני רוצה באמת לומר, אני מתייחס עכשיו רק לצד הזה. חבריי באופוזיציה, תשומת לב רגע. קריאה: כי אתה הרבה זמן מתייחס רק, רגע,

קיש, אנחנו צריכים לצאת?

אבי דיכטר,

אני רוצה רגע להגיד לכם מילה. ינון אזולאי מש"ס, אני רוצה לומר תודה לכל חבריי באופוזיציה. אני באמת חושב שכל אחד ואחד עשה עבודה מדהימה. אני רוצה להתנצל אם צעקתי או פגעתי במישהו מכם. זה נעשה במסגרת התפקיד, והכול היה למען, יש לך עוד זמן לתקן.

הכול למען אותה מטרה משותפת, להפיל את הממשלה הרעה הזאת. אני רוצה לומר לראשי המפלגות, לרב גפני, שאני לא רואה אותו פה, על הניסיון הרב שלו והעבודה בוועדות הכנסת, בוועדת הכספים במיוחד ועל ההובלה, תודה רבה לך, הרב גפני. בצלאל סמוטריץ', בצלאל, אני רוצה לומר לך תודה. הובלת את מפלגתך בחוכמה, היית שותף מלא לכל המהלכים המרכזיים שעשינו פה באופוזיציה, ובזכותך, הרבה בזכותך, הפלנו את הממשלה הרעה הזאת. לא נמצא פה,

חברי ש"ס, לא נמצא פה, לצערי, הרב אריה דרעי, מורי ורבי. אני אומר לו, אני מקווה שהוא רואה אותי בערוץ 99: למדתי ממך המון ואני עדיין לומד. אומנם חסרת לנו בכנסת, אבל פעולתך לכל אורך התקופה, גם בתקופה שלא היית פה בכיסאות, בלעדיך הממשלה הזאת לא הייתה נופלת. תודה רבה לך. יש עוד אדם אחד מאוד יקר שלא נמצא פה איתנו. קודם כול, כולנו מאחלים לו החלמה מהירה, יו"ר סיעת הליכוד יריב לוין, שעכשיו יוצא ממחלת הקורונה. המעמד הזה, יריב, שייך לך. אני שליח מצווה שלך ברגע זה. תודה רבה על שנה שלמה של עשייה ושיתוף פעולה. יש לי הערכה גבוהה ואמון מלא, ואני בטוח שנעשה ונצליח עוד רבות. תודה רבה. מילה אחרונה.

עכשיו אני פונה ליושב-ראש תנועת הליכוד חבר הכנסת בנימין נתניהו, ראש האופוזיציה, שכולנו בעזרת השם מקווים שאחרי מערכת הבחירות נחזור בהובלתך להנהיג את המדינה. אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת נתניהו, כל התזמורת הזאת הייתה תחת הנהגתך. אתה ניצחת על כל הדברים האלה, שמרת על המחנה הלאומי והובלת אותנו להצלחה. לא הייתה מעולם אופוזיציה כזאת, הכי משמעותית בתולדות כנסת ישראל. תודה אחת מיוחדת, אנשים לא מבינים את זה, על הדוגמה האישית, על שהיית פה כל הזמן וכל השעות, וכל מי שהיה לו קצת קשה מכל החברים, כל מה שהוא היה צריך הוא להסתכל על הכיסא שלך פה, ישר מקדימה, שהיה מאויש על ידך כל הזמן ובכל הכוח. תודה רבה לך, בנימין נתניהו. חבר הכנסת קיש, יכולת להגיד לו את זה בארבע עיניים,

די, לא צריך כל דבר, חשוב לי שכל עם ישראל ישמע את מה שאמרתי. חבר הכנסת קיש, הבנתי. תודה. אמרת לנו בארבע עיניים? תמיד ידע,

די, די, די.

חבר הכנסת בנימין נתניהו, בבקשה.

חבר הכנסת בנימין נתניהו, ראש האופוזיציה, בבקשה.

על פי הסיכום, אדוני, יש לך 15 דקות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, שבשליחותכם אני וחבריי פועלים, בשנה האחרונה יכולתי לפגוש אתכם ביתר קלות, בהליכות מדי בוקר, בסיורים ברחבי הארץ, בשיחות פנים-אל-פנים. האזנתי לרחשי הלב שלכם, שמעתי על הבעיות והמצוקות שלכם, התבוננתי גם פנימה. למדתי הרבה, הרבה מאוד. כל מי שמקשיב לכם, אזרחי ישראל, רואה שמשהו יסודי השתבש בשנה האחרונה במדינה שלנו.

הביטחון האישי התערער, הכבוד הלאומי הושפל, הפחד מאויבינו גבר. דגלי ישראל הוסרו, דגלי אש"ף הונפו, ואכן אין תמונה שמבטאה את זה יותר מאותן צעירות בירושלים שמסירות במהירות, בפחד נורא, את דגלי ישראל מהמכוניות שלהן מול דגלי אש"ף ברקע, יוקר המחיה מכה בכיס של כולנו, בדלק, שהתייקר שוב הבוקר, במשכנתאות, בחשמל, במזון, בחלב. סל הקניות של כל ישראלי שובר מדי שבוע שיא של כל הזמנים. זה ממשיך לעלות ואין מזור, אין מרפא, אין ממשלה, בבתי הספר ובגני הילדים שביתות אין-סופיות, התחבורה הציבורית משותקת, משותקת ונאנקת, הנמלים מפוקקים, נתב"ג קורס. התחושה הכללית היא, ואני שומע את זה מהרבה מאוד אזרחים, התחושה הכללית היא שהמדינה נשמטת מתחת לרגלינו.

ובזמן הזה, כשכל זה מתחולל, בכירי הממשלה היוצאת, שגם היא קרסה במהירות שיא, מנסים לעטוף את הכול באיזה צלופן מרשרש. בין טיסה לטיסה שלהם הם מבקרים מעת לעת בארץ.

זה מנוהל, זה מסודר, זה מבוצע. זאת פשוט התפארות עצמית שאין מאחוריה כלום, תעמולת כזב שנועדה לחפות על מחדל ענק של ממשלה חסרת חזון, חסרת ניסיון וחסרת יכולת ביצוע. הבטיחו שינוי, שקט, שקט. חבר הכנסת קריב. אל תעזרו לי. תאמינו לי, אני מסתדר. חבר הכנסת קריב, תודה. תשב או תצא.

הלו, תשתוק, תשתוק, ראש ממשלה מדבר,

חבר הכנסת אבוטבול, אתה לא צריך להגיב על כל דבר, אני מסתדר. לא, אל תעזור לי, תודה. בבקשה, אדוני. הבטיחו שינוי, דיברו על ריפוי, עשו ניסוי, והניסוי נכשל. זה מה שקורה כשלוקחים פייק ימין עם שמאל קיצוני, מערבבים את זה באחים המוסלמים והרשימה המשותפת. זה מה שמקבלים. בדיוק על זה הבחירות הקרובות. חבר הכנסת עודה, תודה. חבר הכנסת בן גביר, תפסיק לעזור לי. אני אוציא אותך. אני לא רוצה את העזרה שלך. אתה לא, להם.

חברת הכנסת, נראה לי שאני מסתדר לא רע. חבר הכנסת בן גביר, קריאה ראשונה. אדוני, זאת הזדמנות לחזור על העיקר של מה שאני אומר: הבטיחו שינוי, דיברו על ריפוי, עשו ניסוי, והניסוי נכשל. זה מה שקורה כשלוקחים פייק ימין עם שמאל קיצוני, מערבבים באחים המוסלמים והרשימה המשותפת. זה מה שמקבלים. בדיוק על זה הבחירות הקרובות, האם שוב תקום כאן ממשלה כושלת של לפיד, שתלויה באחים המוסלמים, במשותפת, בתומכי טרור, או ממשלה לאומית רחבה ואיתנה בראשותנו, שתחזיר לישראל את הגאווה, את העוצמה ואת התקווה? הממשלה היחידה, היחידה, שיאיר לפיד יכול להקים, היא עם האחים המוסלמים והרשימה המשותפת. לפיד כבר סגר, תקשיבו לי טוב, אתם יכולים להכחיש כמה שאתם רוצים, לפיד כבר סגר עם רע"מ והמשותפת. ללפיד אין ממשלה בלעדיהם. זאת מתמטיקה פשוטה, ואת החשבון הזה הוא יודע לעשות. הוא עשה את זה איתם, קשר אותם. לכן אל תאמינו להכחשות, כי במו עינינו ראינו שזה מה שהחזיק אותם בחודשים האחרונים. אל תאמינו לחתימות באולפנים. הזהרנו מפני זה ערב הבחירות הקודמות, והסוף ידוע. כל מה שהזהרנו שיקרה קרה,

זה מה שיקרה גם פה, אם לא נקים את הממשלה הלאומית האיתנה שהעם מייחל לה. אתה לא תוכל להקים אותה, ולכן אנחנו, אנחנו החלופה היחידה. אבו שחאדה, תודה רבה. חבר הכנסת אבו שחאדה, קריאה ראשונה. תודה. אני רק מזכיר לו, אל תזכיר לו, הוא זוכר. מסביר, מסביר, לא מזכיר. חבר הכנסת אבו שחאדה, אתה בקריאה ראשונה.

בפעם האחרונה שהערבים נהרו, חבר הכנסת אוחנה, אתה רק מפריע לראש סיעתך. חבר הכנסת טיבי, שב, בבקשה. שהערבים נוהרים, אתם מפריעים לו. בבקשה, אני מתנצל. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, את הערבים שנה שלמה. חבר הכנסת טיבי, היית חסר לי פה. תודה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו החלופה היחידה, ממשלה לאומית איתנה, יציבה, אחראית, ממשלה שתחזיר את הכבוד הלאומי לאזרחי ישראל. חבריי ואני נחושים להחזיר את ישראל למסלול של הצלחה, כפי שעשינו בעשור הטוב ביותר בתולדות המדינה, לפני הניסוי הכושל של השנה האחרונה. הבאנו את ישראל לפסגות של עוצמה ושגשוג, ואנחנו שוב נביא אותה לגבהים חדשים, עוד יותר. הפכנו את המדינה שלנו למעצמה השמינית בעולם, חוללנו פריחה כבירה ביחסי החוץ, הבאנו ארבעה הסכמי שלום היסטוריים עם מדינות ערב, הרי אתם רק קוטפים את פירות ההסכמים שעשינו, את פירות השלום שחבריי ואני השגנו. כל מה שקורה, כל מה שיקרה עכשיו, מתבסס על הסכמי אברהם שאנחנו הבאנו, ושאתם, חלקכם, התנגדתם להם בגלוי וחלקכם התנגדתם להם בחסוי. הוצאנו את הגז מהמים למרות ההתנגדויות הקטנוניות שלכם והכנסנו מיליארדי שקלים לקופת המדינה, גם את הפירות האלה אתם קוטפים. אנחנו נביא עוד ועוד. הוצאנו את ישראל ראשונה בעולם מהקורונה, הפכנו את ישראל למעצמת סייבר והייטק, חיברנו את המרכז לפריפריה במהפכת תחבורה חסרת תקדים, חיזקנו את הגאווה בזהות היהודית, בתנ"ך, במורשת, למרות הלחצים הבין-לאומיים הכפלנו את אוכלוסיית המתיישבים ביהודה ושומרון. יש לנו תמיכה. יש ציבור מאחורינו, ציבור ענק,

גועש, מצפה, מחכה. יש לנו תמיכה, יש לנו חזון, יש לנו עוצמה, יש לנו דרך. אני אגיד לכם מה עוד יש לנו: יש לנו ערכים, מילים ומושגים שנעלמו בשנה האחרונה עם הממשלה הרופסת והאופורטוניסטית הזאת, ממשלת ההישרדות, ששורדת מהמקפצה בלי בושה. חבר הכנסת אבו שחאדה, תודה.

את כל המחסומים הסירו, אין מחסומי בושה.

יש לנו חזון של ישראל כמעצמה עולמית, ואנחנו נממש אותו בתנופה כבירה למען כל אזרחי ישראל. כשננצח בבחירות, אנחנו נפשיל שרוולים ונסתער על המשימות. אני רוצה להגיד לכם מה תהיה המשימה הראשונה שלנו.

המשימה שלנו היא להוריד מחירים, לבטל את המשפט

ולהחזיר את היציבות והצמיחה לטובת כל אזרחי ישראל,

צ'רקסים,

חרדים,

חבר הכנסת עודה, תודה. אנחנו לא מדברים בעלמא.

חבר הכנסת עודה, קריאה ראשונה. אם זו הייתי אני, הייתי בחוץ כבר מזמן. חבר הכנסת עודה, קריאה ראשונה. למה אני לא מקבלת "די" ו"תודה"?

אצלי זה קריאה ראשונה, שנייה, שלישית, החוצה. את מפריעה לראש מפלגתך.

כך פעלנו כשהוצאנו את ישראל מהמשברים הכלכליים הגדולים בעבר, 2003, 2009, 2019, משבר הקורונה. לא אמרנו שאין מה לעשות, לא אמרנו שזו תופעה עולמית, עשינו, פעלנו, הצלחנו. חבריי ואני חילצנו את ישראל מן המשברים, הזנקנו את הכלכלה שלנו לשיאים חסרי תקדים. אני רוצה שתדעו: בתל"ג לנפש עברנו את בריטניה, עברנו את יפן, עברנו את קנדה, עברנו את צרפת וכנראה עברנו גם את גרמניה, בניגוד לממשלה הנוכחית, בניגוד ליאיר לפיד החליפי בממשלת המעבר, העובר, שהודה שהוא לא מבין כלום בכלכלה, כך הוא אמר לי ולעם ישראל בריאיון טלוויזיוני, ושהיה שר האוצר הכושל בתולדות המדינה, הוא הוכיח שהוא לא יודע כלום. אנחנו יודעים איך לעשות זאת. לא רק שהם לא עצרו את האינפלציה והורידו מחירים,

הם העשירו, תרמו לאינפלציה. הם תרמו לאינפלציה, חבר הכנסת קריב, מספיק. במיסים המיותרים,

חבר הכנסת קריב, קריאה ראשונה. ובמיליארדים הרבים שהם חילקו אחד לשני, מרעננה לרע"מ ומרע"מ לרעננה. אנחנו ניקח את המשימה הראשונה: נוריד את יוקר המחיה. נעשה דבר נוסף: נצעיד את ישראל לפסגת הקדמה, פסגת הקדמה הטכנולוגית והמדעית העולמית, עם מרכזי ידע טכנולוגיים, עם בינה מלאכותית, עם ביו-רפואה. יצא לי שלשום להיפגש עם מישהו ששוחחתי איתו עשרות פעמים בטלפון,

מנכ"ל פייזר. דיברנו על הרחבת בסיס הידע הסטטיסטי האנונימי שלנו לרמות אחרות לגמרי בשיתוף פעולה של פייזר וחברות אחרות עם מדינת ישראל כדי להפוך את ישראל למרכז הידע הביו-רפואי הגדול ביותר בעולם. עשינו את זה עכשיו, כך הוצאנו את ישראל מהקורונה, אבל אנחנו רוצים להרחיב את זה.

עם יוזמות רבות אחרות, וזה יהיה מרכז לפיתוח חיסונים ותרופות במגוון רחב. הדבר השני שנעשה, אנחנו נחזיר את הכבוד הלאומי: נשמור על סמלי המדינה, נניף את דגלי ישראל בגאווה. ישראל היא המדינה של העם היהודי, היחידה שלו. אנחנו אומרים זאת בלי התנצלות, אבל אנחנו נקים ממשלה שתדאג לכולם, ליהודים וללא יהודים, כולם אזרחים שווי זכויות, אבל לא ניתן לפגוע בכבוד הלאומי, לא ניתן לאף מיעוט קיצוני להשתולל ברחובות. אבל לפני הכול ומעל הכול, בניגוד ליאיר לפיד, אנחנו לא נקים ממשלה שתלויה באחים המוסלמים ובתומכי הטרור. אתם לא

הדבר השלישי, היה משא ומתן משא ומתן, תודה, חבר הכנסת עבאס. תודה רבה. שב, בבקשה.

כלום. אתה שקרן. אתה שקרן. חבר הכנסת עבאס, חבר הכנסת קיש. חבר הכנסת קיש, סדרנים, להושיב את חבר הכנסת עבאס, סדרנים, להושיב את חבר הכנסת קיש. חבר הכנסת קריב. חבר הכנסת עבאס, שב, בבקשה.

נא להושיב את חברי הכנסת, ומי שלא רוצה לשבת, להוציא אותו.

שקרן, שב.

שקרן. תודה רבה. חבר הכנסת עודה, חבר הכנסת עודה. חבר הכנסת עבאס, תירגע.

בבקשה להמשיך. חבר הכנסת טיבי, שב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני מכבד אותך. תכבד אתה את הבית הזה. ככה לא מנהלים ישיבה. תודה רבה, אדוני. עם כל הכבוד לך,

אתה תנהג אחרת, אז תנהג אחרת,

אדוני, ככה

שקט, חברת הכנסת גולן. חברת הכנסת גולן, שקט. חבר הכנסת נתניהו, יש לי משהו להגיד לך באופן אישי: אני לא מקבל ממך הוראות. תודה. בבקשה להמשיך. אני יודע ממי אתה מקבל הוראות. איך הוא ימשיך?

אני, מי מקבל הוראות. בבקשה להמשיך.

ודאי לא כיושב-ראש הכנסת, כל עוד אני בתפקידי. חברת הכנסת גולן, קריאה ראשונה.

תכף אני אוציא אותך. חברת הכנסת דיסטל, שקט. שקט. הדבר הראשון, להוריד מחירים, הדבר השני, להחזיר את הכבוד הלאומי, הדבר השלישי, איראן. אם איראן תפתח ארסנל גרעיני, זה יטיל צל כבד על עצם קיומנו, ואיראן דוהרת לשם בשנה האחרונה. לכן חבריי ואני נעשה הכול, הכול, כדי שלאיראן לא תהיה פצצה גרעינית. ניאבק בתוקפנות האיראנית ובשליחות הטרור שלה בצורה חסרת פשרות, גם ברמה הבין-לאומית וגם ברמה המבצעית. אלה שלושת היעדים הדחופים שלנו: הפחתת יוקר המחיה, השבת הגאווה הלאומית ובלימת הסכנה האירנית, אליהם יתווספו יוזמות רבות אחרות. חבר הכנסת עודה, קריאה שנייה.

בבקשה להמשיך. אבל כדי לעשות את כל זה ועוד דברים רבים אחרים ישראל זקוקה לממשלה חזקה, מנוסה ויציבה. אי-אפשר לעשות זאת כשבראשה עומדים טירונים חסרי ניסיון. אין להם שום עומק,

שום חזון, כל מה שיש להם הוא מילים חלולות וגיבוי של התקשורת שממנה הם באים, זה כל מה שיש להם. אבל לנו יש דברים אחרים: לנו יש את כל העוצמה, את כל הערכים, את כל התקווה ואת כל הלכידות. ואני רוצה להודות כאן לחבריי, שעמלו קשה במשך שנה שלמה. אמרו לנו שהאופוזיציה תתפרק, שהליכוד יתפרק. הוכחנו שהם התפרקו, והם התפרקו כי אין להם שום דבק אמיתי מאחד. לנו יש: אהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל, אמונה במורשת ישראל, אמונה בעתיד ישראל, עתיד של עוצמה, עתיד של תקווה. בעזרת השם, בעוד ארבעה חודשים נממש את זה עבור כל אזרחי ישראל.

תודה רבה. לא לא לא, חברת הכנסת דיסטל, חברת הכנסת, מספיק. הבנו. כן, גם את, כן. אל תתווכחי איתי. ישבתי, בשקט, אל תתווכחי איתי. קריאה ראשונה. בחייאת, תוציא אותי, תוציא אותי, זה יהיה מהמם. זה יהיה מהמם. למצלמות, חבל, הבנו אותך.

אני הבעיה שלך. הבנו אותך, הבנו, הבנו. תודה רבה. חברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו חוזרים להצעת החוק. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות. קבוצת הליכוד, יושב-ראש ועדת הכנסת, סיכום, בבקשה. בזכות המשותפת אתם הולכים לבחירות, חבר הכנסת קיש, תחזור,

נא להחזיר את קיש למקום. חבר הכנסת קיש, תחזור למקום. חבר הכנסת עבאס, תחזור למקום. סדרנים, להחזיר את חבר הכנסת עבאס למקום. להושיב את חבר הכנסת עבאס. תודה רבה. חבר הכנסת טיבי, באמת. חבר הכנסת עבאס, חבל על העצבים. חבר הכנסת טיבי, תודה. בבקשה, להתחיל. חבר הכנסת אבוטבול, קריאה ראשונה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי

אני עולה לסכם את חוק התפזרות הכנסת, אבל אני בעצם מסכם את הכנסת העשרים-וארבע.

יש עוד חקיקה שתעבור בהסכמה ועוד כמה ועדות, אבל אחרי ההצבעה אנחנו ניפרד ממנה לשלום, חלקנו בידידות, חלקנו בכעס, אבל אני חושב שרובנו יוצאים ממנה בתחושה שבאנו לעשות טוב לעם ישראל. עד לפני שלושה שבועות הייתי חלק מהקואליציה, הייתי חלק מקואליציה מורכבת במשך שנה. זאת הייתה שנה של מאבקים ועימותים בלתי פוסקים שלעיתים חצו את גבול הטעם הטוב ולא הוסיפו כבוד לנו ולמשכן הזה, הסמל של הממלכתיות הישראלית המתחדשת. נכנסתי לקואליציה הזאת לא כאופציה ראשונה אלא כי לא הייתה אופציה לממשלה אחרת. אני וידאתי את זה רגע לפני הכניסה, וגם וידאתי שההסכמים הקואליציוניים ישמרו על הערכים שלי ועל מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אבל הניסוי של הקואליציה הזאת נכשל. לאורך כל השנה שאלו אותי: מה יהיה הקו האדום? מתי לא תוכל להיות חלק מהקואליציה? ואני תמיד עניתי שכשהקו האדום מגיע, אתה רואה אותו. וראיתי אותו. אצלי הקו האדום היה שיתוף פעולה והישענות על הרשימה המשותפת. אני אומר פה עכשיו כמה דברים שאולי לחלק מהאנשים יהיה קשה לשמוע, אבל מבחינתי, מי שלא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, מי שלא מכיר בכך שהיהודים הם מדינת ישראל, ויש לו שאיפה שעם ישראל לא יהיה בארץ ישראל, אין לו מקום לשותפות, ואין לו חלק בבית הזה. אבל אני לא מחליט מי יהיה זכאי להיבחר לכנסת. אני מחליט לעומת זאת עם מי אני לא משתף פעולה. אז הקו האדום שלי הגיע, אבל גם ראוי לציין שהוא הגיע אחרי הישגים לממשלה הזאת וגם לי, ואני חושב שדווקא בעת פיזור ראוי לציין אותם. אני כמו ציבור גדול התמלאתי גאווה על שבפעם הראשונה עמד בראש ממשלת ישראל אדם מהציוניות הדתית, חובש כיפה, שליוויתי במשך עשור, ועשה ועושה דברים טובים למען עם ישראל. הממשלה הזאת העבירה תקציב מדינה שהיה תקוע. האזרחים מן השורה לא תמיד מודעים לחשיבות תקציב המדינה ולתפקוד של משרדי הממשלה. אני חייב לומר שכמו כל עם ישראל התמלאתי השנה גאווה במצעד הדגלים שצעד לפי המתווה, בהתנגדות להסכם הגרעין האיראני, בסיכום המת"ע ובאישור אלפי יחידות דיור ביהודה ושומרון, בקידום ההיבטים המשפטיים והמקצועיים לקראת חיבור החשמל להתיישבות הצעירה, משימה שעוד חייבים לסיים, ביחסים הטובים שנמשכים ונרקמים מול מדינות העולם, בחיבור סיבים אופטיים בכל רחבי הארץ, לרבות ביהודה ושומרון, בגליל, בנגב ובמרכז, בשיתופי פעולה יוצאי דופן בין חילונים לדתיים, בין שמאל לימין, בשבירת חסמים ועשייה למען אוכלוסיות שנזנחו. ניר, אתה בסיום? לא נשכח את המלחמה שנלחמתם בחרדים, הממשלה הזאת.

בעבודה קשה בוועדות הכנסת השונות. לצד הניצחונות הגדולים האלה היו,

גם לא מעט מפלות. זאת הייתה קואליציה קשה, וכאמור, הגיע קו אדום. אני מניח שגם האופוזיציה יוצאת היום בתחושת הצלחה. פוליטיקה היא אומנות הפשרות, כך פעלתי לאורך כל השנה כיושב-ראש סיעת ימינה וכיושב-ראש ועדת הכנסת, וכך, בעזרת השם, אמשיך לפעול. אני רוצה להגיד תודה לכל חבריי וחברותיי פה בכנסת. כולנו באנו, כל אחד על ידי שולחיו, כדי לעשות להם טוב, לעשות למענם. עשינו את ההשתדלות המרבית. אני רוצה להודות לעובדות ולעובדי הכנסת שנשארים פה איתנו עד הרגעים האחרונים של הלילה ופותחים איתנו את הבוקר בכל שבוע מחדש. אני רוצה להודות ליועצים וליועצות שלנו, ואני שמח על כך שהספקנו לטפל בשכר ובתנאים שלהם. אני רוצה להודות לעובדות ולעובדי הסיעות, שעובדים קשה מאחורי הקלעים מסייעים לנו, מכוונים אותנו, מדייקים אותנו כדי שנעשה טוב ומדויק למען הציבור שבחר בנו. לצערי, לא הספקנו לשפר את התנאים שלהם, אבל יש על כך הסכמה מקצה לקצה בבית הזה, ואני בטוח שבכנסת הבאה, בעזרת השם, הנושא הזה יתוקן. את המילים הבאות העליתי בכמה הזדמנויות כאן מעל בימת הכנסת, ולקראת היציאה לבחירות חשוב לי לומר אותן שוב,

של רבי אלימלך מליז'נסק: "שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך", ואל יעלה בליבנו שום שנאה לאחד על חברו, חלילה. אני שמח שלקראת סוף המושב הזה, לקראת סוף הכנס הזה, לקראת התפזרות הכנסת, הייתה עבודה משותפת בין הקואליציה לאופוזיציה. אני רוצה להודות ליושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת בועז טופורובסקי, לדנה ולנטע וכמובן לכל הצוות שלי. אורבך, לביטן על הסוכריות. אני רוצה להודות לחבר הכנסת יואב קיש על שיתוף הפעולה. אני רוצה לוודא עכשיו, גם מבחינת חבר הכנסת בועז טופורובסקי, חבר הכנסת יואב קיש? איפה חבר הכנסת קיש? איפה חבר הכנסת קיש? אני רוצה לוודא שכולם מוכנים ושאפשר לסיים. תודה רבה לכולם ושניפגש, בעזרת השם, בשמחות. תודה רבה לחבר הכנסת ניר אורבך. אם כך, אנחנו ניגשים להצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב 2022. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות, ולהלן קבוצות חברי הכנסת: קבוצת סיעת הליכוד: חברי הכנסת בנימין נתניהו,

ישראל כץ,

אבי דיכטר, גלית דיסטל, חיים כץ, אלי כהן, צחי הנגבי, אופיר אקוניס, יובל שטייניץ, דוד אמסלם, דסטה גדי יברקן,

יואב קיש, דוד ביטן, קרן ברק,

מכלוף מיקי זוהר,

פטין מולא

אפרת רייטן, רם שפע, אבתיסאם מראענה ונעמה לזימי, קבוצת סיעת ישראל ביתנו: יבגני סובה, יוליה מלינובסקי, אלכס קושניר, יוסף שיין, לימור מגן תלם ואלינה

ההסתייגות לא עברה, הסתייגות 2, לסעיף 1. אנחנו עוברים להסתייגות 3, לסעיף 1. הצבעה. הסתייגות 3 לא נתקבלה. בעד, 12, נגד, 84. הסתייגות 3, לסעיף 1, לא עברה. אנחנו עוברים להסתייגות מס' 4, לסעיף 1. הצבעה. הסתייגות 4 לא נתקבלה.

81. הסתייגות מס' 4, לסעיף 1, לא עברה. עוברים להסתייגות מס' 5, לסעיף 1. הצבעה.

12, נגד, 83, נמנע אחד. לפיכך הסתייגות 5 לא עברה. הסתייגות מס' 6, לסעיף 1, הצבעה. הסתייגות 6 לא נתקבלה.

12, נגד 81, שניים נמנעו. לפיכך הסתייגות מס' 6, לסעיף 1, לא עברה. חבר הכנסת סובה, אתם מסירים את 7 עד 12, כולל לחלופין? זה מה שהודיעו לי. מסירים?

7 עד 12, לרבות לחלופין, הוסרו. אנחנו עוברים להצביע על הסתייגות מס'

לסעיף 1. הסתייגות 13, הצבעה. הסתייגות 13 לא נתקבלה. בעד, עשרה, נגד, 85, שניים נמנעו. לפיכך הסתייגות מס' 13 לא עברה. חברי הכנסת, לתשומת ליבכם, אני עובר להצבעה על סעיף 1, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיף 1, כהצעת הוועדה, נתקבל.

אין נגד ואין נמנעים. לפיכך ההצבעה על סעיף 1 כנוסח הוועדה בקריאה שנייה עברה. אנחנו עוברים לסעיף 2, הסתייגות מס' 14. הקואליציה ביקשה הצבעה שמית. בבקשה, מזכיר הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה,

אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה,

ניר אורבך, בעד ינון אזולאי, בעד ישראל אייכלר, בעד דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, בעד ענבר בזק,

חיים ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן,

ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי,

רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, בעד יואב בן צור, בעד נפתלי בנט, נגד חבר הכנסת אבוטבול, אתה באמצע הצבעה, זה לא נהוג. פשוט לא נהוג. בבקשה.

(קורא בשמות חברות הכנסת) אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק,

אני מבקש להפסיק להפריע באמצע הצבעה. חבר הכנסת מלכיאלי, יהיה לך אחר כך מספיק זמן. תודה. בבקשה להמשיך.

יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן,

איתן גינזבורג,

יואב גלנט, בעד גילה גמליאל, בעד מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר

גלית דיסטל אטבריאן, בעד צבי האוזר,

צחי הנגבי, בעד שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז, נגד אחמד טיבי,

יוסף טייב,

אלון טל, נגד יעקב טסלר, בעד דסטה גדי יברקן, בעד מאיר יצחק הלוי, נגד אלי כהן,

מאיר כהן,

מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, נגד אופיר כץ,

כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי,

גבי לסקי, נגד יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם, נגד אמילי חיה מואטי,

פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי

מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, בעד אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה, נגד אדוני היושב-ראש, כרגע יש בדיקה של הייעוץ המשפטי, תירגעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו,

יבגני סובה,

אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי,

מנסור עבאס,

איימן עודה,

חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, בעד שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן,

אביר קארה, נגד אלכס קושניר, נגד יואב קיש,

גלעד קריב,

שלמה קרעי,

מירי מרים רגב,

שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה,

מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן,

יוסף שיין,

עמיחי שיקלי, אינו נוכח רק שנייה, אני מבקש הפסקה מתודית. חבר הכנסת בן גביר, יש לי כאן ייעוץ משפטי. על פי סעיף 41 לתקנון, חבר כנסת ימלא אחר הוראות יושב-ראש הכנסת או יושב-ראש הישיבה, ולא יעשה במליאה מעשה שיש בו כדי פגיעה בכבוד הכנסת או אחד מחבריה או בסדר דיוניה. אני כרגע באמצע. בבקשה שקט, תירגע, אבוטבול. אבוטבול, תירגע. אבוטבול, תירגע. קריאה שנייה. חבר הכנסת בן גביר, תפסיק בבקשה לצלם. חבר הכנסת בן גביר, קריאה ראשונה. שרן השכל עשתה שידור ישיר, למה?

יש לי ייעוץ משפטי. בבקשה. חבר הכנסת בן גביר, קריאה שנייה. חבר הכנסת בן גביר, קריאה שנייה. חבר הכנסת בן גביר, אתה מתגרה בחברי הכנסת, תפסיק עם זה. אתה בקריאה שנייה, זה חבל. תפסיק את הצילום בלייב כרגע. נא להפסיק.

אני לא עושה שום דבר, אני אוציא אותך. בבקשה החוצה. תפסיק עם זה עכשיו מייד. מייד תפסיק את זה.

אל תעזרו לי. חברת הכנסת לזימי, נראה לי שאני מסתדר. חבר הכנסת בן גביר, נא להפסיק את הצילום. בבקשה להוציא אותו החוצה. (חבר הכנסת בן גביר יוצא מאולם המליאה.) שלמה קרעי (הליכוד): כששרן עשתה שידור ישיר בשבוע שעבר לא אמרת מילה. די כבר, קרעי, מה זה קשור אליך בכלל? בבקשה לצאת החוצה. חבר הכנסת בן גביר, החוצה. למה, ככה. אתה מתנהל כמו יושב-ראש יש עתיד. תודה רבה. חבר הכנסת קרעי, את פניני הלשון ממך שמעתי שנה שלמה.

נוכחת עמיחי שיקלי, אינו נוכח האם יש מי מחברי הכנסת שנמצא במליאת הכנסת, לא הצביע ורוצה להצביע? תודה רבה. תמה ההצבעה. בבקשה לספור. בעד, 47, נגד, 57. לפיכך הסתייגות מס' 14 לא התקבלה.

נא להכניס את חבר כנסת בן גביר להמשך ההצבעה. 47 בעד, נגד, 57, לפיכך ההסתייגות לא התקבלה. סדרנים, בבקשה להכניס את חבר הכנסת בן גביר.

אנחנו ממשיכים הלאה. בבקשה לשבת. אני לא ממשיך, אני לא ממשיך בהצבעה. בבקשה להודיע בחוץ לחברי הכנסת להיכנס. חבר הכנסת סובה, עד שייכנסו, סעיף 15 לחלופין, סעיף 16 לחלופין וסעיף 17, מהתחלה. בבקשה שקט. חבר הכנסת סובה. הסתייגות 15, לסעיף 2, כולל לחלופין, הסתייגות 16, לסעיף 2, כולל לחלופין. הסתייגות 17, לסעיף 2, להסיר? מסירים את כל ההסתייגויות, כולל סיעת העבודה? כולל סיעת העבודה. רע"מ, אתם שותפים ב-17. חבר הכנסת עבאס, מישהו מרע"מ פה? להוריד את הסתייגות 17. תודה רבה. לפיכך, חברי הכנסת, אנחנו מצביעים על סעיף 2, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. הצבעה. סעיף 2, כהצעת הוועדה,

בעד, 98, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך, סעיף 2, כנוסח הוועדה, עבר בקריאה השנייה. הסתייגות מס' 18, לסעיף 3, כולל לחלופין. חבר הכנסת עבאס? מסירים. 19, כולל לחלופין, כנ"ל. אם כך, אנחנו עוברים לקבוצת ישראל ביתנו. הסתייגות 20, לסעיף 3, חבר הכנסת סובה? לא מסירים, בסדר. אני שואל.

אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית. הסתייגות מס' 20, לסעיף 3, הצבעה. בעד, 13, נגד 82, נמנעים, שניים.

הסתייגות מס' 20 לא עברה. חבר הכנסת סובה, להוריד את כל הלחלופין של 20? מורידים את כל הלחלופין. מפלגת העבודה להסיר את הלחלופין להסתייגות מס' 20? מורידים. גם העבודה וגם קבוצת ישראל ביתנו הסירו את הסתייגות מס' 20, לסעיף 3. אנחנו עוברים להסתייגות מס' 21, לסעיף 3. הצבעה. אנחנו עוברים להסתייגות מס' 21, לסעיף 3. הצבעה. אנחנו עוברים להסתייגות מס' 21, לסעיף 3. הצבעה. הצבעה מס'

לסעיף 5, כולל לחלופין. מסיר את כל ההסתייגויות.

כל ההסתייגויות, גם הבאות בתור. כל ההסתייגויות הוסרו.

אני חייב להקריא לפרוטוקול. אתם מודיעים שהסרתם את הכול? קבוצת העבודה, קבוצת ישראל ביתנו וקבוצת רע"מ הודיעו כי הן מסירות את כל ההסתייגויות, לכן, תשימו לב, אני עובר לפי הסעיפים כנוסח הוועדה. אני מצביע על סעיף 5 בקריאה שנייה,

לא. אי-אפשר. הייתי רוצה לעשות, זה בלתי אפשרי. סעיף 5, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה, הצבעה. סעיף 5 נתקבל. בעד, 97, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך, סעיף 5, בנוסח הוועדה, עבר בקריאה שנייה. אני עובר להצביע על סעיף 6 כנוסח הוועדה. הצבעה, הרשימה המשותפת. רגע, מה קרה? רגע, רגע, רגע. בטל, בטל, בטל. מה עם הרשימה המשותפת? הסרתם? לא?

לא, לא. אני מצטער.

אני מצטער. אני חוזר על זה. אני מדבר על סעיף, זה אחרי סעיף 6. אני הולך חזרה להצבעה. אני מבטל את ההצבעה הזאת ומצביע על סעיף 6, כנוסח הוועדה. הצבעה.

בעד, 96, אין נמנעים, אין מתנגדים. לפיכך, סעיף 6, כנוסח הוועדה, עבר בקריאה שנייה. אני עובר לאחרי סעיף 6. קבוצת העבודה וקבוצת ישראל ביתנו הודיעו שהן מסירות את ההסתייגויות. לפיכך, אני עובר לקבוצת הרשימה המשותפת הסתייגות מס'

לאחר סעיף 6, כולל הלחלופין. חבר הכנסת אוסאמה? הצבעה שמית. הצבעה שמית על הסתייגות 43, אחרי סעיף 6. בבקשה, הצבעה שמית. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, בעד אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, נגד ניר אורבך, נגד ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס,

משה ארבל, נגד יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, נגד אוריאל בוסו, נגד ענבר בזק, נגד חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר,

יואב בן צור, נגד

אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק,

ניר ברקת,

יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן,

איתן גינזבורג,

יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, נגד מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, נגד צבי האוזר, נגד צחי הנגבי, נגד שרן מרים השכל, נגד מיכל וולדיגר, נגד רות וסרמן לנדה,

אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז,

טייב,

אלון טל, נגד יעקב טסלר, נגד דסטה גדי יברקן,

מאיר יצחק הלוי, נגד אלי כהן,

אינו נוכח עופר כסיף,

אופיר כץ,

נגד ישראל כץ, נגד רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה משתתפת בהצבעה גבי לסקי, אינה נוכחת יאיר לפיד,

לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי,

פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

אורי מקלב, נגד אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, נגד יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן,

עלי סלאלחה, בעד בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי,

מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה,

חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן,

אביר קארה,

אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש,

גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי,

מירי מרים רגב,

מיכל רוזין,

אינו נוכח יעל רון בן משה,

מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, נגד יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, אינו משתתף בהצבעה נירה שפק, אינה משתתפת בהצבעה עאידה תומא סלימאן,

נא לקרוא פעם נוספת בשמות חברי הכנסת שלא היו במליאה. (קורא בשמות חברי הכנסת) אלי אבידר, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת יאיר גולן, אינו נוכח מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח גבי לסקי, אינה נוכחת לימור מגן תלם, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שמחה רוטמן,

אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי,

קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח האם יש מי מחברי הכנסת שנמצא במליאה ולא הצביע? אם כך, תמה ההצבעה.

תוצאות ההצבעה: בעד, תשעה,

חבר הכנסת סעדי, האם להוריד לחלופין א' עד ט'? אתם מפריעים לי, אני לא שומע אותו. א' להצביע. ואת השאר להסיר? אוקיי, בסדר, הבנתי. בבקשה להזעיק את חברי הכנסת לתוך אולם המליאה. בבקשה לשבת, כדי שנדע כמה חסרים. חברי הכנסת מתבקשים לשבת. בבקשה לשבת. חבר הכנסת קיש, הכנסת את כולם? בבקשה לשבת, כי אנחנו לא רואים מי חסר.

אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין א' להסתייגות 43, לסעיף 6, אחרי 6. בבקשה,

הסתייגות 43 לחלופין א לא נתקבלה. בעד, תשעה, נגד, 71, אין נמנעים. לפיכך לחלופין א' להסתייגות 43, לאחר סעיף 6,

חבר הכנסת סעדי, ב' עד ט'? ב' להצביע. ב' להצביע. אנחנו עוברים להצבעה לחלופין ב' להסתייגות 43, לאחר סעיף 6. הצבעה.

בעד, שבעה, נגד, 72, אין נמנעים. לפיכך לחלופין ב' להסתייגות 43, לאחר סעיף 6, לא עברה. ג', ד', ה' להסיר. ג' להסיר, ד' להסיר, ה' להסיר. ו' להצביע.

אנחנו מצביעים על לחלופין ו' להסתייגות 43, לאחר סעיף 6. הצבעה.

שמונה בעד, 74 נגד, אין נמנעים. לפיכך לחלופין ו' להסתייגות 43, לאחר סעיף 6, לא עברה. חבר הכנסת סעדי? ז' וח' להוריד. להצביע על ט'.

אנחנו הולכים להצביע על לחלופין ט' להסתייגות 43, לאחר סעיף 6. הצבעה.

בעד, שבעה, נגד, 72, אין נמנעים. לפיכך הסתייגות ט' לא התקבלה. חברי הכנסת, בבקשה לשבת. אנחנו עוברים לקריאה השלישית. בבקשה לשבת. ההצבעה בקריאה השלישית. אני מדגיש: צריך 61. לפיכך, נא לשבת.

הקואליציה ביקשה שמית, בבקשה. בבקשה, מזכיר הכנסת, שמית. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה,

אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך, בעד ינון אזולאי, בעד ישראל אייכלר, בעד דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס,

משה ארבל, בעד יעקב אשר,

זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, בעד ענבר בזק, בעד חיים ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, בעד ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי,

רם בן ברק,

איתמר בן גביר,

יואב בן צור, בעד נפתלי בנט, בעד אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק,

ניר ברקת,

יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן,

איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, בעד גילה גמליאל,

מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד צבי האוזר,

צחי הנגבי,

שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר, בעד רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז,

אחמד טיבי, בעד יוסף טייב, בעד אלון טל,

יעקב טסלר, בעד דסטה גדי יברקן, בעד מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן, בעד מאיר כהן, בעד מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, בעד אופיר כץ, בעד חיים כץ, בעד ישראל כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי,

אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה משתתפת

גבי לסקי,

יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי, אינה משתתפת בהצבעה פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד אבי מעוז, בעד אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי, בעד בנימין נתניהו, בעד יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן, בעד עלי סלאלחה, בעד בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, בעד מנסור עבאס, בעד איימן עודה, בעד חוה אתי עטייה, בעד יצחק פינדרוס, בעד שירלי פינטו קדוש, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, בעד אביר קארה,

אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש,

גלעד קריב, אינו משתתף בהצבעה שלמה קרעי,

מירי מרים רגב,

רוזין, אינה נוכחת שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה, אינה נוכחת מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, בעד יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, אינו משתתף בהצבעה נירה שפק, אינה משתתפת בהצבעה עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מי מחברי,

נא לקרוא בבקשה פעם נוספת. רגע, רגע, הוא קורא פעם נוספת, מיקי. (קורא בשמות חברי הכנסת) אלי אבידר, אינו נוכח אלינה ברדץ יאלוב, אינה נוכחת יאיר גולן, אינו נוכח איתן גינזבורג,

מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר,

ווליד טאהא, אינו נוכח משה טור פז,

אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, אינו נוכח לימור מגן תלם, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח מיכל רוזין,

יעל רון בן משה, בעד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן,

האם יש מי מחברי הכנסת שנמצא באולם המליאה ולא הצביע ומעוניין להצביע? אם כך, תמה ההצבעה. חברי הכנסת, אין מתנגדים,

92. לפיכך, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע ומימון מפלגות,

ותיכנס לספר

הכנסת אבוטבול, זו לא חתונה פה. שב. אתה לא צריך לנופף.

זה, זו לא חתונה. הפכת את הכנסת לאולם חתונות. תודה רבה. חברי הכנסת, בבקשה להתיישב. לא, לא לא, חבר הכנסת קריב, לא,

בבקשה לגלות איפוק. בבקשה. חבר הכנסת קריב, לגלות איפוק. תפסיק לתת לי הוראות, בן גביר. הכול מותר לחברים שלך, היושב-ראש. אני מבקש מהם לשבת. תפסיקו. זה היה גם בצד הזה. בן גביר, אתה רוצה? אתה לא ביקשת, אנא, הפסיקו. נו, באמת. שבעתי, אבל לא נחת, ממך. תגיד תודה לאל שאתה הולך ולא תשבע יותר ממני, חבר הכנסת קרעי, יש לי חדשות: אני לא הולך לשום מקום. את החדשות נשמע בעוד ארבעה חודשים וחצי. בבקשה לשבת. אני חייב להמשיך בסדר-היום. חברי הכנסת מהקואליציה, בבקשה לשבת. יש עשר דקות הפסקה? בבקשה לשבת. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית: הצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים-וחמש (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. מסקנות ועדת הפנים והגנת הסביבה בעקבות דיון בהצעה לסדר-היום של חברי הכנסת אלון טל, אמילי חיה מואטי, מוסי רז ופטין מולא בנושא: היערכות לאומית להתמודדות עם אסונות אקולוגיים ימיים. תודה. תודה רבה למזכיר הכנסת. אני מבקש מהסדרנים לעזור לי, או להוציא חברי כנסת או להושיב אותם במקומם. אני מבקש לעזור בידי להושיב את חברי הכנסת, או מי שאפשר שיצא החוצה, משני הצדדים. תודה רבה לכולם. חברים, בבקשה לשבת. אני מבקש שקט גם בתאי הסיעות, כי אני רוצה להודות לעובדי הכנסת. בבקשה שקט. חברי הכנסת, גם אופוזיציה, גם קואליציה,

אני מבקש בכל לשון של בקשה. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, עכשיו, לאחר שהכנסת התפזרה, אני מבקש לומר כמה מילים. הכנסת הזו הייתה כנסת מורכבת מאוד, כנסת מקוטבת, שפעלה בזמן חילופי שלטון, שבה אופוזיציה הפכה לקואליציה וקואליציה הפכה לאופוזיציה. לצערי הרב, גם השיח הפוגעני והשנאה הגיעו לשיאים שלא ידענו בבית הזה. במקביל, הייתה זאת כנסת שעבדה מסביב לשעון, העבירה תקציב וחוק הסדרים וחוקקה אין-ספור חוקים. גם עכשיו אתה מפריע לי, בוסו? אתה עושה נאום פוליטי.

כל השנה, כל השנה נאמתם נאומים פוליטיים. אבוטבול, תהיה בשקט. לצערי הרב,

מספיק, מותר לי. לצערי הרב, גם השיח הפוגעני והשנאה הגיעו לשיאים שלא ידענו. מכיוון שישבתי פה, אני יודע מה העברתי. זה לא פוליטי. חבר הכנסת קרעי, שבעתי מפניני הלשון. לצערי הרב, גם השיח הפוגעני הגיע לשיאים שלא ידענו בבית הזה. במקביל, הייתה זו כנסת שעבדה מסביב לשעון, העבירה תקציב וחוק הסדרים וחוקקה אין-ספור חוקים חשובים לטובת הציבור, כנסת שיצאה מהקורונה וחזרה לפעול באופן מלא בזירה הבין-לאומית, כנסת שסייעה למדינת ישראל להתקדם לאחר שנתיים קשות של מגפה ובחירות ושחזרה לתפקד אחרי שיתוק ממושך. חבריי חברי הכנסת, כולי תקווה שנלמד מהטעויות של הכנסת העשרים-וארבע ונלמד לנהל את המחלוקות שלנו בצורה עניינית וראויה בכנסת הבאה. אסור לנו להמשיך בדרך זו, שעלולה לפרק את הכנסת ואת יכולתנו להנהיג את המדינה ולהיות דוגמה לשיא במחלוקות. בהזדמנות הזו, אני רוצה לומר תודה גדולה לכל עובדי הכנסת שמלווים אותנו במקצועיות, ומאפשרים לבית הזה ולנבחרי העם לעבוד באופן שוטף בעבור כלל הציבור הישראלי: לעובדי הוועדות, לראשי החטיבות, לאנשי המשק, לדוברות הכנסת, למחלקת המחשוב, הפרוטוקולים, דברי הכנסת והדפוס, לאגף טקסים ואירועים, למרכז המבקרים ולאנשי ונשות מוזיאון הכנסת. תודה לצוות הסיעות שמגייסים את חברי הכנסת ומנהלים את המשא ומתן בין אופוזיציה לקואליציה. תודה לייעוץ המשפטי, שנותן לנו קווים מנחים חוקיים להתנהלות ועובד מסביב לשעון כדי להכין את החוקים בישיבות הוועדות ובניסוחים. תודה למזכירות הכנסת, שדואגת לניהול הפרלמנטרי השוטף של המליאה והוועדות. תודה רבה לכם שהייתם עזר לידי. תודה רבה לכם הסדרנים, המאבטחים, אנשי משמר הכנסת, שדואגים לסדר ולאבטחה בתוך המשכן. תודה לסגני יושב-ראש הכנסת, לחברי הנשיאות, לשרים, לשרות, לסגני השרים והשרות, ולכם, חברי הכנסת,

אופוזיציה, קואליציה, מרכז, לכם, חברי הכנסת, על העבודה המשותפת. תודה רבה למנכ"ל הכנסת וצוותו, שעבדו במקצועיות ובמסירות למען הבית הזה. תודה רבה באופן אישי לצוות שלי, שהיה איתי, אבל למה, חברת הכנסת בן ארי, קריאה ראשונה. אני רוצה להודות לעובדי הכנסת, ואת מפריעה לי. תודה רבה באופן אישי לצוות שלי, שהיה איתי לילות כימים, בשעות הקטנות של הלילה ועד הבוקר, נכון לעשות כל משימה באהבה ובמסירות יוצאת דופן. אחרונות חביבות, אבל חלק מהלב של הבית הזה, תודה רבה לציונה, רוחמה וטניה, שגם בשעות הקטנות של הלילה דואגות לנו לכוס קפה ולשיחה מעניינת עם חיוך. תודה רבה ודרך צלחה לכולם. חבר הכנסת אופיר, חבר הכנסת אופיר כץ, אני נותן לך לבדוק את זה, אם זה פוליטי או לא. בוא, קח. קצת, קצת רגישות. בבקשה. לא צריך לקפוץ על כל דבר. בהצלחה לכולנו. פשוט אין מילים.

ובכן אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אנחנו ניגשים לסעיף 15, הצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים-וחמש (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022, מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, קיבלה פטור מחובת הנחה, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. מציג חבר כנסת גלעד קריב, יושב-ראש ועדת החוקה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת הנכבדים, תודה מעומק הלב לראש הממשלה היוצא. ברכות לראש הממשלה הנכנס. בטרם אציג את הצעת החוק, אבקש להתייחס לנאומו של ראש האופוזיציה, שאמר כי הוא הביא את ישראל לפסגות ולשיאים בכל תחומי החיים. אפשר להתווכח על האמירה המוזרה והתלושה מן המציאות הזו, אבל על דבר אחד אי-אפשר להתווכח:

מר נתניהו, דרדרת את החברה הישראלית לתהומות של קיטוב, שנאה ופלגנות. 27 שנים עברו מאז המרפסת בכיכר ציון, והשנה האחרונה הוכיחה שעוד לא ירדת מהמרפסת. נתניהו של 2022 הוא נתניהו של 1995, בהבדל אחד:

על המרפסת בכיכר ציון, הוא נזהר מלחבק פומבית את הכהניסטים, היום הוא הזנב שלהם והם מכשכשים בו. בושה וחרפה. ועתה אדוני היושב-ראש, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים-וחמש (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022. הצעה זו היא הצעת חוק מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט על בסיס בקשות לתיקונים שהוגשו לוועדה על ידי ועדת הבחירות המרכזית ובכל הנוגע לתעמולת בחירות, על בסיס דיונים רציניים וממושכים שנערכו בוועדה בחודשים האחרונים בנוגע ליישום המלצות ועדת ביניש. הצעת החוק כוללת הוראות מיוחדות לקראת הבחירות לכנסת העשרים-וחמש וגם הוראות של קבע. אבקש, אדוני היושב-ראש, מפאת חשיבות העניין, לפתוח בנושא השינויים לחוק דרכי תעמולה. על בסיס המלצות ועדת ביניש, הוועדה מבקשת לאמץ כמה המלצות לעניין תיקון חוק הבחירות (דרכי תעמולה), החשוב שבהם הוא הכנסת סעיף שקיפות כללי לחוק, שבמסגרתו מוצע להחיל את חובת השקיפות, החלה כיום רק על פרסום מודעות בעיתונות ובלוחות המודעות, על כל הסוגים של תעמולת בחירות ומודעות בחירות, ללא קשר למסגרת התקשורתית ולמדיום שבאמצעותו מופצת ההודעה, ובכלל זה גם על פרסום באינטרנט וברשתות החברתיות. לפי המוצע, חובת השקיפות תחול על פרסום ישיר של תעמולת בחירות על ידי מתמודד בבחירות, גופים קשורים אליו ומי מטעמם, וגם על כל תוכן תעמולה שמפורסם בעבור תשלום. מדובר בשינוי חשוב בדיני הבחירות, שימנע תופעות מסוכנות של הפצת פייק ניוז, של שימוש בבוטים ושל הטיה של הבחירות באמצעות כסף, שרובו הוא כסף מקופת הציבור. הכנסת העשרים עסקה בתיקון חשוב זה, אבל העיגון שלו בחוק נמנע ברגע האחרון ממש על ידי גורמים בבית הזה שביקשו ככל הנראה לנצל את הכלים הפסולים והמסוכנים האלה. ביום הזה אנחנו מעגנים את חובת השקיפות בחוקי הבחירות של מדינת ישראל על מנת לבלום את התופעות הקשות והלא-ראויות שראינו במערכות הבחירות האחרונות.

מוצע לבטל את האיסור הארכאי של תעמולה באמצעות כלי טיס או שיט, מוצע להרחיב את האפשרות להשתמש ברמקולים במסגרת אספות או כינוסים שמטרתם תעמולת בחירות, וכן מוצע לבטל את ההגבלה המיושנת על גודלן של מודעות המתפרסמות על לוחות המודעות ברשויות המקומיות. אני מקווה שוועדת החוקה בכנסת הבאה תשלים את מלאכת תיקונו של חוק דרכי תעמולה בהתאם להמלצותיה של ועדת הנשיאה בדימוס בייניש. עתה אבקש להציג את הוראות השעה שיאפשרו את ניהול הבחירות בסמיכות לבחירות הקודמות: בשל הצורך להיערך לקיום הבחירות לכנסת העשרים-וחמש בסמיכות זמנים לבחירות הקודמות, לכנסות העשרים-ואחת, העשרים-ושתיים, העשרים-ושלוש והעשרים-וארבע, שהתקיימו בתוך כשלוש שנים, מוצעים תיקונים שונים שמרביתם חוקקו כבר כהוראת שעה לקראת מערכות הבחירות האחרונות.

בעניין גיוס עובדים, כדי לאפשר לוועדת הבחירות המרכזית לגייס עובדים מיומנים, מוצע לקבוע כי רשויות ציבוריות לא תוכלנה למנוע מעובדיהן לעבוד בוועדת הבחירות אם העובדים מסכימים לעבודה זו.

נקבע שעל מנת שלא לפגוע ביכולתה של ועדת הבחירות להיערך באופן מהיר לקראת קיומן של הבחירות, תיקבע גמישות בדיני המכרזים עבור הוועדה המרכזית, ובכלל זה הרחבת היקף הפטור למכרזים עד 150,000 שקלים חדשים והאפשרות להתקשרות על יסוד מכרז שנעשה על ידי משרד ממשלתי. נושא חשוב שעסקנו בו בוועדה הוא הבטחת תקציבה של ועדת הבחירות המרכזית והעמדת חיץ בין הרשות המבצעת לבין ועדת הבחירות בכל הנוגע להתנהלותה התקציבית. בשל הצורך הדחוף שיש לוועדת הבחירות להתחיל להיערך מיידית לבחירות הקרובות, נקבע בהצעת החוק כי אוצר המדינה יעמיד לרשות יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית מקדמה בשיעור של חצי מתקציב ועדת הבחירות המרכזית לבחירות לכנסת הנוכחית,

תקציב זה יעמוד לרשותה של ועדת הבחירות בדרך של העברה תקציבית שתאושר בוועדת כספים. לבסוף מציעה הצעת החוק את אשרור התוקף של הוראות השעה בעניין סדרי הבחירות שקבעה ועדת הבחירות לקראת הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים, לכנסת העשרים-ושלוש ולכנסת העשרים-וארבע. עניין נוסף שעסקנו בו הוא הוראות שעה לקיום בחירות תוך התמודדות עם נגיף הקורונה. מוצע לקבוע בהוראת שעה כללים שיאפשרו לכלל הבוחרים לממש את זכותם להצביע, תוך קביעה של כללים שיאפשרו לצמצם את סכנת ההדבקה בקורונה, ואלו עיקרם: הסדר להצבעת מבודדים, שבמסגרתו מוצע לקבוע בהוראת שעה כי חייבי בידוד יצביעו במעטפות כפולות בקלפיות ייעודיות שיוצבו בעבורם ויהיו רשאים לצאת ממקום הבידוד לצורך ההצבעה. הותרת ההסדר להצבעה בבתי אבות על מכונו, גם הצעת החוק שלנו מציעה לקבוע בהוראת שעה כי יוצבו קלפיות מיוחדות בבתי אבות, בבתי דיור מוגן ובמקבצי דירות לעולים ותיקים שמתגוררים בהם לפחות 75 דיירים, כדי לאפשר להם להצביע במעטפות כפולות בלי שיצטרכו לצאת לקלפי חיצונית, וזאת כדי לשמור על בריאותם של אנשים מבוגרים, החשופים במיוחד לסכנות הקורונה והמוגדרים על ידי משרד הבריאות כאוכלוסייה בסיכון גבוה. בעניין זה עמדת הוועדה היא שיש להותיר את כל סוגי הדיור המוגן לאזרחים ותיקים שמנויים בהצעת החוק במסגרת הסדר זה, ולדחות את ההסתייגות שהוגשה בנושא הזה, שמבקשת להבחין בין סוגים שונים של אוכלוסיות אזרחים ותיקים. הוראות נוספות עוסקות בסוגיית היוועדות חזותית בישיבות ועדת הבחירות ובדיונים על פי חוק התעמולה. עניין נוסף הוא תיקוני הקבע שמציעה הוועדה להכניס בנושאים שונים. עניין אחד הוא הרחבת הסמכויות המיוחדות המוקנות ליו"ר הוועדה המרכזית וסגניו בסעיף 70א לחוק הבחירות, ולאפשר להם להורות על הצבעה בקלפי במעטפות כפולות במקרים חריגים, לקבוע כי לצד שמו של הבוחר ברשימת הבוחרים תצוין גם שעת הצבעתו, כדי לאפשר עריכת חקירה פלילית של עבירות לפי חוק הבחירות, ובתקופת תוקפו של חוק הקורונה, גם לשם העברת המידע למשרד הבריאות. מוצע לאפשר להקדים את ההצבעה בקלפיות לחיילים עד לשבוע לפני יום הבחירות, בהסכמה של יו"ר הוועדה המרכזית וסגניו. מוצע להסמיך את יו"ר הוועדה, ביחד עם סגניו, לקבוע הוראות שעה בעניינים שונים. כמו כן מוצע לקבוע בהוראת קבע הסדר לקיצור מועדים לרישום מפלגה לפי חוק המפלגות בתקופת הבחירות. כמו כן, מוצע להרחיב את ההסדר המקל שבחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו 1996, לתקופה של 60 ימים ועד סכום של 18,000 ש"ח, לקבוע הסדר אחיד אשר לפרטים שיופיעו על גבי המעטפה החיצונית, וכן מוצע לאפשר לכל משקיף הנמצא בקלפי שש שעות רצופות להצביע במעטפה כפולה כמו חברי ועדת הקלפי. חבריי וחברותיי, בהכנתו של חוק זה עמדה לנגד עינינו מטרה אחת חשובה ויסודית: להבטיח את קיומן של בחירות לאומיות לכנסת במתכונת שוויונית, חשאית והוגנת, ולמנוע שיבוש של מערכת הבחירות בדרכים ובאמצעים שונים. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות. הסתייגויות אלו נידונו בהרחבה בוועדה ונדחו על ידה. אני מבקש מהכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאות השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה. אני מבקש להודות להנהלת ועדת הבחירות, להנהלת ועדת הבחירות המרכזית, לצוות המשפטי של הוועדה שלנו ושל ועדת הבחירות המרכזית ולכל מי שנטלו חלק בהכנת הצעת החוק בלוחות זמנים דחוקים. תודה לכולם. תודה רבה, חבר הכנסת קריב. חבר הכנסת ביטן, אתה רוצה לדבר? הם רוצים לדבר או לא? לא, אל תיתן לו לדבר. הצבעות על ההסתייגויות? הם מוותרים על זכות הדיבור. יש לנו פה קרעי וביטן מוותרים. הרשימה המשותפת, איפה אוסאמה? אתה רוצה לדבר? אוסאמה מוותר. ליכוד, זהו. הדוברים ויתרו על זכות הדיבור. המשותפת ויתרה. אנחנו, רבותיי, עוברים להצבעה

הצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים-וחמש (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022. בסעיף 7, לסעיף 1 עד 6 אין הסתייגויות, ולכן מצביעים כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. סעיפים 1 6 נתקבלו.

1 עד 6. נכון, נכון. עכשיו על ההסתייגות לסעיף 7. התוצאה היא 78 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. סעיפים 1 עד 6, כהצעת הוועדה, התקבלו, בקריאה שנייה, כמובן. עכשיו אנחנו עוברים לסעיף 7. יש הסתייגות של חברי הכנסת דוד ביטן ושלמה קרעי. אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית ולא שמית. קיש הסיר את השמית, ובועז ביקש את השמית. זאת התנהגות אנטי-שמית.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח משה אבוטבול,

אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד ישראל אייכלר,

נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

חיים כץ, בעד ישראל כץ,

נגד יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, נגד גבי לסקי,

יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם, נגד אמילי חיה מואטי, נגד פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, בעד אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, נגד אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק,

עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, נגד בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס,

שירלי פינטו קדוש, נגד מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, נגד אביר קארה, נגד אלכס קושניר,

יואב קיש, בעד גלעד קריב,

משתתף בהצבעה שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, בעד מיכל רוזין, נגד שמחה רוטמן, נגד יעל רון בן משה, נגד מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, בעד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, נגד יוסף שיין, נגד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, נגד רם שפע, נגד נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת בבקשה, סבב שני. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח ניר אורבך,

דוד אמסלם,

איתמר בן גביר, בעד נפתלי בנט, נגד יאיר גולן, אינו נוכח מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח עידית סילמן, אינה נוכחת אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח ג'ידא רינאוי זועבי, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת עמיחי שיקלי, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם ששמו הוקרא, שלא הצביע ורוצה להצביע?

בעד, 45,

49. ההסתייגות לא התקבלה. סעיף 7, כנוסח הוועדה, הצבעה בקריאה השנייה. יש עמדות שלא עובדות, ולכן אחזור על ההצבעה,

בעד, 91, אין מתנגדים ואין נמנעים. סעיף 7, כנוסח הוועדה, אושר. לסעיפים 8 ו-9 אין הסתייגויות, ולכן אנחנו מצביעים על סעיפים 8 ו-9, כנוסח הוועדה, בקריאה השנייה.

92 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. סעיפים 8 ו-9, כנוסח הוועדה,

סעיף 10, הסתייגות מס' 2, של חברי הכנסת דוד ביטן ושלמה קרעי, האם אתם רוצים להצביע? ביום הבחירות. אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 2, לסעיף 10. בבקשה. הסתייגות 2 לא נתקבלה. דיקטטורה של יש עתיד, זה מה שאתם. די כבר. מספיק. דיקטטורה של יש עתיד. מתנגדים לפרסם את, די, שלמה. זה נגמר, שלמה.

בעד, 41, 51 מתנגדים. ההסתייגות לא עברה. לחלופין להסתייגות 2, אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין להסתייגות מס' 2. הסתייגות 2 לחלופין לא נתקבלה.

עושים את זה לרשימה המשותפת.

אתם מתנגדים, בעד, 42, נגד, 52. ההסתייגות לא עברה. הסתייגות מס' 3, של חבר הכנסת שמחה רוטמן. האם אתה רוצה להצביע?

הוא לא פה, אז למה, הוא לא פה. גם לחלופין, אין. הוא לא פה, אז לא מצביעים. הסתייגות מס' 4, של הרשימה המשותפת, אוסאמה, האם אתם רוצים להצביע?

ובכן, אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 4, של הרשימה המשותפת. הסתייגות 4 לא נתקבלה. בעד, ארבעה, נגד, 91. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 5, אחרי פסקה (4) הצבעה.

נגד, 89, אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב, הצבעת קודם? לא מחליפים הצבעה אלקטרונית, אבל אימאן ח'טיב לא הצביעה, ולכן היא מבקשת להצביע בעד, לפרוטוקול בלבד. מנסור ביקש להחליף את הצבעתו, אי-אפשר לחליף בהצבעה אלקטרונית. עכשיו, רבותיי, ההסתייגויות לסעיף 10 הוסרו, ההסתייגויות לסעיף 11,

ולכן מצביעים בקריאה השנייה על סעיפים 10 ו-11 כהצעת הוועדה. סעיפים 10 11, כהצעת הוועדה, נתקבלו. 96 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. סעיפים 10 ו-11, כנוסח הוועדה, התקבלו בקריאה השנייה. לסעיף 12, חבר הכנסת שלמה קרעי, הסתייגות מס'

להצביע. להוריד מס לפעילים. מס 15% הצבעה. מס' 6. הסתייגות 6 לא נתקבלה. בעד 47, נגד, 47, נמנע אחד. ההסתייגות הוסרה. הסתייגות 6, לסעיף 12, הוסרה. לסעיף 13 אין הסתייגויות. מצביעים על 12 ו-13. סעיפים 12 13, כהצעת הוועדה, נתקבלו. בעד, 95, אין מתנגדים, אין נמנעים. סעיפים 12 ו-13, כנוסח הוועדה, התקבלו בקריאה השנייה. לאחר סעיף 13, האם חבר הכנסת דוד ביטן וחבר הכנסת קרעי מעוניינים להצביע? להצביע. זאת הסתייגות 7, לאחר סעיף 13. הסתייגות 7 לא נתקבלה.

43, נגד, 52. ההסתייגות לא התקבלה. עכשיו, רבותיי, החוק בנוסח הוועדה התקבל בקריאה שנייה. למי שלא מבין, רבותיי, החוק, כנוסח הוועדה, התקבל בקריאה שנייה, כי חברי הכנסת הצביעו בעדו.

אנחנו עוברים לקריאה השלישית, הצבעה על החוק בקריאה השלישית. יש ירוק ויש אדום. חוק הבחירות לכנסת העשרים-וחמש (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022, נתקבל. 97 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. חוק הבחירות לכנסת העשרים-וחמש (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה),

וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל, ואני אחתום עליו. [מס מ/1548, פ/3064 ופ/3132/24,

ישיבה 114,

כ"ט,

נספחות.] עוברים לחוק המכר,

אנחנו עוברים להצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9), התשפ"ב 2022. חבר הכנסת קושניר, יושב-ראש ועדת הכספים,

אגב, לחוק אין הסתייגויות,

כי זה חוק בקונסנזוס, אדוני היושב-ראש. בבקשה, אני הצבעתי בעדו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני גאה להציג כאן את התיקון לחוק המכר שקובע שינוי בתמהיל הצמדת מדד תשומות הבנייה לרוכשי דירה מקבלן.

לדרך, לפני כשלושה חודשים בערך, היו הרבה מאוד ספקנים שנוכל להגיע לסוף, אבל הינה, אנחנו עומדים פה ומציגים את החוק הזה, שהוא באמת פרי עבודה משותפת של הרבה מאוד אנשים כמובן, שר השיכון זאב אלקין וחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ועוד חברים נוספים: ינון אזולאי, שעבדנו ביחד על החקיקה הזאת, גם ולדימיר בליאק, כולנו ביחד באמת הבאנו את התוצאה הזאת, ואני רק אסביר לכם על מה אני מדבר. לפני שהחוק נכנס לתוקף המצב היה כזה: יש רוכש דירה קטן, ועל הכתפיים שלו מושתים כל העיוותים, ביטן. על הרוכש הזה מושתים כל העיוותים של שוק הנדל"ן. הקבלן יותר חזק ממנו, הרשויות המקומיות יותר חזקות ממנו, כל הגופים שמשתתפים בשוק הזה של הנדל"ן יותר חזקים ממנו,

כל הסיכונים נופלים על אותו רוכש מסכן. הוא חותם על החוזה,

באותיות קטנות כתוב שכל המחיר מוצמד למדד תשומת הבנייה. אז הוא משלם את התשלום הראשון, וכעבור כמה שנים, כשהוא סוף-סוף מגיע לדירה, ליום המאושר הזה, כדי לקבל את המפתח, הוא מבין שהיום המאושר הופך להיות יום עצוב, כי מדד תשומות הבנייה בזמן הזה עלה באחוזים רבים, אז פתאום הוא מבין שהוא צריך להוציא מהכיס עוד עשרות אלפי שקלים,

את העיוות הזה הצלחנו לתקן. תיקנו אותו בצורה הבאה: 20% ראשונים מהדירה לא מוצמדים בכלל, התשלום הראשון של 20% לא מוצמד. לאחר מכן כל תשלום יהיה מוצמד רק בחציו, רק 50% יהיה מוצמד למדד תשומת הבנייה. המשמעות של זה שרק 40% מכל מחיר הדירה יוצמד למדד תשומות הבנייה. זה מייצר ודאות לזוגות צעירים, זה בעצם נותן להם אפשרות להוציא פחות כסף מהכיס כשהם מגיעים ליום הזה של קבלת המפתח. יותר מזה, המצב הנוכחי,

לפני כניסתו של החוק לתוקף, הוא שגם אחרי איחור במועד המסירה המחיר ממשיך להיות מוצמד למדד. גם את זה הצלחנו לתקן בחקיקה, ומהיום הנקוב בחוזה של מועד המסירה התשלומים יותר לא יהיו מוצמדים. עשינו עוד דבר: נכון להיום אותו רוכש, כדי לקבל את הפיצוי מהקבלן עבור איחור במסירה, צריך לעבור שבעה מדורי גיהינום, ואנחנו גם יודעים שמימוש הזכאות הוא מאוד מאוד נמוך. הפכנו את היוצרות, וקודם כול הקבלן צריך לשלם. אז הקבלן ישלם את הפיצויים לרוכשים בעקבות האיחור במסירה כמעט בכל המקרים, פרט למקרים שבהם הרוכש עצמו אשם בכך שמועד המסירה מתאחר. עכשיו, חברים, בחוק הזה לא פתרנו את כל הבעיות של שוק הנדל"ן. שוק הנדל"ן, כמובן, סבל מהיעדר טיפול במשך הרבה מאוד שנים. בשנה הזו, מעבר לחוק שאני מדבר עליו, הצלחנו לעשות עוד כמה דברים: אנחנו סיימנו את השנה הזו בשיא השיווקים, גם בשיווקים וגם בהתחלות הבנייה, במהלך חוק ההסדרים העברנו רפורמות מרחיקות לכת, גם הרפורמה בשכירות ארוכת טווח וגם הרפורמה בהורדת הרגולציה ומתן היתר לרישוי עצמי לחלק מהפרויקטים, ולכן אני אומר לכם שאנחנו בכיוון הנכון. החוק הזה מייצר ודאות, החוק הזה שם במקום הנכון את האיזונים בסיכונים בין הקבלן לבין הרוכש. זה נכון שניסינו גם להביא בשורה לאלה שכבר חתמו על חוזים, אבל לצערי הרב נתקלנו בהתנגדות נחרצת של הגורמים המשפטיים ולא הצלחנו. אבל יש דברים שכן הצלחנו, גם מעבר לחוק: אנחנו נמצאים בהליך מאוד מאוד מתקדם עם המפקח על הבנקים בכל מה שקשור להגדלת המשכנתה בגובה של ההצמדה, וכך הזוגות הצעירים, גם כאלה שחתמו על החוזים, לא יצטרכו יותר להוציא את הכסף מהכיס אלא יוכלו לקחת משכנתה. אנחנו גם פועלים כדי להקדים את המימון כדי לאפשר לזוגות להקדים את התשלומים שלהם, פועלים גם מול המפקח על הבנקים בשביל לייצר מנגנון כזה. ועוד פעם, לקראת סופו של הנאום הזה, אני רוצה להגיד תודה לכל השותפים למהלך הזה: השר זאב אלקין, מנכ"ל משרד השיכון אביעד פרידמן, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שיזם את הצעת החוק הפרטית הזאת,

הצעת חוק פרטית שבעצם הצבענו עליה יחד עם הצעת חוק פרטית בטרומית, הצעת חוק שלי, ינון אזולאי וולדימיר בליאק. תודה רבה,

ואני מאוד מקווה שנצביע בעד החוק הזה וניתן בשורה האמיתית לזוגות צעירים שרוצים לרכוש דירה בישראל.

תודה רבה.

בקשות דיבור. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בבקשה.

חבריי חברי הכנסת,

תראו, חוק פיזור הכנסת שעבר עכשיו מיותר, מצער, גורר את כולנו לבחירות מיותרות, גוזר עלינו חמישה חודשים של שיתוק. הוא תוצר של אנשים קטנים, חסרי אחריות, שלא הצליחו לשים את העניינים האישיים, המשקעים, העלבונות, הכעסים, בצד, לשים את האחריות שיש לנו למדינת ישראל ואזרחיה במרכז, להקים בכנסת הזו ממשלה לאומית, ציונית, שתבטא את קולו של רוב העם. אנחנו בחודשים הקרובים, בעזרת השם, נחזיר את האמונה, נחזיר את התקווה, נחזיר את האופטימיות, נחזיר את האהבה הגדולה למדינה, נחזיר את האמון במערכת הפוליטית ונחזיר בעיקר את האמונה שאפשר לתקן.

אם אפשר לקלקל אז אפשר עוד הרבה יותר מזה לתקן, ומה שאנחנו עושים בחוק הזה זה תיקון גדול. זה לא רק חוק שיחסוך עשרות ולפעמים מאות אלפי שקלים לרוכשי דירות, לזוגות צעירים שנכנסים להסכם עם איזה מצג שווא, הם בטוחים שהדירה תעלה x, ובסוף שלוש-ארבע-חמש שנים אחר כך,

הם צריכים להביא עוד סכומי עתק שפשוט אין להם מאיפה. החוק הזה טומן בחובו פוטנציאל לתיקון הרבה מאוד עיוותים שיש בשוק הנדל"ן. העיוותים האלה מתקיימים הרבה מאוד שנים מכיוון שלכולם נוח, כי יש מי שסופג את הזעזועים ומשלם את המחיר. אז רמ"י יכולה להוציא מכרזים שהם רחוקים מבשלות, ורשויות מקומיות יכולות לעכב היתרי בנייה, ושלל רגולטורים יכולים להערים קשיים, וקבלנים יכולים לקחת את הזמן ולא קרה כלום, יש מי שמשלם, יש איזו חברת ביטוח. הלקוחות בקצה. הכי חלשים עם הכי פחות יכולת השפעה הם אלה שמשלמים. הדבר הזה הוא לא נכון מוסרית והוא ודאי לא מייצר יעילות כלכלית שמתמרצת את השוק על כלל השחקנים שלו לפעול נכון יותר כדי לתקן את העיוותים. אז החוק הזה עושה צדק וחוסך המון כסף, והחוק הזה, כפי שאמרתי, הוא כביכול נוגע בנקודה קטנה, אבל הוא מוציא את כולם מאזור הנוחות ויכול לייצא שורה של תיקונים גדולים בכל שוק הנדל"ן. החוק הזה לא יעלה מחירים, אני לא רוצה עכשיו להאריך בהרצאות מקרו-כלכלה, אבל נקודת המוצא היא שתמיד המוכר מוכר במחיר המקסימלי שהוא יכול, בלי קשר לשאלה אם יש הצמדה או אין הצמדה. במכרזי רשות מקרקעי ישראל, שממילא מהווים 60% מהקרקעות במדינה, מכרזי מחיר מטרה, אי-אפשר לגלגל את העלות על הלקוחות. התוצאה תהיה הורדת מחיר הקרקע, המדינה סופגת את זה. הורדת מחיר הקרקע באדמות המדינה תביא בהכרח להורדת מחיר הקרקע בקרקעות הפרטיות, כך שזה אמצעי שגם יכול לדחוף את השוק דווקא למטה ולא למעלה. אני רוצה לומר תודה גדולה לשר השיכון. כל העסק הזה התחיל משאילתה ששאלתי כאן לפני כמה חודשים בסוגיה, ובשיח בינינו זה עלה. הגשתי הצעת חוק פרטית, עשה כמוני גם ידידי יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת אלכס קושניר, העברנו אותה כאן, המתנו קצת, כי טיבן של מערכות ביורוקרטיות שלוקח קצת זמן, הממשלה הגישה הצעה ממשלתית, ובעבודה מאומצת ומקצועית מאוד בשבועות האחרונים, בחמישה דיונים בוועדת הכספים, הכנו את החוק הזה, ואנחנו מביאים אותו להצבעה. אני באמת שמח, אולי אפילו גאה, בענווה, על הזכות לסיים את הקדנציה הזו בחוק כל כך אמיתי, כל כך נכון, כל כך צודק חברתית, שעוזר לאזרחי ישראל. אני מתחייב, בעזרת השם, להמשיך לשלב ידיים ולעבוד קשה כדי לשרת את עם ישראל, את מדינת ישראל, את ריבונו של עולם.

תודה רבה. חבר הכנסת משה גפני, איננו, אורי מקלב,

חבר הכנסת פרוש, לא כאן, יעקב אשר, אייכלר, פינדרוס, טסלר,

מרגי, איננו, בן צור, מיכאלי, ביטון, ארבל. אזולאי, בבקשה, חבר הכנסת אזולאי.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, יושב-ראש ועדת הכספים אלכס קושניר

זו הצעת חוק שהיא טובה, מיכאל ביטון ויעל.

המכר עושה קצת סדר במה שנראה שהזוגות הצעירים היו משלמים פעם אחר פעם, וזה יכול היה להגיע גם למאות אלפי שקלים. היו דיונים מעמיקים בוועדת הכספים, היו דיונים, היו ויכוחים, הייתה הצעה שנכנסה ככה, היה סרבול לפני זה, אבל בסופו של דבר הגענו להבנות. ואני אומר, גם לזוגות הצעירים, במיוחד לכם אני אומר: לא הגענו למה שרצינו ב-100% ואפילו לא ב-50%; אני חושב שיש לעשות סדר בראש ובראשונה מהשורש, והשורש נקרא רמ"י. אדוני השר, שם צריך לעשות טיפול שורש אמיתי, ברמ"י. רמ"י זה מקום שאני חושב שהוא לוקח כמו איזה שוק אפור על הקרקעות שלו. זה נגד הזוגות הצעירים, זה מה שמעלה לזוגות הצעירים. כידוע, אני מטפל בזה מאז שנכנסתי. זאת שרשרת טיפול שצריך על מנת שבסופו של דבר, זה יכול להתחיל מהמחצבות, מחיר המלט, מחיר החצץ, כל המחירים מסביב צריכים להגיע, כדי שבסופו של דבר הקרקע תגיע במחיר נמוך ולא גבוה. אדוני השר, היו לנו ויכוחים גם בוועדה, אבל בסופו של דבר, המנכ"ל אביעד פרידמן ישב שעות רבות עם כולנו, והגענו להבנות שהן לא מאה אחוז. אבל בתשומות הבנייה שהורדנו,

לדעת שהם חסכו עוד כמה עשרות אלפי שקלים ואפילו מאות אלפי שקלים בזמן הזה עד שירכשו את הדירה, עד שיקבלו את המפתח. אנחנו נעשה הכול על מנת שבעזרת השם, נוכל להמשיך ולעזור לזוגות הצעירים מכל המגזרים, להרבות בנייה ועוד בנייה, כי התרופה למחירים הגבוהים שמשתוללים היא להוסיף עוד דיור, עוד היצע,

אבל זה מצריך את הממשלה, וזה כנראה כבר יהיה בממשלה הבאה, להכניס את היד לכיס ולהוציא כסף על מנת שהאזרחים יוכלו לרכוש דירות במחיר שפוי ולא במחיר מופקע. כל זוג צעיר יכול להגיע לזה.

אני באמת רוצה להודות לך ולכל החברים בוועדה על שישבנו יחד. ולדימיר לא עזב את הכיסא,

ועשינו באמת עבודה טובה. בצלאל, הרב גפני, כל מי שהיה בוועדה עשה עבודה טובה. אלכס, אני מודה גם בשמך ללשכה המשפטית, שעבדו, רציתי להשאיר את זה לסיכום. אה, לסיכום? אז אני אודה רק לשלומית.

אתה יודע כמה מלחמות, כמה הם ויתרו וכמה הם עשו, בסדר. אבל בסופו של דבר אני חייב להגיד על הלשכה המשפטית,

בכל הוועדות הם שומרים עלינו, חברי הכנסת, שהחוקים שאנחנו מביאים יגיעו כמה שפחות לאזור בג"ץ, כי הם רוצים שהחוקים באמת ייכנסו לתוקף ויועילו לאזרחים. אז תודה רבה לכולם, תודה רבה לכל מי שנכח בדיונים ולכל מי שיצביע בעניין הזה. זוגות צעירים, אנחנו נמשיך, ואגב, לא רק לזוגות הצעירים, גם לזוגות שיש להם כמה ילדים ועדיין לא זכו לדירה, ונעשה הכול כדי להביא למחיר טוב, כדי שלכל אחד יהיה בית משלו, בעזרת השם, בארץ ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת משה אבוטבול, איננו, בוסו, איננו, טייב, איננו. בליאק, בבקשה.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני חייב לציין שכשלפני כמה חודשים,

ינון,כשלפני כמה חודשים בצלאל הציע לחתום על הצעת החוק הפרטית שלו, הייתי סקפטי מאוד לגבי ההיתכנות. אבל אז באה הצעה של אלכס והצעה ממשלתית של השר, והצלחנו להתקדם, ובסופו של דבר במאמץ משותף הוצאנו חוק חשוב מאוד, שבמקרים מסוימים יכול לחסוך מאות אלפי שקלים על דירה לזוג צעיר. אז אני רוצה להודות לכל השותפים: ליושב-ראש ועדת כספים אלכס קושניר, לבצלאל סמוטריץ', לשר השיכון זאב אלקין, לינון,

ללשכה המשפטית.

אני חושב שהתהליך שעברנו בחוק הזה מאפיין מאוד את ועדת הכספים בקדנציה הזאת, דיונים מקצועיים ומעמיקים בשילוב הקואליציה והאופוזיציה, כולם יחד למען אזרחי ישראל. אני מאוד מקווה שנמשיך בתהליך הזה גם בכנסת הבאה.

תודה רבה. חברי הכנסת סובה, מלינובסקי, קושניר, דיבר, יוסי שיין, מגן תלם, אלינה יאלוב.

אנחנו עוברים להצבעה.

להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק המכר, כנוסח הוועדה,

בעוד שנייה יש עוד הצבעה, רבותיי. יש עוד הצבעה.

בעד, 33, אין מתנגדים, אין נמנעים. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית על הצעת החוק. נא להצביע.

בעד, 41, אין מתנגדים, אין נמנעים. חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9) התקבל בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להודות קודם כול לחברי הכנסת שלמרות שכבר הוכרז על בחירות, ולכל אחד יש למה לרוץ, הוא נשאר כאן במליאה כדי להצביע בעד החקיקה הזאת פה אחד, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה. אני רוצה להודות לשני השותפים שלי בהובלת החוק, חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב-ראש ועדת הכספים, וחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. הובלנו את זה יחד שלושתנו, וזאת גם דוגמה לכך שאפשר לעשות משהו חשוב מאוד עבור הציבור בכביש חוצה קואליציה ואופוזיציה. מדובר בהצעת חוק שנאלצנו לצאת בגללה למלחמה לא פשוטה, כי היא הזיזה גבינה להרבה מאוד אנשים. כמובן, הייתי צריך לספוג קמפיינים ומלחמות כדי להעביר את הצעת החוק הזאת, כי יהיו כמובן אנשים שיקבלו עכשיו פחות כסף לכיס, ויהיו אזרחי מדינת ישראל שישלמו בין 100,000 ל-150,000 שקל פחות על דירה. העוול הזה שהיה עד היום ייפסק. אני שמח מאוד שהבאנו לכך. ניסינו כולנו יחד להביא מזור גם לאנשים שעדיין בתהליך של תשלומים וכבר חתמו על החוזים. לצערי, בגלל התנגדות של הייעוץ המשפטי זה לא התאפשר, אבל אני שמחו שלפחות העברנו את החוק מהר מאוד, למרות הקושי של התקופה הזאת בכנסת, והבאנו פתרון להרבה מאוד זוגות צעירים שחסכו לעצמם בין 100,000 ל-150,000 שקל לא רק כתוצאה מביטול ההצמדה, אלא גם הקנסות האמיתיים על האיחורים, גם בנושא הזה החוק הביא לשינוי מאוד דרמטי. אני רוצה להודות ליושב-ראש ועדת הכספים ולחברי ועדת הכספים, וכמובן, לכל צוות הוועדה על הקידום המהיר של החוק. זה לא ברור מאליו. אני רוצה להודות לאנשי משרד השיכון, שמהימים הראשונים שנכנסתי לתפקיד העמידו לי את הנושא הזה על סדר-היום ואמרו: אין לך סיכוי, הקבלנים לא יאפשרו לך, ניסינו כבר בעבר בכנסת וחסמו אותנו, אבל אולי תרים בכל זאת את הכפפה ותנסה ללכת על זה, למנכ"ל המשרד אביעד פרידמן, שבאמת התאבד על החוק הזה במשך תקופה ארוכה, קודם במסדרונות הממשלה ואחר כך כאן בכנסת, ליועצת המשפטית של משרד השיכון אפרת פרוקצ'יה, שהלכה איתנו גם היא לאורך כל הדרך, לעמית גריידי, שלמעשה מוביל במשרד את כל הנושא של הגנה על זכויות הרוכשים, והוא שבא עם החזון הזה בימים הראשונים שלי במשרד, ואמר שזאת משימת חייו להעביר את התיקון הזה, ושהיו ניסיונות קודמים שנעצרו בכנסת. אני שמח מאוד שהוכחנו בכנסת הזאת, בקדנציה הזאת, שאפשר לשנות ואפשר לפעול גם מול כוחות חזקים מאוד במשק, כשהם עושים משהו לא נכון.

אני מאוד מכבד את הקבלנים, הם בסיס מרכזי של ענף הבנייה, אבל כאן היה עוול לציבור, ואני שמח שבסופו של דבר העוול הזה תוקן, והחוק ייכנס לתוקף שבוע מיום פרסומו ברשומות. אני מקווה שגם נדע לפרסם אותו היום והוא ייכנס הכי מהר שאפשר. תודה רבה לכל מי שהתגייס. הוכחנו שבסוף הכנסת יודעת לדאוג לציבור, ולאו דווקא לאלה שיש להם את הכוח והכסף.

אנחנו ממשיכים בסדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 12) (הרחבת תחולה לעניין ועדות קבלת ביישובים קהילתיים), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת אורית סטרוק, בצלאל סמוטריץ', ניר אורבך ואחרים. בבקשה, חברת הכנסת סטרוק, עשר דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. אדוני היושב-ראש, גן הילדים ביישוב מנוף ייסגר בשנה הבאה, גן הילדים ביישוב מצפה אבי"ב ייסגר בשנה הבאה, גן הילדים ביישוב שכניה ייסגר בשנה הבאה, גן הילדים ביישוב קורנית ייסגר בשנה הבאה, גן הילדים ביישוב יובלים, היישוב של ענבר חברתנו, ייסגר בשנה הבאה. זה המצב העצוב ביישובים שמדינת ישראל הקימה ושלחה אותם כמפעל ציוני שלה לגליל, לנגב, לגוש משגב ולמקומות נוספים בארץ. בגוש משגב לבד הקדימה מדינת ישראל כ-30 יישובים בשנות השמונים. אדוני היושב-ראש, תגן על זכות הדיבור שלי, בבקשה. חבר הכנסת אבו שחאדה, להירגע, להירגע. אתה צודק, התנצלות שלי. יש לך חמש דקות.

יש לי עשר. סליחה, שבע דקות נשארו לך. דיברת שלוש דקות.

מדינת ישראל הקימה כ-30 יישובים בגוש משגב בשנות השמונים, רשימת הדוברים נעולה. ואז, בשלל החלטות של רמ"י ושל מינהל התכנון, זנחה אותם לנפשם, הפקירה אותם. כ-500 ילדים בכל שנתון היו בשנת 2011, ומהמספר הזה הידרדרנו בגוש משגב ל-250 ילדים השנה, ירידה תלולה ומסוכנת. היישובים הפכו לבתי אבות ועוברים תהליך של גסיסה, פשוטו כמשמעו. מדינת ישראל עשתה להם "שגר ושכח". זה לא מוסרי, זה לא חברי. לכן הצעת החוק הזו מוגשת לכם, המתיישבים, באשר אתם, בכל היישובים, מכל התנועות המיישבות, באהבה ובתחושת חובה עמוקה. לא רק שזה לא מוסרי זה לא ציוני. זה לא תואם את ערכי המדינה שלנו. בחוק הלאום שהכנסת העבירה כתוב שהמדינה רואה בפיתוח ההתיישבות היהודית ערך לאומי ותפעל על מנת לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה. אני רוצה להסביר את הצעת החוק. תיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות, שחוקק בשנת 2011, יצר הסדר שמאפשר ליישובים לצמוח ולהתרחב באופן שמסייע ולא פוגע במרקם החברתי שלהם. התיקון הזה עמד כבר במבחן בג"ץ, אבל בשנים האחרונות הוא פשוט לא עומד במבחן המציאות. היישובים גדלו, התושבים, מטבע הדברים, התבגרו והזדקנו. ההסדר הקיים היום לא עוזר להם להתפתח אלא הוא מגביל וחונק אותם. הוא למעשה הטיל עליהם טבעת חנק. את טבעת החנק הזו אנחנו באים היום, בהסכמה רחבה מאוד, להסיר, כדי לאפשר ליישובים להתפתח. לאפשר להם. ההתפתחות של היישובים היא קודם כול מעשה מוסרי כלפי המתיישבים, והיא גם מעשה ציוני. הצעת החוק תרחיב את תחולת ההסדר, שכבר עמד במבחן בג"ץ, היא תרחיב אותו ליישובים באזורים נוספים: בעמק עירון, בדרום הר חברון, בחבל עדולם וגם ביהודה ושומרון. היא תאפשר ליישובים להיעזר בהסדר הזה, שכבר אושר בבג"ץ, עד לגודל של כ-700 מגרשים במקום רק 400 בתי אב. במהלך הדיון בוועדה, שניהל בטוב טעם חבר הכנסת מיכאל ביטון, ועל כך אני מודה לו מאוד מאוד, מקרב לב, כולנו מודים לך,

במהלך הדיון הזה נשמעו התנגדויות להצעת החוק. בחלק מההתנגדויות דיברו על זה שאולי הצעת החוק איננה חוקתית, אז אני רוצה להזכיר לכולם את מה שלא התאפשר להסביר במהלך הדיון,

אנחנו נאמר את זה עכשיו, כעצתך הטובה. בחוק עצמו כבר קיימים מנגנונים שמונעים אפליה. הם נמצאים בתוך החוק. גם הטענה של העותרים בבג"ץ לא אמרה שאין בחוק מנגנונים שאוסרים אפליה, היא רק אמרה שהמנגנונים האלה הם סוג של מכבסת מילים, ובעצם הם מסתירים את האפליה שכן תיווצר. על זה כתב השופט גרוניס, שניסח את דעת הרוב בבג"ץ. הוא כתב, אני אגיד את המילים של כבוד השופט גרוניס במילים שלי. אמר השופט גרוניס: נחיה ונראה. נחיה ונראה. אתם אומרים שזו מכבסת מילים? המציאות תוכיח אם יש אפליה או אין אפליה, אם זה מנגנון שנועד לאפשר ליישובים לגדול או לחסום. כך אמר השופט גרוניס. אפשר לצטט, אבל אני חושבת שמספיק לומר את ה"נחיה ונראה" הזה. ואכן חיינו וראינו. בשנת 2017 חבר הכנסת מיקי זוהר, שעמד אז בראש ועדת הכנסת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי, הזמין מחקר ממחלקת המחקר והמידע של הכנסת. במחקר הזה נקבע באופן חד-משמעי ובלתי ניתן לערעור שלמעשה בין 95% ל-99% של התושבים שרצו לבוא ולגור ביישובים האלה אכן התקבלו. נמצא שהמנגנון לא מייצר אפליה. המנגנון אינו מנגנון מעוול, הוא איננו מכבסת מילים, הוא מנגנון יעיל שמאפשר ליישובים לגדול ולפרוח, ולכן הוא חייב להתפתח עכשיו, כיוון שהיישובים צריכים להתפתח. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, צביקה, אתה הצעת אתמול בדיון בוועדת הכלכלה הצעה מאוד מאוד טובה, שבעצם נקבע בהכנה לקריאה השנייה והשלישית שככל שמספר התושבים במדינה גדל, בהתאמה גם יגדל המספר שמאפשרת הצעת החוק הזו. אני חושבת שההצעה שלך מאוד מאוד טובה,

ננסה להכניס אותה לתוך החוק בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. חברי הכנסת של הרשימה המשותפת הופיעו בדיון בוועדה וטענו שהצעת החוק הזו היא הצעה גזענית. אני רוצה לומר באופן חד-משמעי ומקובל על הרוב הגדול של הבית הזה, למעט אלה שלא צריכים להיות בו: ציונות אינה גזענות. ציונות אינה גזענות. ההתיישבות היהודית היא לא גזענות, היא ערך לאומי של המדינה שלנו. אם מדינת ישראל תפקיר את ההתיישבות היהודית, היא תמעל בתפקידה. היא תמעל בזכות קיומה. היא לא רק תהיה לא חברית באופן אישי כלפי אנשים ששמנו אותם ושלחנו אותם למקומות האלה, אלא היא תמעל בתפקידה כמדינת הלאום של העם היהודי. ולכן החוק הזה הוא חוק צודק, הוא חוק חברי, הוא חוק שמיטיב עם המתיישבים. אנחנו מעניקים את החוק הזה באהבה למתיישבים באשר הם, ואני מבקשת מכל החברים להצביע בעדו.

תודה רבה. היוזם של החקיקה, בצלאל סמוטריץ' בצלאל, יש לך עניין לדבר? אפשר להצביע. סליחה, מכיוון שגם בצלאל וגם ניר ויתרו על זכות הדיבור שלהם וכולם כאן מאוד מאוד מודים להם, אז אני רוצה לומר, בשם כולנו, תודה רבה ליוזמים של שתי הצעות החוק הנוספות, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וחבר הכנסת ניר אורבך. תודה לשניכם. תודה שוב גם למיכאל ביטון וגם לצוות ועדת הכלכלה.

תודה. וגם ליואב קיש ובועז טופורובסקי. נעבור לדיון. חברת הכנסת מאי גולן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יבגני סובה, מוותר. חבר הכנסת אוסאמה סעדי.

חבר הכנסת סעדי, שלוש דקות לרשותך. מה, באמת חשבתם שחוק גזעני כזה יעבור בלי שנגיד: איזה חוק זה? בלי שנדבר על הגזענות שבחוק הזה? גם אם יש לו רוב משני הצדדים, גם רוב יכול להיות גזעני. תחזרו להיסטוריה. היו משטרים שלמים שהיו גזעניים, רצחניים ואכזריים. יש רוב, עריצות הרוב. אתם באים וטוענים "דמוקרטיה" זו גם הזכות של המיעוט. אתם באים להדיר את המיעוט דרך ועדות קבלה, שהן מכבסת מילים להדרת ערבים ולביטול בג"ץ קעדאן. זה בדיוק מה שבא. אז היה החוק הראשון, שבג"ץ היסס, וברוב דעות הוא הכשיר אותו בסוף, כי אמרו: זה לא 600. היו אפילו 500, סמי, בהצעת החוק המקורית אז, והורידו את זה ל-400. אמרו: אלה יישובים קטנים, קהילתיים, זה בנגב ובגליל, בתוך הנגב והגליל. אבל עכשיו באים מציעי החוק, ובאישור ובתמיכת ממשלת השינוי, ממשלת השינוי, שמדברת על שותפות ועל אחדות ועל איחוי הקרעים, איפה כל הסיסמאות האלה? במבחן המציאות אתם מביאים חוק שהוא גרוע פי כמה מהחוק המקורי, כי הוא חל על כל השטחים במדינת ישראל, לא רק בנגב והגליל. אבל לא רק זה, הכנסת הזאת מחוקקת חוקים ישירים גם על מה שנקרא "האזור", שהוא השטחים הכבושים משנת 1967, שהריבון בהם הוא החוק הבין-לאומי, המשטר הצבאי, המפקד הצבאי, רם בן ברק, מיכאל ביטון. זה שר הביטחון, לא הכנסת. אבל לא, יאללה, נעביר. הכול בעד, הרוב בעד. ודבר שני,

אחרי שגדעון העביר את זה בוועדה, היועצת המשפטית אמרה לו כמה מילים. כשבאנו לרוויזיה, הוא הביא כמה סייגים על הדברים, אבל בינתיים החוק עבר. אבל גם הנקודה השנייה, שהיא יותר חשובה, גם חשובה, היא שעכשיו מ-400 לא העלו את זה ל-600 ולא כתבו 600, גינזבורג, לא כתבו 600 בתי אב, כתבו 600 מגרשים. 700 מגרשים. 600 מגרשים, זה יכול להיות 2,000 בתים. משפט אחרון. זה חוק גזעני שצריך לקבור אותו ולזרוק אותו לפח האשפה של ההיסטוריה. תודה רבה. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, חוק ועדות הקבלה, שאתמול נלחמו בוועדה גם לשנות לו את השם, כי הם מודעים לגזענות שבחוק, דרך אגב, מאז שחוקקו את החוק הם היו מודעים לגזענות שבו, אבל הם ממשיכים לעשות. אני רוצה להעיר על זה שתי הערות:

מי מביא לנו היום את החוק? הבעיה היא לא סטרוק, סטרוק בכנסת, ויש לה תומכים. הבעיה היא שיש קונסנזוס על החוק הזה, מרם שפע ועד סטרוק. אתה שואל את עצמך: יש ביניהם מחלוקות, על מה יש הסכמה? מדינה יהודית ודמוקרטית, יש הסכמה על גזענות, יש הסכמה על עליונות יהודית, יש הסכמה על כיבוש, יש הסכמה על התנחלויות, יש הסכמה על אפרטהייד. על זה היהודים מסכימים במדינת היהודים. אני מסכים איתך. אני אומר, במדינה הגזענית הזו יש קונסנזוס, בין השמאל הציוני לימין הציוני יש קונסנזוס, ועל מה הוא? כי כולם ציונים, איזו הפתעה. כולם ציונים, אוהבים את המדינה הזו.

על מה הקונסנזוס? על עליונות יהודית יש קונסנזוס,

על כיבוש יש קונסנזוס, מה גזענות? מה גזענות? זאת ציונות, זאת אהבה למדינה. על התנחלויות יש קונסנזוס, על פגיעה בזכויות האדם יש קונסנזוס, אתה נגד המדינה. אתה נגד מדינת ישראל. אז על מה אתם כועסים כשאומרים לכם "אפרטהייד"?

יישובים על טהרת הגזע הם אפרטהייד, זה אפרטהייד? בכלל לא היית מדבר כאן.

לא היית מדבר פה בכלל.

של גזענות של ההיסטוריה יוצאים נגד זכויות אדם. למה המילה "שוויון" מכעיסה ח"כים במדינת ישראל? למה אתם נגד שוויון? מה הבעיה שלכם עם שוויון ועם ערכי זכויות אדם? על מה ההתעקשות הזו לעשות עוד משטר אפרטהייד?

ויש בו צלב, לא מוסלמי ולא יהודי מרגישים שזו פחיתות כבוד. אין סיבה שאתה, חבר הכנסת שחאדה, תרגיש לא נוח עם הצביון היהודי של מדינת ישראל.

לצערי, היו לך פה שותפים בשנה האחרונה, כמו חבר הכנסת קרעי וחבר הכנסת בוסו. זה לא ישנה את המציאות היחידה, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית.

אתם שיניתם את המציאות. תודה רבה. חבר הכנסת אבו שחאדה,

חבר הכנסת קרעי. אנחנו עוברים להצבעה, חברים. אני מבקש מחברי הכנסת לתפוס את מקומותיהם. אני רוצה לעבור להצבעה. מי בעד? מי נגד? מצביעים. ההצעה

בסדר. אם כן, אני קובע כי הצעת החוק התקבלה בקריאה הראשונה. בעד, 43, נגד, תשעה, נמנעים, אין. הצעת החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מספר 12) (הרחבת תחולה לעניין ועדות קבלה ביישובים קהילתיים), תחזור לדיון בוועדת הכלכלה. אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר-היום המעודכן, הצעת חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (תיקון מס' 7), התשפ"ב 2022, לקריאה שנייה ושלישית. יציג, חבר הכנסת מיכאל ביטון, יושב-ראש ועדת הכלכלה.

יושב-ראש הישיבה, בטרם אסקור את חוק הניקוז, אני אגיד משהו קצר עכשיו. היום אני מציג כאן שלושה חוקים, ובסוף היום אני גם אדבר על ענייני דיומא, אבל ברגע הזה, אתה רואה גם בתוך הבית הזה שמחה שהולכים לבחירות. ראוי היה שכל חבר כנסת יהיה טיפה יותר עצוב כשהולכים לבחירות, כי מדינה שיש בה חמש מערכות בחירות בשלוש שנים, נבחריה צריכים לעשות חשבון נפש, ובמקום לשמוח, תבכו להולך, כמו שכתוב בשיר: בכו להולך. בכו להולכים לבחירות. אבל על ענייני דיומא נדבר גם בהמשך, ולכן אני רוצה להציג את החוק בקצרה, היום עמוס והוועדה ממשיכה. אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (תיקון מס' 7), התשפ"ב 2022, לקריאה שנייה ושלישית. בהכנתו עסק גם חבר הכנסת איתן גינזבורג, שהחליף אותי בחלק מישיבות,

גם במליאה, אבל גם בעבודה שחורה בוועדה, שלא מוכרת, והיא יסודית. וגם רון כץ עזר המון בוועדה, ולדימיר בליאק ועוד רבים. אנחנו בסוף היום נזכיר אותם.

חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות,

מסדיר את פעילותן של 11 רשויות ניקוז, שהן תאגידים סטטוטוריים הפרוסים בכל רחבי הארץ, מפוקחים בעיקרם על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ותפקידם לדאוג לניקוז הסדיר של האזור שעליו הם מופקדים. אני מקצר את הדברים. עיקרי הצעת החוק:

במקביל להסדרת מינויו של ממונה על תחום הניקוז במשרד החקלאות, הוחלט לתקן את הסעיפים בחוק העוסקים במועצה הארצית לענייני ניקוז, שהיא מועצה מייעצת המכהנת היום לפי חוק. בהסדר הקיים היום יושב-ראש המועצה הוא מנהל רשות המים, וחברים בה לפי החוק שמונה נציגי הממשלה ו-12 נציגי חקלאים,

בשל קשיים שונים, הם לא מונו לאורך השנים. גם ההוראות המסדירות את עבודתה של המועצה הן ארכאיות.

מוצע כי יושב-ראש המועצה יהיה ממונה הניקוז במשרד החקלאות, וחבריה יהיו נציגי ממשלה וגופים רלוונטיים, נציגי ציבור, נציגי שלטון מקומי ונציג חקלאים, כך שתהיה מועצת ניקוז שתתפקד בצורה טובה ובהרכבה יבואו לידי ביטוי השיקולים הרוחביים הרלוונטיים שמביא איתו כל נציג לשולחן. חברות וחברים, אנו מצויים בעיצומו של חורף גשום, ועלינו לדאוג לניקוז ראוי שיאפשר מהלך חיים תקין ברחבי המדינה. תחום הניקוז הוזנח, לצערי, במשך שנים ארוכות, ואני חושב שכולנו עדים לתוצאת ההזנחה. אני מקווה שהצעת החוק המונחת בפניכם תביא את השינוי הנדרש בתחום הניקוז, תייעל את הרגולציה הממשלתית בתחום זה ותשפר את תפקודן של רשויות הניקוז. אציין כי בימים אלו מגבש צוות בין-משרדי בממשלה תוכנית לאומית לניהול סיכוני שיטפונות, שמטרתה לקדם את הניהול האגני ולהמליץ על הצעדים הנדרשים לטיפול כוללני ורב-תחומי במערכות הניקוז, תוך התייחסות להתמודדות עם השפעות שינויי האקלים על סיכוני שיטפונות בישראל. דלתה של ועדת הכלכלה פתוחה כמובן בפני המשרדים להביא תיקוני חקיקה נוספים, ככל שיידרשו בהמשך, לאחר סיום עבודתו של הצוות ולשם ביצוע המלצותיו. חברות וחברי הכנסת, להצעת החוק הוגשו כמה הסתייגויות, ואני מבקש מכם לאשר את הצעת החוק בנוסח שאישרה הוועדה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית ולדחות את כלל ההסתייגויות.

תודה רבה. אנחנו נצביע על החוק בקריאה שנייה. יש לנו קבוצות שהגישו הסתייגויות: קבוצת סיעת הליכוד, קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה וקבוצת סיעת הציונות הדתית. להסתייגות לפני סעיף 1, רגע, רגע.

סליחה. מישהו מן הקבוצות, יש לו עניין? רוצה לנמק? תסיר, תסירו את ההסתייגויות. מסירים את ההסתייגויות.

ושל ש"ס הוסרו. אופיר, אתה מסיר את הסתייגויות קבוצת הליכוד? הוסרו. קבוצת הציונות הדתית? אין כאן אף אחד, לא נמצאים. אנחנו מגישים תמיד בשם כל האופוזיציה. בסדר, אז הם לא נמצאים. ככה זה עובד תמיד. אז בעצם אנחנו נצביע על החוק. כל ההסתייגויות הוסרו, ואנחנו נעבור להצבעה על החוק בקריאה השנייה. שימו לב, יש לנו גם לוח תיקונים, כנוסח הוועדה. לוח תיקונים להצעת החוק. אנחנו נצביע על כל הסעיפים, כל הצעת החוק. על כל הצעת החוק בקריאה השנייה, לרבות התיקונים כפי שמופיעים בלוח התיקונים. מי בעד? מי נגד? כנוסח הוועדה, מי בעד? מי נגד?

סעיפים 1 33 נתקבלו. בעד, עשרה חברי כנסת, מתנגדים, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת החוק עברה בקריאה השנייה, כולל לוח התיקונים. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השלישית, כולל לוח התיקונים. מצביעים, בבקשה. הצבעה. חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (תיקון מס' 7), התשפ"ב 2022, נתקבל. בעד, 12 חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות (תיקון מס'

התשפ"ב 2022, התקבלה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, כולל לוח התיקונים, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 151), התשפ"ב 2022, לקריאה שנייה ושלישית. יציג אותה חבר הכנסת איתן גינזבורג, בשם יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 151), לקריאה השנייה והשלישית. בשני העשורים האחרונים רשויות מקומיות רבות מתקשרות עם חברות פרטיות שמסייעות להן בגביית תשלומי החובה שמגיעות להן, ובמקרים רבים חברות אלה מחליפות בפועל את עובדי מחלקת הגבייה ברשות ומבצעות כמעט את כל פעולות הגבייה בעצמן. התופעה הזאת הביאה מצד אחד להעלאה של אחוזי הגבייה ברשויות המקומיות, ומצד שני, לתלונות רבות של התושבים על אופן פעולתן של החברות הפרטיות ועל חוסר פיקוח מספיק של הרשות המקומית. ב-2006 הגיש מבקר המדינה דוח חמור בעניין והצביע על ליקויים רבים בהפעלת החברות. במהלך השנים הוגשו כמה עתירות לבית המשפט העליון כנגד הפעלת החברות הפרטיות בביצוע הליכי גבייה, ובשנת 2018 פסק בית המשפט כי אין מקום לאפשר לרשויות מקומיות לאצול מסמכויותיהן בתחום הגבייה לחברות פרטיות בלי שהדבר יוסדר בחקיקה שמסמיכה את הדבר. הצעת החוק שמוגשת כאן על ידי הממשלה, האמת היא שהיא הוגשה כבר ב-2014 לראשונה, נועדה להסדיר את אופן העסקת חברות הגבייה בידי הרשויות המקומיות ואת יחסי הגומלין בינן לבין הרשויות המקומיות. אין ספק כי מדובר בהצעת חוק מורכבת ביותר. לא סתם הצעת החוק בגלגוליה השונים נדונה בוועדת הפנים של הכנסת למעלה מחמש שנים. בעוד הצעת החוק המקורית שהגישה הממשלה עסקה בעיקר בהקניית הסמכות להתקשרות עם חברות הגבייה בהיבטים טכניים של רישוי ופיקוח, חברי ועדת הפנים סברו שיש להרחיבה באופן ניכר, ושתעסוק גם בהיבטים מהותיים, לרבות בעניין אופן ביצוע הגבייה. הצעת החוק המונחת היום לפניכם היא תוצאה של איזונים ופשרות. הקו שהוביל את הוועדה לאורך הדיונים היה הצורך לאזן בין מתן כלים מרביים לרשויות המקומיות, שיאפשרו להן לגבות את התשלומים המגיעים להן, לבין הצורך למנוע פגיעה לא מידתית והתעמרות בתושבים. לצורך זה החלטנו בוועדה על הוספת סעיפים לשיפור העניין, ובהם: הוספת מנגנוני שקיפות בהליכי גביית החובות, לרבות אמצעים, שבכל רשות מקומית תוקם ועדת גבייה אשר תקבע ותפרסם את הכללים שתנקוט העירייה לגבי הגבייה, קביעת כללים ברורים לשליחת הודעות הגבייה ולאופן ביצוע הגבייה, כולל קביעה, איפה חברת הכנסת קרן ברק? שהודעות לפני נקיטת הליכי גבייה יישלחו

עם אישור מסירה אישית, וגם בשליחה אלקטרונית, הגבלת שכר טרחת עורך דין במסלול גבייה אזרחי, שסכומו לא יעלה על 4,500 שקלים, ניתוק חברות הגבייה מביצוע פעולות הגבייה הכרוכות במגע ישיר עם התושבים וכניסה לחצרים, הגבלת שכר החברות באופן שיבטיח כי לא יהיה להן אינטרס בהגדלת חובו של התושב, הגברת הפיקוח והביקורת על פעולות חברות הגבייה וקביעת אמות מידה. אני חושב שהשינויים הם משמעותיים ומבטיחים את האיזון הנדרש, כפי שדיברנו עליו בוועדה. כולנו רוצים רשויות מקומיות חזקות, שיוכלו לגבות את הכספים שמגיעים להן. זהו אינטרס של כל תושב, שהכסף שמיועד בסופו של דבר לרווחתו יגיע ליעדו.

הגבייה צריכה להתבצע תחת כללים ברורים,

בצורה מפוקחת ותוך שמירה קפדנית על זכויות התושבים וכבודם. אני סבור שהצעת הוועדה מביאה את האיזונים האלה, ובשיתוף חברי הכנסת מכל סיעות הבית הבאנו הצעה מאוזנת ומידתית.

אני מבקש מחברי הכנסת לדחות את הסתייגויות שהוגשו ולאשר את ההצעה בקריאה השנייה והשלישית.

תודה רבה. גם כאן יש כמה קבוצות שהגישו הסתייגויות. האם גם כאן אנחנו מסירים את כל ההסתייגויות? אם כן, אנחנו ניגש להצבעה כנוסח הוועדה,

לרבות ההערה בלוח התיקונים.

מי נגד?

בעד, 11 חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובע שהחוק עבר בקריאה השנייה. אנחנו נעבור לקריאה השלישית. אנחנו נצביע כנוסח הוועדה, לרבות ההערה בלוח התיקונים.

חוק

בעד, 13 חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת החוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 151),

עברה בקריאה השלישית, לרבות ההערה בלוח התיקונים, ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 138), התשפ"ב 2022, לקריאה שנייה ושלישית. גם כאן יציג חבר הכנסת איתן גינזבורג, בשם יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי חבריי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 138), מה שמכונה תמ"א 38. התמ"א נועדה לקבוע הסדרים תכנוניים במטרה לעודד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. היא אפשרה להגדיל את הזכויות במבנים שנדרש לחזקם בדרך של הוצאת היתר, ללא צורך בתוכנית. בהחלטה של המועצה הארצית משנת 2019 נקבע כי בשל קשיים תכנוניים אין מקום להאריך את תוקף תמ"א 38. הצעת החוק היא חלופה לתמ"א 38, ונועדה לתת מענה לקשיים התכנוניים שעלו במהלך שנות יישום התמ"א. החלופה המוצעת קובעת כי מתן זכויות הבנייה בתמורה לחיזוק המבנה הישן בדרך של הריסה ובנייה מחדש או בדרך של חיזוק, ייעשה במסגרת תוכנית מפורטת שתיתן מענה ראוי לצורכי ציבור, והכול תוך ראייה תכנונית רחבה. הצעת החוק מעניקה לוועדה המקומית סמכות לאשר תכניות במגרשים שבהם נמצא מבנה ישן שנדרש לחיזוק ולהרחיב בצורה משמעותית את זכויות הבנייה במסגרת התוכנית. הצעת החוק הממשלתית במקור אפשרה לעשות זאת באחד משלושה מסלולים. הוועדה קיימה דיונים אינטנסיביים להכנת החוק בקריאה השנייה והשלישית. במהלך הדיונים החליטה הוועדה על כמה שינויים משמעותיים ביחס להצעת החוק שהגישה הממשלה. הוועדה עסקה רבות בשאלה אם החלופה המוצעת בהצעת החוק הממשלתית נותנת מענה מספק מבחינת הכדאיות הכלכלית לחיזוק המבנים לכל האזורים במדינה. במהלך הדיונים הוצגו הערכות שלפיהן ההצעה הממשלתית מוגבלת מבחינת הכדאיות הכלכלית לאזורי הביקוש בלבד. על מנת לתת מענה לאזורים נרחבים יותר, נערכו שינויים בהצעת החוק, ונקבע כי שר הפנים יכול להרחיב את סמכות הוועדה בצו ולאפשר לה להגדיל את זכויות הבנייה מעבר לקבוע בהצעת החוק אם הדבר נדרש משיקולים של כדאיות כלכלית ובהתחשב במידת הסיכון לרעידות אדמה באותו אזור. בנוסף, הקדשנו זמן רב לשאלה איך תוכנית נקודתית שחלה על מבנה ישן בודד תשתלב במרחב העירוני באופן שלא יפגע בהתחדשות עירונית. הוועדה החליטה על כמה תיקונים בהצעת החוק הממשלתית שקובעים בצורה ברורה את העדיפות להתחדשות עירונית רחבה ואת האפשרות המוגבלת לסטות מתוכנית כוללנית. נושא נוסף שנדון במהלך דיוני הוועדה הוא מידת היציבות של המבנים שיחוזקו בהתאם לתוכניות שבחלופה המוצעת. על מנת לוודא שהמבנים אכן מחוזקים ועומדים בתקנים הוספנו בוועדה את החובה לקיים סקר הנדסי שיהיה מקיף יותר מזה שהוצע בהצעה הממשלתית. בנוגע להיטלי השבחה, במהלך הדיונים נקבע כי על השבחה שנוצרה בשל אישור תוכנית לחיזוק מבנים ישנים לפי החוק יחול היטל השבחה מופחת. כפי שנאמר, הצעת החוק מנסה לאזן בין ההיבטים התכנוניים, ההנדסיים והכלכליים הנדרשים בכל הליך תכנוני, וביתר שאת כאשר מדובר בהליך של תכנון מגרש שבו מצויים מבנים ישנים. כדי לתת גמישות רבה יותר ולאזן בצורה נכונה ומותאמת, הוועדה הציעה לאפשר קידום תוכניות במסלולים המשלבים בין חיזוק, הריסה ובנייה ותוספת זכויות במגרש אחר. השילוב יאפשר תמהיל זכויות מגוון ביותר, בהתאם למאפיינים הייחודיים של כל מגרש וסביבתו. מכיוון שהוגשו הסתייגויות, אני מבקש להסיר את ההסתייגויות, ומבקש מהכנסת לקבל את ההצעה בקריאה השנייה והשלישית.

תודה רבה. אם כן, אין לנו הסתייגויות. היו הסתייגויות של קבוצת הליכוד,

יהדות התורה והציונות הדתית. הוסרו כל ההסתייגויות. אם כן, אנחנו נעבור לקריאה השנייה כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיפים 1 20 נתקבלו. בעד, 12, נגד, אין, נמנעים, אין. החוק עבר בקריאה שנייה. אנחנו נעבור לקריאה השלישית. חוק

קובע כי הצעת החוק הזאת התקבלה בקריאה השלישית. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 138), התשפ"ב 2022, התקבלה בקריאה השלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו נמשיך בסדר-היום. החוק הבא, אנחנו מדברים על הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשפ"ב 2022. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה, לקריאה שנייה ושלישית. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשפ"ב 2022. ההצעה היא הצעת חוק ממשלתית שמבקשת לייעל ולשפר את הכלים למאבק באלימות בספורט בכלל ובמגרשי הספורט בפרט, על רקע אירועים חוזרים של אלימות, שהפכו לתופעה של ממש, ובעקבות קשיים שהתעוררו בשנים האחרונות. כולם צריכים להבין שהשנה האחרונה בספורט הישראלי הייתה מהחמורות בנושא אלימות במגרשים, ובמזל רב לא הגענו למצב של הרוגים במגרשי הכדורגל. אם בעבר הגעה למגרשי הספורט הייתה חוויה לכל המשפחה, כאשר הורים וילדים, נערים ונערות, היו מגיעים לעודד את הקבוצה שהם אוהדים, היום אותו פלח נמנע מלהגיע למשחקים ומעדיף לשבת בבית ולצפות במשחקים. בוועדת החינוך, התרבות והספורט בראשות חברת הכנסת שרן השכל קיימנו דיונים רבים בנוגע לאלימות בספורט, ובכלל קידום הספורט וסיוע לספורטאים בישראל. קיימנו סיורים וביקורים במועדוני ספורט ובמכון וינגייט.

הקמנו בוועדת החינוך והספורט ועדת משנה ייעודית בראשות חבר הכנסת סימון דוידסון על רקע הניסיון, ההיכרות והעשייה למען הספורט. הצעת החוק החשובה הזו, שהביא שר התרבות והספורט חילי טרופר, מבקשת לפעול בכמה מישורים:

ביטול המועצה למניעת האלימות בספורט, שלא תפקדה בצורה ראויה בשנים האחרונות, ובמקומה הקמת ועדה למניעת אלימות בספורט שתפעל תחת המועצה הלאומית לספורט. כך, הטיפול בנושא ייעשה על ידי הגוף העוסק בכל ההיבטים הנוגעים בספורט, ותהיה בכך הקלה בביורוקרטיה. ועדת החינוך עמדה על כך שבהרכב הוועדה למניעת אלימות בספורט יהיה ייצוג נשים הולם וכן נציגות של ענפי הספורט המובילים, ובהם אוהדי הספורט. כולנו צריכים להבין שללא האוהדים וללא הקהל, אין ערך לכדורגל ולכדורסל. עוד נקבע בוועדת החינוך כי הוועדה שתוקם תגיש דין וחשבון שנתי על פעילותה ותפרסם אותו באינטרנט. הדבר השני, שיפור האפקטיביות של צווי ההרחקה הניתנים על ידי המשטרה לשם התמודדות עם אלימות והפרות סדר באירועי ספורט. התיקון כולל הארכה משמעותית של תקופת ההרחקה המקסימלית, הן בהרחקה רגילה והן בנסיבות חמורות יותר.

בעקבות דרישת הוועדה, מוצע להסמיך קצין משטרה לקבוע, במקרה שהצו ניתן בסוף עונת הספורט, שמועד תחילתו יידחה לתקופה של עד חודשיים, או שימי פגרת הספורט לא יימנו באותה תקופת הרחקה. המטרה היא להפוך את הצו לאפקטיבי גם אם ניתן בסוף עונת ספורט וערב הפגרה. כמו כן, כדי להבטיח את אכיפת צווי ההרחקה שניתנו, הוסיפה הוועדה עבירה ספציפית של אי-התייצבות בתחנת משטרה של מי שניתן נגדו צו הרחקה. הדבר השלישי, יצירת תשתית חוקית שתאפשר הטלת קנסות מינהליים בגין עבירות שברף הפחות-חמור בתחום האלימות בספורט, כדי לשפר את יעילות האכיפה ולהגביר את האפקט ההרתעתי שלה. התיקונים כוללים התאמת הענישה על חלק מהעבירות הקיימות כך שניתן יהיה לקבוע אותן כעבירות מינהליות והוספת עבירות ספציפיות.

על מנת לתת בידי הכנסת כלים לפיקוח פרלמנטרי אפקטיבי על כל התיקונים המוצעים, הוספנו להצעת החוק הוראת דיווח, שלפיה יהיה שר התרבות והספורט חייב לדווח לוועדת החינוך והספורט, אחת לשנה במשך חמש שנים, על יישום הוראות החוק. האלימות בספורט ובפרט האלימות במגרשים הפכה לתופעה מדאיגה שדורשת טיפול רוחבי ואפקטיבי. אין שום סיבה שאירוע ספורט חווייתי לכל המשפחה יהפוך לזירת אגרוף.

מטרתו לחבר בין אנשים ולא ליצור פילוג ושנאה. אני קורא לכם לאשר את הצעת החוק כנוסח הוועדה בקריאה שנייה ושלישית. תודה גדולה למירב בן ארי, יושבת-ראש הוועדה לביטחון פנים, לשר הספורט חילי טרופר, לשר המשפטים גדעון סער ולשר לביטחון פנים עמר בר לב. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת סימון דוידסון. להצעת החוק הזאת לא הוגשו הסתייגויות אך כן הוגשו בקשות רשות דיבור. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, אחמד טיבי, אינו נוכח, סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, אוסאמה סעדי, מוותר, עופר כסיף, אינו נוכח. רבותיי, אם כך, נצביע בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה, כולל לוח התיקונים של ההצעה. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. בבקשה.

בעד, עשרה, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי ההצעה התקבלה בקריאה שנייה. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שלישית. הצבעה על החוק, כולל לוח תיקונים של

בקריאה שלישית, נא להצביע, בבקשה. חוק איסור אלימות בספורט (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשפ"ב 2022, נתקבל בעד, עשרה, אין מתנגדים.

אני קובע כי הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשפ"ב 2022, התקבלה בקריאה שלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל,

אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 131) (תוספת פיגור בשל אי תשלום קנס בעבירת חניה), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת ישראל אייכלר,

שגם הוא שותף לחוק.

גם אוסאמה סעדי יכול לדבר במסגרת רשות הדיבור של דיון אישי,

אם מישהו לא נרשם, אני נועל כרגע את רשימת הדוברים. בבקשה, חבר הכנסת אייכלר.

הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (תוספת פיגור בשל אי-תשלום קנס בעבירת חניה), נועדה למנוע ניצול של אנשים שאין להם, בעיקר. הקנס

בתוספת פיגורים ב-50%. רצינו לעשות את זה 15%, חבר הכנסת אוסאמה סעדי הגיש הצעת חוק על 20%, ובסוף הגענו להסכמה עם הממשלה על 35% בקריאה ראשונה. אחר כך נדבר על זה, חברי חבר הכנסת אוסאמה סעדי יפרט את החוק הזה בהמשך. אדוני היושב-ראש, יש עיר שנקראת ציריך. 600 מיליון אירו בתקציב העירייה זה מעבירות חניה, זאת אומרת זה בתקציב העירייה, הכנסה, זאת אומרת, העירייה מעוניינת שיהיו כמה שיותר. אנחנו לא מעוניינים שיהיו קנסות על אזרחים. אבל אני רוצה לדבר, אדוני היושב-ראש, על מה שקרה פה היום. אנחנו מדינה שמוקפת גדרי תיל בארץ ישראל, אנחנו נמצאים תחת איומי הכחדה מאיראן ועד ג'נין, מלבנון ועד דאעש, ורוסיה כבר ניצבת על גבול הגולן. אפשר היה לצפות שלא תהיה שנאה ואיבה ואנטישמיות בתוך הגטו העברי, כי גם החיות בתיבת נח חיו בשלום בימי המבול. ולא יאומן כי יסופר וההיסטוריה עוד תרשום, כשמדינת ישראל עמדה בפני סכנות כאלה היו כזאת איבה וכזאת שנאה. הארץ שותתת דם ויש פיגועים, והשנאה נגד היהדות היא כמו אש הבוערת ושורפת כל חלקה טובה. הממשלה הזאת תיזכר בעיקר כי פעם ראשונה שהיו חוקים מכוונים נגד אוכלוסייה של יהודים שמשתמשים בכלים חד-פעמיים ושתייה מתוקה. מי שעשה את זה לא דאג לעניין של האקלים, בוודאי לא לעניין של הבריאות. הוא עצמו לא שומר על הדיאטות, ובכל זאת הוא עשה את זה, וזה גרם ליוקר המחיה בכל מוצרי המזון, וזה גרם לטירוף של יוקר המחיה, הכול כדי לעשות אפליה גזענית אנטי-חרדית. והיא לא תיסלח.

שמעתי, בסדר, לא הפעלתי שעון. תירגעו.

גרמה לכל המערכת, מי שנכנס עכשיו למכולת או לסופרמרקט ידע שהוא ישלם את המחיר על זה שרצו לפגוע בחרדים. וכך קרה גם לממשלה הזאת, שרצתה לפגוע בחרדים בסוף היא נפלה מבפנים.

כאשר הופכים את מדינת ישראל למדינה עשירה שנתיניה ואזרחיה עניים, זה העוול הגדול ביותר. כל השנים התהדרנו שמדינת ישראל היא מדינה ענייה ואזרחיה עשירים. ראינו שהממשלה התפרקה על רקע תקנות יו"ש. על זה לא הצליחו להגיע להסכמות בקואליציה הרעה, אבל דבר אחד היה בקואליציה הזאת: רק בנושאי דת ומדינה היה קונסנזוס לפגוע. הממשלה הייתה מורכבת מכל כך הרבה גורמים, שלא יכלה להזיז שום חוק, אבל בעניין הדת, נגד הכשרות, ובעיקר לא ייסלח, ואנחנו נתקן את זה בעזרת השם, העניין של שלילת זכויות האדם לשמור על טלפון כשר כפי שהוא רוצה. הגזרה הזאת שעומדת להיכנס עכשיו בפגרה, בעזרת השם מייד אחרי הבחירות כל ממשלה שתקום תצטרך להחזיר לאזרח את הזכות לקבל את הטלפון הכשר. יותר לא תהיה במדינה הזאת חקיקה מכוונת נגד אוכלוסייה כלשהי. זה דבר שלא היה,

מאז קום המדינה ועד היום הזה. הכתם הזה, כתם האנטישמיות על מדינת ישראל, שחוקקה חוקים נגד אוכלוסייה יהודית חרדית באשר היא יהודית חרדית, את הכתם הזה חייבים למחוק. ובעזרת השם אנחנו נזכה בבחירות, וכוחות האור, שראש הממשלה החדש קרא להם כוחות האופל, כוחות האור ינצחו. ועל זה אמר הנביא: הוי השמים אור לחושך וחושך לאור. אנחנו נביא אור, נביא שמחה, נביא אהבת ישראל ונביא בעזרת השם שכל אזרח בישראל ירגיש כאזרח שווה שזוכה לכל הזכויות המגיעות לו.

אני מקצר, כי חברי אוסאמה סעדי צריך להמשיך בעניין של החוק. תודה רבה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. אתן לך שלוש דקות, בסדר?

כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו מגישים הצעת חוק שעברה בטרומית לפני כשבועיים, חברי אייכלר ואני וחברי חבר הכנסת אחמד טיבי. מדובר בעוד הצעת חוק חברתית מאוד, שבאה לעזור לאוכלוסיות החלשות והמוחלשות, והיא מדברת בקיצור נמרץ על הפחתת תוספת הפיגורים על דוחות החניה. אני אומר כבר שהייתה לנו עוד הצעת חוק גם בעניין הפחתת תוספת הפיגורים על דוחות המשטרה ועל קנסות המשטרה. הממשלה הגישה הצעת חוק ממשלתית בדבר ריבית פיגורים, לי וגם לחברי אחמד טיבי, הצמדנו, והיא עברה גם בטרומית, הצעת חוק הפחתת ריבית הפיגורים. למעשה מדובר בקנס על הקנס, אדוני היושב-ראש. היום תוספת הפיגורים היא בשיעור 50% אם אתה לא משלם את זה, ואחרי זה כל חודש, עוד 5%. מדובר בריבית גבוהה מאוד. אני מבין את הרציונל שעמד מאחורי זה, שרוצים שהאזרחים ישלמו, אבל מה לעשות, למשל פה דוחות חניה הם אומנם בסכומים נמוכים, אבל כאשר מדובר בקנסות משטרתיים, ב-1,000 שקל וב-500 שקל, לפעמים האזרח, אנחנו לא רוצים שאף אחד יעבור לא עבירת תנועה ולא עבירת חניה, אבל אזרח שעושה את זה צריך לשלם את הדוח, ואם לא משלם את זה אז להוסיף ריבית רגילה, הצמדה, אני וחברי אחמד טיבי הצענו להפחית את תוספת הפיגורים מ-50% ל-20%, אייכלר הציע ל-15%, ובסוף הגענו עם הממשלה, עם משרד המשפטים, עם שר המשפטים ומשרד האוצר, לכך שהתוספת תופחת מ-50% ל-35%, ואנחנו מקבלים את התנאי הזה והסכמנו לתנאי הזה לאור הדחיפות ולאור פיזור הכנסת היום, ואנחנו נעביר את זה בקריאה ראשונה על מנת לשמור על דין רציפות. אני מקווה שנגיע בכנסת הבאה לאישור ההצעה הזאת ועוד הצעות חוק בקריאה שנייה ושלישית. לכן אני מבקש לתמוך ולהצביע בעד הצעת החוק הזאת. תודה רבה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. אני אתן לך לשוב למקום ונעבור להצבעה בקריאה ראשונה. אפשר להצביע. שנייה, תני לו לחזור למקום. יש אנשים שרוצים להצביע. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 131) (תוספת פיגור בשל אי-תשלום קנס בעבירת חניה),

2022, לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, 14, אין מתנגדים.

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 131) (תוספת פיגור בשל אי-תשלום קנס בעבירת חניה), התשפ"ב 2022, התקבלה

אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק הגנה על זכויות ילדים נפגעי עבירת המתה בדירת המשפחה, התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת קרן

מאוד, תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שבאמת עשתה מאמצים כבירים אתמול לקיים בשעות הערב

במתכונתו הראשונה,

ואז משרד המשפטים הגיע ואמר לנו שיש כל מיני בעיות ניסוחיות.

בגלל שזו עוולה אזרחית עם עוולה פלילית, ובתנאי שנחשב שזכויותיו בדירה מלקחות כבר מרגע שהוא מועמד לדין, לא מרגע שהוא נאשם, כי ברגע שאנחנו מתחילים את כל המסכת הזאת, לוקח כמה שנים עד שמוגש נגדו כתב אישום. אנחנו רוצים שמרגע שזה קורה, כבר אז ייחסכו לבני המשפחה המאבקים המשפטיים האלה. לשמחתי הגדולה משרד המשפטים בא לקראתנו, אנחנו באנו לקראתו, והצעת החוק שאנחנו רואים היום היא בעצם האיזון בין הצרכים המשפטיים של משרד המשפטים לבין מה שלנו היה חשוב, שבני המשפחה והרוצח לא יהיו במאבקים בלתי נגמרים על הרכוש וזה יעבור אליהם. יהיה לו חלק בקניין, אבל הם לא יצטרכו להתייעץ איתו על השכירות והם לא יצטרכו במכירה. יש שם מנגנונים שייקבעו מראש והם כתובים בחוק. תודה רבה על ששמתם את זה על סדר-היום, תודה רבה על שזה הגיע לידי חקיקה, ואני מבקשת מכולם לתמוך. רק תן לי את הזמן להצביע.

ברור. אנא תמכו בחוק.

תודה רבה לחברת הכנסת קרן ברק. אני נותן כמה שניות כדי שהיא תשוב למקום, ואנחנו נעבור להצבעה. את רוצה להגיד?

את יכולה לדבר, אין

בבקשה, גברתי, יש לך חמש דקות. תודה, כבוד היושב-ראש. חברי וחברות הכנסת, אני מתחילה קודם כול בלהודות לשני אנשים: קודם כול, אני חייבת להודות לשרה פנינה תמנו שטה, נכון.

שהיא יזמה את החוק הזה בכנסת העשרים. היה חשוב לה מאוד, לאחר דיון שהתקיים בוועדה בראשותי, ושמענו עדויות של משפחות שעוברות את הסבל הזה ושל ילדים שעוברים את הסבל הזה ונמצאים תחת השליטה של הרוצח, במקרה הזה, האבא, בגלל הרכוש המשותף. אני מודה לה שהיא הגישה את החוק הזה, ובתחילת הקדנציה הזו היא פנתה אלינו ואמרה: זה חוק חשוב לי, קחו אותו ונסו לקדם אותו. אנחנו כשותפות בדרך הזו לקחנו את זה על עצמנו. התודה השנייה היא לחבר הכנסת גלעד קריב, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, שהתגייס אתמול ובשעה-לא-שעה כינס את הישיבה של הוועדה והכין את החוק, ואנחנו מודות לו על זה. אני רוצה להגיד שהניסיון שלנו בחוק הזה, היה ויכוח בהתחלה. חשבו שאנחנו רוצות להוסיף ענישה על ענישה, כלומר הבן אדם נשפט, למה אתן רוצות להעניש אותו יותר? המטרה של החוק הזה היא לא ענישה. אנחנו מאמינות שבתי המשפט ייתנו את הענישה המתאימה לרוצח או לרוצחת. שפת החוק היא לכל אדם שביצע רצח, לא חשוב אם זה גבר או אישה, אבל מה לעשות, ב-99% מהמקרים אלו גברים שרוצחים. המטרה היא לשחרר את הילדים או את היורשים מהעול הזה, שבכל פעם שירצו לעשות משהו בעניין הדירה, הם נמצאים כאסירים בידי הרוצח, שיושב בבית סוהר. הוא מכריח אותם לקיים איתו קשר, ואם זה לא קשר רגיל, אז קשר דרך בתי משפט, סוחט אותם. אנחנו רוצות שתהיה להם שליטה בדירה שחיו בה, שיוכלו לחיות בשקט, לשקם את עצמם אחרי הרצח, או הרבה פעמים, בגלל הטראומה שהם נמצאים באותו בית שבו נרצחה אימא שלהם, הם רוצים להשכיר את הדירה ולצאת לשכור דירה במקום אחר או למכור את הדירה כדי לשכוח מכל האירוע הטראומטי. אנחנו רוצות להיות שם כדי לעזור להם, שהכנסת תהיה לידם, תחוקק את החוק הזה ותיתן להם את האפשרות להשתחרר מהידיים של הרוצח. אני מודה לכם ואני מודה לכל אלה שעמלו כדי שנגיע לרגע הזה ונעביר את החוק. אנחנו נילחם בכנסת הבאה שיהיה דין רציפות לחוק הזה. תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. מייד אנחנו נעבור להצבעה. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. עד שאתן תתיישבו במקומות, אני אגיד שאנחנו מצביעים על הצעת חוק הגנה על זכויות ילדים נפגעי עבירת המתה בדירת המשפחה, התשפ"ב 2022, של חברות הכנסת קרן ברק, עאידה תומא סלימאן וג'ידא רינאוי זועבי. הצבעה. רבותיי, למה ברעש?

להעביר את הצעת חוק הגנה על זכויות

12, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק זו, תוסיף אותי. בסדר גמור. אני מוסיף את חברת הכנסת מירב בן ארי. 13 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק זו כפי שהקראתי התקבלה בקריאה ראשונה וחוזרת לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

ההצעה עוסקת בחסיון חומרים טיפוליים, כלומר ברשומות ומסמכים של פסיכיאטרים, פסיכולוגים או עובדים סוציאליים הנוגעים לנפגעים ולנפגעות בעבירות מין ועבירות אלימות חמורה במשפחה, ומטרתה לבצר את מעמדו של החיסיון.

לפי פקודת הראיות, יש חיסיון על חומרי טיפול כאלה, אך החיסיון הוא יחסי, ונפגע העבירה יכול לוותר עליו או שבית המשפט יכול להסירו. בפני הוועדה הוצג כי פעמים רבות מוגשות בקשות להסרת החיסיון הטיפולי גם מצד רשויות האכיפה, במהלך חקירת עבירות, וגם בעת המשפט, כשבמסגרת ניהול הגנת הנאשם מבקשים את החומרים כדי לבחון אם ניתן לתקוף את המהימנות של המתלונן נפגע העבירה. הגישה שהתקבלה בוועדה היא כי יש מקום לחזק את המעמד של החיסיון הטיפולי של נפגעים ונפגעות בעבירות מסוימות, ובתוכן עבירות מין ועבירות אלימות בתוך המשפחה, ומוצע כי החוק יחול כאמור באופן רחב על כלל עבירות מין, ובכלל זה, על רוב עבירות המין, ובכלל זה על מעשים מגונים והטרדה מינית. הוועדה סברה כי ההצדקה לכך נעוצה בייחודיות של החסיונות הטיפוליים בעבירות אלו, שתוכנם רגיש ביותר בשל פוטנציאל הפגיעה הרב בבעלי החיסיון ובפרטיותם אם יוסרו. חשיפת החומרים החסויים עלולה אף לגרום לפגיעה קשה ביחסי האמון בין המטפל למטופל וגם בטיפול עצמו. בשל הפגיעה הנפשית המורכבת שנלווית לאותן עבירות, מדובר בתוצאה קשה מאוד, שעלולה לפגוע ביכולת של נפגע העבירה לקבל טיפול נפשי או סוציאלי ולהשתקם. הרצון להימנע מחשיפת החומרים הרגישים מוביל גם לחשש של נפגעי העבירה להגיש תלונות ופוגע בנכונותם לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק בעת ההעמדה לדין. לצד האמור, מול החיסיון עומדים אינטרסים כבדי משקל אחרים שלעיתים מחייבים את הסרתו, ובכלל זה שמירה על זכויות חשוד או נאשם, קידום חקר האמת וגם ההגנה על שלום הציבור בחשיפת עבירות ועבריינים. הוועדה עסקה במשך ישיבות רבות באיזון המורכב ביו הזכויות שעל הפרק בעת עיצוב ההסדר שבהצעה, הכולל חיזוק של החיסיון של נפגעי ונפגעות העבירה בכמה היבטים, ואזכיר אותם על רגל אחת. ההיבט הראשון הוא צמצום המבחן המשפטי המשמש היום להסרת החיסיון, כדי לצמצם את היקף החומר שייחשף. ההיבט השני הוא הענקת זכות ברורה לנפגעי ונפגעות העבירות להביע עמדה ישירות בפני בית המשפט לעניין הסרת החיסיון, וניתן יהיה לממש זכות זו גם באמצעות אדם אחר מטעמם. ההיבט השלישי הוא הבניה מדוקדקת במסגרת החוק של שיקול הדעת של החוקר במשטרה. על החוקר לוודא שהחומר שייחשף מתוך ההליכים הטיפוליים יהיה מצומצם ככל האפשר. עליו להסביר לנפגע, לנפגעת, את מלוא זכויותיהם, ולתת להם זמן סביר לשקול את עמדתם ולקבל ייעוץ משפטי מתאים. בנוסף, מוצע כי יינתן סיוע משפטי מטעם המדינה בהליך הסרת החיסיון והבעת העמדה בחלק מעבירות המין, ואנו מקווים שבמסגרת הליכי חקיקה להרחבת הסיוע המשפטי הממשלתי, כל נפגעי ונפגעות העבירות שהחוק חל בעניינם יזכו לסיוע זה. לבסוף, הוועדה דנה ארוכות בהסדר המורכב המוצע לתחולת הצעת החוק על נפגעי עבירה קטינים.

דנה ארוכות בהצעת חוק חשובה וחדשנית זו, וזו אחת מהצעות החוק שלהן הקדשנו זמן דיונים רב במסגרת שני הכנסים האחרונים. כולי תקווה, יחד עם חברות הכנסת, יוזמות הצעות החוק הפרטיות, כי היא תביא את השינוי המיוחל והדרוש עבור הנפגעים והנפגעות. בנאומי הראשון כיושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, נטלתי על עצמי את ההתחייבות לקדם במסגרת תפקידי ובמסגרת פעולתה של הוועדה את זכויותיהם של נפגעי ונפגעות העבירות בישראל. היום הזה אנחנו עתידים לאשר כמה חוקים שמממשים את התחייבות הזו, וזוהי הצעת החוק הראשונה באותה סדרה. גורמי הממשלה שנטלו חלק בהליך החקיקה התגייסו כולם לתיאום המורכב שהיה נדרש להשלמתו, ואף הצהירו בפני הוועדה על הכוונה להוסיף ולהשלים את המהלך באמצעות קביעת נהלים מפורטים שיסייעו בהטמעת הוראות הצעת חוק חשובה זו בשטח. אני שב ומבקש להודות לשלוש חברות הכנסת שהגישו את הצעות החוק הפרטיות ולצוותים שלהן, ולהודות מקרב לב ליועצות המשפטיות של הוועדה, שטרחו על הצעת החוק הזו, והן עומדות מאחורי חלק גדול מן ההסדרים שמצאו את דרכם לנוסח האחרון של החוק. תודה לכן. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות, ואני מבקש מחברי הכנסת לדחות אותן, לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית ולהביא בשורה גדולה לנפגעות עבירות המין ועבירות האלימות בתוך המשפחה בישראל.

תודה רבה. אם כן, אנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק. יש הסתייגויות של קבוצת סיעת

קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה וקבוצת סיעת הציונות הדתית. אני מבין שהם הסירו את ההסתייגויות.

הסרת את ההסתייגויות. אז אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השנייה על הצעת החוק כנוסח הוועדה. בבקשה.

סעיפים 1 5 נתקבלו.

מסיר, כן, כן. הוסרו ההסתייגויות,

אני מתנצל, לא ראיתי את הסתייגותך. חשבתי רק של הקבוצות. בכל מקרה, אתה הסרת עוד לפני תוצאות ההצבעה, כך שבעד, 12, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת החוק עברה בקריאה השנייה. אנחנו נעבור לקריאה השלישית כנוסח הוועדה.

חסיון ראיות (טיפול נפשי בהליכים פליליים שעניינם עבירות מין או עבירות אלימות חמורה במשפחה) (תיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022,

אני מבקש בלי מחיאות כפיים.

את, צביקה, כשזה מגיע משני צידי הבית, לדעתי, צריך, קודם כול, נשמע את התוצאות. נכריז על התוצאות: בעד, 14 חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים,

אני

מה שהיה אמור להיות עוד יום עבודה, הפך לחטיפה ותקיפה מינית. במהלך כמה שעות של טרור, נאבקתי בכל דרך שיכולתי להגן על חיי ועל גופי מול טורף מיני אלים, באימה שאין מילים לתאר, כזאת שהנפש והגוף אינם יכולים לשכוח. את המחירים אני משלמת כל יום בכל השנים שעברו מאז. ההחלטה להגיש תלונה במשטרה בימים שלאחר האירוע הייתה קשה מנשוא, אבל המחשבה שזה יקרה לאחרות הייתה בלתי נתפסת, כמו גם הפחד מלשתוק. התוקף הסדרתי כמובן נעצר, ולאחר תקופה ארוכה ומסויטת של חקירות ועימות, התיק עבר לפרקליטות בהמלצת המשטרה להעמיד לדין. כבר במשטרה התבקשתי לחתום על ויתור ממוקד של חיסיון רפואי, כדי שייגבו עדות מהפסיכולוג שאליו הגעתי לטיפול מייד אחרי האירוע. כך איבדתי את המקום הבטוח והפרטי שלי דווקא בתקופה שבה הכי הייתי צריכה את עזרתו. לא הייתי מסוגלת לחזור לטיפול אחרי שהמקום הזה נפרץ, אבל אישרתי זאת לצורך התנהלות החקירה. לא יכולתי לשער בנפשי שהשלב הבא יהיה דרישת הפרקליטות שאחתום על ויתור על חיסיון מכל תקופות חיי, כולל התמודדות שלי עם תקיפה מינית שעברתי בנערותי, שעליה הגשתי תלונה. בפרקליטות נאמר לי שאם אחתום על ויתור החיסיון הגורף, התוקף ועורכי דינו יוכלו להשתמש נגדי במידע הטיפולי האישי ולהציג אותי בתור מתלוננת סדרתית שלכאורה אינה יציבה בנפשה. כפי שכולכם יודעים, תקיפה מינית היא כל כך שכיחה וגורמת לפגיעה כה עמוק בנפש, והחוק הקיים מאשים את הקורבן ומתייג את עצם ההתמודדות עם הטראומה. הוא מעז להשתמש בה כנשק נגד הנפגעת, להטיל עליה אימה ולכפות עליה שתיקה. מאחר שלאור זאת לא הייתי מוכנה לחתום על ויתור החיסיון, התיק נסגר והתוקף ממשיך לרמוס חיים. לי לא נתנו להציל את האישה הבאה ואת הנשים הבאות מידיו של איש הציבור שתקף אותי, בדיוק כמו שלא נתנו לאישה האמיצה שניסתה להתלונן נגדו לפניי. יכולתם להציל אותי. לכן ולכם היום ניתנת הפריבילגיה להיות חלק מהשינוי הזה, לתקן את העיוות בחוק ולקחת עוד צעד מהצעדים הרבים הנדרשים כדי להפסיק להשתיק את המתלוננות ולהציל את הציבור מהתוקפים הסדרתיים, שהחוק הקיים מגן עליהם על חשבון גופן ונפשן של הנפגעות והנפגעים. ושלא תהיה כאן שום טעות, זה בגדר הצלת חיים. אני רוצה להגיד תודה אדירה לחבר הכנסת גלעד קריב, שבמשך כמעט שנה ניהל דיונים לא פשוטים על החוק, ובעזרתו הצלחנו באמת להרחיב אותו גם לאלימות במשפחה ולדייק אותו באופן שבו הוא מגיע עכשיו למליאה, לצוות הוועדה בניהולו המסור של איל, לייעוץ המשפטי, לנועה ברודצקי לוי, לניצן רוזנברג, שעבדו שעות על גבי שעות מאחורי הקלעים ובוועדה, לחברותיי היקרות מירב בן ארי ואבתיסאם מראענה, לאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, לצוות הלשכה שלי, שבאמת עבד ונקרע על החוק, השותפות הרבות באמת בייעוץ וחקיקה, נילי פינקלשטיין, ליאת יעקובוביץ', יפעת רווה, ממשטרת ישראל, עדי טל-נוסבוים וערן שמיר, מהפרקליטות, רחלי לוי-זוארץ ואשרת שהם, ממשרד הרווחה, שלהבת אינשטיין-אלפסי ואיזבל סרי. ואני חייבת להגיד תודה לשר הרווחה, שהתגייס והשקיע תקציב של 3 מיליון שקלים כדי לעזור בחוק הזה, כדי שעו"ס נוער יהיה זמין לקטינים ולסיוע משפטי עבורם ולסיוע וליווי, דבר שכמעט תקע את החוק. אין ספק שהוא התגייס באופן מיידי ומלא

המשרד לביטחון פנים, אפרת ליפשיץ, הנהלת בתי המשפט חנית בכר-אברהם, הסיוע המשפטי, לידיה רבינוביץ' ואיתי נעמן, הסנגוריה הציבורית, שלרגעים לא היה לה קל עם החוק, מורן כרמון, הפרקליטות הצבאית, שהחוק יחול גם בצבא, יהודה רשתיאן. תודה רבה רבה לכל השותפים. אי-אפשר בלי שותפים לקדם כזאת הצעת חוק, ושמעתם את הנפגעת. אני בטוחה שיש רבות שחשות כמוה היום. תודה. תודה רבה, וכאמור, ברכות. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. אדוני השר, חבריי וחברותי חברות הכנסת, אחרי מיכל אי-אפשר הרבה להוסיף,

אני רק אוסיף תודה לחברתי קארין אלהרר, שהייתה בין היוזמות של החוק הזה עוד בכנסת התשע-עשרה, וגם כאן, כמו בנושא ערכות האונס, המשכתי את הדרך שלה. אני רוצה להגיד לה תודה על זה, ואני רוצה להגיד תודה מיוחדת למאיר כהן, וכן להוסיף שלולא התחייבויות של המשרד שלו, משרד הרווחה, לא היינו מצליחים להעביר את החוק. הוא עזר להרבה ח"כים. שר הרווחה מאיר כהן, מה שעשה בשנה, לא עשו פה המון זמן, נגיד כך. אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לגלעד קריב ולצוות הוועדה שלו, שעבודתם,

דיברתי על מאיר כהן, אני חושבת שהתפקיד שלך כיו"ר ועדת חוקה, אפשר להגיד עכשיו, כי אתה די בסוף, שינה, זאת רק הפסקה קצרה, זה לא הסוף. סוף הכנסת הזאת, גלעד. עברתי איתך את זה גם בערכות האונס, ועכשיו גם בנושא של החיסיון של הנפגעות. אתה כל כך מגויס לאוכלוסייה הזאת שזה מדהים, וזה ראוי לציון. אני רוצה להגיד מילה על אותה נפגעת בפרשייה של קסטיאל. פתחו לה את התיק, ובגלל הנתונים שהיו לה בתיק האישי שלה, זאת אחת הסיבות שהיא נפסלה. איך עשינו דבר כזה, ואיזה מזל שתיקנו את העוול הזה. אדוני היושב-ראש, נפגעות ונפגעי תקיפה מינית עוברים לצערי כל כך הרבה דברים משפילים בדרך, מה שגורם לרובם לוותר. אני מודה לכולכם על שתמכתם בהצעת חוק הדרמטית הזאת, שתקל ולו קצת על העדות שלהם בתוך התהליך הזה. אני מודה לכל הנפגעות והנפגעים ששיתפו אותנו. אני מודה לאחותי בלב ובנפש מיכל רוזין, מה נגיד, בלב שלי את. תודה רבה לכולם. יש לנו עכשיו משימה חשובה לארגן. תודה רבה, אדוני. תודה. תודה רבה. חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, אמרתי טוב? מראענה. נורא קשה לי השם הפרטי, לא חשבתי שבמשפחה אני, אנחנו צריכים להמשיך להתאמן,

אנחנו נצטרך עוד ארבע שנים להיות ביחד. אין ברירה, אין ברירה. בבקשה, חברת הכנסת אבתיסאם מראענה. ברכות ממני. תודה, תודה, אדוני היושב-ראש, תודה רבה. תודה, חברות וחברים. אנחנו בהחלט עומדות כאן ברגע היסטורי, מרגש. מעבר לפמיניסטי, זה רגע שבו כל אחת ואחד מאיתנו בהחלט יכול לזקוף את קומתו ואת קומתה ולדעת שבבית הזה נעשה צדק. יש כאן בהחלט את חברתי מיכל רוזין ואת מירב בן ארי, השותפות שלי לחוק המדהים הזה, הכל-כך חשוב. מיכל רוזין, יקירה, אישה יקרה מאוד, חרוצה מאוד, ואני חייבת להגיד, אם לא היית איתנו והובלת את הדרך, החוק הזה לא היה עובר, זה לא היה קורה. את פשוט היית בולדוזרית, נתת את החוכמה שלך, את הניסיון שלך, נתת את כל הכוח שלך, את הזמן שלך, היית מושקעת בזה. את היית מדהימה ואת עדיין מדהימה ותמשיכי להיות מדהימה, גם חברי גלעד קריב, שנתן את המקום ואת השעות והשקיע את הזמן על מנת לאפשר לחוק כל כך חשוב שיעבור. אני חייבת להגיד משהו אישי. אין ספק שזה יום עצוב מבחינתי, עצוב. אני הבן אדם האחרון שהיה רוצה שהכנסת והממשלה, כן, היא עשתה שינוי, לא חוזרת בי בשום רגע ממה שממשלת השינוי הזאת חוללה בשנה הזאת. הצלחנו להיות אור מול חושך כל כך גדול שהיה מכל הצדדים. לא האמינו שאנחנו מסוגלות יום אחד לשבת ביחד, להסתכל אחת לשנייה בעיניים ולעבוד ביחד. הצלחנו. עשינו כל מה שאנחנו יכולות ויכולים. התחברנו, כיבדנו, שוחחנו, רבנו, הסכמנו ולא הסכמנו, אבל עשינו את הכמעט-בלתי-אפשרי. מי היה בכלל מאמין ששמונה מסיעות הבית מצליחות ומצליחים להסכים על דברים כל כך חשובים לטובת מדינת ישראל, לטובת האזרחים והאזרחיות שלה?

אתה יודע שאני ואתה בחיים לא היינו מדברות ומדברים אילו לא היינו ביחד בקואליציה? אמת ויציב. ויצאה מזה חברות חמודה? אמת ויציב. ואתה מסכים שזאת הייתה הזדמנות נדירה? אמת ויציב. ואתה מסכים שיכולתי לחבב אותך? הדדי. יא, מהמם.

אני לא ידעתי שבתור יושב-ראש אני צריך, אמרו לי: תהיה פסיבי, לא אקטיבי, באמת הייתה לי זכות מדהימה מדהימה מדהימה להכיר את האדם שבכל גוף ונפש ומוח ששיתפתי איתו פעולה. היו לנו שיחות נפש, ואני מודה לך על האמון ועל היכולת שלנו לעזוב את האידיאולוגיה בצד. היכולת שלנו לדבר על החיים ועל הלב, אתה זוכר את הלב? הצלחנו להתחבר גם ללב. בהזדמנות הזאת אני ממש רוצה להגיד תודה לכנסת ולמקום המדהים הזה, בעיקר בעיקר לעובדות של הכנסת ולעובדים של הכנסת, לשומרות ולשומרים, למשמר ולכלבייה שנמצאת כאן לידנו. יש פה כלבייה מהממת.

נכון? כלבות וכלבלבים חמודים, שחיפשו בתאים שלנו. גם אני, גם אני. ואני רוצה להגיד גם תודה לאוסאמה סעדי. גם לך מותר להגיד תודה על שיתוף פעולה מדהים. אני רוצה גם להגיד תודה לסיעה שלי ותודה רבה לחברים שלי ולחברות שלי, גם ללשכה המדהימה שלי ולוועדה של העובדות והעובדים הזרים, עשינו עבודה מדהימה למען פליטות ופליטים ועובדים זרים ואנשים מוחלשים. אני מקווה שאנחנו ניפגש בקרוב, האוזרון. אנחנו נתראה. תודה. תודה רבה. אבתיסאם, אני מרשה לשבור את הדיסטנס פה ולהגיד לך תודה על כל מה שעשית בשנה הזאת לטובת מדינת ישראל,

אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה, הצעת חוק ההתיישנות (תיקון מס' 7), התשפ"ב 2022, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג, חבר הכנסת גלעד קריב, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. אגב, אבתיסאם, אף פעם לא קראו לי האוזרון. חבריי, אני מתנצל על שאתם צריכים לשמוע אותי פעמים רבות היום, אבל ועדת חוקה עבדה קשה. אמת.

אדוני היושב-ראש, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק ההתיישנות (תיקון מס' 7), התשפ"ב 2022, שמקורה בשלוש הצעות חוק פרטיות, של חברות הכנסת מיכל רוזין, מיכל שיר סגמן ועאידה תומא סלימאן. ההצעה, שסיימנו להכין רק אתמול, משקפת גם היא את ההתחייבות של ועדת החוקה לקדם את זכויות הנפגעים והנפגעות בעבירות בכלל ובעבירות מין ואלימות מגדרית בפרט. העובדה שההליך הפלילי מופקד בידי המדינה אינה יכולה להוות הצדקה להשתקת קולם של קורבנות האלימות. תפקידה של המדינה הוא להעניק לקול של הנפגעות מעמד ומקום בהליך הפלילי.

על המדינה לסייע לקורבנות האלימות לממש את זכויותיהן להיפרע מהעבריין הפוגע וממי שאפשר לו את הפגיעה באמצעות תביעה אזרחית. הצעת החוק מאריכה את תקופות ההתיישנות ומרחיבה את האפשרות של נפגעת עבירת מין להגיש תובענות אזרחיות בגין עבירות מין הן כנגד הפוגע והן כנגד צדדים נוספים הנושאים באחריות לפגיעה. הצעת החוק מרחיבה את אפשרויות התביעה בשני המישורים הבאים: ראשית, מוצע כי תקופת ההתיישנות תוארך עד לגיל 35 גם כאשר התביעה אינה כנגד הפוגע עצמו אלא למשל כנגד מוסד שברשלנותו לא מנע את הפגיעה,

מוצע כי קיומו של ההליך הפלילי נגד הפוגע לא יביא לקיצור תקופת ההתיישנות האזרחית הבסיסית והיא תהיה עד גיל 35, כמו תקופת ההתיישנות במצב שבו לא היה הליך פלילי כלל. לבסוף, ההצעה עוסקת גם בסעיף 18ב לחוק, הקובע כי אם הוגש כתב אישום בעניין התעללות בקטין בידי אחראי לו או בעניין עבירות מין מסוימות שבוצעו בקטין, תהיה הארכה אוטומטית של שנה מיום שההרשעה הפכה סופית, על מנת להגיש תובענה אזרחית כנגד התוקף, גם אם תקופת ההתיישנות האזרחית כבר חלפה. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, אך הוגשו שלוש בקשות רשות דיבור. אני מבקש מחברי וחברות הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח שהכינה הוועדה.

אודה ליועצות המשפטיות, לצוות הייעוץ המשפטי של הוועדה, לחברות הכנסת המציעות ולנציגי ונציגות משרד המשפטים.

תודה רבה. מכיוון שאין לנו הסתייגויות ואין בקשות דיבור, אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השנייה כנוסח הוועדה.

בקשות דיבור של חברת הכנסת מיכל רוזין, אני מתנצל. מיכל שיר, היא איתנו? בבקשה, מיכל. את רוצה? את יכולה לברך אחרי החוק. בסדר, כנ"ל מיכל שיר סגמן. כולכן, וגם עאידה. בסדר גמור.

אנחנו נעבור להצבעה על החוק בקריאה השנייה כנוסח הוועדה. בבקשה, מצביעים.

12 חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובע שהצעת חוק ההתיישנות (תיקון מס' 7), התשפ"ב 2022, עברה בקריאה השנייה. ועכשיו אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השלישית. רצתי מדי מהר. בבקשה, הצבעה בקריאה השלישית. חוק ההתיישנות (תיקון מס' 7), התשפ"ב 2022, נתקבל. בעד 13 חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים, אין. עכשיו אני קובע כי הצעת חוק ההתיישנות (תיקון מס' 7),

עברה בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל. אני מבין שיש מי שמבקש לברך. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה, שלוש דקות לרשותך.

היושב-ראש, הצעות החוק של חברת הכנסת מיכל שיר, של עאידה תומא סלימאן ושלי עושות שני דברים עיקריים: האחד, להאריך באמת את ההתיישנות בתביעה אזרחית, כמובן, בנוסף, להרחיב אותה למעגל השני, לא רק לפוגעים עצמם אלא פעמים רבות בני המשפחה, להפתעתנו הרבה, גם ההורה הנוסף וגם ההורה שמגן על בן זוג או על ילדים, וגם פעמים שבהם הילד נמצא במוסד כמו פנימייה, משפחת אומנה וכדומה, אנחנו בעצם מאפשרים לו את הזכות לתבוע על רשלנות, לתבוע על הסתרה, לתבוע על אי-טיפול ואי-נתינת מענה בדבר הזה. אני רוצה להגיד קודם כול תודה למועצה לשלום הילד, גם על חוק החיסיון, שעזרו ופעלו, ובכל הנושא של הקטינים הם ליוו אותנו צמוד והביאו את הפתרון, ביחד עם משרד הרווחה, וגם על חוק הזה, שהוא חשוב ביותר, כי מדובר באמת בקטינים שנפגעו בילדות. אני רוצה שוב להודות לחברי גלעד קריב על עוד חוק חשוב ומוצלח שהעברנו,

מנהל הוועדה, לייעוץ המשפטי של ועדת החוקה גור בליי וטליה ג'מאל, עורכי הדין,

היועצים המשפטיים, לאיגוד מרכזי הסיוע, ולמיכל שיר ועאידה תומא סלימאן, שוב, על השותפות. עשינו את זה באמת ביחד ועם ויתורים הדדיים, ולא תמיד זה ברור מאליו בכנסת בכלל ובכנסת הזאת בפרט. אני רוצה להגיד תודה ליועצת המשפטית שלי בלשכה מיטל ארבל, עו"ד מיטל ארבל, שבלעדיה השבוע אולי היינו מרימות ידיים, אבל היא התעקשה ונלחמה להביא את ההבנות וההסכמות עם משרד המשפטים, עם הייעוץ המשפטי, עם טליה היקרה, שנלחמו על הדברים,

מסביב לשעון. תודה לכם. עשיתם היום חסד וצדק עם נפגעי ונפגעות אלימות מינית ואלימות במשפחה, ומשהו טוב יוצא מהיום הזה.

תודה רבה. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן,

הודעה בינתיים. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת העבודה והרווחה בעקבות דיון מהיר בהצעתה של חברת הכנסת גבי לסקי בנושא: אישור אמצעי ריסון במוסדות לאנשים עם מוגבלות. תודה. תודה. בבקשה, חברת הכנסת סגמן, ברכות

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מהיום הראשון שלי בכנסת נפגשתי עם אין-סוף ילדים וילדות, שכבר בגרו,

נפגעי ונפגעות תקיפה מינית. הנתון הזה שאחד מכל חמישה ילדים עובר פגיעה מינית במדינת ישראל הוא נתון קשה, הוא נתון מזעזע שאנחנו חייבים למגר מתוכנו. אין לנו את הפריבילגיה להזניח ולו לרגע את נושא הטיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית,

החוק החשוב הזה, שעבדנו עליו, אני בערך מגישה אותו מהכנסת העשרים-ואחת, הוא חוק חשוב מאין כמותו. להיות ילד או ילדה שנפגעו בילדותם, שהגישו הליך פלילי ואומרים להם: אין לכם זמן, תם הזמן, עכשיו אתם לא יכולים לעשות שום דבר מעבר,

זו תחושה נוראה, זו תחושה נוספת של חוסר שליטה. היום החוק שהצבענו עליו ישנה הלכה למעשה את החיים של אלפי ילדים וילדות נפגעי תקיפה מינית בישראל. החוק הזה יאפשר לילדות וילדים, בין שהיה בעניינם הליך פלילי ובין שלא, את האפשרות לתבוע את הפוגע שלהם עד גיל 35. החוק מבטל את שעון העצר שעומד מעל ראשם של ילדים וילדות ויאפשר להם לפעול בזמן הנכון להם. החוק מבטל את ההגבלה שדורשת שקטין חייב להגיש את התביעה האזרחית עד שנה מההליך הפלילי, שזה הזוי. רוב הילדים גם כך נמנעים מלהגיע להליך הפלילי, וסוף כל סוף מצליחים להביא את עצמם אל המקום הזה, ואומרים להם שזמנם תם.

סעיף נוסף בחוק יאפשר לנפגעים בגירים להגיש תביעה אזרחית עד שנה מהפלילית גם אם תקופת ההתיישנות בתביעה האזרחית תמה. על ידי מיזוג הצעת החוק שלי עם הצעות החוק של חברותי מיכל רוזין ועאידה תומא סלימאן, הצלחנו להרחיב את החוק, והנפגעים יוכלו לתבוע גם משפחה ומוסדות שידעו על הפגיעה והתרשלו במניעתה. אני רוצה להודות לשר המשפטים גדעון סער, ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט גלעד קריב, לאיילת רזין המדהימה, שדפקה על דלתי ביום הראשון של הכנסת וליוותה את החוק הזה במשך שנים, ולרותם אלוני ומרכז הסיוע

לכל אחת ואחת מחברות הכנסת, כמובן, לחברת הכנסת מיכל רוזין ולחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, לצוות שלי, מני דדון, לינוי חג'ג ויהונתן יבור, שמלווים את החוק הזה איתי כבר שלוש כנסות. תודה לכם על שעזרתם לשנות את המציאות, ובתקווה שבכנסת הבאה נצליח לשנות אפילו עוד יותר. מי ייתן ונדע נתונים קלים יותר וטובים יותר בכל הקשור במניעה ובמיגור של פגיעה ותקיפה מינית.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. ברכות. שלוש דקות לרשותך. תודה, כבוד

אני חייבת להגיד שאני מתרגשת מאוד, זה לא קורה לי תמיד. כל מי שעבד עם אנשים ועם נשים שנפגעו בתקיפה מינית יודע כמה זה קשה, אבל אלה שנפגעו בתקיפה מינית כשהיו קטינים, כשהיו ילדים קטנים, ואיכשהו, כדי לשרוד, דחקו את זה הצידה, שמו את זה עמוק עמוק, ויום אחד, בגלל איזשהו טריגר, כשהפכו לבוגרים, זה יצא, זה מחריב את עולמם ברגע שזה יוצא. אנחנו ניסינו דרך החוק הזה לתת להם את האפשרות לעשות קצת צדק,

וגם לתת להם את האפשרות לעבד את מה שעברו. בדרך כלל זה לא קורה ביום אחד וזה לא קורה רגע אחד אחרי שמתבגרים וזה לוקח זמן, ואנחנו צריכים לתת להם את האפשרות לדרוש את הצדק מתי שהם מוכנים לעשות את זה. מספיק מה שהם עוברים לבד. אנחנו כן רוצות שהמוסדות והמשפחות שיודעים שקורה משהו ומסתירים את זה ולא מגינים על הילדים הקטנים האלה ולא מנסים למנוע את זה, שישלמו מחיר.

שישלמו מחיר, שנלמד, כל אחד מאיתנו, להגן על הילדים ולמנוע פגיעה מסוג זה. וקודם כול, כל האנשים שאני מכירה באופן אישי, שעברו את זה, להם החוק הזה. תודה, מיכל, תודה, מיכל, שהייתן שותפות נהדרות. תודה, כמובן, גם לחבר הכנסת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט גלעד קריב. תודה. רציתי להגיד שחבל, חבל שכל ימי הכנסת הם לא כמו היום הזה, שאנחנו כן מצליחים להסכים על דברים כל כך אנושיים, כל כך פשוטים. למה חוקים כאלה צריכים להתעכב עד שמתפזרת הכנסת? למה חוק האזיקון צריך להתעכב? שמישהו יסביר לי את זה. כאשר אנחנו מנסים להגן על בני אדם, על נשים בהיותן נשים, על ילדים קטנים, על זה אנחנו רבים? מישהו מנסה למנוע דבר כזה? אנחנו לא מדברים על נשים יהודיות או ערביות, אנחנו לא מדברים על נשים מהימין או מהשמאל. אנחנו מדברים על נשים שעוברות חוויות מטלטלות וטראומות ולפעמים נרצחות, על אלה אנחנו מדברים. אני מאוד מקווה שהיום הזה יסתיים אחרי שאנחנו נעביר בקריאה ראשונה גם את חוק האזיק האלקטרוני ונביא איזושהי בשורה שכבר שנים מחפשות אותה לנשים שלא נרדמות בלילה כי הן מפחדות שיגיעו אליהן וירצחו אותן.

תודה רבה.

אני חייבת תודה ענקית לצוות המדהים שעובד איתי, אני חייבת להגיד את זה. יש לי צוות בלשכה, יועצים ויועצות, שאני לא יכול לתאר לכם כמה לא הייתי מצליחה אם הם לא היו איתי. סוד ההצלחה בעבודה מאוד קשה ובלהגיע ליום הזה שמחוקקים בו חוק אחרי חוק זה שיש לי את יארא, את מוראד, את יותם ואת רואא, וגם את נמרוד, שנמצא עכשיו בגרמניה. תודה לכם. אוהבת אתכם מאוד. תודה רבה. אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה, הצעת חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התשפ"ב 2022, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. יציג את החוק חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב-ראש ועדת הכספים, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני שאציג את החוק אני רוצה להגיד כמה מילים.

במהלך היום הזה אני הולך להציג סדרה שלמה של חוקים שעברו הכנה בוועדת הכספים לקראת הקריאה השנייה והשלישית, וזה סוג של סיכום לשני כנסים של עבודה. העבודה הזו לא יכלה להתבצע בלי שיש אנשים מאחורי הקלעים שעובדים מאוד מאוד קשה על מנת לספק את התשתית ואת התוצאה והרבה פעמים גם לתת רעיונות מקוריים כדי שהחוקים האלה יבוא לידי הצבעה לקריאה השנייה והשלישית. אני רוצה להגיד תודה לצוות הוועדה בראשותו של טמיר כהן, ליאת קרפטי, אילן כהן, לירז בנימין, שרי רחימי, מיטל אהרון והדובר של הוועדה אביאל מגנזי, וכמובן לצוות הלשכה המשפטית, שנמצא איתי 24 שעות ביממה פחות או יותר, הרבה מאוד שיחות, צעקות לפעמים, אבל עושות עבודה מדהימה, כמובן בראשותה של היועצת המשפטית עו"ד שלומית ארליך,

יושבת שם, וגם תמר בנטורה ולימור מאיה כרם. כמובן שבלעדיכן ובלעדיכם כל החוקים האלה לא יכלו לבוא לידי הכנה ולידי ביצוע כאן, בכנסת. ויש עוד ארבעה אנשים שנמצאים איתי באמת במשך תקופה ארוכה, כתף אל כתף, יד ביד, וזה כמובן הצוות שלי, אינגה מדורסקי, ניצן שדה, לוי טבצ'ניקוב וחוה ורניק, היועצים הפרלמנטריים, הדוברים, שכולם עובדים איתי כתף אל כתף 24/7, ובלי שאנחנו, או יותר נכון אחרת: בלי שיש, אלכס, כולם מסתכלים עליך ורוצים לשמוע, בלי שיש לך את התמיכה הזאת אתה לא יכול פשוט להתקדם. עכשיו לגבי החוק. גל האומיקרון

את מדינת ישראל בחודש ינואר ופברואר, בעיקר בחודש ינואר, והצלחנו להתגבר עליו ללא סגרים. הכלכלה המשיכה לתפקד, העסקים המשיכו לפעול, אבל יחד עם זה כולנו הבנו וידענו עוד אז שיהיו עסקים שייפגעו. אנחנו אמרנו שאנחנו נביא את הסיוע ברגע שיהיו לנו נתונים, וכך גם היה: ברגע שקיבלנו את דיווחי המע"מ, משרד האוצר, בראשותו של השר ליברמן, בנה תוכנית סיוע, העביר את זה בקריאה ראשונה לכנסת והביא את זה אלינו לכאן, לדיונים בוועדה. ואני חייב להגיד לכם שהיו הרבה מאוד דיונים, ארבעה דיונים, מה שנקרא לגופו של החוק, ועוד שישה דיונים שבהם נלחמנו אחד בשני בכמות באמת מאוד מאוד גדולה של הסתייגויות, ובסופו של דבר הגענו כאן למוצר שהוא מאוד מאוד טוב, ואותו אני הולך להציג. אבל לפני שאני מציג, אני חייב להגיד באמת תודה לשותפים: סגן השר אביר קארה, אתה היית כמו בולדוזר, דחפת את הדבר הזה כדי שזה יקרה, וגם בתוך הדיונים, לתוך התוכן, לתוך לילות, שעות שלמות של שיחות בטלפון איתי, עם כל העולם, חבר כנסת ולדימיר בליאק, באמת שותף, חבר, אחד שגם מבין, שבא מהשטח, וגם כשזה היה בניגוד לדעות של הממשלה, נלחמנו ביחד כדי לשנות דברים, חברי האופוזיציה, ינון אזולאי, אני בדיוק עם ינון אזולאי בסלולרי. אז תשים רגע על רמקול. ינון אזולאי, שנמצא בוועדה, נראה לי, בדיוק כמוני מבחינת השעות, ועובדים הרבה ביחד, אופיר כץ, שנמצא כאן, וכמובן, אוסאמה סעדי, נירה שפק, ואם היו עוד אנשים ושכחתי אז אני מתנצל. התוצאה הזאת שאנחנו מביאים כאן היום זו תוצאה של עבודה משותפת של כולם. עכשיו לגבי הסיוע. ניסינו לעשות אותו פשוט ככל שניתן, ניסינו לעשות אותו כזה שישולם באופן מיידי וניסינו למקד אותו בעסקים קטנים ובינוניים, כאלה שבאמת נפגעו. אז בהצעה הממשלתית ההגבלה על המחזור הייתה 60 מיליון, וכך גם העברנו את החוק ואישרנו אותו בוועדה. וכאן אני רוצה להגיד תודה לשר ליברמן, שנעתר לבקשה של הוועדה, של חברי הכנסת מהאופוזיציה גם הרשימה המשותפת,

וגם הליכוד, ואנחנו מוכנים במהלך ההצבעה, אדוני היושב-ראש, לקבל את הסתייגות מס' 10 לחלופין ב', שמעלה את המחזור מ-60 ל-80 מיליון. מעבר לכך, במהלך הדיונים בוועדה הצלחנו להגדיל את אוכלוסיית העסקים הזכאים על ידי כך שהורדנו את סף הפגיעה ל-25% במקום 35%; הגדלנו משמעותית, ב-45%, את המענקים לעסקים עד מחזור של 300,000 שקלים, הגדלנו מ-10% ל-15% את ההגבלה של הגדלת מחזור בשנים שבין 2019 ל-2021. מעבר לזה, בהצעה הממשלתית עסקים שדיווחו על מחזור אפס בשלושת חודשים שטרום תקופת הזכאות לא היו זכאים למענק, וגם את זה שינינו, הוספנו עוד חודש, ומעבר לזה נתנו עוד אופציה לעסקים שדיווחו על מחזור חיובי משמעותי במרץ ואפריל 2022,

יהיו זכאים למענק. ההצעה הממשלתית מנעה מעסקים שחילקו דיבידנד בתקופת טרום הזכאות לקבל מענק, וגם את זה הצלחנו לשנות, ועסקים שלא חילקו דיבידנד מעבר לשנת 2020,

גם אם הם חילקו ב-2021 אבל בגין הרווחים של 2019, גם הם יהיו זכאים למענק.

התחשבנו מאוד בעסקים חדשים ושינינו את חישוב המחזור גם עבור עסקים שנפתחו בשנת 2019 וגם שנפתחו בשנת 2020 לטובת העסקים האלה, ויש עוד הרבה מאוד דברים קטנים שהצלחנו לעשות. החוק הזה בא לתת פיצוי הוגן והולם לעסקים שבאמת נפגעו מגל האומיקרון. לקראת הסוף אני רוצה להגיד תודה לשר האוצר אביגדור ליברמן, שעמד בהבטחתו, אמר שהוא ייתן מענקים, אמר שהוא ייתן מענקים מדויקים בזמן לעסקים שבאמת נפגעו, וכך גם עשה. תודה רבה. אני כמובן מבקש להסיר את כל ההסתייגויות פרט להסתייגות שציינתי, להצביע בעדה ולהצביע בעד החוק.

תודה רבה. יש לנו הסתייגויות של קבוצת סיעת הליכוד,

קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת הרשימה המשותפת וקבוצת סיעת הציונות הדתית. האם אתם מסירים את, מלבד ההסתייגות של ה-80 מיליון. ההסתייגות שחבר הכנסת קושניר הזכיר היא 10 לחלופין ב', לסעיף 2: במקום 60 מיליון, 80 מיליון. אוקיי, נשאיר אותה. בבקשה, חבר הכנסת סעדי. כבוד היושב-ראש, כבוד השרה, סגן השר, אני חושב,

שהרבה בעלי אולמות, הרבה בעלי עסקים קטנים ובינוניים עכשיו מחכים, צופים בנו ומחכים להצבעה. זה באמת התעכב יתר על המידה. אנחנו היינו כבר צריכים לאשר את זה ושהעסקים יקבלו את הפיצוי המגיע להם. העסקים האלה נפגעו באומיקרון בחודשים ינואר-פברואר. אני רוצה להודות, נוסף לאלכס, לאנשים, לחברי כנסת, לשרים, לשני הנציגים של הרשימה המשותפת בוועדת הכספים, גם חבר הכנסת אחמד טיבי וגם עופר כסיף. אני שם ממלא מקום, אתה יודע, אבל בתקופה האחרונה, באמת, אדוני היושב-ראש, וחשוב לנו לתת את הפיצוי הזה לעסקים כמה שיותר מהר,

בשמי, בשם הרשימה המשותפת, בשם ינון אזולאי, שנאלץ לנסוע כי יש לו התחייבות באשדוד, אז כל הכבוד לו, גם הוא נלחם כאריה ולא נפל כזבוב,

כפי שחלק אומרים, אז גם הוא, אדוני היושב-ראש, מסכים למשוך את כל ההסתייגויות, ואני מושך את כל ההסתייגויות למעט הסתייגות 10 לחלופין ב', שמעלה את המחזור מ-60 מיליון ל-80 מיליון. אני מודה גם לבעלי האולמות שהתקשרו אלינו, גם ערבים וגם יהודים. הם שומעים אותנו, רואים אותנו, אז אני מקווה שהבאנו את הבשורה הזאת. מגיע לכם הפיצוי הזה, למרות שזה באיחור, אבל מוטב מאוחר מאשר לעולם לא.

(אומר דברים בשפה הערבית: מזל טוב לכל בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. זה הפיצוי שתתקבל עליו עכשיו החלטה סופית, והפיצוי יהיה בימים הקרובים בחשבונות שלכם.

שוכרן לכולם.

תודה רבה. חבר הכנסת אופיר כץ. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. לשם שינוי, אלכס,

לשם שינוי אני אדבר על האומיקרון והפעם לא נריב. אז באמת, אני חושב שזה חוק חשוב, סיוע לעצמאים שנפגעו בקורונה. היו לנו המון עימותים, ואני לא אחזור עליהם ביום שהחוק הזה עובר. אמרנו אותם פה, נלחמנו רבות בוועדה. רצינו לשפר יותר, רצינו שיותר עצמאים יקבלו, גם להרחיב את מספר העצמאים שיקבלו וגם את הסכומים. חלק מהדברים הצלחנו ביחד, כמו 25% שהצלחנו להשיג במקום 35%. רצינו עוד דברים, דצמבר, אבל היום יש לנו את מה שהגענו אליו, ואני חושב שזה חשוב ויסייע לעצמאים שמחכים, מחכים הרבה זמן לחוק הזה. גם אני קיבלתי המון פניות, ושאלו למה אנחנו בעצם סוג של מעכבים. לא עיכבנו, ניסינו להוציא יותר. אני רוצה להודות לך, יושב-ראש הוועדה אלכס קושניר, באמת על דיונים ממצים, ארוכים וחשובים, שכן הייתה לך אוזן לשמוע את גם את הבקשות שלנו,

את חלקן, ובאמת כל ועדת הכספים, ולדימיר, איך אני אגדיר אותו? שחקן חוץ של ועדת הכספים, אביר, שחקן חיזוק. שחקן חיזוק. וכמובן לחבריי ינון אזולאי ומשה גפני, שליחי ציבור אמיתיים, שלא פספסו אפילו דקה מהדיונים של האומיקרון וניסו להשיג כמה שיותר. החריצות שלהם והאכפתיות שלהם הן באמת דוגמה ומופת לשליחי ציבור. אני שמח שבסופו של דבר גם הצלחנו להגדיל מ-60 מיליון ל-80 מיליון, וזו הסתייגות שנצביע עליה עכשיו בעד. נאחל בהצלחה לעצמאים, ונקווה שלא יזדקקו עוד למענקי אומיקרון ונעבור את זה.

תודה רבה. אם כן, נעבור להצבעה בקריאה השנייה. לא. הסתייגות, בסדר. אנחנו נקרא את ההסתייגות.

ההסתייגות שלפני סעיף 1, של קרעי, שלא נמצא כאן, בוטלה. כל ההסתייגויות חוץ

אנחנו נצביע קודם כול על סעיף 1. ההסתייגויות לסעיף 1 הוסרו.

אתה עוקב אחרי ההסתייגות? אתה עוקב אחרי זה?

אתה רוצה עותק? אם אפשר, להעביר אליו עותק. אנחנו נצביע,

יש הסתייגות לסעיף 2. צריך להצביע על סעיף 1. צריך

הוועדה, אחרי שכל ההסתייגויות הוסרו. הצבעה, כנוסח הוועדה, על סעיף 1. סעיף 1 נתקבל.

בעד, 14 חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים אין. קרן ברק, תוסיפי לפרוטוקול. אם כן, סעיף 1 כנוסח הוועדה

אנחנו עוברים להסתייגות בסעיף 2. נותרה,

הסתייגות 10 לחלופין ב'. מצביעים בעד, וזה ייכנס, כן. זו הסתייגות תקציבית. הממשלה מסכימה?

קושניר (יו"ר ועדת הכספים):

את צריכה לעלות ולומר. את צריכה

בבקשה, אנחנו נשמע עכשיו את הבהרת הממשלה. מכיוון שהסתייגות תקציבית, נדרש לה רוב של 50 חברי כנסת לפחות, ולפי הנוכחים כאן אין לנו רוב, אם הממשלה מבהירה כי היא תומכת בהסתייגות, בהינתן שההסתייגות תתקבל ברוב והיא מסכימה להסתייגות התקציבית,

ההסתייגות תתקבל, בהינתן שהיא עוברת ברוב דעות.

לאחר בירור עם סגן השר ועם יו"ר ועדת הכספים, הממשלה מבהירה שההסתייגות מקובלת על הממשלה,

העלות התקציבית מקובלת על הממשלה.

בסדר גמור. אנחנו עוברים להצבעה על ההסתייגות לסעיף 2, 10 לחלופין ב'.

אם כן, בעד, 15 חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים, אין. ההסתייגות

עכשיו אנחנו נצביע על סעיף 2? מסירים את כל ההסתייגות, ועכשיו, ההסתייגות הנוספת הוסרה, ועל כן אנחנו עכשיו נצביע על סעיף 2 כנוסח הוועדה, כולל ההסתייגות שהתקבלה. בבקשה, הצבעה. סעיף 2, כהצעת הוועדה ועם

בעד, 15 חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובע שסעיף 2, כנוסח הוועדה, כולל ההסתייגות כפי שהוצגה, אושר בקריאה השנייה. לסעיף 3 הייתה הסתייגות, אני מבין שהורדה.

אנחנו נצביע על סעיף 3 כנוסח הוועדה.

בעצם, סעיפים 3 21. בהינתן שכל ההסתייגויות הוסרו אנחנו נצביע על סעיפים 3 21 כנוסח הוועדה. בבקשה, הצבעה.

מצביעים.

בעד, 15 חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי סעיפים 3 21 כנוסח הוועדה אושרו בקריאה השנייה. יש לנו הסתייגויות אחרי סעיף 21, אבל אני מבין שהן הוסרו. הוסרו, הוסרו, הוסרו.

אנחנו נעבור לקריאה השלישית לחוק כולו כנוסח הוועדה.

חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התשפ"ב 2022, נתקבל.

אלכס, כל הכבוד. בעד, 15 חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובע

שעשו באמת לילות כימים בכנסת הזאת. אני מתכבדת להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 22 והוראת שעה), התשפ"ב 2022. התיקון הבא מגיע על מנת להסדיר ולקדם באופן מכונן את זכויותיהם של אנשים הנעזרים בכלבי שירות וכדי למנוע אפליה. מדובר בהצעות חוק פרטיות שמוזגו וקודמו, שלי ושל חבר הכנסת מוסי רז וחבר הכנסת אופיר סופר. אלינו הצטרפו חברי הכנסת שירלי פינטו קדוש, יוראי להב הרצנו,

מאזן גנאים,

מירב בן ארי, אלינה ברדץ' יאלוב, מיכל רוזין ומופיד מרעי,

כולם חברי ועדת העבודה והרווחה, שעבדו באמת בצורה הרמונית בכנסת העשרים-וארבע. אני מאחלת שגם בכנסת הבאה נעבוד ככה, בצורה מושלמת.

הצעת החוק הזאת נולדה מהחיים, לתקן את החיים, לאפשר חיים. במסגרת דיוני הוועדה אנחנו פגשנו הלומי קרב שמתמודדים עם פצעי הנפש מתקופת השירות הצבאי, אנשים מקסימים,

שנשארו עם מראות שלא ישכחו לעולם, ולא הצליחו לשוב להיות מי שהיו לפני גיוסם לצבא. החרדות, הפרעות הקשב, חוסר הביטחון, נדודי השינה, גרמו להם לחיות חיים הרחק מהציבור, לא פעם להתקשות לקיים אורח חיים רגיל, כמו לצאת אל המרחב הציבורי ולהחזיק במערכות יחסים או במשרה קבועה. מדהים היה לגלות שדווקא הסיוע הגדול והמשמעותי ביותר בעבורם הפציע לחייהם כאשר הם קיבלו לבעלותם כלב שירות, חיה מופלאה, שמותאמת באופן אישי ופרטני לכל אדם לפי צרכיו, שמסייעים באתגרי היום-יום לאנשים שמתמודדים עם מגבלה

חברו הטוב של האדם,

אח המטפל ומסייע לטיפול ברגשות של ערך עצמי נמוך, חרדות שונות, קושי בשליטה וויסות עצמי, בעיות קשב וריכוז, דחייה חברתית ובדידות,

במקרה הצורך הוא יכול אפילו לעזור בהבאת פרטי לבוש ולעזור בדחיפת כיסא גלגלים. הוא לומד לעזור, לקרוא לעזרה במקרה הצורך וללחוץ על לחצני מצוקה. מאז שהתחלנו לעסוק בנושא, קיבלנו ללשכה שלי עשרות פניות על אנשים הנעזרים בכלבי שירות שפשוט לא יכולים להיכנס איתם למרחבים ולמקומות ציבור, בגלל שהתחום לא מוסדר עד היום.

באמת הפגיעה שלהם ביום-יום וההשתלבות שלהם בחברה, בדברים בסיסיים כמו בטיפולים, כמו בעלייה למטוס, כמו אבא שרוצה להגיע למסיבת הסיום של הבת שלו ולא יכול להיכנס, המורה מגרשת אותו, יש כל כך הרבה מקרים באמת קורעי לב. הצעת החוק הזו באה לתקן את העוול הזה ולקבוע איסור אפליה והסדרה של תחום כלבי הסיוע, שבעצם לא היה מוסדר עד היום. היא תקדם בצעד נוסף את תהליכי ההנגשה לאנשים עם מוגבלות ותקדם השתלבות מלאה בחברה ובקהילה תוך היעזרות בחיית סיוע למי שזקוק לכך. ממש דקות לפני שעליתי כאן לנאום ולהציע את הצעת החוק, קיבלנו הודעה קולית מרגשת מאוד מאוד מאחד מהלומי הקרב, שהיה שותף לדיונים האלה כל השנה. הוא אמר לנו שיש צבא של הלומי קרב שעומד עכשיו מאחורינו. אני רוצה להגיד לך, גל, ולכל מי שצופה בנו היום, שאתה מתבלבל, כי היום אנחנו הצבא שלכם פה בכנסת,

אני יודעת שלא הוגשו הסתייגויות להצעת החוק הזאת, ואני מבקשת לאשרה בקריאה השנייה ושלישית בנוסח שאישרה הוועדה. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת רייטן, אני חייב להגיד לך שלא צריך להיות הלום קרב כדי להסתייע בכלב. אנחנו באמת צריכים לעודד את הידידותיות של האדם כלפי הכלבים. כבעלים לכלבה, כבעלים של נינה, אני יכול להגיד לך שהכלב או הכלבה היא חברו או חברתו הטובה של האדם. אני חותם על כך בכל מילה. חבר הכנסת אופיר סופר, יש לך בקשת דיבור. אין הסתייגויות לחוק הזה, אבל יש בקשות דיבור. זו רשימה ארוכה. נעשה, איך שאתה רוצה, מוסי. בבקשה, חבר הכנסת אופיר סופר. קודם כול, אפרת היקרה,

תודה רבה על ההובלה של החוק החשוב הזה. אני מכאן רוצה לפנות לכל החברים, ובדגש כמובן על הלוחמים, הפצועים. נאמר את האמת, אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים שעשיתי בעניין הזה היה הקמת ועדת המשנה בקדנציה הקודמת, ששמה על סדר-היום את הנושא הזה של נפגעי הפוסט-טראומה בעקבות לחימה. לצערי ולשמחתי כאחת, ככה זה,

המקרה של איציק סעידיאן מינף את זה לרפורמת נפש אחת. התחושה היום של פצועי צה"ל רבים ושל נפגעי פוסט-טראומה בפרט, אבל בכלל של פצועי צה"ל רבים, ובדגש על הלוחמים, היא שהמלאכה באמת התחילה, אבל המלאכה לא נגמרה. יש לנו עוד הרבה הרבה מה לעשות בעניין הזה כדי להשלים את המלאכה, ואכן, כאן זה גם המקום לפרגן לשר הביטחון גנץ, שלקח את העניין הזה בצורה רצינית, וגם לך, אפרת. היום הזה הוא אולי יום שבו פיזרנו את הכנסת, אבל זה גם חוק שאנחנו צריכים כולנו להתאחד סביבו. הטיפול בנפגעי הפוסט-טראומה בעקבות לחימה, הטיפול בלוחמי צה"ל, בסוף זה הדבר שאולי הוא לא היחיד, אבל אחד הדברים היותר-מאחדים והיותר-מרגשים את כל הקשת במשכן הזה. אני מתכוון, בעזרת השם, להמשיך להיות שליח נאמן בסוגיה הזאת, להמשיך להיות שליח נאמן הן בעניין הפניות הפרטיות, הגם שאני לא מצליח לענות על כולן, הן בעניין של להמשיך ולקדם את הרפורמה הזאת בצורה משמעותית שתביא לשינוי אמיתי. אני חושב שנעשה הרבה, ואולי האמירה שאני אומר היא לא פופולרית, אבל הדרך הרבה הרבה יותר ארוכה ממה שנעשה עד כה. זאת החובה שלנו. זאת צריכה להיות הבטחת הבחירות של כנסת ישראל כולה מימין ומשמאל לדאוג ללוחמינו, לדאוג לפצועי צה"ל, לדאוג למשפחות השכולות, לדאוג לכל מי ששילם מחיר יקר בעבור התקומה שלנו כאן, במדינת ישראל, בעזרת השם עוד שנים רבות, לנצח נצחים.

תודה רבה. אתה רוצה לברך אחרי החוק? אוקיי. אז אנחנו בעצם נעבור להצבעה. אין לנו הסתייגויות. אנחנו מצביעים על הצעת החוק כנוסח הוועדה בקריאה השנייה. הצבעה, בבקשה.

בעד, שמונה חברי כנסת, נגד,

אני קובע כי הצעת החוק עברה בקריאה השנייה. אני עובר להצבעה בקריאה השלישית. הצבעה, בבקשה. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 22 והוראת שעה), התשפ"ב 2022, נתקבל.

שבעה חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת חוק הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 22 והוראת שעה), התשפ"ב 2022, עברה בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקים של ישראל. בבקשה, חבר הכנסת מוסי רז, ברכות. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חברות וחברי הכנסת, את ההצעה הזאת הציגו היטב חברת הכנסת אפרת רייטן וחבר הכנסת אופיר סופר. אנחנו רגילים ומכירים את המקרה של אנשים עם מוגבלות ראייה שנעזרים בכלבים, אבל הם לא היחידים. יש רבים שבשל נכויות ולקויות נעזרים גם בכלבים ולעיתים גם בחיות אחרות, וזה משנה את חייהם מצד לצד. פשוט צריך להגיד, זה כמו בשבילנו איבר בגופנו. שמענו בוועדה סיפורים שנאמרו גם קודם על אנשים, שנאמר, כניסתם לתחבורה הציבורית מוגבלת. אם מדובר ברכבת ישראל הם צריכים להודיע 48 שעות קודם על נסיעה ברכבת. מי יכול לחשוב על זה? או אם מדובר באוטובוס, הוא בכלל לא חושב לעצור להם. גם נהגי מוניות, אני לא רוצה להכליל את כולם, רואים את הכלב ומייד בורחים, מתקשים להיכנס לבתי קולנוע, מופלים במקומות עבודה ובמקומות אחרים. זה דבר שאסור לנו שיתקיים בישראל של 2022, פשוט אסור שיקרה. אנחנו לא יכולים לאפשר דבר כזה. לכן זה לא יאופשר מעכשיו והלאה. דובר פה קודם על נכי צה"ל, לא בהכרח כולם חייבים להיות נכי צה"ל. ראשית, אני מקווה שלא יהיו עוד נכים בצה"ל. אתמול העברנו חוק אחר למען נכי צה"ל. אני מקווה שלא יהיו נכים בצה"ל, אבל לא מדובר פה רק על נכי צה"ל, מדובר פה על נכים בכלל. זה דבר שצריך להדגיש: אנשים שיש להם לקות והם נזקקים לחיה שתלווה אותם. את הצעת החוק הזאת הגישה לראשונה חברתי חברת הכנסת אז, היום השר להגנת הסביבה, תמר זנדברג בשנת 2014, וראו, לקח לכנסת שמונה שנים לחוקק אותה. אני חושב שהכנסת הזאת, עד כמה שמשמיצים אותה, אני רואה שהיא העבירה חוקים,

שהוצע לראשונה לפני שמונה שנים, החוק הבא, שהוצע לראשונה לפני ארבע שנים, נדמה לי, חוק שאני העברתי לפני שבועיים, שהוצע לראשונה לפני 50 שנה,. 50 שנה, אז יש לכנסת הזאת הספק בפתירת בעיות של כולם. הרי אין פה אחד שחושב להצביע נגד. הרי זה ברור לחלוטין לכל בר-דעת, לכל בת-דעת בישראל שזה צריך לעבור. אני רוצה להודות לשותפיי, ובעיקר ליושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה חברת הכנסת אפרת רייטן, שהרבה מאוד בזכותה זה קרה בכנסת הזו, וזה לא נגרר לזה שיעמוד פה מישהו בעוד שמונה שנים ויגיד: החוק הזה הוצע לראשונה לפני 16 שנים, ויצטרך לדקלם איזה רשימה של 50 חברי כנסת שהציעו אותו במשך השנים. תודה, לקחתם לו את הנאום. בקרוב מאוד, אני לא יודע בדיוק מתי התחולה, האפליה הזאת נפסקת. תודה רבה. תודה רבה למציעים. ולמי שצופה בנו, תאמצו כלבים. זה ישנה את חייכם. נעבור להצעת חוק איסור פרסום מידע לגבי נפגעים, התשפ"ב 2022, לקריאה שנייה וקריאה שלישית.

חברת הכנסת עידית סילמן, יושבת-ראש ועדת הבריאות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להביא בפניכם, לקריאה השנייה והשלישית, את הצעת חוק פרסום מידע לגבי נפגעים, התשפ"ב 2022, שיזמו חברי הכנסת יצחק פינדרוס ומוסי רז יחד עם קבוצת חברי הכנסת. בפתח הדברים אני מבקשת לברך אותם מכל הלב על יוזמתם הברוכה והחשובה. וכן, טוב שהגעת השרה פנינה, כי הבנתי שהחוק הזה הוא פרי יצירה שלך בעבר, וזהו חוק שהוא תיקון עולם. לצערנו, קרה וקורה לא פעם שמשפחות הרוגים ופצועים גילו על האסון שפקד אותם דרך הודעה, מסרון או כלי תקשורת לפני שקיבלו הודעה רשמית מהגורמים המוסמכים.

בין היתר, בגלל התקדמות הטכנולוגיה, ובכלל זה הרשתות החברתיות והיישומונים השונים, שמאפשרים פרסום מהיר בתפוצה רחבה של תמונות מזירת האירוע או מידע על זהות של נפגעים. למסירת הודעה רשמית על ידי גורם מוסמך יש חשיבות רבה למשפחות ולהתמודדות שלהם עם האסון. קבלת תמונה או מידע מזהה דרך הטלפון או הרשתות על בן משפחה מעמיד את המשפחות במצב קשה מנשוא, ומקשה עליהן עוד יותר את ההתמודדות המורכבת לגמרי שממילא קורית עם הבשורה. כדי למנוע פגיעה במשפחות, בהלה בציבור ופגיעה בעבודת כוחות הביטחון וההצלה, מוצע לקבוע כי אין לפרסם את שמו של נפגע או כל מידע אחר שעלול להביא לזיהויו על ידי כלל הציבור או על ידי סביבתו הקרובה. איסור הפרסום יחול כל עוד שמו של הנפגע לא הותר לפרסום על ידי גורם מוסמך. בחלוף 24 שעות ממועד הפגיעה יפוג איסור הפרסום. איסור הפרסום המוצע יחול על פרסום פרטים של איש כוחות הביטחון שנספה או נפצע פציעה קשה, של אדם שנרצח או שנפצע פציעה קשה בפעולת איבה ושל אדם שנהרג או נפצע פציעה קשה באירוע פתאומי. בשל הסיטואציה המורכבת, וכדי לא לפגוע בניהול מצבי חירום עתידיים, מוצע לקבוע סייגים לעניין איסור הפרסום. מוצע כי הוראות ההסדר המוצע לא ימנעו מאדם לעשות מעשה שהוסמך לעשותו על פי דין או להעביר מידע מזהה לשם מתן טיפול רפואי, ולא ימנעו מכוחות הביטחון וההצלה להעביר מידע שנדרש לשם מילוי תפקידם, ובלבד שהעברת המידע תהיה בהיקף המזערי הנדרש לשם כך. הצעת החוק לאיסור הפרסום נועדו להגן על הנפגע ועל בני משפחתו, על בני הזוג, הורים ילדים,

לכן איסור הפרסום לא יחול עליהם ועל מידע שהם עצמם התירו לפרסם.

מוצע כי לכל אחד מבני המשפחה המפורטים ולנפגע עצמו תהיה זכות להגיש תביעה אזרחית נגד המפרסם בשל פרסום שהוא בניגוד להוראות החוק המוצע. בית המשפט יהיה רשאי לפסוק פיצויים, בלי הוכחת נזק, בסכום שלא יעלה על 10,000 שקלים חדשים.

הצעת החוק הזאת מעבירה מסר חינוכי וערכי לציבור. בשעות קשות של אירועים ביטחוניים או אזרחיים אנחנו צריכים לשמור ולהישמר מהמידע שאנחנו מפיצים הלאה, בשל הפגיעה האפשרית במשפחות הנפגעים והרצון לאפשר להם לקבל הודעה מסודרת על האסון. אנחנו מבקשים מהציבור לגלות סובלנות ואיפוק בכל הנוגע להפצת מידע מזהה על נפגעים לפרק זמן של 24 שעות. זה פרק זמן קצר שחשבנו שהוא נכון.

כדי לא לפגוע במשפחות בשעתם הקשה, ולהבטיח את קבלת ההודעה בצורה מסודרת על ידי הגורמים המוסמכים לכך. חשוב לי להדגיש שמעבר לכך שיש כאן הוראות חוק חשוב שאנחנו מעבירים, חשוב גם ברמה הערכית והאתית שנקפיד אנחנו לא לפרסם ולא להעביר מידע עד אשר המשפחות יקבלו את ההודעה, כי לכל אחד ואחת מאיתנו יש אחריות אישית וחברתית חשובה. אני קוראת לכם, חברי הכנסת, לאשר את הצעת החוק הזאת בקריאה השנייה והשלישית. אני רוצה להודות ליוזמים, חבר הכנסת יצחק פינדרוס וצוותו הפרלמנטרי המקצועי, הדוחף והאלוף, חבר הכנסת מוסי רז והצוות הפרלמנטרי המקסים שלו והשרה פנינה תמנו שטה, יוזמת הצעת החוק לראשונה, לנציגי משרדי הממשלה השונים, משרד הביטחון וצה"ל, משרד המשפטים והמשרד לביטחון הפנים. תודה לכם על העזרה בהשלמת החקיקה. בסיומה של הכנסת העשרים-וארבע זאת הזדמנות להודות לחברי ועדת הבריאות של הכנסת, שהיו שותפים מלאים לעשייה משמעותית כל השנה האחרונה: חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, חברת הכנסת אלינה ברדץ' יאלוב, חבר הכנסת אלון טל, שגם הקים ועדת משנה, חבר הכנסת עלי סלאלחה, חברת הכנסת שירלי פינטו קדוש, חבר הכנסת אחמד טיבי וחבר הכנסת לשעבר יעקב ליצמן, ולחברי הכנסת הנוספים שהיו שותפים לעשייה ולדיוני הוועדה למרות שלא היו חברים מהמניין, אופיר כץ, מיכל וולדיגר, משה גפני, אוריאל בוסו, ינון אזולאי,

מיכל רוזין ועוד רבים וטובים.

אני מבקשת להזכיר לכם שהעבודה הקשה והמסורה סביב השעון לא הייתה יוצאת לפועל לולא העבודה הקשה של הצוותים המקצועיים,

אנחנו כולנו רוצים לומר פה גם מעל הבמה הזו תודה ענקית: לצוות ועדת הבריאות ולמנהלת הוועדה ענת כהן שמואל, שהפכה להיות חברה ואחות,

מעיין בן עמי, נועה, מירב שמעון ושי מאיר, לצוות המשפטי, עו"ד נועה בן שבת, עו"ד ענת מימון, עו"ד יעל סלנט, עו"ד שמרית שקד, עו"ד איילת וולברג, גל כהן וטליה, ואחרונים חביבים, ליועצים שלי יעקב שטרן ואביבית דדון, שגם יושבים פה למעלה, והם כבר יותר מיועצים, הם ממש בני משפחה, חנן סטרשנוב ושמעון בן שי. אני רוצה לקרוא לכם משהו מפרקי אבות, חלק משמעותי שהנחה אותי והוביל אותי בשלבים האחרונים גם פה בכנסת. הרגשתי שהמשנה הזו מדברת גם על השנה האחרונה של כולנו, והיא גם נתנה לי כוחות לפעול נכון. בפרק ב' משנה ד' הלל אומר: "אל תפרוש מן הציבור, ואל תאמין בעצמך עד יום מותך, ואל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, ואל תאמר דבר שאי-אפשר לשמוע וסופו להישמע, ואל תאמר 'לכשאפנה אשנה', שמא לא תפנה". שיהיה לכולנו בהצלחה, ורוח גדולה עליכם, שתעשו ותוסיפו טוב למען הציבור,

תודה רבה. אין לנו הסתייגויות. אנחנו ניגש להצבעה. אנחנו נצביע על החוק בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. בבקשה, הצבעה. סעיפים 1

אוקיי, אז אנחנו נחליף.

12 חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים, אין. אני מבקש להחליף את הצבעתו של אלון טל, שנעשתה בשגגה, עם רות וסרמן, להסיר את התמיכה של רות וסרמן, להוסיף את התמיכה של אלון טל. אני קובע כי הצעת החוק כנוסח הוועדה עברה בקריאה השנייה. אנחנו נעבור לקריאה השלישית. הצבעה בקריאה השלישית, בבקשה. חוק איסור פרסום מידע לגבי

בעד, 11 חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת חוק איסור פרסום מידע לגבי נפגעים, התשפ"ב 2022,

בקריאה השלישית, ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל. ברכות. חבר הכנסת פינדרוס, אתה רוצה לברך? בבקשה. איפה השרה פנינה? אדוני היושב-ראש, גבירותיי השרות והשרה היוזמת, מי שדחפה אותי מהיום הראשון לעניין הזה, השרה פנינה תמנו שטה, פה בפרסה היא ניגשה אליי, אומרת לי: אני שרה, אני לא יכולה להגיש הצעת חוק. יש לי הצעת חוק שחשובה לי מאוד. האם אתה מוכן לקחת את זה, ולקחת את זה בשתי ידיים? והאמת היא שלא ידעתי לאיזה מסע אני הולך. אז קודם כול, אני חייב להודות גם ליושבת-ראש ועדת הבריאות, שבאמת קידמה במרץ, על אף כל הבעיות ועל אף כל הדברים, לדרור גרנית ממשרד המשפטים, אני זוכר את הפגישה הראשונה שלי איתו, שבה הוא הסביר לי כמה זה הולך להיות מורכב וכמה זה לא הולך לעבור. בסופו של דבר, בעבודה איתו ועם שמרית מוועדת הבריאות, היועצת המשפטית של הכנסת, העבודה מסיבית ונכונה. אבל אני רוצה לומר משהו אחד בתחושה אישית: אמרתי שהתחלתי את הצעת החוק ממש כמעט במקרה. הדברים שגיליתי בדרך, המזעזעים

ורדה פומרנץ מצה"ל, תשמעו, זה סיפור מזעזע. גב' הר-זהב, שפגשתי אותה לאחר שהגשתי אותה, לפני הטרומית, פגשתי אותה ושמעתי ממנה את הסיפור האישי שלה, כאישה שנוסעת באמבולנס ושומעת, לא שומעת, מבינה דרך הווטסאפ שבעלה כבר לא בחיים זה דבר מזעזע. להגיע לאלעד לפיגוע, דרך אגב, במקרה או שלא במקרה, אין מקרה בעולם, עם מוסי רז, שהגיש את אותה הצעה, זאת הצעה שמוזגה יחד עם מוסי. אני נמצא איתו בבתי אבלים, והילדים והילדות והאימהות מספרות לנו, זה פשוט היה מזעזע: חבר'ה, אנחנו שמענו על זה דרך הווטסאפ השכונתי והווטסאפ הקבוצתי. אלה דברים שפשוט תופסים אותך, ואתה תופס את עצמך ומזדעזע ואומר לעצמך: איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות בתרבות, אומרים לך אחר כך שיש ערכים של זכות הציבור לדעת, ואתה מבין שכל מה שמבקשים הוא המסר החינוכי הפשוט של קצת דחיית סיפוקים. "המוות והחיים ביד הלשון", אומרים חז"ל. היום המוות והחיים ביד המקלדת, ביד המצלמה, ביד שליחת ההודעה.

לבוא בסוף כנסת עם הצעת חוק כזאת, שנכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל בזכות כל אותם אנשים נפלאים, באמת תודה, תודה לכולם. אני מקווה שהמסר החינוכי הזה יחלחל ואנשים ייזהרו גם בצילומים, גם בדברים, גם בקבוצות. אחד הדברים המאוד-מעניינים שהכנסנו פנימה הוא שגם לצורך רפואי, גם לצורך רפואי זה צריך להיות בזהירות, גם במשהו פרטי, לא אירוע צה"לי או אירוע של איבה, גם זה צריך להיות בזהירות הראויה, וצריך להתאפק לפחות 24 שעות. אני מקווה שהמסר החינוכי הזה יעבור. משרד המשפטים ינצל, וביקשנו את זה בוועדה, ביקשה את זה היושבת-ראש, ינצל את הזמן עד שהחוק נכנס לתוקף, ייכנסו בשביל להוציא פרסום ולהוציא את הדבר הזה, להסביר את הדבר הזה, בשביל שאנשים יעשו. תודה רבה לך, תודה רבה לעידית, תודה רבה לשרה, ובעזרת השם, שנצליח רק בזה למנוע את הטיפול הנפשי שאנשים צריכים לעבור אחר כך בגלל שהם לא קיבלו את ההודעה בצורה מקצועית ונכונה וראויה,

תודה רבה. אנחנו נעבור להצעת, מוסי והשרה. אה, מוסי, סליחה. בבקשה. אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת, אני נחשפתי לנושא הזה בפעם ראשונה לפני כמה חודשים, כשהיה האסון של נפילת המטוס של חיל האוויר מעל חיפה, והתחילו להתפרסם דברים ברשת. הייתי, אגב, אצל המשפחות, הן לא קשורות למקרה הזה, כי הן ידעו דברים מהטייסת. אבל אז ראיתי שרחל עזריה, חברת הכנסת לשעבר, פרסמה שיש לה הצעת חוק שטיפלה בזה בעבר, וראיתי גם הצעת חוק מהעבר של חברת הכנסת אז פנינה תמנו שטה, היום השרה, ושל חברי חבר הכנסת פינדרוס. הגשתי את ההצעה ובאמת נתקלתי אצל משפחות שכולות, הדוגמה הבולטת הייתה שהלכתי לאלעד, ובמקרה פגשתי את חבר הכנסת פינדרוס. האימא אמרה: אני ראיתי בווטסאפ את החולצה שהוא יצא איתה בבוקר, ואני ידעתי, לא האימא, אשתו של הקורבן,

אני הבנתי מהווטסאפ שהוא איננו. הייתה לי גם דוגמה נוספת במקום אחר: הגעתי במקרה, והיה שם נשיא המדינה, וגם סיפרו לו איך שמעו את הדבר הזה לגמרי במקרה. אנחנו חייבים לעשות לדבר הזה סוף. עשינו לו היום סוף. אני רוצה להודות לשרה, לחבר הכנסת פינדרוס, שבאמת עבד על זה הרבה יותר קשה ממני, אני מודה, כמובן, לחברת הכנסת עידית סילמן, יושבת-ראש ועדת הבריאות, שמה שאמרתי קודם על חברת הכנסת רייטן, בלעדייך זה לא היה קורה בכנסת הזו. אבל גם יש לי טענה: בלעדייך היינו ממשיכים עכשיו עוד הלאה והיינו מעבירים עוד חוקים טובים. מצד שני, אולי את יכולה להקליט, לתת פה בצד הזה, אולי זה יעזור לך, אבל מבחינתי, זאת טענה, אבל אני מודה לך, כי בלעדייך זה לא היה עובר כאן היום וגם אולי היה נגרר כמו שזה נגרר מהכנסת העשרים,

אדוני היושב-ראש, עוד הצעה שנגררת זה הכנסת החמישית, וטוב שלא נגררת לשישית. טוב שאנחנו מעבירים את זה.

תודה רבה. השרה פנינה תמנו שטה, בבקשה. אדוני היושב בראש, השרה פרקש, חבריי חברי הכנסת ובמיוחד חבר הכנסת פינדרוס, חבר הכנסת רז, לחלוטין החוק שמונח לפנינו היום וייכנס תכף לספר החוקים של מדינת ישראל הוא חוק שעוסק בדיני נפשות,

מצד אחד, ברגעים הכי קשים שיכולים להיות למשפחה, כאשר אדם מוצא את מותו בדרך כזאת או אחרת, הרבה מאוד מהמקרים שאנחנו רואים, נפוצים ופשוט טסים בווטסאפים וברשתות אלה מקרים טרגיים. לצד זה יש את המשפחה וגם את הנפש שלהם שעוברת טלטלה באותם רגעים. אפשר לרצוח אותה שנית ברגע שאנחנו כציבור, ולא רק כציבור, אני לא מדברת רק על אנשים מן השורה אלא בתוך החוק הזה, אם תשימו לב, יש גם את כוחות הצבא, כוחות ההצלה, כוחות כב"א, מד"א, איחוד הצלה, כולם כולל כולם, גם נושאי תפקידים, לא יוכלו לשלוף את הטלפון. במקרה הזה, אם אנחנו מדמים אותו, הוא סוג של נשק. ברגע שהם צילמו והעבירו בווטסאפ, זה סוג של קליע שנורה ולא יכול לחזור. על כן, לא בכדי יש פה שיתוף פעולה שחצה אופוזיציה וקואליציה. זה אפילו לא היה רלוונטי. הרלוונטיות היחידה הייתה להביא מענה אמיתי למשפחות, שחלק מהדברים,

חבר כנסת פינדרוס, סיפרת על חלק מהמקרים, יש גם מקרים שבהם לא רק שמגלים דרך הווטסאפ מי נהרג, אלא הרבה פעמים מצלמים תמונה, גם אם המשפחה לא ידעה. אני נתקלתי באירוע קשה מאוד של צילום זירת רצח של נערה שבו התמונה צולמה מתוך הזירה על ידי כוחות הצלה. התמונה הזאת נפוצה באמת באופן כל כך נרחב. כשהמשפחה גילתה את זה שבוע לאחר מכן, הנזק בלראות את התמונה הזאת הוא נזק בלתי הפיך. וברמה האישית, אני לא אפרט. נתקלתי באירוע כזה ברמה האישית. זה היה מבחינתי אירוע מטלטל, מעבר לסיפורים של הרבה מאוד משפחות וגם קורבנות עבירה. אני רוצה להודות לכם, חבר הכנסת פינדרוס, חבר הכנסת רז, לך, יושבת-ראש הוועדה עידית סילמן, ואסף, שיושב שם בצניעות, אבל הוא המרכז של ועדת שרים לענייני חקיקה והיה תמיד שותף. כמובן, יושב-ראש הוועדה, שר המשפטים גדעון סער, אבל אתה היית שותף,

להרבה מאוד חוקים חברתיים, כולל החוק שהביאה היום חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן על רוצח וזכויותיו בבעלות על דירה. אז תודה רבה לכולכם,

נעשה ונצליח. משפט אחרון עליך, פינדרוס. אומרים שכל המביא דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. אני מקווה שאמרתי את זה כמו שצריך, ימי האולפנה עברו מזמן. אז תודה רבה לך, שאף פעם לא שכחת לציין את זה. מעריכה.

תודה רבה. תודה למברכים. כבוד השרה, אני חייב להצטרף לברכות. השרה, אני מצטרף לברכות שלך או לאמירה שלך על אסף גרינבוים, באמת פה בשם הרבה מאוד חברי כנסת. תודה, אסף. אתה עוד תגיע רחוק. אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה, הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 47), התשפ"ב 2022, לקריאה שנייה וקריאה שלישית.

חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, יושב-ראש ועדת הכלכלה. כבוד יושב-ראש הכנסת, חבריי השרים, חברי הכנסת, בסוף היום עוד אומר כמה דברים מענייני דיומא. יש לי עוד חוק אחר להציג פה, ושם אני אתייחס לענייני דיומא. אבל לכנסת יש הבלחות כאלה של שעות רצון. אולי זה מיעוט חברי הכנסת, אולי זו האווירה הזאת של יום כזה, שהוא עצוב, של פיזור הכנסת, ולפעמים החגיגה נגמרת,

אבל מצד שני תראה שיש פרגון, ויש חוקים חברתיים, ויש האצת טיפול ופתרון בעיות. אדוני יושב-ראש הישיבה, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 47), התשפ"ב 2022, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. הצעת חוק זו, שעניינה הארכת תוקפן של הזיכיונות לשידורי רדיו אזוריים, היא פרי יוזמתם של חברי הכנסת שרן השכל, יעקב אשר, גילה גמליאל, יעקב מרגי, צחי הנגבי, קרן ברק, מירב בן ארי, עידית סילמן ורות וסרמן לנדה, בעצם כמעט כל סיעות הבית חתומות על החוק הזה. לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו קיום שידור רדיו כפוף לקבלת זיכיון מאת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. החוק הזה בעצם מציע להסמיך את מנכ"ל מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, לפי שיקולים שכתובים לו בחוק, כולל שיקולים כלכליים, להאריך את תוקף הזיכיונות לרדיו פעם אחת נוספת. אין באישור החוק לקריאה השנייה והשלישית הארכה של הזיכיונות, אלא הסמכה למנהל הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו לקבל את ההחלטה במועד שיקבע, בהתאם לשיקולים ונימוקים. ההצעה הזאת חשובה, כי היא עוסקת גם בכדאיות כלכלית ובערוצים מקומיים, שהם בתוך העשייה התקשורתית, הערוצים הפחות, נקרא לזה, פופולריים, רווחיים, מניבים וכלכליים, אך מצד שני מייצגים גם אזורים. אחת הבעיות בכנסת ישראל היא שאין אזוריות. אנחנו בבחירות ארציות. אולי הגיע הזמן שיהיו פה עוד 40 חברי כנסת מהנגב והגליל. היו לנו 120 חברי כנסת על 600,000 אזרחים במדינת ישראל בקום המדינה, אנחנו כמעט עשרה מיליון, אפשר להוסיף פה כיסאות לעוד 40 חברי כנסת, 160, שיבחרו בבחירות אזוריות ויביאו את הקול של הנגב והגליל. הוא יהיה חזק יותר ויישמע טוב יותר. בינתיים התחנות הללו, אזוריות זה לא רק נגב וגליל.

חלקן גם במרכז וחלקן בצפון הרחוק ובדרום הרחוק. חברות וחברי הכנסת, להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, ואני מבקש כי תאשרו אותה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. תודה רבה. אכן, לא הוצגו הסתייגויות, ואנחנו נעבור להצבעה בקריאה השנייה כנוסח הוועדה. הצבעה, בבקשה. סעיף 1

בעד, ארבעה חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים, אין. אם כן, ההצעה עברה בקריאה השנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית. הצבעה.

הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 47), התשפ"ב 2022, נתקבל. ארבעה חברי כנסת בעד, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 47), התשפ"ב 2022, עברה בקריאה השלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, חברי ולדימיר, זה, אתה יודע, תוצר של עוד קרב לא פשוט שניהלנו. אני הולך להציג הצעת חוק שלך ושלי שמטרתה בעצם סוף-סוף להסדיר את כל הנושא של מתן הטבות מס לעולים חדשים. המצב לפני החוק הזה היה מאוד מאוד מעניין. המדינה נתנה הטבות לאף אחד, זאת אומרת, המדרגות, נקודות הזיכוי, היו בנויות בצורה כזאת שבעצם לעולים לא היה שום סיכוי להגיע ולקבל אותן, כי בשנים הראשונות הם קיבלו הרבה, וככל שהם התקדמו והתאקלמו במדינה, הם קיבלו מעט. כמובן, זה עיוות מאוד מאוד משמעותי.

כשהייתי מנכ"ל משרד הקליטה ניסיתי לטפל בזה, אבל בכנסת הזאת הייתה לי הזכות לעבוד לצידך,

לפתור את הסוגיה הזאת. אתה באמת דחפת ולחמת כדי שהחוק הזה יעבור, ואני שמח שאנחנו עומדים כאן לאשר אותו בקריאה שנייה ושלישית, במיוחד בתקופה כזאת, לנוכח האירועים הקשים, המלחמה האכזרית שאנחנו רואים באוקראינה ו-30,000 העולים שהגיעו לכאן מתחילת שנת 2022, ואני מקווה שיגיעו עוד. ועוד היד נטויה.

אני מקווה שיגיעו עוד. ואני, אגב, מאוד מאוד שמח שאתה, אדוני היושב-ראש, מנהל את הישיבה הזו, כי אני יודע כמה אכפת לך וכמה חשוב לך, ודיברנו על זה לא מעט, שאנחנו חייבים להסתכל על העלייה מכל קצוות תבל בחשיבה אסטרטגית, ולהבין שכל הוצאה, כביכול, עבור העולים היא לא הוצאה, היא השקעה,

שמניבה תשואה מאוד מאוד טובה ומאוד מאוד מהר. ולכן אני מקווה מאוד שהמדיניות של הממשלה הזו תימשך בכל מה שקשור לקליטת עלייה בישראל. יש הרבה מאוד דברים לשפר, ואנחנו נעשה את זה, ובאמת סוף-סוף נתחיל לא רק לאהוב את העלייה אלא גם לאהוב את העולים. זה נראה לי מאוד מאוד חשוב. ולעניין החוק, אני לא אפרט לכם את כל הנוסחה, כי היא קצת מורכבת, אבל העיקרון אומר את הדבר הבא: בהתחלה העולים מתחילים לקבל נקודות זיכוי כבר מהיום הראשון שהם נוחתים בארץ,

מספר נקודות הזיכוי הולך ועולה ואחר כך הוא יורד. בסך הכול מדובר ב-54 חודשי זכאות. 8.5 נקודות זיכוי זו תוספת משמעותית: זה מפנה הכנסה פנויה, זה נותן לאנשים להתאקלם טוב יותר, מהר יותר, במדינת ישראל. כמובן, זה גם לטובתם, אבל גם לטובת כל המדינה. ועוד פעם, ולדימיר, חברי, תודה רבה לך. אני מקווה שנאשר את ההצעה הזו בשנייה ושלישית. תודה רבה. יש לנו הסתייגויות של קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת הליכוד, קבוצת סיעת יהדות התורה וקבוצת סיעת הציונות הדתית. אני רואה שאין אף אחד. אם כן, ההסתייגויות יוסרו. אנחנו נצביע על סעיפים 1 ו-2, בעצם על כל הצעת החוק. אנחנו נצביע על הצעת החוק כנוסח הוועדה בקריאה השנייה. מי בעד? מי נגד? מצביעים.

בעד, שבעה חברי כנסת, מתנגדים, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת החוק כנוסח הוועדה עברה בקריאה שנייה. ואנחנו נעבור לקריאה השלישית. בבקשה, הצבעה בקריאה השלישית. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 260), התשפ"ב 2022, נתקבל. בעד, שבעה חברי כנסת, מתנגדים, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 260), התשפ"ב 2022, עברה בקריאה השלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ידידי, בבקשה. ברכות ממני. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, האמת שאני מאוד מתרגש. זה החוק הראשון שלי שנכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

שהבטחתי לציבור העולים במהלך מערכת הבחירות. זה החוק שנלחמתי עליו בחודשים האחרונים. למזלי היה לי שותף, חברי ויושב-ראש ועדת הכספים אלכס קושניר, שנרתם למהלך וביחד הצלחנו. אנחנו גם מאריכים את תקופת ההטבות מ-42 חודשים ל-54 חודשים וגם מוסיפים נקודת זיכוי נוספת

וגם בעיקר אולי מכניסים למעגל ההטבות עשרות אלפי עולים שעד עכשיו היו בחוץ. החוק הזה נולד מהשטח. כשאלכס היה מנכ"ל משרד הקליטה אני שימשתי יועץ של משרד הקליטה ליזמות לעולים חדשים ותושבים חוזרים. ראיתי שרוב העולים פשוט לא מקבלים את ההטבה הזאת, שמדובר באות מתה, ואני מאוד שמח שהתמזל מזלי לתקן את העיוות הזה, יחד עם אלכס. אני רוצה להודות לשר האוצר אביגדור ליברמן, לשרת העלייה והקליטה פנינה תמנו שטה, לצוות שלי, אלה שעבדו איתי בתקופת הכנת הצעת החוק, בר חיון, רינת אקוטיקוב,

שאיתי עכשיו, נוגה וולף, ירדן, נטע, לממלא מקום יושב-ראש הקואליציה בועז, שהצליח להכניס את החוק הזה למסגרת ההסכמות. זו רפורמה מאוד מאוד חשובה. היא מקבלת משנה משמעות

שבה אנחנו קולטים עשרות אלפי עולים, גם מרוסיה, גם מאוקראינה וגם ממדינות נוספות. שוב, אני מאוד מאוד מתרגש. זה רגע חשוב.

תודה רבה, ואני באמת רוצה להצטרף לברכות ולהגיד כאן, מה שנקרא, למען הפרוטוקול, למען ההיסטוריה: ישראל עומדת בפני גל עלייה גדול. קלטנו מתחילת האירועים במזרח אירופה כ-30,000 עולים וזכאי חוק שבות, וזו רק ההתחלה, ואנחנו צריכים לעשות כל מאמץ כמדינה להביא לכאן כמה שיותר.

אנחנו נעבור לחוק הבא, הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 40), התשפ"ב 2022. תציג אותו חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, יושבת-ראש ועדת העבודה

אלי בן שם, אתה מקשיב? זה עכשיו הרגע שלך, ההיסטורי. איפה מיכל שיר? מופיד מרעי? זה שלכם עכשיו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום, ביום האחרון לפני פיזור הכנסת, נכנסים לספר החוקים של מדינת ישראל כמה חוקים פשוט היסטוריים, שמתקנים פה עוול של כל כך הרבה שנים, וזה פשוט מרגש בצורה בלתי רגילה. אני מודה לאלוהים ולחברי הכנסת ולמעמד, שניתנה לי הזכות להיות חלק מהדבר הזה, כי אני מתכבדת להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 40), התשפ"ב 2022. הצעת החוק שבפניכם מבקשת להכיר במעמדם של האחים השכולים ולעגן את מעמדם כחלק בלתי נפרד ממשפחת השכול. חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י 1950, מגדיר מי הוא בן משפחה של חייל שנספה במערכה. מוצע לתקן את ההגדרה, לראשונה, ולכלול בה את כלל האחים השכולים. כחלק מההכרה באחים השכולים, מוצע גם לתקן את ההגדרה "זכאי" לפי החוק כך שתחול גם על מי שזכאי להטבות מכוח החוק ולא רק על מי שזכאי לתגמולים, כמו במקרה של האחים השכולים. התיקון הזה יאפשר למשרדי הממשלה להעביר מידע לגבי האחים השכולים לארגונים היציגים של בני המשפחות השכולות, דבר שלא אפשרי היום, ומקשה על הארגונים במתן סיוע ותמיכה לאחים השכולים. מוצע גם להרחיב את הזכאות להטבות הניתנות לאחים השכולים.

מוצע כי הסיוע במימון הלימודים האקדמיים של האח השכול יינתן ישירות לאח במקום שיינתן להורה בעד האח, וכי המימון יינתן עד גיל 40 במקום עד גיל 30 כפי שקבוע היום בחוק.

מוצע לקבוע את זכאותו של אח שכול למימון התערבויות לרווחה רגשית. הטבה זו ניתנת כיום להורה השכול, לאלמנה וליתום שטרם מלאו לו 30, ומוצע כאמור להעניק זכאות זו גם לאח השכול. מיכל שיר היקרה, מופיד מרעי היקר, אלי בן שם, יושב-ראש ארגון יד לבנים, מגיעות לכם באמת ברכות מעומק הלב על הנחישות הגדולה, על היכולת שלכם. לפעמים צריך לעמוד ולעשות את המלחמות נגד המדינה, נגד המערכות. הן הרבה יותר קשות מאשר, לא נעים להגיד, האויבים שלנו. עמדתם בזה באמת בגבורה, שיתפתם כוחות, עשיתם כאן עבודה מופלאה ומרגשת, הזזתם כאן לוחות טקטוניים אמיתיים אחרי עשרות שנים שזה לא קרה. המדינה סוף-סוף נענית לבקשה הכי מוצדקת של האחים השכולים. אתם כבר לא עלומים ועלומי שם, אתם מוכרים, וההכרה ניתנת היום באופן רשמי על ידי המדינה. להצעת החוק הזו לא הוגשו הסתייגויות. אני קוראת לחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. תודה רבה.

אין לנו הסתייגויות. יש לנו בקשות לרשות דיבור של חבר הכנסת מופיד מרעי, או שאתה רוצה אחרי? אחרי החוק. מיכל, אחרי?

עידית סילמן, לא נמצאת. אז בעצם אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה. בבקשה. הצבעה.

בעד, שבעה חברי כנסת, מתנגדים, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת החוק עברה בקריאה השנייה. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השלישית.

בבקשה להצביע. חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 40), התשפ"ב 2022, נתקבל. בעד, שבעה חברי כנסת, מתנגדים, אין, נמנעים, אין.

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 40), התשפ"ב 2022,

ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל. בבקשה, מופיד.

אלי בן שם, יושב-ראש ארגון יד לבנים, למנכ"ל שלך,

הוא היה פה קודם, ולכל הצוות, שבאמת עמלו קשה. זה מזכיר לי את הפגישה או את הביקור של אלי דבי, "לנצח אחי", אצלי בבית לפני עשר שנים, כאשר דנו על המעמד של האחים השכולים,

אחרי תקופה ארוכה אנחנו מביאים חוק שנחקק בספר החוקים של מדינת ישראל שמסדיר את מעמדם של האחים השכולים. אני נרגש וגם גאה שהובלתי את החוק, יחד עם החברים האחרים. אני רוצה להודות למיכל, יושבת-ראש הסיעה, וליובל, על כל המאמצים שאתם עשיתם. וגם, בהזדמנות הזאת, ביום האחרון שאנחנו נמצאים, עם פיזור הכנסת, לחברות הכנסת וחברי הכנסת שהובילו את החוק ולצוות שלי,

לפארז,

לכל החברים שבאמת ליוו אותי לאורך כל הזמן עד שהגענו הלום. תודה רבה לכולם. תודה רבה. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, בבקשה.

זה קרה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יושב-ראש יד לבנים אלי בן שם, אתה לוחם אמיתי, אמיתי. אלי לא עזב פה את הכנסת לרגע אחד, לרגע אחד,

חבריי, החוק הזה הוא חוק היסטורי. בפעם הראשונה האחים והאחיות השכולים הם כבר לא שקופים. היום מדינת ישראל מכירה במעמדם של אלה שנשאו על כתפיהם את ההורים,

הפחד והכאב. אחים ואחיות שכולים אהובים, היום כנסת ישראל ומדינת ישראל מחבקות אתכם. אני רוצה להודות גם למשרד הביטחון, ולחברי חבר הכנסת מופיד מרעי, אח שכול, על ההרחבה של הזכויות, הרחבת גיל הסיוע ללימודים אקדמיים, מתן הסיוע ישירות לאח ולאחות השכולים וזכאות לטיפולים אלטרנטיביים, כמו רכיבה טיפולית, טיפול באומנות ועוד, נוסף למעמד ההכרה. תודה, שוב, לחברתי חברת הכנסת אפרת רייטן, על ההתגייסות המהירה להעביר את החוק הכל-כך חשוב הזה. תודה שוב ליושב-ראש יד לבנים אלי בן שם. אתה גדול מהחיים. תודה למנכ"ל יד לבנים יובל ליפקין, לפרידה שניידרמן, לאלי דבי, שאני עוד צריכה לתת לו את המעטפה שהבטחתי לו לפני ארבע שנים, למשרד הביטחון. תודה על הזכות להוביל את החוק הזה במסע הבאמת-ארוך הזה בארבע השנים האחרונות. אני מודה לכם.

תודה רבה, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן. בבקשה, חברת הכנסת עידית סילמן. אז רק בקצרה תוספת לברכות המיוחדות שעולות כאן על חוק שהוא חוק חשוב ומיוחד שמתקן, באמת, כשמדברים על תיקוני עולם שנעשים פה בכנסת, אז זה אחד מהם. גם ההיבטים הרגשיים שיינתנו וגם האפשרות ללימודים, הרבה דברים באמת נכנסו כאן והם קריטיים ומשמעותיים. אולי לנו מהצד לפעמים זה לא נראה משהו שהוא גדול ומשמעותי, אבל צריך לומר שהמשפחה צריכה להתמודד, וצריכה להיות מלווה בטיפולים רגשיים, פסיכולוגיים, כדי להחזיק מעמד, הרבה פעמים עם הצער הכל-כך גדול, עם הזיכרון הלא-פשוט, עם ההתמודדויות שזה מביא איתו, גם הכלכליות וגם האחרות, ובכלל, עולם שלם שנחרב ואסון שהגיע למשפחה. אז קודם כול, אלי בן שם, יושב-ראש יד לבנים, אני רוצה להודות לך בעיקר על זה שאתה לא מרפה. אתה לוחם אמיתי, כמו הבן שלך, ואתה מוכיח לכולנו יום-יום, שעה-שעה, מה זה להיות לוחמים גם מבחוץ, גם כשגדלים ומתבגרים, וגם לא לוותר על הערכים האלה. האמת היא שאתה מחנך אותנו, מלמד אותנו ואת כולם. אני חושבת שזה חשוב מאוד. גם יובל ליפקין, שביחד איתך, לא ויתר.

זה מדהים, כי אתם סייעתם לנו יותר מכולם להעביר את זה גם בקריאה הראשונה וגם בקריאה שנייה ושלישית כדי שזה יעבור עוד בכנסת הזו. לא ידעתי עד כמה תהיה מרגשת אותה פגישה שפגשתי בכם לפני שנה, אבל כן, גדלנו מאז ועזרתם לנו לגדול. תודה רבה, מופיד מרעי,

מיכל שיר סגמן,

יוסי שיין, תודה רבה ליושבת-ראש הוועדה אפרת רייטן, שבאמת במסירות ונחישות עשתה את מה שבלתי אפשרי בלוחות זמנים צפופים, אבל זה בהחלט שינוי תפיסה שהכול אפשרי אם רק נרצה, ותודה רבה על זה. תודה רבה. אני רוצה באמת לנצל את ההזדמנות הזו ולהודות,

ליד לבנים, על כל עבודת הקודש שאתם עושים, מעבר לסיוע בשינוי נורמות כאן וחקיקת החוק. תודה רבה, אלי בן שם, על כל מה שאתה עושה ומה שהארגון עושה. אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה, הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 19), התשפ"ב 2022, לקריאה השנייה והקריאה השלישית. יציג אותה חבר הכנסת גלעד קריב, יושב-ראש ועדת החוקה,

אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי הנכבדים, בטרם אגש להציג בקצרה את החוק, אבקש לשתף אותך, אדוני היושב-ראש, ואת חברי הבית, שהבוקר הזה פעם נוספת עשרות רבות של צעירים ומשרוקיות בפיותיהם הפריעו באלימות לטקסי בר-מצווה ובת-מצווה ברחבת התפילה השוויונית והזמנית בכותל המערבי. 50 נערים ונערות מישראל ומהתפוצות שהכינו עצמם בהתרגשות גדולה לקריאת התורה בסמוך לכותל המערבי, נתקלו בפניה המכוערות והמסוכנות של שנאת החינם. הצעירים המפריעים ניצבו שם והמשרוקיות בפיותיהם, אך הרוח שיצרה את הקולות הצורמים יצאה מהבית הזה, רוח של הסתה והוצאת דיבה. אבל כפי שבמהלך 15 החודשים האחרונים לא נרתעתי מהקללות, מההכפשות ומהצעקות בבית הזה, כך גם ציבור ישראלי כולו, ציבור ישראלי גדול שמאמין ביהדות של דרכי נועם, בחופש דת ומצפון ובסובלנות דתית, לא יירתע. על אפכם ועל חמתכם מתווה הכותל עוד יושלם. על אפכם ועל חמתכם אזרחים ותיקים, חיילים בחופשה, ישראלים עם מוגבלויות, עוד יוכלו לנסוע לבקר בני משפחה ביום שבת בתחבורה ציבורית. על אפכם ועל חמתכם צעירים אוהבים יוכלו להינשא במדינתם על פי צו מצפונם ולא לטוס לטקס מביש ומביך בחו"ל. על אפכם ועל חמתכם ייתלו דגלי גאווה בכל רחבי הארץ,

גם במצפה רמון, הרב קוסטינר. על אפכם ועל חמתכם יפעלו בישראל בתי דין שאוהבים את הגרים ולא שונאים אותם. הישגים רבים הושגו בשנה האחרונה, אבל הדרך עוד ארוכה מאוד. על אפכם ועל חמתכם נמשיך לצעוד בדרך הזו. אתם תשרקו ותצפצפו ותקללו ותחרימו, אבל בסוף גם אתם תתרגלו לעובדה הפשוטה שיש יותר מדרך אחת להיות יהודי ויהודייה במדינת העם היהודי. תתרגלו. ועכשיו להצעת החוק. איפה החוק?

אתה ממהר לאנשהו? אני עכשיו מציג שלוש הצעות. זו הקדמה. זה יהיה קצר. לא,

ועכשיו להצעת החוק. אם עד עכשיו הצגנו מקבץ של הצעות חוק שעסקו בזכויות נפגעי ונפגעות עבירה, הצעת החוק שלפניכם, חבריי וחברותיי, באה להעצים את זכויותיהם של נאשמים בהליך הפלילי. הצעת החוק הממשלתית, פרי יוזמתו של שר המשפטים גדעון סער, שאליה מוזגו הצעות חוק של חברת הכנסת השכל וחבר הכנסת אופיר כץ, נועדה לעגן בחקיקה את סמכותו של בית המשפט לפסול ראיה שהושגה שלא כדין, כפי שהוקרא בפסק הדין המנחה בעניין, פסק דין יששכרוב. מדובר בדוקטרינת פסילה יחסית, שאינה פוסלת כל ראיה שהושגה שלא כדין אלא מעניקה לבית המשפט סמכות שבשיקול דעת לקבוע כי בנסיבות מסוימות, ראיות שהושגו שלא כדין יכולות להיפסל ולהפוך לבלתי קבילות. על פי ההסדר המוצע, בית משפט שדן במשפט פלילי יהיה רשאי שלא לקבל ראיה שהושגה שלא כדין אם שוכנע שקבלתה במשפט תפגע באופן מהותי בזכות להליך הוגן, בשים לב לאופייה ולחומרתה של ההפרה, למידת ההשפעה של ההפרה על הראיה שהושגה ולעניין הציבורי שיש בקבלת הראיה או באי-קבלתה. בדיוני ועדת החוקה בעניין זה הובהר כי בין השיקולים שעל בית המשפט להביא בחשבון בהקשר זה יש גם שיקולים המובילים לפסילת הראייה: שמירה על הוגנות ההליך, אמון הציבור במערכת אכיפת החוק ועוד, ומנגד, קיימים שיקולים התומכים בקבלת הראיה: האינטרס שבהבאת עבריינים לדין וההגנה על הציבור, וכן האינטרס החשוב שכבר הזכרנו פעמים רבות מעל דוכן זה היום, של שמירה על זכויותיהם של נפגעי עבירה. אף כי כמו שאמרתי, ההסדר המוצע מבקש לעגן את הדוקטרינה שנקבעה כבר על ידי בית המשפט העליון ולא לערוך בה שינויים, יש עניין אחד שבו כן מוצע להרחיב את הדוקטרינה ולהכריע בכך בכוח החוק במחלוקות שהתגלעו בפסיקה בעניין זה: הצעת החוק קובעת כי תחולת כלל הפסלות תהיה גם על עדים וגם לעניין ראיות חפציות. לעניין זה מוצע לקבוע במפורש בהצעה כי דוקטרינת הפסלות היחסית תחול לא רק לעניין הודאת הנאשם עצמו אלא גם לעניין הודאת עד, חפץ או כל ראיה אחרת. אני רוצה להודות לשר המשפטים על יוזמתו ועל תרומתו הרבה לקידום הצעת החוק, למציעי הצעות החוק הפרטיות חברי הכנסת השכל וכץ ולחבר הכנסת אוסאמה סעדי, שפעל רבות בשנים האחרונות לקידום נושא חשוב זה, הן בדיוני הוועדה והן מחוצה לה, ואף הניח הצעת חוק פרטית בעניין זה, שמסיבות שונות, סיבות פרוצדורליות, חשוב להבהיר, לא מוזגה בהצעת החוק הממשלתית. אני מבקש להודות, כתמיד, לצוות הייעוץ המשפטי המופלא של הוועדה, לנציגי משרדי המשפטים והמשרדים הנוספים, לסנגוריה הציבורית, לארגוני החברה האזרחית. להצעות החוק הוגשו כמה הסתייגויות וכן בקשות רשות דיבור. אבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית בנוסח שהכינה הוועדה. תודה, אדוני. תודה רבה. יש לנו הסתייגויות של קבוצת סיעת הליכוד, קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת הציונות הדתית וקבוצת סיעת הרשימה המשותפת. אוסאמה, אתה רוצה לנמק? אופיר, אתה מסיר. אז בעצם,

יהדות התורה, הציונות הדתית, סליחה,

ההסתייגויות מוסרות. בבקשה. היהדות הדתית? הציונות הדתית. אולי תהיה היהדות הדתית, מי יודע. כבוד היושב-ראש, כבוד השרה, כבוד יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבריי חברי הכנסת, גלעד, בערבית אומרים: אטאלי אל-ר'אלי, היקר בסוף. אז עם כל הכבוד באמת לחוקים שעשינו עד עכשיו, ויסלח לי אלכס, ועדת הכספים זה רק ענייני כספים, זה חשוב, כסף, אבל פה מדובר באחד החוקים שאני חושב שהוא חוק חשוב מאין כמותו, שבא להגן, גברתי השרה היא עורכת דין והיא יודעת כמה חשוב העניין הזה של פסילת ראיה שהושגה שלא כדין. אומנם פסק דין יששכרוב קבע את היסודות, אבל כשחוק כזה היה נעדר מספר החוקים, גם כשהייתי עורך דין כל הזמן אמרתי: חייבים חוק כזה. אז אנחנו התקדמנו לכיוון של הבטלות היחסית. ההסתייגות שאני הגשתי בזמנו הייתה שברגע שראיה הושגה שלא כדין, אז לא רק שבית המשפט רשאי, אלא הוא חייב. אבל מכיוון שאנחנו רוצים לקדם את החוק הזה ולסיים אותו, ובמיוחד כשאנחנו עכשיו אחרי פיזור הכנסת למעשה, אז אני מסיר את ההסתייגות הזאת ואנחנו נתמוך בחוק הזה. ואללה, חייבי כמעט קיבלה התקף לב, אדוני

התקשרה ללונדון וטרנס-אטלנטי ומה קורה פה וכל הדברים האלה. אבל באמת אני יזמתי את החוק הזה כבר בכנסת העשרים, בכנסת הראשונה שלי, כבוד היושב-ראש, ועכשיו עם שר המשפטים, שבאמת הביא את הצעת החוק הממשלתית, ואופיר ועוד חברי כנסת הצמידו, הייתה טעות פרוצדורלית, שבאמת משום מה החוק שלי ושל חברי אחמד טיבי לא הוצמד, אבל כמובן שאנחנו מברכים על החוק הזה. זה באמת כרטיס צהוב לחוקרים, לכל מי שמתעסק בהשגת ראיות, שאסור בתכלית האיסור להשיג או לנסות להשיג ראיות באמצעים פסולים, ושבית המשפט יפסול ברוב המקרים את הראיה שהושגה שלא כדין. זו ההלכה של פרי העץ המורעל, שבארצות הברית קיימת שנים על גבי שנים, וחשוב מאוד שאנחנו נכניס את זה לספר החוקים. לכן אנחנו תומכים בחוק הזה. תודה רבה. אם כן, ההסתייגויות הוסרו, ואנחנו נעבור להצבעה על נוסח הוועדה בקריאה השנייה. הצבעה.

בעד, שבעה חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת החוק עברה בקריאה השנייה. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השלישית. הצבעה.

חמישה חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים אין. אני קובע כי הצעת החוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 19), התשפ"ב 2022, עברה בקריאה השלישית, ונכנסה לספר החוקים הישראלי. אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'

התשפ"ב 2022, לקריאה שנייה ושלישית. גם אותה יציג חבר הכנסת גלעד קריב, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט.

בשמחה. "הכיסא החם", זה נקרא. אתה יודע, נעמי שמר כתבה את השיר: ולפעמים החגיגה נגמרת. אז יכול להיות שאנחנו צריכים להגיד: ולפעמים החקיקה נגמרת, עוד לא נגמרת. כיבוי אורות, החצוצרה אומרת שלום לכינורות. אשמורת תיכונה, נושקת לשלישית. ונדמה לי שאו-טו-טו אשמורת תיכונה נושקת לשלישית. אבל אנחנו נקום מחר בבוקר ונתחיל מבראשית. אבל בבקשה, הצעת החוק.

אני נוהג לצטט פה, כשאני יושב, אני חושב שהשבוע צוין יום הזיכרון ה-18 לפטירתה של נעמי שמר, אם אינני טועה.

ואני נוהג פה לצטט מעת לעת שירים, כשאני יושב כאן בשעות הארוכות האלה. אז יכול להיות שזו ההזדמנות האחרונה לצטט את השיר עם הטוויסט הקטן הרלוונטי לכנסת. לפעמים החקיקה נגמרת, אבל לפי הרשימה שיש לי כאן זה עוד לא נגמר. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי וחברות הכנסת, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 92, הוראת שעה), התשפ"ב 2022. מטרת הצעת חוק ממשלתית זו היא לעגן את פעילותם של בתי משפט קהילתיים, אשר פעלו עד עתה במסגרת תוכנית ניסיונית, למסד את פעילותם ולהרחיבה. מדובר בהצעת חוק מהפכנית ומרגשת, שמקימה באופן מסודר לראשונה זירה שהיא בה בעת משפטית, שיקומית וגם קהילתית. הצעת החוק מבטאת את ההתפתחות של ההבנה שלנו את תופעת העבריינות והדרך הנכונה והמתאימה להתמודד איתה, והיא מציבה את מערכת המשפט של מדינת ישראל בשורה אחת עם מערכות משפט חלוציות ומתקדמות ברחבי העולם הדמוקרטי. מטרתם של בתי המשפט הקהילתיים היא לצמצם את תופעת הפשיעה החוזרת באמצעות שיקום הנאשם בקהילה, תוך טיפול בבעיות העומק שברקע ביצוע העבירות, וזאת באמצעות טיפול מקיף ומערכתי בשיתוף הקהילה והגורמים הטיפוליים הפועלים בה. מוצע לקבוע כי במסגרת ההליך בבית המשפט הקהילתי, שהוא חלק ממערכת בתי משפט השלום, ייערך לנאשם תסקיר קהילתי ותגובש עבורו תוכנית שיקום כחלק מההליך הפלילי. הנאשם יידרש לשתף פעולה עם תוכנית השיקום ולהתייצב בתדירות גבוהה בבית המשפט. בית המשפט הקהילתי יפקח באופן הדוק ואינטנסיבי אחרי השתתפותו של הנאשם בתוכנית השיקום ועל התקדמות התוכנית בטרם ייגזר העונש. מוצע לקבוע כי ההליך האינטנסיבי בבית המשפט הקהילתי והשתתפות הנאשם בתוכנית השיקום יהוו תחליף לעונשי מאסר קצרים, כך שבסוף ההליך, אם הנאשם שיתף פעולה וסיים את תוכנית השיקום בהצלחה, ייגזר עליו עונש קל יותר ממאסר. מהתוכנית הניסיונית עולה כי בדרך כלל העונש כולל גם רכיב של צו מבחן. עוד מוצע כי ההליך בבית המשפט ייעשה תוך שיתוף פעולה הדוק של כל בעלי התפקידים בהליך הפלילי,

סנגור, קצין מבחן, וכן של צוות בית המשפט הקהילתי, שמוצע שיכלול גם רכז בית משפט קהילתי ועובד סוציאלי קהילתי, אשר יסייעו בקידום מתן מענים במסגרת שירותי הרווחה הקהילתיים. מוצע כי כל אלו יקיימו ישיבות הכנה ותיאום לפני כל דיון בבית המשפט. אחד מתנאי הסף להעברה של הליך פלילי מבית משפט שלום רגיל לבית משפט קהילתי הוא כי הוקם והוסמך בית משפט קהילתי באזור מגוריו של הנאשם.

נוכח החשיבות הרבה בכך ששיקום הנאשם ייעשה על ידי השירותים הקיימים בקהילה שבאזור מגוריו. ועדת החוקה עמדה על כך, בשל עקרון השוויון, שתוך שלוש שנים תושג פריסה ארצית של בתי משפט קהילתיים, כך שכל נאשם המתאים להליך זה יוכל להיות מופנה לדיון בבית משפט קהילתי. לפיכך מציעה הצעת החוק כי תנאי הסף בעניין קיומו של בית משפט קהילתי באזור מגוריו של הנאשם יעמוד בתוקף לתקופה של שלוש שנים בלבד. בנוסף מוצע לקבוע כי גם במהלך תקופה זו נשיא בתי המשפט הקהילתיים יהיה רשאי מטעמים מיוחדים להפנות עניינו של נאשם לבית משפט קהילתי גם אם אין בית משפט זה מצוי באזור מגוריו. לבקשתה של ועדת החוקה, מוצע לעגן הוראה בדבר עריכת מחקר מלווה, וכן לקבוע כי שר המשפטים ידווח לוועדה באמצע תקופת הוראת השעה ובסיומה על מספר הנאשמים שהופנו לתוכנית, על מספר הנאשמים שסיימו בהצלחה ועל הפריסה הארצית של בתי המשפט הקהילתיים. אני מבקש להודות להנהלת בתי המשפט, וכמובן לנשיאת בית המשפט העליון, הנשיאה חיות, לשר המשפטים ולצוותו, למשרדי הממשלה השונים שמעורבים בתהליך, משרד המשפטים, משרד הרווחה והביטחון החברתי, המשרד לביטחון פנים, תודה לסנגוריה הציבורית, לסיוע המשפטי, למרכז השלטון המקומי, המפעיל את מרבית שירותי הרווחה, ולכל הארגונים החברתיים הרבים שתמכו בקידומה של הצעת החוק. אני מבקש לומר תודה מיוחדת לד"ר דניאלה ביניש ולארגון ג'וינט-אשלים על הובלת התוכנית הניסיונית שעל בסיסה מחוקק החוק החשוב הזה, שיש בו בשורה של ממש לחברה הישראלית. אבקש את תמיכת הבית בהצעת החוק בנוסח שהוכן על ידי הוועדה.

תודה רבה. אין לנו הסתייגויות, אך יש לנו בקשות רשות דיבור. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אתה תברך אחרי ההצבעה, אחמד טיבי, לא נמצא, כל השאר לא נמצאים. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה המונח בפניכם.

בעד, שישה חברי כנסת, מתנגדים, אין, נמנעים, אין. אני קובע שהצעת החוק, כנוסח הוועדה, עברה בקריאה השנייה. אנחנו נעבור לקריאה השלישית. הצבעה, בבקשה, מי בעד? מי נגד?

בעד, שישה חברי כנסת, מתנגדים, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 92,

התשפ"ב 2022, עברה בקריאה השלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. בבקשה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, ברכות לאחר החוק. תודה, אדוני היושב-ראש. זה עוד חוק חשוב, אדוני יו"ר ועדת החוקה גלעד קריב, והובלת את זה באינטנסיביות רבה לאור כך שאנחנו ידענו שהפיזור או-טו-טו, ולכן עבדנו לילות כימים. אנחנו הגענו היום לנקודה שאנחנו הצבענו והחוק הזה כבר עבר בקריאה שנייה ושלישית ונכנס לספר החוקים. מדובר בבתי משפט קהילתיים חשובים מאוד. המערכת הזאת חשובה מאוד, כי אם אנחנו רוצים להילחם בפשיעה, באלימות ובעבריינות, נכון שאנחנו מדברים על אכיפה ועל הרתעה, אבל אלמנט השיקום חשוב מאוד, ובלי שיקום, גם אם נעשה עוד בתי כלא וגם אם נכניס עוד עבריינים לכלא, אז הם יצאו עבריינים יותר כבדים. לכן צריך, במיוחד בעבירות שהן לא מהחמורות, אם מדובר בעבירה ראשונה, לשלוח אותם לבתי משפט קהילתיים ולדאוג לשיקומם ולחזרתם לתוך הקהילה. כפי שאתה יודע, כבוד היושב-ראש, היו לנו כמה הסתייגויות. היו גם כמה תיקונים שהצלחנו להכניס במהלך הדיונים בוועדה, אבל ישנן עוד הסתייגויות שאמרנו שמכיוון שמדובר בפיילוט ואנחנו רוצים שהוא יצליח, אנחנו לא רוצים לפתוח את זה יותר מדי, אבל חשוב מאוד שבתי המשפט הקהילתיים יהיו לא רק איפה שהם נמצאים היום, אלא להרחיב את זה. כל הכבוד. אני עליתי לברך את הצוות המדהים של ועדת חוקה, חוק ומשפט, גם את המנהל וגם את הצוות המשפטי,

אלעזר וכולכם. כל הכבוד לכם. ד"ר דניאלה ביניש, שעזרה לנו המון, ואני חושב שהיא הובילה והיא זו שבכלל הניעה את כל התהליך הזה, מגיע לה כל הכבוד. מפעל חייה. נשיאת בית המשפט העליון, שר המשפטים, מנהל בתי המשפט, שהגיע רבות לדיונים, וגם הנשיא,

הנשיא,

שהוא מלווה, וגם היום הוא הזכיר לי: אל תשכחו את העניין הזה. אז כבוד השופט חן,

נשיא בתי המשפט הקהילתיים, אנחנו לא שכחנו, והינה החוק הזה עבר. לסנגוריה ולסיוע המשפטי ולכל אלה שקידמו ועזרו, שהגענו לכך שאנחנו מעבירים את החוק הזה ומכניסים אותו לספר החוקים, כל הכבוד ומברוכ. תודה רבה. אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה, הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 21), התשפ"ב 2022. תציג אותו חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, יושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה. יכול להיות שהוא מופיע אצלכם 38, הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 21), התשפ"ב 2022. אני יודע, אבל קיבלתי מהמזכירות. אני מתנצל. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני שאני אציג פה את הצעת החוק, אני רק אומר שזו הצעת החוק האחרונה שאני מעלה בקדנציה הזו כיושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה. זאת הייתה הקדנציה הראשונה שלי כחברת כנסת, ודאי כיושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה וכל ועדת כנסת שהיא. זו הייתה חוויה יוצאת דופן ומדהימה, ואני מקווה מאוד שתינתן לי הזכות גם בכנסות הבאות. הצלחנו כוועדה להכניס בפחות משנה 25 חוקים לספר החוקים של מדינת ישראל, הצלחנו 42 תקנות לתקן ולאשר במסגרת הוועדה, כמו תקנות בנושא הפלות שהעביר שר הבריאות, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ממש תקנות מכוננות שהיו תקועות כאן עשר שנים. שני חוקים פרטיים עשו כאן נפלאות עבור אוכלוסיות מוחלשות: ראיתם, הלומי קרב, היה כאן קודם. יש עכשיו 68 תקנות וחוקים בהליכי חקיקה שונים. אם לא היינו מפזרים את הכנסת, היינו משלימים עוד בערך 45 הליכי חקיקה נוספים, טובים וחשובים. אני רוצה להגיד שלוועדה הגיעו הרבה מאוד חוקים ותקנות שחיכו לאישור יותר מעשר שנים. יחד עם טיפול מסור באלה שהיו דחופים מאוד, הצלחנו גם להסתכל קדימה אל העתיד ולדאוג לחקיקה מכוננת ותשתיתית עבור אזרחי מדינת ישראל. גם החוק הבא שאנחנו רוצים להציג כאן לקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

21), התשפ"ב 2022, כמו החוקים הקודמים שהעלינו כאן היום, ובכלל במהלך כל הכנסת קידמנו ערכים של שוויון, ערכים מוסריים, חוקים ערכיים עבור כל אדם, בפרט עבור אנשים עם מוגבלות. החוק הזה עוסק בנגישות במרחב הציבורי. יצירת מרחב שבו כל אחד ואחת יוכלו להתנייד באופן עצמאי זו חובה מוסרית, חובה ערכית, עוד לפני שזו בכלל חובה חוקית. הנגשה זה לגלוש באינטרנט, ללכת לטייל, לצאת לקניות, לבית ספר, אפילו להגיע לבית הקברות, לבית העלמין, להזמין חדר במלון, לעלות במעלית. אלה החיים עבור 10% מהאוכלוסייה בישראל, והתיקון הזה יוביל לכך שחובת הנגישות תהפוך מהבטחה למציאות. אנחנו דנו בחוק המורכב הזה חודשים רבים מאוד, בדיונים רבים, ישיבות פנימיות, שולחנות עגולים. שמענו את כל הצדדים הנוגעים לעניין והשקענו מאמצים אדירים כדי להגיע להסכמות ולשמוע גם את המגזר העסקי.

להגיע לאיזון ולהגיע להסכמות היה ערך שהוביל אותנו בוועדה לחפש כל הזמן את נקודת השוויון והאיזון ולראות את האינטרסים השונים. אז כדי לאפשר לעסקים זמן היערכות, החוק הזה ייכנס לתוקף למשל רק בעוד שנה מיום פרסומו. אנחנו הכנסנו הגנה לעסקים שאם בוצעה הפרה אך לבעל העסק ניתן אישור של מורשה נגישות, תינתן התראה בלבד. הצעת החוק קובעת כי אם הופרה חובת הנגישות, יפורסם באתר הנציבות שם המפר. לבקשת המגזר העסקי, אותו חייב שהפר את חובת הנגישות יוכל להגיש הודעה על תיקון, והיא תפורסם באתר. יש עוד הרבה מאוד כללים והוראות בחוק הזה, אבל בחלק מהדיונים עלה גם נושא התובענות הייצוגיות בתחום הנגישות, וגם בעניין הזה שמענו את קריאות המעסיקים והעסקים הפרטיים. לכן גם עשינו וביקשנו ממשרד המשפטים לבצע תיקון נוסף,

משרד המשפטים מודע לבעיה, והוקמה ועדה משרדית שעמלה על דוח ומסקנות בעניין הזה להגשה לשר הזה, לשר המשפטים. סוכם בוועדה, בשיתוף פעולה של כל הצדדים, כי עוד לפני פרסום הדוח משרד המשפטים יגיש צו לוועדת החוקה שיוביל לביטול הפטור מתשלום אגרה בהגשת תובענות ייצוגיות בעניין נגישות, במטרה להפחית את מספר תובענות הסרק בעניין הזה. הצו פורסם להערות הציבור, ונקווה שתימצא הדרך לתקן ולאשר אותו בהקדם. עוד מילה אחת לפני שאני אבקש להגיע להצבעה: היום אנחנו מנגנים את אקורד הסיום של הממשלה. בעיניי, זה לא אקורד צורם,

קודם כול, היינו אקורד, ואקורד הוא בכלל תצליל, הוא צירוף של כמה צלילים. ראינו את הצליל, שרוב השנה כן היה הרמוני. נכון, הוא גם היה אקספרימנטלי, אבל אני חושבת שמדובר בממשלה שאומרים עליה שהיא היסטורית. בעיניי, היא פורצת דרך. היא הראתה, אחרי מגמה של פילוג, שאפשר להתחבר, ערבים ויהודים, דתיים וחילונים. אפשר להתחבר. המצב שהיה קודם הממשלה הזו כבר לא יחזור. אני נכנסתי לכאן מתוך מטרה, בין היתר, לא רק לעבוד למען הציבור אלא גם להוות דוגמה עבור הציבור, להראות שחברי הכנסת לא רק באו לעבוד עבורם אלא נותנים כבוד גם למשכן, גם לחבריהם, גם לאופוזיציה, ובעיקר לציבור שבחר בהם. אני מאוד מקווה שהצלחתי להגשים גם את המטרה הזו. אני רוצה גם לומר שאני שמחה שנבחרתי לוועדה לבחירת שופטים על ידי הקואליציה. בימים שבהם בארצות הברית מבטלים את הזכויות הבסיסיות של נשים ויורד שם חושך, אנחנו בוועדה עשינו הכול כדי להוביל תפיסת עולם ליברלית, ושמרתי על כך שהן יישמרו שם, תפיסה השומרת על זכויות אדם והפרט והמיעוט, תפיסה ליברלית של המרכז-שמאל. למעשה, הייתי היחידה מבין כל חברי הכנסת בוועדה הזו שייצגה את המרכז-שמאל, ואני שמחה שהצלחנו למנות גם שופטים מוצלחים, גם נשים, גם דרוזים.

אז מה שנקרא "תם ולא נשלם". הכנסת העשרים-וארבע הייתה מכוננת. אני מישירה מבט אל האזרחים שצופים בנו לא בלי רגשות של צער, ולא בלי תחושה שאולי גם אכזבנו אתכם.

ברמה של הוועדה, אני יודעת שלא הצלחנו להשלים את החקיקה של העלאת שכר המינימום, וצר לי על כך מאוד מאוד, למרות כל המאבקים שעשינו. אבל אני יכולה לומר בגאווה שאנחנו עשינו הכול,

כדי לעמוד למען המדינה, כי באמת אין לנו ארץ אחרת ואין לנו אפשרות אחרת. אם ניר אורבך ידידי היה יושב כאן, הייתי אומרת לו שהניסוי הזה לא נכשל, ממש לא נכשל. כי כל המדינה הזו יכולה להיקרא ניסוי. להביא לכאן כל כך הרבה אנשים, מאות אלפי אנשים, מתרבויות שונות, מקצוות העולם, למקום כזה קטן ומוקף אויבים, זה ניסוי. זה נס שאנחנו צריכים להמשיך ולעבוד בו כל הזמן, לתחזק ולשמור עליו מכל משמר. יש פה הרבה מאוד פוליטיקאים, לא בטוח שיש פה הרבה מאוד מנהיגות. אנחנו צריכים את המנהיגות, מנהיגות אמיצה, נבונה, כזאת שהמדינה הזו צריכה לטובת העתיד של כולנו. בנימה זו אני קוראת לכולם להצביע בעד החוק הזה, שגם הוא בעד ערכים של שוויון. אני מבקשת מהכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה. אני מודה על הזכות שהייתה לי להיות פה. תודה רבה, אפרת. אני מרשה לעצמי להודות לך בשם הבית הזה באמת על עבודה מצוינת. אני רוצה להקדיש לך בית מאותו שיר שהתחלתי לצטט, של נעמי שמר, הבית הפחות-מוכר, אבל כשהסתכלתי עליו, ראיתי אותך ניבטת מבין המילים: "את עולמך בבוקר תמיד לברוא / האדמה, העשב וכל המאורות / ואז מן העפר, בצלם אנשים / לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית". אז אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק. יש לנו הסתייגויות של קבוצת סיעת הליכוד,

קבוצת סיעת יהדות התורה וקבוצת סיעת הציונות הדתית. אני רואה שלא נמצאים כאן, אופיר, אתה בעצם מסיר את כל ההסתייגויות. לכן אנחנו נעבור להצבעה על החוק בנוסח הוועדה בקריאה השנייה. בבקשה, הצבעה. סעיפים 1 12 נתקבלו. חמישה חברי כנסת בעד, מתנגדים, אין, נמנעים,

הצעת החוק עברה בקריאה השנייה. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השלישית, כמובן, בנוסח הוועדה. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 21), התשפ"ב 2022, נתקבל. ארבעה חברי כנסת בעד, מתנגדים, אין, נמנעים אין. אני קובע כי הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 21), התשפ"ב 2022, עברה בקריאה

חוק ומשפט. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אולי תצטט בעבורי עכשיו את השיר "לא נפסיק לשיר", לאור כמות החוקים שאנחנו מביאים היום. אני יכול להגיד לך שצופים בנו. אני קיבלתי תוך כדי מסרונים שבהם אמרו לי: תראה, נעמי שמר, מה שהצגת ואמרת פה, אכן ציינו 18 ללכתה, אבל על פי התאריך הלועזי. העירו לי שהתאריך העברי יהיה ביום רביעי. אך מנגד, וזה נדמה לי בהקשר אחר, בתאריך הלועזי של היום אנחנו מציינים 18 ללכתו של אריק לביא, שגם הוא מאושיות הזמר והפזמון.

אנסה למצוא גם לך שיר. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי, כנסת נכבדה, כפי שציינתי בדבריי קודם, היום אנחנו מביאים טנא של הצעות חוק שמטרתן לסייע לנפגעי ונפגעות עבירה. כבר אישרנו את חוק החיסיון על הליכים טיפוליים, את חוקי הארכת תקופת ההתיישנות, ועכשיו אנחנו מביאים חוק נוסף ואחרון בקטגוריה זו, מתוך תקווה שבמהלך הפגרה נצליח גם לאשר את חוק הרחבת הסיוע המשפטי. הצעת החוק היא הצעה ממשלתית שמבקשת להרחיב את ההסדר הקיים כיום בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בכל הנוגע לסמכויות של מרכז חשוב זה לגבות קנסות בעבור פיצויים עבור נפגעי עבירה. במסגרת הצעת החוק תורחב תחולת הסדר פיצוי הביניים לנפגעי ונפגעות עבירות נוספות. החוק קובע כיום כי אם בית המשפט מטיל על נאשם לשלם פיצוי לנפגע עבירה שבעת ביצועה הוא היה קטין, המרכז לגביית קנסות ישלם לנפגע העבירה הקטין את סכום הפיצוי שנפסק עד לתקרה של 10,000 שקלים חדשים. מדובר במעין פיצוי ביניים שמעבירה המדינה באמצעות המרכז. פיצוי זה ניתן מתוך הבנה כי גביית הכספים מן הנאשם עשויה לקחת זמן רב, וכי יש חשיבות לפיצוי כספי מהיר שיסייע בהליכי שיקומו של הקטין הנפגע. הצעת החוק שלפניכם מבקשת להרחיב הסדר זה ולהחיל אותו גם ביחס לנפגעי ונפגעות עבירות מין, נפגעי ונפגעות עבירות המתה ונפגעים שנעברה בהם עבירת ניסיון לרצח.

מתוך הבנה שבעבירות אלה הנזק שנגרם לנפגעים, ובכלל זה הנזק הנפשי, עלול להיות קשה במיוחד וארוך טווח, והחלמה ממנו עשויה לדרוש משאבים כלכליים רבים. החלת ההסדר הכספי האמור גם על נפגעים אלה, ללא קשר לגילם בעת ביצוע העבירה, יכולה לסייע בשיקומם. העניין השני שאותו מסדירה הצעת החוק הוא הרחבת סמכות מנהל המרכז לגביית קנסות לדרוש מרשויות שונות מידע לצורך איתור נפגע העבירה והכספים המגיעים לו מתוך תפיסת עולם שהרשות צריכה לפועל באופן פרואקטיבי על מנת לסייע לנפגעי ונפגעות העבירה. אבקש בהזדמנות זו, לפני חתימת הדברים, להודות כתמיד למשרד המשפטים, לסיוע המשפטי, למרכז לגביית קנסות, ליתר משרדי הממשלה, לצוות הוועדה ולצוות הייעוץ המשפטי על עבודתם המסורה. אבל הפעם הזו, עם חתימת חבילת החוקים לטובתם של הנפגעים והנפגעות, אבקש לציין במיוחד את ארגוני החברה האזרחית, שלא רק סייעו רבות בקידומן של הצעות החוק, אלא במידה רבה גם עמדו מאחוריהן כיוזמים ראשונים. אני מבקש להודות ולהכיר את הכרת הטוב לארגון משפחות הנרצחים והנרצחות, להודות לאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ולהודות ללובי למאבק באלימות מינית. חבילת החקיקה שהצגנו היום לא הייתה באה לעולם אלמלא פעולתם האמיצה והנחושה של ארגוני החברה האזרחית האלה וארגונים נוספים. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות ובקשות דיבור. אני מבקש מהכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק החשובה, שתסייע רבות לאנשים שנפגעו פגיעה קשה כתוצאה ממעשים עברייניים, בקריאה השנייה והשלישית בנוסח שאותו אישרה הוועדה. תודה, אדוני. תודה רבה. הוגשו הסתייגויות מטעם קבוצת סיעת הליכוד,

קבוצת סיעת יהדות התורה וקבוצת סיעת הציונות הדתית. אני מבין שהן הוסרו, נכון, אופיר?

אשר על כן, אנחנו ניגש להצבעה בקריאה השנייה על פי נוסח הוועדה המונח לפניכם. הצבעה, בבקשה. סעיפים

בעד, שישה חברי כנסת, מתנגדים, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת החוק כנוסח הוועדה עברה בקריאה השנייה. אנחנו ניגש לקריאה השלישית. בבקשה, חברי הכנסת, מצביעים. חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 22), התשפ"ב 2022,

שישה חברי כנסת, מתנגדים, אין, נמנעים,

אני קובע כי הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 22), התשפ"ב 2022,

ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו נעבור להצעת חוק הבנקאות (רישוי)

התשפ"ב 2022, לקריאה השנייה והשלישית. יציג אותה חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב-ראש ועדת הכספים.

בדיוק ישבנו פה עם חבר הכנסת אופיר כץ ואמרנו: היום הזה גם עצוב,

בבוקר פיזרנו את הכנסת, אבל אחר כך התחלנו להעביר פה חוקים אחד-אחד, שפשוט היה כיף לשבת פה ולהצביע עליהם, ואני בטוח שיש עוד סדרה שלמה של חוקים עד סוף היום. היום נעשה כל כך הרבה טוב לכל כך הרבה אזרחי ישראל. אז אתה שואל את עצמך: למה זה לא יכול להיות בשגרה? זה נכון שאנחנו כל הזמן בריבים פוליטיים, בוויכוחים ובמלחמות כאלה ואחרות, אבל אדוני היושב-ראש, יש לי הצעה לסדר-היום: אחרי שנחזור לכנסת העשרים-וחמש, מי שיחזור, נקבע שפעם בחודש אנחנו עושים יום כזה. ניקוי שולחן. יום ניקוי שולחן. פשוט מתיישבים יחד, שמים את הפוליטיקה בצד ומעבירים את כל החוקים. אתה יודע, אם היו מכבים כאן את המצלמות, יכול להיות שזה היה קורה. אתה יודע, אני חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר ועדת משנה מודיעין. כשהדיונים מסווגים, אתה רואה שהענייניות חודרת לחדר. אני חייב להגיד שבוועדת כספים, בדיונים שהם לא חסויים, בקדנציה הזו הצלחנו, לא רק בזכותי, בזכות כל החברים, הצלחנו רוב הזמן להיות מאוד ענייניים, ואת התוצאה אנחנו רואים פה. אני מציג היום שבעה-שמונה חוקים.

הפסקתי לספור. לגבי החוק הנוכחי, אתם יודעים, אנחנו מדינה שאולי יכולה להיות שיאנית בריכוזיות הכלכלה וריכוזיות המשק, בכל מיני תחומים: בתחום הרכב, בתחום המזון, בתחום הקמעונאות, כמעט בכל תחום, וגם, כמובן, בתחום האשראי. כמה נתונים: הבנקים שולטים היום ב-72% מהאשראי הצרכני במשק למשקי בית וב-94% מהאשראי לעסקים קטנים וזעירים. יותר מזה, הריכוזיות היא גם בתוך הבנקים, בגלל שרק שני בנקים אחראים ל-55% מסך האשראי. ואני באמת רוצה להגיד תודה לשר האוצר ליברמן, שדוחף את התחרות כמעט בכל תחום, וגם בתחום הזה. אנחנו היום מעבירים חוק שמגדיל באופן משמעותי את התחרות בשוק הפיננסי, בשוק האשראי, ומגדיל את מקורות המימון עבור שחקנים חוץ-בנקאיים.

השם מאוד יבש כזה, הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 28) אבל בפועל אנחנו מאשרים לגופים חוץ-בנקאיים לגייס אג"ח פי שלושה ממה שהם יכולים לגייס היום, מ-5 מיליארד ל-15 מיליארד. מעבר לזה, יש היום סדרה שלמה של הוראות ביורוקרטיות שמגבילות את השחקנים האלה מלפעול, ואנחנו מסירים כמעט את כולן, ונותנים להם את האפשרות להיכנס לתחומים חדשים, גם לתחום האשראי הצרכני, גם לתחום האשראי העסקי לעסקים קטנים, שזה מאוד מאוד קשה, ולא פחות חשוב, לתחום המשכנתאות. לכן אנחנו באמת עושים פה צעד דרמטי. אני בטוח שהגופים האלה ייתנו פייט רציני לשחקנים הגדולים, ובסופו של דבר אנחנו גם נגדיל את מגוון האשראי בשוק וגם נוריד את המחירים, כי אנחנו יודיעם שתחרות מורידה מחירים. לכן אני מבקש להצביע בעד החוק הזה, אם יש הסתייגויות, להסיר אותן, ולעשות עוד צעד לליברליזציה של הכלכלה הישראלית.

תודה רבה. ההסתייגויות הוגשו על ידי קבוצת סיעת הליכוד, קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה וקבוצת סיעת הציונות הדתית. אינני רואה אף נציג של מי מהקבוצות האלה, סליחה, אופיר. הוסרו כל ההסתייגויות, ולכן אנחנו נצביע על הצעת החוק כנוסח הוועדה בקריאה השנייה.

מצביעים. סעיפים

ארבעה בעד, מתנגדים, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת החוק עברה כנוסח הוועדה בקריאה השנייה. ואנחנו נעבור לקריאה השלישית. בבקשה, הצבעה.

בעד שלושה חברי כנסת,

אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 28), התשפ"ב 2022, עברה בקריאה השלישית, ונכנסה לספר החוקים הישראלי. חבר הכנסת קושניר,

עוד יגידו ששלושת המוסקטרים פתחו את שוק האשראי לתחרות. יכול להיות שיכתבו על זה ספר חדש, אולי בעברית ולא בצרפתית. אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה, בסעיף 35, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 261), התשפ"ב 2022, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. חבר הכנסת אלכס קושניר שוב איתנו, יושב-ראש ועדת הכספים. אני חייב לומר שמזמן לא הייתי פה. הצעת החוק שעומדת כרגע להצבעה היא הצעת חוק מאוד מאוד מקצועית, היא מאוד מאוד מורכבת, לכן אני לא אלאה אתכם בפרטיה יותר מדי. אני רק אומר שמדינת ישראל נמצאת ברשימה אפורה של מדינות ה-OECD בגלל שאנחנו לא עומדים בתקינה בכל מה שקשור לדיווח על פעילות של חברות רב-לאומיות. החוק הזה בא לתקן את זה. עשינו עבודה מאוד מאוד משמעותית בוועדת כספים, כמובן, יחד עם גורמי המקצוע ברשות המיסים במשרד האוצר, אגף תקציבים וגם לשכת רואי החשבון, לשכת עורכי הדין, לשכת יועצי המס.

זה חוק מאוד מאוד מורכב, אדוני, שאולי ממחיש לך עד כמה הנושא הזה של מיסוי גם הוא מורכב

של החוק הזה היא בעצם שמדינת ישראל תעמוד בשורה אחת עם הכלכלות המובילות ב-OECD. אנחנו נוכל לצאת מהרשימה השחורה, והמשמעות היא פתיחת השוק לאשראי בין-לאומי והגדלת אפשרויות הפעילות העסקית לחברות הישראליות ולחברות רב-לאומיות שמרכזן בישראל. תודה רבה. אני כמובן מבקש מהכנסת להצביע בעד. תודה רבה. הוגשו הסתייגויות של קבוצת סיעת הליכוד, קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת הרשימה המשותפת וקבוצת סיעת הציונות הדתית. אינני רואה מי מבין חברי הקבוצה הזאת נוכח באולם. על כן אנחנו נצביע על הצעת החוק כנוסח הוועדה. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה. הצבעה, בבקשה.

בעד, שלושה חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת החוק,

עברה בקריאה השנייה. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השלישית. בבקשה. הצבעה. חוק

בעד, ארבעה חברי כנסת, מתנגדים, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 261), התשפ"ב 2022, עברה בקריאה השלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו נעבור להצעת חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (תיקון מס' 8), התשפ"ב 2022, לקריאה השנייה והשלישית. גם אותה יציג חבר הכנסת אלכס קושניר. גברתי השרה אורית פרקש, אני כל כך נהנה לשתף איתך פעולה בכל כך הרבה דברים חשובים שאנחנו עושים, וגם אתמול נהניתי בדיון על הצעת החוק שאת ביקשת להעביר. את יודעת, כשאנחנו מדברים על סטרטאפ ניישן ומנסים לחשוב איפה היתרון היחסי שלנו, אז היתרון היחסי שלנו נמצא בדיוק במחקר ובפיתוח ובעידוד של התחומים הללו. לכן אני מאוד מאוד שמח שאנחנו כאן הולכים לאשר הצעת חוק שלך, שאת יזמת ודחפת, שבעצם עושה דבר מאוד מאוד טריוויאלי, מעבירה את הסמכות ממשרד אחד, ממשרד הכלכלה, למשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, לרשות לחדשנות. אגב, סטרטאפ ניישן, אמור מעתה "אומת ההזנק", לא? בעברית. אז אתה יודע, אנחנו כאומת ההזנק חייבים גם לפעמים לחשוב בהיגיון ישר, במעגלים קצרים. וכשאנחנו עושים את הצעד המתבקש הזה ומעבירים גוף שאמון על מחקר ופיתוח תחת משרד שאמון על מחקר ופיתוח, זה פשוט עושה שכל, ואנחנו בעד לעשות שכל, ולכן אני בטוח שהצעד הזה יוביל לפעולה יעילה יותר, גם של הרשות,

היא תיתן כלים נוספים למשרד ובאמת תדחוף את המדע הישראלי, את החדשנות הישראלית, את המחקר הישראלי, וכתוצאה מזה את התעשייה וההייטק,

לכן אני רוצה לבקש מהכנסת להצביע בעד החוק הזה.

תודה, אלכס. תודה רבה. הסתייגויות יש לנו של קבוצת סיעת יהדות התורה. אינני רואה אותם כאן. על כן אנחנו נצביע על הצעת החוק כנוסח הוועדה

הצבעה, בבקשה.

בעד, שלושה חברי כנסת, מתנגדים, אין, נמנעים, אין. הצעת החוק עברה בקריאה השנייה. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השלישית.

חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (תיקון מס' 8), התשפ"ב 2022,

ארבעה חברי כנסת, מתנגדים, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (תיקון מס' 8), התשפ"ב 2022, עברה בקריאה השלישית, ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל.

18 והוראת שעה),

חברי הכנסת שנמצאים כאן, לפני שנעבור אל חוק ענף ההטלה אני רוצה להגיד כמה דברים מענייני דיומא וגם לסכם,

תקופה משמעותית של השנה הזאת בכנסת ובוועדת הכלכלה בפרט. זכיתי בשלוש שנים, בשנה הראשונה להיות חבר ועדת כספים ועוד ועדות, בשנה השנייה להיות שר בשלושה משרדי ממשלה, שר במשרד הביטחון, שר במשרד לשוויון חברתי ושר במשרד לעניינים אסטרטגיים, וגם אפילו לכהן כעשרה ימים בתור שר הביטחון ולהחליף את בני גנץ בתקופה של טיסה לחו"ל והליך רפואי. כשמוניתי לוועדת כלכלה, רב הנסתר היה, ולא ידעתי כמה הוועדה הזאת דרמטית למדינת ישראל. הוועדה הזאת מפקחת ודואגת ששמונה משרדי ממשלה לפחות, רשמיים, יפעלו כראוי, ויש עוד חוקים ומורכבויות וזיקה בין חוקים שהיא מביאה, ומשרדים רבים מושפעים ממנה.

משרד הבריאות הוא לא בוועדת כלכלה, אבל כשאתה עושה יבוא, למשרד הזה יש משמעות בשמירת בריאות הציבור. הוועדה מפקחת באופן ישיר על סוגיות רבות של משרד האוצר בתחום הפיננסי והבנקאי, על מדיניות כלכלית שהאוצר מוביל ועל רפורמות כלכליות שהאוצר מוביל, מפקחת על משרד הכלכלה, משרד התשתיות, משרד התקשורת, משרד האנרגיה, משרד החקלאות, משרד התיירות, משרד נגב-גליל ועוד. אני רוצה לומר לכם שעם כל הרעש הציבורי והתקשורתי, בסוף מה שקובע זה שאנשים באו לעבוד. כל חברי ועדת הכלכלה ללא יוצא מן הכלל, אופוזיציה וקואליציה כאחד, בין שהם היו חברים בוועדה ובין שהיו חרוצים ללא חברות רשמית, הביאו חוקים, הביאו נושאים, השפיעו על המדיניות. 97%, אולי 98%, מהצבעות ועדת הכלכלה היו פה אחד. אפס מלחמות פוליטיות בוועדה, 100% עבודה. בשל כך הוועדה הפכה להיות אחת משיאני החקיקה והדיונים בכנסת והשפיעה על סוגיות שמצילות חיים, כמו הקמת הקרן למודרי אשראי וליווי פיננסי, שש שנים תקועה, הוצאנו אותה לדרך, הרפורמה ביבוא וביצוא, ששינתה את היכולת להוזיל מוצרים מיובאים ולהקל על היצואנים להיצמד לתקן אירופי, רפורמת הבנקאות הפתוחה, רפורמה במשכנתאות והיכולת להשוות משכנתאות, ובתקווה גם להגדיל את אחוז המשכנתה עבור זוג צעיר בדירה ראשונה, עצירת הפינוי מהדיור הציבורי, הרפורמה בענף ההטלה, שבוצעה בהסכמה ובגישור ובתיווך שלי, רפורמות בדואר, בסיבים האופטיים ועוד נושאים, העלאת המאבק ביוקר המחיה לסדר-היום הציבורי, מאבקים ספציפיים על עמלות בבנקים, על כפל עמלות, על יבואנים בלעדיים, על הפקעת מחירים של יצרני מזון ישראליים ששולטים לנו בצלחת, הורדת מחירי הדלק והקטנת עלויות יוקר המחיה, בתוכנית הממשלתית שדרשנו שתהיה, במיליארדים. בתוכה נלחמנו להכפיל את המענקים למקבלי שכר נמוך מ-250 מיליוני שקלים ל-500 מיליוני שקלים, שישולמו מיידית, באמצע השנה ולא בסוף השנה. המאבק ברפורמה בתחבורה הציבורית, שאני אפרט עליו עוד כמה מילים, שלא הושלם אבל הוא פוגע במיליונים ובכיס של העניים ביותר, המאבק לבטיחות בדרכים ביהודה ושומרון, שם יש יהודים ופלסטינים, זה בכלל לא משנה אם אתה ימני או שמאלני או מרכזי, צריך לדאוג. הפרט הכי קשה בסוגיית הבטיחות בדרכים ביהודה ושומרון הוא שאין אף ניידת לארבעה וחצי מיליוני אנשים ביהודה ושומרון, יהודים ופלסטינים, בשישי בלילה. אין ניידת תנועה. נוספו 1,000 תקנים למשטרה לשמירת הסדר והביטחון האישי של האזרחים, בממשלה שהביאה תקציב, אפס תקנים הגיעו ליהודה ושומרון. אפס. ככה אנחנו רוצים לעשות שלום כלכלי ושקט ביטחוני שנובע מביטחון אישי של אזרחים והרגעת הרוחות, אפס תקנים של שוטרים ביהודה ושומרון. קידמנו את הבטיחות ואת התחרות בשוק הבנקאות והקמנו ועדות משנה אדירות: ועדה לבטיחות בדרכים בהובלת בועז טופורובסקי, ועדה לבחינת שוק השכירות למגורים בהובלת יבגני סובה, שלא הספיקה הרבה, אבל הנושא הזה כל כך חשוב, והוא עולה על סדר-היום הציבורי בימים אלה. חייבים לסדר את העניין של שכירות והפקעת מחירים וניצול לרעה מצד בעלי הכוח ומשכירי הבתים, קידום ההייטק בישראל, על ידי

בחינת כשלים בתחום הצרכנות, על ידי חברת הכנסת לימור מגן תלם. הוועדה ביצעה 301 דיונים, 600 שעות דיונים, 13 פעמים שרים באו להציג תוכנית עבודה כוללנית לפי החוק, 170 דיונים בהליכי חקיקה שונים, 101 דיונים בנושאים חשובים שעל סדר-היום, 16 דיונים באנרגיה,

בבינוי והשיכון,

בחקלאות, 95, בכלכלה,

בתחבורה,

בתיירות,

בתקשורת, 12 דיונים על פריפריה, נגב וגליל. מי בא להקשיב לי?

אני מבסוט עליך. אל תיקח את זה אישית. לקחתי, זה קצת מאוחר,

על זה אומרים: ניפגש בוועדה.

על חברותך בוועדת הכלכלה ועל הדברים שעשינו יחד. 22 דיונים בנושא רפורמת היבוא, שלושה דיונים בנושא הפיצויים לנפגעי שפעת העופות, 19 דיונים בנושא הקורונה. הובלנו חוקים שהתקבלו בקריאה שלישית בבית הזה: הגבלת סכום עמלת פתיחת תיק משכנתה, בשותפות עם הליכוד, עם חיים כץ ואתי עטייה כמובילי החוק, הגבלת עמלת פתיחת תיק הלוואה לדיור, איסור פרסום ושיווק של סיגריות בעיתונות המודפסת, העברת החוק לניסוי ושימוש ציבור ברכבים אוטונומיים, רפורמה אדירה, רפורמת הדואר שעברה פה,

שבירת המונופול של בזק ועידוד כניסה של שחקנים חדשים לפעילות בתחום הטלקום בארץ, חוק הניקוז וההגנה מפני השיטפונות, שאישרנו בימים האלה, הארכת הזיכיונות של תחנות הרדיו האזורית, החוליה החלשה ביותר בתקשורת מהבחינה הכלכלית, רפורמת ההטלה, שאדבר עליה עוד רגע, מענקי עבודה לבעלי זכות במקרקעין בקבוצת רכישה, הצעה של מלכיאלי מש"ס שהובלנו בימים אלה, הוועדה הכינה לקריאה השנייה והשלישית את הפרות התעבורה המינהליות, רפורמה אדירה, מעבר מפלילי למינהלי ברוב הקנסות של התעבורה, סימון תוצרת חקלאית שאיננה ארוזה מראש, העברנו את זה בקריאה ראשונה, ומקווים בשבוע הבא לגמור ולסמן תוצרת ישראלית של חקלאות, שאדם יקנה וידע שהוא קנה את המוצר הישראלי הטוב, תפוח מהגולן ותפוח אדמה מעוטף עזה, וידע שזה מוצר מפוקח, ישראלי ואיכותי; חוק הטיס, פטור מאגרת רישוי מחדש של בעלי רישיונות ייצור, הגבלות מוסכמות על שירות תקשורת וציוד תקשורת, הצעת חוק לעידוד ופיתוח טכנולוגיה בתחום הפיננסי בישראל. אושרו בוועדה לקריאה ראשונה: האגודות השיתופיות, שלוחה טלפונית ייעודית לביטול עסקה בחברות תעופה וקיצור זמן המתנה, הצעת חוק של לימור מגן תלם ואתי עטייה על מנת לקצר את הזמנים וחובה להשיב בתוך שש דקות לפונה. הכנה לקריאה ראשונה בוועדה: ריבית פיגורים בשל אי-תשלום קנס על עבירת חניה, הצעה של אוסאמה סעדי ואחמד טיבי והצעות דומות של ישראל אייכלר ואחרים, הצעת ךחוק הקמת מערכת סולרית בבית משותף שהוקם במסגרת עסקת פינוי-בינוי, הצעת חוק של אורלי לוי אבקסיס, הגבלת סכום אגרת רישיון רכב, הצעה של אחמד טיבי ואוסאמה סעדי, חוק המדפים, הגבלת מקום במדפים למונופולים. די אם אזכיר לכם את השמות של המחוקקים, די אם אתם שומעים מי עבד על החוקים האלה ומי קידם, אתם רואים קואליציה ואופוזיציה שידעו לעבוד פה אחד, אתם רואים חלקת עולם ייחודית בכל הבית הזה שלרגע שמה בצד פוליטיקה ובאה לעבוד. האנשים האלה לא מקריים. אני רוצה להודות לחברי הוועדה מכאן על שנה מרגשת, משמעותית, של חברות ושותפות, של לויאליות. גם במאבקים הכי קשים היה גיבוי אמיתי. אדוני היושב-ראש, כשמישהו הסביר שהעניין פוליטי בתחבורה הציבורית, אני חושב שאמרת בחדשות שוועדות הכנסת חשובות, ושרים צריכים לדעת לעבוד עם ועדות וצריכים לבצע את מה שוועדות דורשות מהם, נכון מאוד.

אז גם על זה אני רוצה להודות לך ולברך אותך. תודה רבה. אני רוצה להודות לחברי הוועדה סמי אבו שחאדה, מאזן גנאים, צבי האוזר, בועז טופורובסקי, רון כץ, לימור מגן תלם, אורי מקלב ויבגני סובה, אני רוצה להודות למנהלת הוועדה ד"ר עידית חנוכה ולכל הצוות שלה. אנחנו פשוט התשנו אותם, הם הגיעו לקצה, אבל עד רגע זה הם עבדו, אתמול בלילה וכל יום. אני רוצה להודות ליועץ המשפטי המעולה שלנו עו"ד איתי עצמון וכל צוותו, לעשרות אנשי הממ"מ, אנשי אגף המחקר, שתמכו בנו, לדובר שלנו ליאור רותם,

למרינה,

לכוכי, לכל החבורה, וכמובן לצוות שלי, לנועם קידר הרמתי, ליגאל לביא, לרפי פרלשטיין ולשמעון שטרית. עכשיו אני רוצה לדבר אתכם על חוק ההטלה, ועוד רגע לפני זה אני אומר לכם דבר שהוא נוקב אבל אני שלם איתו. אני נאבקתי על התחבורה הציבורית. יצאו לתקשורת ואמרו לי: זה פוליטי, ועשו מסע הסתה נגדי. הסבירו שיש אחידות דעים, וגם אם שרה הסתירה מידע מוועדת הכלכלה ולא הסבירה לה מי ישלם את המחיר של התחבורה הציבורית, למרות שהם נקראו לתת נתונים,

עשו את זה במחטף בפגרה, ונתנו לציבור רק חמישה ימי עבודה להעיר הערות, כל זה קרה, ועוד הסבירו שזה פוליטי. אני יצאתי למאבק ולא גמרתי את המאבק בפגיעה במיליונים בתחבורה הציבורית. אבל ראה זה פלא, אותה שרה שהתגאתה, שרת התחבורה, שהיא שומרת על קונסנזוס ונאמנה לקואליציה, מחרימה פה הצבעות יומיים. על שום מה ולמה? כי פגעו בציפור נפשה, במטרו. המטרו לא חשוב? הוא בטח חשוב. צריך עוד עשר שנים לשים תשתיות בתל אביב. זה יקרה, המטרו, והוא קורה. זו לא באמת בלימה אמיתית, כי יש תקציב, יש תכלול וזזים. הם דיווחו לנו. על זה היא מוכנה להיעלם יומיים מהצבעות של הסכמה מלאה,

על המטרו, אבל בהכפלת מחיר בדימונה היא לא מתעניינת, בהעלאת מחיר של רכבת מנתיבות לשדרות ב-270% זה לא מעניין, על גנבת כסף מהכיס של העניים בביטול הערך הצבור של הרב-קו, 20% חיסכון שהיה לאנשים עניים ברב-קו, וכששאלנו: הבאת כסף? את מוזילה? היא אמרה: כן, אני מוזילה. איזה מנוי היא דאגה לפרסם? מנוי של נוער, 50, 49 שקלים. כן, חופשי-חודשי לנער באוטובוס. לאן הנער הזה ייסע ב-49 שקלים? לבאר שבע? כשהוא צריך להתגייס ל-8200 או 81 והוא בא להתראיין בתל אביב, הוא יכול לעלות על רכבת ב-49 שקלים, אבל עובד מבאר שבע שנוסע בקביעות עם אשתו שלושה ימים בשבוע לעבוד בתל אביב, כל אחד מהם ישלם 610 שקלים. ביחד זה 1,200 שקל לנסיעות. נניח שהם מרוויחים 12,000 שקל, 10% מההכנסה הם הוצאה על רכבת. אף אחד לא יחזיר להם, כי לפי החוק לא פתרו את זה. ההחזר הוא לפי אוטובוס. לקחו מהפריפריה מיליונים. האוצר הודה בפניי שאין שם כסף, שהוא לא הביא לשם כסף, שהזיזו מחירים מימין לשמאל, אבל האוצר היה הגון. שר האוצר יצא גדול, יצא אמיץ. בשיא המשבר הוא בא ואמר: אני אביא לכם כסף.

קחו כמה שקלים ותפתרו את המשבר. באיזה עולם של התעקשות שרת התחבורה סירבה לקחת כסף מהאוצר, להוזיל תעריפים בפריפריה ולגמור משבר. אז על המטרו היא תפיל הצבעות, ולא תלך עם הממשלה ותחרים, אבל על העניים בנגב ובגליל, היא לא תהיה שם. זה סדר העדיפויות של שרת התחבורה. יש שרים שיצאנו איתם לוויכוחים מרים ומאבקים, ואני רוצה לשבח אותם היום. אני נאבקתי ועשיתי את החיים קשים לשר האוצר עשרות פעמים, אבל נכנסנו לחדר וסגרנו דברים. נאבקתי בתוכנית יוקר המחיה, כי היא לא שילמה מספיק לחלשים ביותר, למעמד הביניים 2 מיליארדים, והכפלנו את המענקים ל-500 מיליון בהסכמה. כשפניתי על תחבורה ציבורית, שר האוצר אמר: אני אשים כסף. שר החקלאות, שנה אנחנו בוויכוחים על חקלאות, נכנס איתי לחדר לימי עבודה מלאים, ומגיעים להסכמה בענף ההטלה, ומבטיחים את הענף הזה לעשר שנים ועוד שלוש שנים של יציבות, ועוד מיליונים לתשתיות ועוד פתרונות בוועדת חריגים למי שייפגע. את כל זה אנחנו עושים ביחד, אחרי שנה של מריבות, כי לשר פורר יש גדלות ומעשיות להגיע להסכמות ולפתור בעיות. אבל מה קורה עם מישהו שלא מבין שצריך ללכת לגבול הלבנון, לשלומי, לקריית שמונה ולמצפה רמון ולדאוג לאנשים האלה? אז אני רוצה לשבח את שר החקלאות פורר על ההסכם בענף ההטלה, שעשינו יחד. אני רוצה לקרוא לו ולשר האוצר ליברמן, שאקורד הסיום הוא בשבוע הבא, כשנביא סופית את ההסכם על ענף הצומח, וניתן שקט לחקלאים בכל הגבולות, שיעבדו, שיגדלו, ושנטפל גם בהסכם הצומח וגם במכסים של יבוא הצומח, והכול בהסכמה עד השבוע הבא. אנחנו קרובים להסכמה הזאת, והחקיקה של סימון תוצרת חקלאית תלויה גם בהסכמה הזאת. יבגני, אתה במפלגה הרלוונטית. רציתי להגיד לאדוני שיש פה שני נציגים, וגם לא שומעים אותך בשידור, אז יש פה מי שיעביר את המסר, גם יושב-ראש ועדת הכספים וגם אנוכי.

אני רוצה להחמיא לאלכס קושניר. אנחנו, הינה, קושניר, הרווחת מחמאה. אתה מבין איך אני מרים להנחתה פה? אני אגיד לך מה המחמאה: שנינו עבדנו קשה השנה. שנינו ניהלנו את הוועדות העמוסות ביותר, המצופות ביותר והמבוקשות ביותר, אבל הייתה לו,

גדלות להגיד: הכול אני עושה בתיאום עם מיכאל ביטון. לא היה רגע אחד של מחלוקת. וגם אותי. כשהיה לו חוק שחשוב לו, זה עבר אליו, כשהיה לי חוק שחשוב לי, זה עבר אליי, כשהיה חוק שחשוב לשנינו, עשינו ועדה משותפת, כי הייתה לנו תבונה לקדם עניינים באופן הזה. אני רוצה לברך אותך על העשייה, על פתרון הבעיות וגם על התבונה שלך, בתוך הוועדה שלך, לרתום גם את האופוזיציה לפתרונות, ועשית את זה בגדול.

אני לא יודע אם אני רוצה להקריא את עניין ענף ההטלה, אז אני אגיד רק משהו אחד על הנושא הזה. אני פשוט פונה לחקלאים בגבול הלבנון. יש שם עולה ממשפחת ביטון מאביבים שנפצע קשה. האבא צריך להיות בן 80. הוא לא קרוב משפחה שלי. הייתה לו תאונת עבודה. הוא גידל ביצים ולא יכול היה לעבוד. במרוקו ידע לעשות קצת יין, ואמר לילד שלו: אני עושה יין כתחביב. זה הצליח, ויש לו את יקב אביבים, שהוא אחד היפים ביותר במדינה ובעולם. זה ביטון אחד, בן 80. כמו ביטון, יש מבוגרים במרגליות,

באביבים ובכפר יובל, והם בחיים. אלה עולים שעלו לארץ מקוצ'ין, מטריפולי, מכורדיסטן, ממרוקו,

ומעוד ארצות, ומרומניה. עיראק לא תגיד, אה?

אופיר כץ, אין קיפוח לעיראקים. אתם מעצמה בכלל. אתם מעצמה. העיראקים זה האשכנזים של המזרחים, אבל אתם מעצמה. העולים הללו מיישבים את הגבולות הללו ומגדלים ביצים וענבים ועוד קצת, ועוד עולים מדרום אמריקה, מברזיל, מארגנטינה ומצ'ילה ובני התנועה הקיבוצית והמושבים על כל עוטף עזה, ודור של חלוצים ישראלים שרק בשנות השבעים הלכו לערבה והקימו מושבים, והפכו את העולם בייצור חקלאי. איפה החקלאים שלנו נמצאים? במקומות הכי קשים שיש, בטמפרטורה הכי קשה, במרחקים. תבדקו איפה החקלאות, תראו שאין רכבת. בן אדם הולך לעשות חקלאות, אין לו רכבת.

לא הגיעו לסיני ולרפיח, הרכבת לא הגיעה לרפיח ולקיבוץ רעים. היא עוד לא הגיעה, אולי

היה קו אצל המצרים מאלכסנדריה לדמשק.

רכבת לילה לקהיר. לפני 150 שנה ידענו לעשות רכבת, רכבת שעלתה ממצרים, פנתה ימינה לסוריה, הרכבת החיג'אזית, לירדן ולסוריה, ונתיב אחד הלך לראש הנקרה וללבנון. לפני קום המדינה תושב תל אביב היה עולה על רכבת לטיול יום בלבנון או במצרים. עברו 150 שנה, והטיול שלנו נגמר. איפה הרכבת בצפון?

היא לא בקריית שמונה, היא לא בראש פינה. בנהריה. בקו החוף, בנהריה, אבל כל הגליל המזרחי נשאר ללא כלום. אין בגולן. רק לאחרונה בית שאן התחברו לרכבת, אז אתה יודע מה עשו להם? העלו להם את המחיר ברכבת, כי מישהו באוצר אמר לי שרכבת היא תחבורה ציבורית פרמיום. אמרתי לו: מה הכוונה? הוא שתק. יעני, רכבת היא יקרה, כי היא לעשירים, אוטובוס הוא לעניים. גם ככה חסרים נהגים באוטובוסים, תישארו באוטובוסים, אבל רכבת היא פרמיום. מה שלומך? אתם בטח רוצים שאני אסיים, אני מתפלא עליכם. יש עוד קניות, בישולים, אני מסיים, אני מסיים.

החקלאים בגבול הלבנון, בעוטף עזה, ברמת הגולן, בערבה, בבקעת הירדן, בנגב, ברמת נגב, במצפה רמון לכם אנחנו מצדיעים, לכם אנחנו מביאים את ההסכם בענף ההטלה בהסכמה לאומית מלאה פה אחד, ולכם, בעזרת השם, נביא את ההסכם על ענף הצומח.

תודה רבה לחבר הכנסת מיכאל ביטון, יושב-ראש ועדת הכלכלה,

גם על דבריך, וגם לכל חברי ועדת הכלכלה וגם לשר האוצר, לשר החקלאות ולאלכס קושניר, יושב-ראש ועדת הכספים. באמת כיף לשמוע. למרות שאנחנו התפזרנו, עדיין מגיעות מילות תודה לכל מי שהיה בוועדת הכלכלה ושיתף פעולה עם הוועדה. רבותיי, אנחנו עוברים עכשיו, לחוק הזה הוגשו כמה הסתייגויות ובקשות רשות דיבור. קודם כול, יש לנו את קבוצת סיעת הליכוד,

קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת הציונות הדתית. חבר הכנסת כץ, אתה מסיר בשם כל האופוזיציה את כל ההסתייגויות? אין בקשות רשות דיבור.

נעבור להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשפ"ב 2022. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. נא להצביע.

בעד, חמישה, אפס מתנגדים. אני קובע כי הצעה זאת התקבלה בקריאה השנייה. וכעת אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שלישית על הצעת החוק. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק)

18 והוראת שעה), התשפ"ב 2022,

בעד, ארבעה, אפס מתנגדים. אני קובע כי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 18 והוראת שעה),

הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס'

התשפ"ב 2022, לקריאה שנייה ושלישית. מי שיציג את הצעת החוק, שוב נשמע דברי שבח של יושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת מיכאל ביטון.

אדוני היושב-ראש.

אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 8), התשפ"ב 2022, כנוסח הוועדה. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. נא להצביע,

בעד, שלושה, אפס מתנגדים. אני קובע כי הצעה זו התקבלה בקריאה השנייה. כעת נעבור להצבעה בקריאה שלישית על הצעת החוק. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. נא להצביע, בבקשה.

רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 8), התשפ"ב 2022, התקבלה בקריאה השלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, שהוא למעשה הסעיף האחרון, 41, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 143 והוראת שעה), התשפ"ב 2022. מי שיציג את הצעת החוק, אני לא רואה את יושב-ראש ועדת החוקה

אני מוכן להחליף אותו. השאלה היא אם אתה יודע מה אתה הולך להציג. זאת למעשה הצעת החוק האחרונה, או שיש לנו גם 42? אה, הינה, הוא פה. אוקיי. אני אתן לך כמה שניות,

אדוני יושב-ראש הוועדה, לפניך היה פה חבר הכנסת מיכאל ביטון, אז חלק מהזמן שלו הוא הקדיש גם לדברי שבח לחברי הוועדה, ודיבר פה גם על השרים, אבל אתה יכול, עדיף שלא אתייחס, האמן לי,

ועוד בחוק שעוסק בהישג חשוב שלמפלגת העבודה היה בו תפקיד מכריע. עדיף שלא תפתה אותי להשיב. בבקשה, אדוני. טוב, אדוני. אני במידה רבה מתרגש מן העובדה שהצעת החוק האחרונה שאני אציג היום היא הצעת החוק הזאת. אני כבר אומר מראש, את עיקר הדברים אני אותיר לחבר הכנסת כץ, ואתייחס רק בקצרה עוד מעט להצגת החוק הזאת. אני יודע שהשעה מתאחרת, אבל יש דברים שאני מבקש לומר. ראשית, אדוני, הזכרתי כבר לפני כמה וכמה חוקים את האירוע המכוער שהתרחש היום ברחבת התפילה השוויונית בכותל המערבי.

על פי הפרסומים באתר ynet, מסתבר שאחד מילדיו של חבר כנסת כלשהו, שבשל היותו קטין לא אזכיר את שם אביו, קרע סידור תפילה לעיני משפחות שבאו לחגוג בר-מצווה. כאמור, לא אזכיר את שמם, לא של האב ולא של הבן, מפאת היותו קטין, אבל רק ארמוז שמעשי אבות סימן לבנים, ושספק גדול אם הערב הזה אותו אב כושל ידע לומר לבנו שלא זאת דרכה של תורת ישראל. ככל הנראה יהיו אלה רשויות החוק שיצטרכו לסייע בחינוכו של הנער, כי אביו, אין בו לא תורה ולא דרך ארץ. בטרם אתייחס להצעת החוק, אדוני, אבקש לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להודות על הזכות שהייתה לי לשמש יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט בשנה האחרונה. ברצוני להודות לשני מנהלי הוועדה שאיתם עבדתי, אסף ואיל, לצוות הוועדה, לייעוץ המשפטי המקצועי, המסור ומעורר ההשראה בראשותו של עו"ד בליי, לצוות שלי, ובראש ובראשונה לחברות וחברי הוועדה מהאופוזיציה ומהקואליציה שעבדו בשנה האחרונה לילות כימים והביאו לשיאים של חקיקה, כפי שראינו היום הזה, ולפיקוח הדוק על עבודת הרשות המבצעת. בניגוד גמור לרוח ששררה במליאה, הוכחנו באולם הוועדה שניתן לגבש הסכמות והבנות בחלק גדול מהסוגיות, וחשוב מכך, שגם ברגעי מחלוקת ניתן להתנהל בדרך ארץ, בהגינות ומתוך כבוד הדדי. בשנה הזאת הוכחנו את יכולתן של שלוש הרשויות, המחוקקת, המבצעת והשופטת, לפעול יחד לביצור שלטון החוק, לחיזוק הנגישות של האזרח והאזרחית לצדק ולהובלת רפורמות נחוצות בכל המערכות, מתוך אחריות ושותפות, ולא מתוך מאבק עכור ומסוכן. בהיותנו הוועדה המרכזית לטיפול במגפת הקורונה, שיחקנו תפקיד מרכזי בהחזרה של מדינת ישראל לשגרת חיים סדורה. לא פחות חשוב מכך, החזרנו לבית הזה, החזרנו לכנסת את מעמדה ואת סמכויותיה בפיקוח על עבודת הממשלה, אחרי רמיסה קשה של סמכויות אלה במסגרת חוק הקורונה הראשון. מנענו מתקפה ישירה על הרגולציה במדינת ישראל ואת הניסיון לחולל שינוי דרמטי במערכת האיזונים והבלמים בעבודת הממשלה ומשרדיה מבית המדרש של פורום קהלת הקיצוני. כפי שהבטחנו, בידנו האחת קידמנו חוקים חשובים להתמודדות עם גל האלימות הרצחני, ובידנו השנייה הגנו על זכויות היסוד של אזרחי ישראל כולם, יהודים וערבים, נשים וגברים, העמדנו לנגד עינינו את קורבנות האלימות ואת בני משפחותיהם והרחבנו את מעגל הזכויות והתמיכה שמוענק להם מטעם המדינה, קידמנו תקנות וצווים לשיפור ההגנה על הסביבה, והחזרנו את הוועדה שלנו לשגרה של דיוני מעקב ופיקוח על פעולת הרשות המבצעת על כל זרועותיה, הגדלנו את ייצוג הנשים בוועדה למינוי דיינים, וקידמנו את הטיפול במצוקתן של נשים מסורבות גט ועגונות, הקלנו את הנטל על עשרות אלפי משפחות מוחלשות שמתמודדות עם חובות ועם עיקולים. את כל זה עשינו ב-12 חודשים של עבודה אינטנסיבית הן בזמן הכנסים והן בזמן הפגרות. על שני דברים אני מצטער מאוד: 1. שלא זכינו לעגן את עקרון השוויון בחקיקת היסוד של מדינת ישראל, 2. שביחד עם הממשלה לא הצלחנו לחוקק את חוק-יסוד: החקיקה, ולהביא בכך מזור למתיחות העולה ומתפתחת בין רשויות השלטון. אני וחבריי בסיעת העבודה מחויבים להשלים את המהלכים החוקתיים הללו בכנסת הבאה. בנאום הבכורה שלי לפני כ-15 חודשים חתמתי את הדברים בברכת הזמן, בברכת שהחיינו, ועתה, לפני הצגת החוק בקצרה, אני מבקש לחתום את הדברים בברכה: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם הטוב והמיטיב".

שזכיתי לשרת בתפקיד המשמעותי הזה, המיטיב, שזכיתי יחד עם כל חברות וחברי הוועדה מהקואליציה ומהאופוזיציה לקדם כל כך הרבה עניינים וסוגיות חשובים למען כל אזרחי ישראל. ומה מתאים יותר למעמד זה של הצעת החוק האחרונה שאני מביא בשם ועדת חוקה מלפנות, בראש ובראשונה, אל היושבות והיושב ביציע, נציגי פורום מטה המאבק של ההורים. ירחיב על פעולתכם החשובה והקדושה חברכם חברי חבר הכנסת אופיר כץ, אבל תודה לכם. אלמלא שהותכם בבית הזה, ועדת החוקה לא הייתה מביאה את ההצעה. מדובר בהצעת חוק העונשין (תיקון מס' 143 והוראת שעה), שמקורה בשתי הצעות חוק, של חברי הכנסת אופיר כץ ומירב בן ארי, ובהצעת חוק ממשלתית, ולא ניתן להכיל בנאום אחד את תפקידו המרכזי של חבר הכנסת אופיר כץ בהבאתנו לרגע הזה. מטרתה של הצעת החוק היא לשנות ולהעלות את רף הענישה בעבירות המבוצעות בקטין או בחסר ישע על ידי האחראים להם במסגרות חינוכיות וטיפוליות. אין חולק כי העבירות הללו הן חמורות במיוחד, וכי על המחוקק ועל החברה כולה להגן ככל האפשר על אותם קטינים וחסרי ישע. עמדה זו קיבלה ביטוי בהסכמה רחבה בין כל מפלגות הבית. שלוש ההצעות שמוזגו לבסוף עברו בכל ההצבעות במליאה ובוועדה ללא מתנגדים או נמנעים, וכך יהיה גם היום. ההצעה מבקשת להחמיר את הענישה בעבירה של תקיפה סתם כלפי קטין או חסר ישע לכפל העונש הקבוע היום בחוק. למעשה, מוצע לקבוע נסיבה מחמירה,

דינו של אחראי לקטין או חסר המבצע עבירה זו יושווה לדינו של בן משפחה של הקטין שביצע מעשה נפשע מסוג זה ויעמוד על ארבע שנות מאסר.

באופן חריג ביותר מציעה הצעת החוק לקבוע עונשי מינימום בעבירות החמורות בהוראת שעה למשך שנתיים. במקרה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש או חבלה חמורה מוצע לקבוע עונש מינימום של מאסר, ובמקרה של התעללות גופנית, מינית או נפשית בקטין מוצע לקבוע עונש מינימום של חמישית מהעונש המרבי, כלומר כמעט 22 חודשי מאסר. כדרכנו, בשני המקרים מוצע לאפשר לבית המשפט את שיקול הדעת להקל בעונש או לקבוע שהמאסר כולו יהיה על תנאי רק מטעמים מיוחדים שיירשמו. אבקש להדגיש כי הסדר זה נקבע כהוראת שעה לשנתיים בלבד בשל החריגות שלו. אנו איננו נוהגים לקבוע על דרך הכלל עונשי מינימום. נכון להיום השימוש בעונשים מזעריים הוא חריג ביותר בחקיקה הפלילית, וקיימות דוגמאות ספורות בלבד לענישה כאמור. בהקשר הזה ודאי ראוי להזכיר גם את המדיניות שנקבעה בדוח הוועדה הציבורית בראשות השופטת בדימוס דליה דורנר.

הוועדה עמדה על כך שאנחנו מדברים בהקשר של עבירות האלימות כלפי קטינים, ובמיוחד בהקשרה של עבירת התעללות בקטין, על עבירות מן החמורות ביותר שנמצאות בספר החוקים, ואשר על כן, כהוראת שעה, מן הראוי לנקוט את הצעד החריג הזה. אני מבקש לנצל את הבמה הזו על מנת לקרוא שוב לממשלת ישראל,

גם בזמן כהונתה של ממשלת מעבר, להקים לאלתר צוות בין-משרדי, בשיתוף משרדי המשפטים, החינוך והרווחה, שיבחן את דרכי הטיפול בתופעה הקשה של התעללות בקטינים במסגרות חינוכיות וטיפוליות מכל היבטיה, וימליץ על צעדים נוספים שניתן לנקוט כדי להילחם בתופעה הקשה הזו, בין השאר, במתן מעמד ברור של נפגעות ונפגעי עבירה גם להורים של הקטינים, המלווים את ילדיהם בוקר ולילה בתהליך הקשה של השיקום ושל הריפוי. כפי שציינתי, אני מבקש להודות לחברי הכנסת המציעים, ובמיוחד לך, חברי אופיר, שלא הרפית מן העניין הזה מיומה הראשון של הכנסת העשרים-וארבע ועד ממש לשעות האחרונות, וגם לחברת הכנסת בן ארי, להודות למשרד המשפטים ולשר המשפטים, שלקחו על עצמם להגיע להסכמות הנדרשות במאמץ גדול ובמחשבה מדוקדקת, להודות לכל הארגונים, גם אלו שדעתם לא הייתה נוחה מחלק מסעיפי החוק אבל תרמו לדיון החשוב. כפי שציינתי, תודה לכם. רבים מיושביו של הבית הזה הם הורים וסבים לילדים ולפעוטות שנמצאים במסגרות שבהן אנחנו עוסקים בהצעת החוק הזאת. בהקשר הזה, אתם שימשתם לנו כנציגי ציבור, אז תודה לכם ויישר כוח. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, אך הוגשה בקשת רשות דיבור. אני מבקש מחברי וחברות הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח שהכינה הוועדה.

תודה רבה לחבר הכנסת גלעד קריב, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט.

להצעת החוק הזאת לא הוגשו הסתייגויות, אך ישנה בקשת רשות דיבור. חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. מאחר שאתה האחרון אז אני לא אגביל אותך בזמן. תודה רבה. אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני חושב שמאז נאום הבכורה שלי בכנסת לפני משהו כמו שלוש שנים לא התרגשתי כמו שאני מתרגש עכשיו. אני לא יודע איך מסכמים מלחמה של שלוש שנים בחמש דקות למרות שאתה לא מגביל אותי. הגענו לרגע הזה כנגד כל הסיכויים, הגופים, הרשויות, המשרד וכל מי שניסה לעמוד בדרכנו. היום אני יכול לשמוח ולהגיד פה, להגיד למאות ההורים שצופים בנו עכשיו, להגיד לשותפיי ממטה המאבק:

סוף-סוף ניצחנו. לפני שלוש שנים, כשהגעתי עם הצעת החוק הזו, מייד לאחר פרשת כרמל מעודה, והתחלתי לעסוק בנושא הזה יחד עם מטה המאבק, הסתכלו עלינו כאילו נפלנו מהירח: התעללות בגנים? אין דבר כזה, הכול מתנהל מעולה. אם אנשים היו יודעים כמה דם הקזנו, כמה דמעות, כמה כאב עברנו בדרך ליום הזה, בדרך לשינוי אמיתי של המציאות המחרידה הזו. במשטרה היו מורחים אותנו, בפרקליטות היו מזלזלים בנו, בתי המשפט התעלמו, ונלחמנו כל יום מחדש, בשיניים, כדי להגיע למצב הנוכחי היום, שבמדינת ישראל מבינים שהתעללות בפעוטות זו מכת מדינה, מבינים שחייהן של עשרות משפחות נהרסים פה כל חודש, מבינים שהסבל שלהם נמשך כל החיים, מבינים שיש פה גיהינום.

במהדורות החדשות, זה לא אירוע חריג, זה קורה בכל מקום: בעיר שלנו, בשכונה שלנו, מאחורי הבית. ממש לפני שעליתי לפה קראתי על מקרה התעללות נוסף,

ולהורים הגיבורים, אני רוצה להגיד לכם, השינוי הזה היום הוא רק בזכותכם, כי גם כשהיו לכם את כל הסיבות בעולם לוותר,

להתייאש, לא נפלתם. הרמתם ראש ונעמדתם חזקים כחומה בצורה. לא נשברתם גם כשהיה כמעט אבוד. תמיד נתתם לי את הכוח להמשיך ולהילחם.

אי-אפשר להחזיר לאחור את מה שקרה לילדים שלהם, ליקר להם מכול. הם כבר צולקו. ההורים שלהם נאבקים בשביל שזה לא יקרה לילדים נוספים. אתם דוגמה ומופת לחברה הישראלית.

זה החוק שלכם וההצלחה שלכם. החוק שאנחנו מעבירים פה הוא צעד עצום, הוא בשורה תקדימית בהגנה על הילדים של כולנו. עד היום העונשים שראינו בבתי המשפט על מקרי אלימות מחרידים הסתיימו בעבודות שירות, קנסות, מאסר על תנאי. התחייבתי פעם אחר פעם, מעל הבמה הזו ובכל מקום, שכל מתעללת תשב בכלא, והיום אנחנו עושים את זה, מייצרים צדק אמיתי, מייצרים הרתעה ומידתיות. שתדע מהיום כל מתעללת שתרים יד על פעוט, היא תשב בכלא. אני רוצה להודות לחברי מטה המאבק. כלום לא היה קורה בלעדיכם. אני מודה לכל אחד ואחת מכם על המסירות אין קץ, מתנדבים ששמים בצד את כל חייהם ופועלים אך ורק בשביל למנוע מילדים לעבור את ההתעללות הזו.

לא עוצרים, הם תמיד שם. אני רוצה להודות במיוחד לאלונה דניאל. את המלאך של הילדים. טוב שקיימת במדינת ישראל מישהי כמוך, שיכולה להזיז הרים גם כשכולם אומרים לה שאי-אפשר. החוק הזה הוא גם על שמך. אני מאוד מתרגש. הרגע הזה מאוד חשוב לי ברמה האישית. אני נשבע שלא אפסיק להיאבק, שלא אפסיק לזעוק למען הילדים שלנו. אני אהיה הפה והקול שלכם בכנסת, ואני תמיד פה, גם כשזה לא נוצץ, גם כשזה כואב, גם כשאף אחד אחד לא מקשיב. אני איתכם ושלכם תמיד. אני מברך שהגענו ליום הזה. אני מודה לחברי יו"ר ועדת החוקה גלעד קריב על הסיוע חסר התקדים בהעברת החוק ובכללי. פעם אחר פעם אתה מכנס דיונים, דופק על השולחן ונותן גב לי ולהורים נפגעי העבירה. הרגע הזה הוא המון בזכותך. אני רוצה להודות גם לשר המשפטים גדעון סער על התמיכה והנכונות להעביר את החוק. אני רוצה להודות גם לצוות העובדים של ועדת חוקה, שעזרו לנו וסייעו לנו.

לחברי יואב קיש, שסייע לי להביא את החוק להצבעה היום, לחברת הכנסת מירב בן ארי, שהיה לה חשוב להביא את החוק היום ופעלה לשם כך, למרות הקשיים שנתקלנו בהם בדרך, והיו לא מעט ביומיים האחרונים. לסיום אני רוצה להודות ליועצת שלי נטע, שבקשר יום-יומי עם ההורים, דואגת להם ברגישות, במסירות, בנחישות, ופועלת מאחורי הקלעים עבורם בצורה יוצאת דופן.

תודה רבה לחבר הכנסת אופיר כץ. אם כך, אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 143 והוראת שעה), התשפ"ב 2022, כנוסח הוועדה. קריאה שנייה, הצבעה.

בעד, שלושה, אין מתנגדים. ההצעה הזאת התקבלה בקריאה שנייה. כעת נעבור לקריאה שלישית.

חוק העונשין (תיקון מס' 143 והוראת שעה), התשפ"ב 2022 נתקבל. בעד, ארבעה, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק העונשין (תיקון מס' 143 והוראת שעה), התשפ"ב 2022, התקבלה בקריאה שלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.